באוגוסט 2021. אני מתכבד לפתוח את מליאת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 70), התשפ"א 2021. לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/1920/24 וכלה בהצעת חוק פ/2071/24: הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון, פיקוח על מחיר לחם מלא), התשפ"א 2021, מאת חברת הכנסת עידית סילמן, הצעת חוק יום האחדות, התשפ"א 2021,

הצעת חוק יום האחדות, התשפ"א 2021, מאת חברת הכנסת עידית סילמן, הצעת חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות (תיקון, הסדרת מעמד הנציבות כגוף ביקורת עצמאי), התשפ"א 2021, מאת חבר הכנסת

הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון, מניעת אלימות כלכלית), התשפ"א 2021, מאת חברת הכנסת מירב בן ארי, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, גודל האותיות

קשישה המתגוררים בבתי אבות. אדוני היושב-ראש, על הקלות הקיימת אני מברכת, כמובן. אני מדברת רק על הפער הקיים. שוחחתי בשבוע שעבר עם צוותים שמנהלים בתי מגורים לגיל הזהב ועם מנהלי העמותה לגריאטריה בישראל. על אף המאמצים של הצוות המעולה הפועל בבתי אבות, יש מחסור בכוח אדם שמנוסה בעבודה מסוג זה. פניתי היום לשר הבריאות בבקשה דחופה לבדוק כיצד ניתן לצמצם את הפער הזה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת קריב, בבקשה. כולנו עסוקים בברכות לאתלט האולימפי ארטיום דולגופיאט. אחרי הניצחון ארטיום התעטף בדגל ישראל, כשעמד על הפודיום ניגנו את ההמנון הלאומי התקווה. אז למה כאשר הוא יבקש לענוד את הטבעת על האצבע של בת זוגו זה יקרה מול שופטת או ראש עיר בארץ זרה, עם דגל זר שמונף באולם ועם אף מילה בעברית?

אדוני היושב-ראש, לא הסיפור של ארטיום ובת זוגו, אלא סיפורם של מאות אלפי ישראלים שמתרגשים מהתקווה, שתולים את דגל ישראל במרפסת ביום העצמאות, שעובדים קשה להצליח ושתורמים למדינה. כבר עשרות שנים שזוגות ישראליים שנישאים במדינות זרות נרשמים כנשואים בישראל וזכאים לכל הזכויות, אז למה הם אינם מסוגלים לעשות את זה כאן במדינתם, מלבד העובדה העצובה שיש כאן מונופול שמנסה לשמר את כוחו בלי שום קשר אמיתי לעובדה שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי?

כסף וכבוד. את האבסורד הזה אנחנו חייבים לתקן בבית הזה. רוב ברור של חברי הכנסת היו בוחרים לתקן את העיוות אם היו מצביעים על פי צו מצפונם. בימים הקרובים נניח על שולחן הכנסת הצעת חוק נוספת,

בעניין הזה, ומי ייתן ומהבית הזה תצא בשורה לארטיום ולמאות אלפי ישראלים נוספים שלא יכולים להינשא כיום במדינתם בטענה הכוזבת שיש בין העובדה הזאת לבין היותנו מדינה יהודית ודמוקרטית קשר כלשהו.

תודה רבה. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, גם השבוע אציין את תאונות הדרכים הקטלניות שגבו חיי אדם בכבישי ישראל. ביום חמישי, 29 ביולי, נהרגה הולכת רגל, אישה בת 57, ברחוב סוקולוב בבני ברק, עוד באותו יום נהרג גבר בן 64 בכביש 90 סמוך ליישוב צוקים, באותה תאונה נפצעו תשעה נוסעים נוספים, למוחרת, 30 ביולי, נהרג רוכב אופנוע נוסף, צעיר בן 27, בשדרות מנחם בגין באור יהודה. שלושה אנשים נהרגו בשבוע החולף בדרכים. היום הועבר תקציב המדינה, ויש בו תוספת משמעותית למלחמה בתאונות הדרכים, לתיקון כבישי דמים ולטיפול ולתקווה להורדה של מספר ההרוגים בתאונות הדרכים.

בקריאה מהירה של התקציב, אנחנו עוד עובדים על זה, יש עוד הרבה מה לעשות, ואסור לנו לנוח ולהירגע עד שאנחנו נצמצם באופן משמעותי את המוות המיותר בכבישים.

חבר הכנסת מעוז, ואחריו, חברת הכנסת בזק. תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מס' 23, והפעם על הנדוס תודעת הנוער: ראש הממשלה בנט, שעשה טיפול המרה לבית היהודי והשתמש בו לצרכיו הפרטיים, ביקר דווקא במחנה הקיץ של בני עקיבא. איזו ציניות. ראש הממשלה בנט, שבחר להקים ממשלה עם רודפי התורה, עם עוכרי ארצנו ועם תומכי אויבינו ולא עם רוב העם המאמין, הלאומי והמחובר למסורת, דיבר בציניות על כך שהוא נרגש כל פעם מחדש לפגוש את חניכיו של רבי עקיבא מניפים יחד את דגל עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. ראש הממשלה בנט, שעומד בראש ממשלת מדינת כל אזרחיה ומחיקת הזהות היהודית של המדינה, שר בצביעות עם החניכים: "יזהיר לכם כוכב תורה, וראשינו בעמקי תורתה". אני ממליץ לחניכי בני עקיבא והוריהם מהציונות הדתית לא ליפול בפח הנדסת התודעה של ראש הממשלה בנט.

תודה רבה. חברת הכנסת בזק, ואחריה, חבר הכנסת ולדימיר. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר היום ולהגיד תודה לסימון ביילס על שהעלתה למודעות את הנושא של הבריאות הנפשית של ספורטאים. אנשים רבים לא מכירים את זה, אבל כל מי שהיה ספורטאי,

יודע איזה מחיר נפשי כבד נדרשים להכיל ספורטאים מקצועיים. שבע שנים הייתי ספורטאית, לאולימפיאדה אומנם לא הגעתי, אבל ייצגתי את נבחרת ישראל שבע שנים בתחרויות, מתוכן כמה תחרויות בין-לאומיות. ספורטאים מקצועיים נדרשים להתמודד עם כאבים פיזיים וכאבים נפשיים מאוד גדולים, ובסוף יש מדינה שלמה שעומדת ושופטת אותם אם הם קיבלו או לא קיבלו את המדליה. מבחינתי סימון ביילס היא גיבורה, כי היא ידעה להגיד: עד כאן, והיא ידעה להגיד: שום מדליה לא שווה את הבריאות הנפשית ואת הבריאות הפיזית שלי. ואני רוצה לפנות פה להורים, להורים של אותם ילדים, וגם לספורטאים: תזכרו שהבריאות שלכם, הפיזית והנפשית, חשובה יותר מכל הישג ספורטיבי, חשוב ככל שיהיה. אני מקווה שהמסר של סימון ימשיך מפה וימשיך לדורות של ספורטאים, אם חובבנים ואם מקצועיים, שידאגו לבריאות שלהם.

תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק. אחריו, חבר הכנסת אמסלם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה, ודאי לאור הסעיף הבא על סדר-היום, לברך את הממשלה על אישור תקציב המדינה. סוף-סוף, אחרי שנתיים וחצי של היעדר תקציב, אנו מפסיקים את המצב הבלתי-נסבל הזה. עוד ארוכה הדרך ויהיו עוד משברים, אבל בסוף יהיה תקציב למדינת ישראל ויהיה יותר קל לנהל עסקים, יותר זול לקנות בסופר, ותהיה כאן גם יותר חמלה.

תודה רבה. חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמענו קודם את חבר הכנסת

מבסוט ומתגאה על זה שיש תקציב. רבותיי, זה דבר טבעי וטריוויאלי. אנחנו עוד נדון על התקציב ונראה מה המהות שלו. אדוני היושב-ראש, רציתי לדבר על נושא אחר. שמעתי בתקשורת לפני כמה ימים לגבי אירוע שמישהו נאשם, או מתנהל משפט מול אסיר בשם בן נון, שסחט 30 או 40 איש, התחזה לילד בגיל 15 ונפגש עם אנשים שכל המטרה שלהם הייתה לבוא ולקיים יחסי מין עם קטינים, מה שנקרא פדופיליה. זה דבר חמור, בעצם מה שקרה, אני הבנתי שהאשימו אותו ומנהלים נגדו משפט, ואת כל הפדופילים עזבו בצד כאילו הם הפכו להיות סוג של עדי מדינה. אני חושב שיש פה ליקוי מאורות עצום מבחינת הפרקליטות ומר מנדלבליט. הם אפילו לא מבינים מה טפל ומה עיקר. אני מניח שאותם פדופילים, בוודאי הוא לא היה, בוודאי לגבי חלקם, הנער הראשון שהתחזה לזה. אני משוכנע שחלקם גם ביצעו מעשים בילדים, ואני חושב שצריך קודם כול להעמיד אותם לדין או לפרסם את שמותיהם, בוודאי ובוודאי, זה העיקר, הוא פחות חשוב, הוא בסוף סוחט כסף, הם פוגעים בילדים. לכן אני קורא למר מנדלבליט לצאת מהמקרר שהוא נכנס אליו, אנחנו כבר לא שומעים אותו חודשיים,

אני מקווה שהוא מרגיש טוב ולא סגור במקלט או באיזה מקרר, ולבוא ולהיכנס לעומקו של עניין ולשנות את הדבר הזה. זה לא קשור לאופוזיציה קואליציה. בסוף יש פה ציבור שצריך להבין מה טפל ומה עיקר. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רציתי להעלות סוגיה, אדוני היושב-ראש. קיבלתי פניית ציבור לפני כמה חודשים, עוד בהיותי סגן השר לביטחון פנים והממונה על שילוב יוצאי אתיופיה, על בניין שלם בבית שמש שעומד לקרוס. מהנדס העירייה הוציא מכתב ושם מכתב פינוי דחוף לכל הדיירים. בבניין עצמו היו גרות כמה משפחות דיור ציבורי של עמידר. עמידר פינתה את כל הדיירים במיידי, ואלה שקנו את הדירות שלהם מעמידר נשארו בבניין כשהעירייה יודעת, כל המהנדסים יודעים, משרד הפנים יודע, משרד השיכון יודע: הבניין סדוק ועומד לקרוס על כל יושביו. ומה? כולם מילאו פיהם מאז שהוציאו את המכתב הזה. סכנת נפשות. אני בעצמי שלחתי מכתב לראש העיר עליזה בלוך ולכל המהנדסים, ואתה יודע מה, אדוני יושב-ראש הכנסת, למה כולם סותמים את הפה אחרי שהזהירו את האנשים, אומרים להם "תצאו" והעירייה לא מפנה אותם? המכנה המשותף של כל הדיירים הוא שכולם אתיופים, עולים חדשים מאתיופיה. לאנשים האלה אין לאן ללכת אם העירייה או גורם כלשהו לא מציע להם חלופה מיידית. הרי מה יקרה? אם חס וחלילה הבניין יקרוס על כל הדיירים, תינוקות, זקנים וכל מי שנמצא שם, כולם יעשו שם שידור חי:

זה מחדל שהדם של התושבים האלה יהיה כתוב, ויהיו אחראים לו קודם כול ראשת העיר, משרד השיכון ומשרד הפנים. האנשים האלה צריכים להתפנות במיידי עד שהבניין הזה, יהרסו אותו או ישפצו אותו, כי מהנדס העירייה אמר כבר שאי-אפשר, לא ראוי למגורים, הבניין הזה. אני קורא לכל מי שאחראי לעניין הזה להעמיד במיידי דיור זמני עד שהבניין הזה יסודר.

תודה רבה לך. חבר הכנסת להב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק בדבר איסור טיפולי המרה לקטינים. אני מוכרח לומר לכם שזו אחת מהצעות החוק הכי חשובות שיצא לי להניח על שולחן הכנסת מאז הגעתי לבית הזה לפני שנתיים וחצי. אני חושב שטיפולי ההמרה הם בראש ובראשונה רצח, רצח של נשמות של צעירים וצעירות רק בגלל מי שהם, רק בגלל שכך הם נולדו, רק בגלל שכך הם מבקשים לחיות את חייהם. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מה שביכולתנו כדי לעצור את הפרקטיקה הברברית הזו, שמתאכזרת, שפוגעת בצעירים וצעירות ומגבירה משמעותית את האובדנות בקרב צעירים וצעירות מהקהילה הגאה בישראל. אנחנו חותמים עכשיו את חודש הגאווה בישראל עם עשרות אירועים של גאווה וסובלנות מצפונה של המדינה ועד דרומה. אלו אירועים משמחים. רואים בני נוער צעירים, ילדים והוריהם, שמגיעים ושמחים על מי שהם. אבל לצד העובדה שמדובר באירועים שמחים, אנחנו מוכרחים לזכור שבבסיסם מדובר באירועי מחאה, מחאה על כך שהקהילה הגאה בישראל סובלת וממשיכה לסבול מאפליה שיטתית וקשה בזכויות שאנחנו כאזרחים אמורים לקבל: הזכות להיות שווים בפני החוק ולקבל שוויון בחינוך, שוויון בתעסוקה, שוויון ברווחה ושוויון בבריאות, שוויון בהגנה מפני אלימות, שוויון בזכות שלנו להפוך להיות הורים ושוויון לבוא בברית זוגיות עם אהבת חיינו.

זה יום מאוד מרגש עבורי, ואני רוצה להודות למזכירת הכנסת על כך שהיא אפשרה להניח על שולחן הכנסת את הצעת החוק המשמעותית הזאת, ואני מקווה שחבריי וחברותיי חברות הכנסת יאשרו את החוק הזה בבוא העת ברוב גדול.

וגם הלשכה המשפטית. לכל העוסקים בדבר, ובראשם מזכירת הכנסת.

תודה רבה. חבר הכנסת שפע, בבקשה. שלשום הלכתי לבקר את ההורים שלי,

וראיתי את אבא שלי יושב על שרפרף קטן. שאלתי אותו: מאיפה השרפרף? ונזכרתי בסיפור שהוא קנה אותו, אומנם בהונג קונג, אבל אי שם ב-1964 כשהוא התחרה באולימפיאדת טוקיו. מזכירת הכנסת הנכבדה זוכרת זאת היטב. אז מעבר לזה שהשרפרף החזיק המון המון שנים בבית שלנו, ויש בו גם תיקונים עם חוטי ברזל, אבל זה כבר סיפור אחר, דיברנו על כמה הספורט הישראלי התקדם מאז. אז באמת יש הישגים גדולים מאוד באולימפיאדה הזאת, גם מדליית הזהב בהתעמלות וגם שאר המדליות אבל אני כן רוצה להגיד לשר התרבות והספורט המאוד-מוצלח שלנו ולממשלה הזאת, שכדי להגיע להישגים באולימפיאדות הבאות אנחנו צריכים באמת להשקיע בתשתיות, להשקיע בנוער, לא רק לחפש את ההישג של המדליה בסוף.

גם שרת התרבות, שאני רואה שיושבת פה, השקיעה מאוד בספורט ההישגי. זה משמעותי, אבל אנחנו צריכים להתחיל כמה שהם יותר צעירים במתקנים, במערכות שתומכות במאמנים ובמאמנות, שיקבלו הכשרה מספיק ראויה, שיקבלו דוגמה מאיתנו על חשיבות הספורט, על החשיבות של מזון בריא ועל הרבה מאוד דברים שבסוף מייצרים ספורטאים גדולים. ישבתי השבוע עם הבן שלי וצפינו כמה שהצלחנו בסוף השבוע באולימפיאדה, וכל פעם הסברתי לו כשעברו מענף לענף מה זה להיות ספורטאי אולימפי. אני אינני כזה, למרות שאני סך הכול משתדל להיות בסדר ברוב הענפים, אבל זה באמת דורש שינוי אורח חיים מאוד מאוד מאוד משמעותי. ולכן אני מצפה, ואני חלק מהקואליציה הזו, שאנחנו כממשלה נדע בשנים הקרובות להשקיע ולטפח גם מצוינות וגם השקעה בגיל צעיר. אני מסיים ואומר שהרבה מאוד פעמים לא נותנים מספיק ביטוי לספורט העממי. המון המון המון המון ענפים

ספורט נשים,

הפערים עדיין נורא גדולים בין ספורט גברים לספורט הנשיםץ פגשתי לא מזמן, ביחד עם חברת הכנסת מירב בן ארי, את הכדורגלניות הנפלאות שלנו, שמתוסכלות משעות האימון שהן מקבלות, נערות מקבלות שעות אימון בלילה בגלל שרק קבוצות הבנים מוצאות את עצמן מקבלות את הזמן באותו מתקן, זה לא חשוב איפה ברחבי הארץ. לכן אני בטוח שחבר הכנסת להב הרצנו, שהיה פה לפניי, יהיה שותף שלי,

לקידום ספורט באופן כללי, אבל בהקשר הזה, קידום ספורט נשים. גם חברי גלעד קריב, אין לי שום ספק, גם בהקשר הזה, זה שאין קריאות ביניים לנאום בן דקה שלי,

אני מאוד מעריך את זה.

אני השתדלתי, בצעירותי עשיתי כמה דברים, גם שיחקתי כדורסל וגם קפצתי קצת לרוחק ושחיתי ושיחקתי כדור מים. אני בסדר אבל לא מוכשר כמוהו. וגם חשבתי שאני אהיה 2 מטר, אבל מכיוון שזה לא קרה הלכתי להתעסק בחינוך, ומאז מצאתי את עצמי בפוליטיקה.

תודה רבה. חברת הכנסת רוזין, בבקשה. שלום, כבוד יושב-ראש הכנסת. כנסת נכבדה, אני רוצה להגיד שהיום יותר מתמיד אני שמחה ומרגישה סיפוק על כך שאני בקואליציה ובממשלה. אחרי שלוש שנים סוף-סוף אושר הבוקר תקציב למדינה. הוא יעבור לכנסת לחקיקה. אני גאה מאוד בשרי מרצף שדאגו גם לתקציב הבריאות, הסביבה ושיתוף הפעולה האזורי. הישג מטורף של תוספת של 2 מיליארד שקלים לתקציב הבריאות, שבין היתר גם יקבע את כל התקנים שנוספו בקורונה, גם יתקצב הוספת מיטות בבית החולים, קיצור התמחויות במקצוע הרפואה, קיצור תורנויות מתמחים, קיצור תורים, הקצאת שישה מכשירי MRI חדשים שיוצבו בפריפריה, בריאות הנפש, רפורמה מקיפה, הרחבת המענים הטיפוליים לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, ובנוסף, הסדרת הביטוח הרפואי לחסרי המעמד בישראל

אני חושבת שההישגים האלה, נוסף באמת ל-700 מיליון שקלים למאבק במשבר האקלים ומס על הפחמן, אני חושבת שהדברים האלה הם קריטיים, הם חשובים. השר לשיתוף פעולה אזורי פועל בפרויקטים חשובים ביותר כדי לקדם את היחסים שלנו עם מדינות האזור. אני חושבת שבשביל זה באנו לממשלה, לקדם באמת את החברה, את הסביבה ואת שיתוף הפעולה האזורי, ואני מקווה מאוד שנמשיך להצליח כך ביחד. זה מורכב, זה לא פשוט לכולנו, זה מאתגר, אבל אני חושבת בהחלט שהגענו לשבוע האחרון עם הישגים יפים של עבודה משותפת.

בני בגין ואני פעם ראשונה באותו צד, למרות שגם כאופוזיציה וקואליציה שיתפנו פעולה לרוב,

כן, ואנחנו עדיין מתרגלים להיות באותו צד. באהבה גדולה, בני. אז תודה רבה, ואני מקווה מאוד שנמשיך להצליח ביחד.

תודה רבה. חבר הכנסת רז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, גברתי השרה, ביקרתי הבוקר בכפר ליפתא בכניסה לירושלים. אני בטוח, אדוני היושב-ראש, שאתה כירושלמי, ועוד ככורדי, בוודאי ובוודאי מכיר אותו, ואני בטוח שאין ירושלמי אחד שלא מכיר אותו, וגם רבים ברחבי הארץ. פנינה יפה מאוד. יש שם גם שמורת טבע, מעיין שתושבי ירושלים מהשכונות הסמוכות,

אולי מאות אלפים שגרים ממש בקרבת מקום, מתרחצים במקום ונהנים מהצל, מעצי הפרי, מהמעיין. בכפר הזה מתוכננת תוכנית בנייה שעלולה לרמוס את כל היופי שבו, וזו לא תוכנית בנייה שיכולים להגיד לנו:

עכשיו יבנו שם מיליון דירות ויפתרו את בעיות הדיור, או 1,000 דירות, מדובר על 200 ומשהו יחידות דיור שימחקו לחלוטין את המקום. התארגנה קואליציה של שומרי טבע של תושבי הכפר המקוריים, פלסטינים, של תושבים שגרו שם מאז 48' ממוצא כורדי וממוצא תימני ששוכנו שם, קואליציה של תושבי האזור, כדי למנוע את הטעות הזו שאנחנו עלולים לעשות, טעות כזאת שתשמיד את הפנינה הזו בכניסה לירושלים, שכל אחת ואחד מאיתנו יכול ליהנות ממנה. פשוט חבל שזה יקרה. אם היו אומרים לי שעם זה פותרים איזו בעיית דיור ענקית, בונים שם 10,000 יחידות דיור, 20,000 יחידות דיור, הייתי אומר: נו, מה אפשר לעשות? אנחנו צריכים מקום לגור. בשביל 200 יחידות דיור לא שווה להרוס פנינה שכזאת. תודה רבה. אם יורשה לי, אני בפעם הקודמת, יחד עם עוד רבים אחרים, הייתי מס' שלוש ברשימה שהופיעה בפני הוועדה שהתכנסה באכסניה בבית וגן, וטענתי לכך שהיה שם מהלך בלתי חוקי של פרסום וכו', והצלחתי למנוע את זה, לפחות עד עתה. עכשיו זה מתארגן מחדש, וחובה עלינו, חובה עלינו כירושלמים, בכלל לא חשוב לאיזה צד אתה משתייך, למנוע את הרס המדרון היפהפה הזה, עם הטרסות, עם הבתים ועם המעיין. זו באמת פינת טבע בלתי רגילה. אם צריך, אנחנו נבוא ונתנגד. תודה רבה. חבר הכנסת סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שני דברים קצרים: קודם כול, אני רוצה לברך את הממשלה על כך שהממשלה קיבלה תקציב, ולמרות שאנחנו ככנסת אמורים לפקח, ואני בטוח שעוד יהיו ימים לא פשוטים וגם לילות לא פשוטים בנושא של התקציב, אין ספק שמגיע מזל טוב ביום הזה, משום שכמעט שלוש שנים וחצי מדינת ישראל מתפקדת ללא תקציב. באחד הראיונות שהענקתי בשבוע שעבר שאלו אותי: איך אתם תסתדרו? הרי יש מחלוקות, כל אחד מושך לכיוון שלו. אז אני אמרתי: חבר'ה, אנחנו בשלוש וחצי השנים האלה הספקנו כבר לשכוח מה זה דיוני תקציב ומה זה חילוקי דעות סביב התקציב. אז אני מברך את מדינת ישראל, את ממשלת ישראל, על זה שחזרנו לוויכוחים ומחלוקות סביב התקציב, כי זה אומר שהתקציב יעבור. התקציב עבר בממשלה, ואני מקווה שהתקציב יעבור גם בכנסת, ובאמת עם ישראל יקבל תקציב טוב לטובת כולם. זה הכי חשוב. ותרשה לי, אדוני היושב-ראש, בהקשר הזה להגיד עוד כמה דברים. אנחנו אתמול התברכנו על כך שיש לנו מדליית זהב, ובהזדמנות זאת אני רוצה לברך את ארטיום דולגופיאט על כך שהילד שעלה מאוקראינה, שנינו עלינו מאוקראינה, 400,000 אנשים עלו מאוקראינה, והוא ריגש מדינה שלמה, הוא ריגש את כולנו. גם אחרי שראינו את התמונות שהוא בתור נער בן 13 חולם על ההישג האולימפי אז היה כיף לראות את זה, כיף לראות שהספורט הזה, אני מאוד מקווה שהוא יקבל ביטוי גם בתקציבים. הרבה פעמים אומרים, יש את הביטוי המפורסם: אל תשאל מה המדינה עשתה בשבילך, תשאל מה אתה עשית בשביל המדינה.

אני אומר פה מכנסת ישראל לאלוף האולימפי ארטיום דולגופיאט: אתה עשית למדינה את הדבר הכי טוב שיכול להיות, כי כל המדינה מברכת אותך, ושנים קדימה יזכירו את ההישג האדיר הזה, כמו שזוכרים את ההישג של פרידמן ב-2004. אני חושב שזו גם הזדמנות לברך, בהתחלה חשבתי אם ביום כזה צריך להגיב על כל מיני שטויות שעולות ברשת סביב היהדות שלו, סביב השם שלו וסביב הדברים, ואז אמרתי לעצמי: לא, לא צריך להגיב. אנחנו מדינה חזקה, אנחנו קיבוץ גלויות. ממאה מדינות עלו לישראל, ואנחנו בטח לא אלה שנגיד מהי כמות הדם היהודי בגוף שלך בשביל שאנחנו נברך אותך.

אני אומר לך, אלוף אולימפי, שאנחנו שמחים שאתה איתנו, אנחנו שמחים שאתה עלית, אנחנו שמחים שהבאת לנו הישג אדיר, ואני בטוח שגם ילדינו וגם נכדינו יזכרו אותך.

אני מקווה שיהיו עוד מדליות זהב, מדליות אולימפיות, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להשקיע בספורט, להשקיע באולמות התעמלות, ולא רק התעמלות, בכלל בספורט, ואז יהיו לנו אלופים כמוך, ארטיום, ואנחנו גאים בך. אני לא יודע אם הוא כבר שב ארצה, אבל אנחנו מחכים לך שאתה תשוב עם כל המשלחת הנהדרת הזאת. תודה רבה לך על ההישג הזה שהבאת לעם ישראל, למדינת ישראל ולכל אחד שחובב ספורט. גם אלה שלא מחבבים ספורט עדיין התרגשו יחד איתך, אז תודה רבה. תודה רבה למאמן שלו, תודה רבה להורים שלו. באמת הבאת כבוד גדול למדינת ישראל. אני בטוח שכל החברים מצטרפים לברכה הזאת. תודה רבה.

אני יכול להדגיש שהבוקר בירכתי אותו בעודו בטוקיו, בירכתי אותו בשם כנסת ישראל, אתה בירכת אותו?

אני מצטרף לקריאתו של חבר הכנסת קריב לאפשר לו לבוא ולהתחתן במדינתו הוא. התקווה זה בסדר, דגל זה בסדר. לא יאה שנשלח אותו להתחתן בארץ זרה תחת דגל זר.

הוא ביקש לא לערבב את הנושא האישי,

מכיוון שחבר הכנסת קריב אמר, אני רק מצטרף אליו. לא, הוא ביקש, הוא ביקש,

גם אימא שלו אמרה את זה.

אני אימנע מזה, אבל הנושא הזה לא יורד מהפרק.

וצריך למצוא לו פתרון במדינת ישראל, שלא נמצא את עצמנו בבושה כזאת,

תודה רבה. רגע, מה הקשר בין להתחתן, מה הקשר? תודה.

חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, קודם כול גם לפרוטוקול וגם לציבור אני חייב להגיד שאני מצטרף לדברי הברכה. האירוע מרגש והדברים מרגשים. אתה מצביע אליי כאילו אני המאמן שלו.

אבל הדברים שאמרת, בבית משפט אומרים: אני מסכים. לא על זה רציתי לדבר. אדוני היושב-ראש, אני רציתי לברך היום את ממשלת ישראל על צעד חשוב שעוד לא הושלם, אבל החלטה היסטורית, במסגרת תקציב המדינה, לייעד ולייחד תקציב ייעודי, ייחודי, לרמת הגולן ולבירת הגולן העיר קצרין. אני חושב שפעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל הממשלה אישרה תוכנית, של כמדומני 250 מיליון שקלים. אני לא בטוח שזה מספיק, הכנסת עוד תידרש לכך, ואולי אנחנו נגדיל את זה, ואני מניח, וזאת הציפייה, שגם משרדים, מעבר לתקציב התוספתי, האוצרי, יוסיפו משלהם. ביוני 1967, לפני כ-54 שנים, כפי שכתב יובב כץ, "פגז אחרון התפוצץ ושתק", ועם ישראל שב אל הגולן, מקום שבו חופרים בקרקע, מוצאים את בתי הכנסת, מוצאים מטבעות בעברית, מוצאים את ערש מורשתנו, את החזרה של עמנו לארצו במובן המלא והמושלם של המושג הזה. בדצמבר 1981 החליטה כנסת ישראל, בהחלטה היסטורית, להחיל את המשפט, השיפוט והמינהל על רמת הגולן. אנחנו ציינו בעצם 40 שנה, אנחנו נציין 40 שנה בדצמבר הזה. אבל, אדוני היושב-ראש, לצערי הרב, הגם שאנחנו למעלה מחצי מאה ברמת הגולן, בסך הכול מדינת ישראל עודדה כ-25,000 מתיישבים שהגיעו לרמת הגולן, שהצטרפו לכ-25,000 תושבים דרוזים שנמצאים בכפרים הדרוזיים. המספרים האלה הם מספרים מביישים, הם מספרים שמביישים את ההיסטוריה שלנו ומביישים את האמירה הקונסנזואלית שהגולן הוא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. אפשר לומר שהיו כחמש ממשלות שניהלו לשווא משא ומתן על ירידה מהגולן והחזקת הגולן ריק מאוכלוסייה ישראלית. אותם 25,000 תושבים משמעם היה החזקת רמת הגולן כפיקדון זמני לקראת משא ומתן. לפני כעשור פרצה מלחמת האזרחים בסוריה ובעצם הבהירה לכולם, לכולי עלמא, שאין תוחלת יותר לירידה מרמת הגולן, והגיעה העת לשים סוף פסוק למחשבות הכפירה האלה. אשר על כן, ישראל כבר מאחרת מזה שנים ומסיימת עשור אבוד שצריך היה לקבל החלטה אסטרטגית, גיאו-אסטרטגית, להכפלת ההתיישבות ברמת הגולן. אני מקווה שהצעד שהוחלט הבוקר הוא לא עוד סעיף בתקציב אלא הוא אירוע גיאו-אסטרטגי שיבהיר לכולי עלמא: אנחנו בגולן כדי להישאר בגולן. אני מצפה מחבריי בכנסת הזאת לקחת את ההחלטה הזאת, לעבות אותה, לחזק אותה.

אדוני ראש הממשלה שנכנס, אני בירכתי על ההחלטה הבוקר, על סעיף קטן חשוב, אסטרטגי, על תוכנית לאומית לרמת הגולן. אני הסברתי שהיה פה עשור של עצימת עיניים לרווחה, תודה. באי-הבנה, של הכפלת האוכלוסייה בגולן. אני מקווה שהצעד הזה יביא אכן לאותה בשורה לאומית.

תודה רבה. חברת הכנסת זועבי, את מבקשת לעלות? אדוני יושב-ראש הכנסת, בשבוע שעבר הכנסת געשה בנושא טופס 4, פתאום המונח הזה טופס 4,

שכולם מדברים עליו, עשה מן סערה קטנה בכנסת. אני בטוחה שלהרבה חלקים מן הציבור היהודי טופס 4 לא אומר כלום, אבל לרוב הבתים בחברה הערבית טופס 4 הוא, מבחינתנו,

סוגיה מאוד מאוד קשה, אקוטית וחשובה. על פי ההערכות של רשות החשמל, מדובר על כ-60,000 בתים בישראל. אנחנו מדברים על מדינת ישראל, 2021, שבה כ-60,000 בתים, 60,000 משפחות אינן מחוברות לחשמל. זו בעיה שירשנו אותה, כבר המון שנים, והיא בעיה שהמדינה יכולה לפתור בהסדרה מסוימת. אי-אפשר להתנות את מתן טופס 4 בהשלמת כל התקנים המצֻווים בבנייה של בית לחיבור לחשמל, כפי שלא מתנים בעצם גם חיבור למים, כי ברגע שדרים בבית חדש, אפילו אם אין טופס 4, כן מחוברים למים. הסיפור הזה של טופס 4 הוא באמת, עד כה, לצערי הרב, בירושה מממשלו של בנימין נתניהו ומממשלות של מפלגת הליכוד. ירשנו את הסיפור הזה. אני מכאן רוצה לבקש מאדוני ראש הממשלה לקחת את הנושא הזה, הכאוב מאוד, שיכול להוביל לסיכון לביטחונם האישי של אנשים: יש שרפות בתוך בתים,

אין להם איכות חיים, כי בעצם הם אינם יכולים לחיות חיים רגילים כמו ששאר האנשים שחיים פה, ולפתור את זה, את הסוגיה הזו, ברגע שזה אפשרי, במהלך הנושא של תקציב המדינה והסדרת חוק ההסדרים.

תודה רבה. אם כך, חברי הכנסת, אני ניגש לסעיף הבא: מחדלי הממשלה בשמירת האינטרסים הביטחוניים והמדיניים של מדינת ישראל והפקרת מורשת ישראל, דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת. תפתח את הדיון חברת הכנסת מירי רגב, בבקשה. יושב-ראש הכנסת, ראש הממשלה, ראש האופוזיציה מר בנימין נתניהו, כנסת נכבדה, האמת היא שהחלטתי הפעם להתחיל באיזושהי מילה טובה על הממשלה, בכל זאת, אנחנו לפני חגי תשרי, בכל זאת, בואו נגיד איזו מילה טובה על הממשלה הזאת. הם קמים כל בוקר, הם התאמצו לקנות חליפות, הם קמים כל בוקר לעבוד. איזו עבודה, אלוהים יודע. אז אני אגיד מילה טובה על הממשלה הזאת. אין ספק שאם בטוקיו הייתה מתקיימת עכשיו אולימפיאדת השקרים וההונאות, הייתם זוכים פעם אחר פעם במדליית זהב. ממשלה של שקרנים, כזבים ונוכלות,

אין לכם מתחרים. אני גאה, דרך אגב, בספורטאיות ובספורטאים שלנו, שהביאו הישגים נפלאים באולימפיאדה האחרונה. אבל לא רק בשקרים וכזבים אין לכם מתחרים, גם באכזריות שלכם אין לכם מתחרים. בואו תשמעו. מירי היקרה, שמי קרולין. אני צפויה ללדת בחודש דצמבר. עם ההחלטה החדשה של משרד האוצר אני אמורה להיות ארבעה חודשים ללא משכורת. עם כל ההתחייבויות שיש לנו, סביר שנקרוס. חיכיתי להיריון הזה למעלה מחמש שנים. לא בחרתי להיכנס דווקא עכשיו להיריון ואינני מתחרטת, אבל אני מרגישה שהמדינה מענישה אותי. בבקשה מכם, אל תשאירו אותנו ללא פרנסה. לא הגיוני שתפקירו אותנו, הנשים בהיריון. בבקשה ממך, מירי, נסי לעזור לנו. בעיניים דומעות קראתי את דבריה ואת דבריהן של עוד עשרות נשים בהיריון שפנו אליי, חרדות לביטחונן הכלכלי. מי יקבל היום נשים בהיריון לעבודה? איפה תמר זנדברג? איפה מירב בן ארי? איפה את, מרב מיכאלי, והגברת שיושבת כאן, אורנה? כולכם, כלאם פאדי. ממשלה ללא בושה, ללא רחמים, שחזקה על חלשים, על ילדים, על עניים, על נשים בהיריון ועל קשישים. אתם קואליציית האליטות הלבנות. אתם קואליציה רעה. אתם מייצגים את העשירונים העליונים.

אתם ממשלת תל אביב, ממשלת השבעים וממשלת המנותקים. בבקשה לא להפריע. חבר הכנסת הלוי, לא להפריע.

חבר הכנסת קארה, לא להפריע.

סגן השר קארה, בבקשה לא להפריע. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. זה כואב, זה כואב.

ואני חוזרת: אתם קואליציית האליטות הלבנות, חברת הכנסת שטרית. המרכיבה את הממשלה הזאת. חבר הכנסת קארה, קריאה שנייה. חבר הכנסת קארה, קריאה שנייה. בבקשה ממך, אל תכריח אותי, סגן השר, להוציא אותך החוצה. תאפשרו לחברת הכנסת רגב להגיד מה שהיא רוצה. אני מבקש להיות בשקט. בבקשה. אתם קואליציית האליטות הלבנות שמייצגות את העשירונים העליונים. אתם מייצגים את ממשלת תל אביב, ממשלת השבעים והמנותקים. אתם פועלים למען ישראל הראשונה. אתם פועלים לחיזוק ישראל הראשונה. מה זה

איך אתם לא מתביישים להטיל מס גודש על הנכנסים לתל אביב, כך שאדם שעובד בתל אביב ישלם כל יום 50 שקלים, שזה 250 שקלים לשבוע, 12,000 שקלים בשנה? בטח תושבי תל אביב פטורים מהמס, חלק מהם הם ילדי האוצר המפונקים הגרים בתל אביב, הם פטרו את עצמם ממס.

כי הם רוצים להשאיר את תל אביב רק ללבנים, רק לאליטה, הא, בנט? איפה אתה עם הסוגיות החברתיות שלך? אתם מעלים את מחיר הנסיעה בתחבורה הציבורית ב-20%. מי נוסע בתחבורה ציבורית? סטודנטים צעירים, אנשי הפריפריה, קשישים, בהם אתם פוגעים. אתם משקיעים את הכסף במרכז תל אביב ובזה אתם מגדילים את הפערים ומרחיבים את האי-שוויון הקיים. הממשלה שהבטיחה לדאוג למעמד הביניים, לא להעלות מיסים, דואגת לבעלי ההון ולעשירים של תל אביב, שיכולים להרשות לעצמם. אתם השתגעתם. חבר הכנסת קארה, קריאה שלישית. בבקשה לצאת החוצה. מיליון שקל, צא, צא. אתה מפריע לה. די,

(חבר הכנסת אביר קארה יוצא מאולם המליאה.) אתם השתגעתם? אחרי שהקורונה הרימה ראש בזכותך, בזכותך, בנט, כשסוף-סוף חזרו אנשים לעבודה ולהתפרנס, בזכותנו, אתם הולכים להעלות להם את המיסים ולפגוע במעמד הביניים ולהרחיב את המעמד החלש. מילא ליברמן, לפיד ובנט, הם עוסקים כל הזמן באקזיטים ומאמינים בכלכלה חזירית, אבל הורוביץ, מיכאלי, זנדברג, שמדברים גבוהה-גבוהה על סוציאליזם, שוויון הזדמנויות, שכחתם את הכול בן רגע. מה קרה, קיבלתם מיצובישי ושכחתם מה הבטחתם לציבור? בואו נדבר במספרים. בעשור האחרון, תחת שלטון הליכוד בראשותו של נתניהו, השכר במשק עלה כמעט בשליש, לפי נתוני בנק ישראל, 27% קפיצה בשכר הריאלי. שכר המינימום גדל ב-25% תחת ממשלות הליכוד. אנחנו גם צמצמנו פערים לפי מדד ג'יני לבדיקת האי-שוויון. מדינת ישראל ירדה מרמה של 0.38% לרמה של 0.34%. מה המשמעות של זה? המשמעות היא שאנשים מישראל השנייה ומהפריפריה נסעו לחו"ל, ביקרו במסעדות, הגדילו את הרכוש שלהם, מעמד הביניים התרחב. את זה עשינו אנחנו, ממשלות הליכוד. מה הם יבואו ויגידו עכשיו, שר האוצר השבע ופקידי האוצר המפונקים? שאין כסף. אין שקר גדול מזה.

אבל המטרה שלהם היא אחת: להרחיב פערים, להפוך את ישראל השנייה לעבדים שלהם, להחליש את השכירים, את העצמאים, שיזדקקו לרחמים שלהם. אתם רוצים לחזור לשיטות מפא"י, כשליוצאי עדות המזרח ולפריפריה לא היה כוח והיו צריכים למכור את עצמם בזול ולהגיד תודה על זה שקיבלו אותם לעבודה. כן, יש כאן גם מידה לא קטנה של גזענות.

בכל זאת אלי אוחנה לא התאים להם. השכונה זרה להם, הפריפריה רחוקה מהם, עולי עדות המזרח רחוקים מהם. אבל הימים האלה עברו. אנחנו לא זקוקים לחסדים שלכם. באנו לעבוד, אתם אומרים. לא עשיתם שיעורי בית. התקציב שהגשתם מנוגד להמלצות כל מומחי הכלכלה הגדולים בארץ ובעולם. נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, ממליץ להגדיל את החוב תוצר של המדינה ל-86% עד 2025, אבל באוצר מתעקשים שהחוב תוצר יעמוד על 70%. זה פער של 160 מיליארד שקלים, 160 מיליארד שקלים שיכולים ללכת למערכת החינוך, לרווחה, לבתי החולים, לרופאים, לעובדי מינהלה, להשקעה בתשתיות, ליצירת משרות עבודה טובות, להכשרות מקצועיות, לשיפור התחבורה הציבורית.

לא, מה פתאום? ושתדעו שבנק ישראל הוא עוד שמרן ביחס לעולם. יחס החוב תוצר בארצות הברית עומד על 160%, יחס החוב תוצר באנגליה עומד על 144%, בצרפת החוב תוצר עומד על 125%. אם מדינת ישראל, מר בנט, שעושה אקזיט מכל דבר, הייתה משווה את ההוצאה האזרחית שלה למדינות המפותחות, היה אפשר להוסיף עוד 26 מיליארד שקלים כבר לתקציב הקרוב. לתקציב הקרוב. אז על מי באתם לעבוד? על מי אתם עובדים? ומי הולך להצביע בעד התקציב האכזרי הזה? מפלגת מרצ ומפלגת העבודה, מפלגות שרוממות מדינת הרווחה בגרונן. עלק מפלגות סוציאליסטיות. בטח רבין, פרס, בן-גוריון, לוי אשכול, יגאל אלון, שולמית אלוני, יוסי שריד, מתהפכים עכשיו בקברם. הם הפרו את כל ההבטחות לבוחר. אתם הולכים לדרוס את הפנסיות של הציבור הישראלי, שחסכו שקל לשקל. אתם מקצצים בקצבאות לחד-הוריות, אתם מעלים מיסים על משקאות ממותקים, לא על מיצים טבעיים, את זה שותים במרכז תל אביב,

עליהם לא מעלים, על משקאות ממותקים, על החשמל, על הלחם, על כלים חד-פעמיים, על קניות באינטרנט. רק לעניים אתם מעלים מיסים. אתם חיסלתם את רשתות הביטחון שנתנו אנחנו למובטלים ולמעוטי יכולת באופן גורף, אתם פוגעים בנשים שעובדות במקצועות שוחקים, אתם פוגעים בילדי האברכים ובמעונות, אתם מקשיחים את הזכאות למשכנתאות של זוגות צעירים, אתם דורסים את החקלאים, אתם רוצים להשאיר את מגדלי העגבניות בטורקיה, אתם רוצים לקצץ חצי מיליארד שקלים בחינוך. מילא אם הייתם, במקביל לתקציב האכזרי הזה, מזרימים תקציב לשכבות החלשות, למעמד הביניים, בצורת תקציבים למערכת החינוך, הבריאות והפריפריה, בניית תשתיות ויצירת משרות טובות,

היום הודיע בוש הממשלה בנט: גבירותיי ורבותיי, יש תקציב בישראל, תקציב של ממשלה שאכפת לה. בוש הממשלה בנט, אכפת לה ממי? אכפת לה מהחזקים, מהעשירים, ממדינת תל אביב, מישראל הראשונה, כי מה אמר מנכ"ל משרד האוצר? שלא חסר כסף, שהם רוצים להשפיע על ההתנהגות. ההתנהגות של מי, אריה דרעי? ההתנהגות שלנו, של ישראל השנייה, של אלה שהרימו ראש סוף-סוף בעשור האחרון בזכות מדיניות כלכלית אחראית שהוביל בנימין נתניהו. בנו הם רוצים לפגוע. הם לא רוצים לראות אותנו. הם רוצים שנמשיך להיות העבדים שלהם, שלא נרים את הראש בחזרה. אז אני מודיעה לכם, מודיעה לך, בוש ממשלה בנט: לא תורידו לנו את הראש עם שיטות מפא"י. מדובר כאן במלחמת מעמדות.

לא, חסרה לי עוד דקה. לא, החזרתי לך. מדובר כאן על מלחמת מעמדות, ואני מודיעה לך שאנחנו נצא לרחובות ואנחנו ננצח. אתה יודע, בנט, אנחנו לפני הימים הנוראים, ואתה, בנט, תעמוד בפני היכל כל נדרי.

תזכור שהמקום אינו מכפר על עבירות שבין אדם לחברו, ותחשוב טוב-טוב על כל אלה ששיקרת להם, שהונית אותם. הציבור יסלח לך רק אם תעשה את הדבר הנכון: תתפטר, תצא לבחירות חדשות, חברת הכנסת רגב. ותספר את האמת לבוחרים שלך, שתשב עם עבאס והמשותפת. ולאדריכל תוכנית התקציב האכזרית הזאת, ליברמן,

אגיד רק דבר אחד: אוי לך, נוקדים, שאת האיש הזה הוצאת מתוכך. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת אקוניס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, תגיד, נפתלי, מה קרה לך? האם הוא אותו אדם שהכרתי ב-2006, שהציג את עצמו, אדוני היושב-ראש, כאיש ימין, פטריוט ציוני שנאבק בשמאל, שעומד במילתו, שהביא מעולם ההייטק ערכים של יושרה ואמת, או שאולי, כפי שתמיד אתה,

היית אוהב להגיד על צה"ל במלחמת לבנון השנייה, השתבללת? זוכר את המילה הזאת, נפתלי? עידית, נפתלי זוכר את המילה. לא יעזור לך, הוא זוכר איך הוא היה אומר שהצבא השתבלל. ובכן נפתלי, השתבללת. תגיד, מה היית אומר אם הייתי אומר לך אז, ב-2006, שתשב ברמייה ובהונאת מצביעיך תחת התנועה האסלאמית? שתחכה להוראות השורא כדי לדעת איך להצביע? שתשב עם ניצן הורוביץ, שתומך בהעמדה לדין של כוחותינו בבית הדין הבין-לאומי בהאג? שתמנה סגן לזיהוי תהליכים, שממנו סלדת, ובצדק, כשגינית אותו כשר חינוך? נפתלי, שקר, הונאה והפרת אמונים, כך גנבת את השלטון מן המחנה הלאומי שאליו השתייכת עד האביב הזה של 2021, כשהרכנת ראש בהכנעה, בתבוסתנות וברפיסות מול מחמוד עבאס והתנועה האסלאמית. וההתחייבות שעליהן חתמת, נפתלי, מה איתן?

ב-2006, להביא רוח חדשה לפוליטיקה הישראלית, "חריש עמוק", קראת למבצע. חריש עמוק? כן, הצלחת. אחרי 20 שנה שמרצ לא הייתה בממשלות ישראל החזרת אותה. "פוסט-ציונים", קראת להם. התחייבת שלא לשבת עם יאיר לפיד. בעברית שלי קוראים לזה שקר. ואיפה תוכנית סינגפור?

הבטחתם להוריד מיסים. לא הייתה ממשלה ב-20 השנים האחרונות שהעלתה מיסים כמו שהעליתם הבוקר. מה קרה לך, נפתלי בנט? האם זה אותו אדם? ימני אתה כבר לא. איש המחנה הלאומי? בטח ובטח שלא. למעשה אתה לא עומד בראשות הממשלה. בעולם האמיתי, כאן, בכנסת, זה מחמוד עבאס שקובע. אז מה קרה לך? נפתלי בנט, עשו לו לשכה מיוחדת. תענה לעם ישראל, אתה חייב לו תשובה, ולא כמו בפעם הקודמת שעלית הנה. לא נאום ילדותי, נפתלי, לא בידיים רועדות, תחסוך את החיקוי הזול הזה,

שבו אתה מנסה, לא בכישרון רב, לחקות את קודמך. משפט אחד לסיום, אתה אחרי הזמן.

נפתלי, בדבר אחד אתם 100, 100 ויותר, מספר החולים קשה. בכל השאר, כמו שאמרה שרת הפנים, אתם זירו. נפתלי בנט, אני אומר לך היום בשם מיליוני ישראלים: נכשלת,

תודה רבה לחבר הכנסת אקוניס.

בצידי הדברים,

כדי שלא תעשה שימוש במיקרופון, מעולם לא קראנו לחבר הכנסת נתניהו בהיותו ראש ממשלה בשמו הפרטי. אדוני היושב-ראש, אפשר לכבד את הבית הזה. אני, ברשותך, לא לא לא. ברשותך, לא, אתה פנית אליי. חבר הכנסת אקוניס. אני רוצה להשיב. חבר הכנסת אקוניס, בבקשה. שרת הכלכלה בעצמה, חבר הכנסת אקוניס, עזוב. שרת הכלכלה בעצמה: חבר הכנסת ביבי נתניהו, כמה פעמים, חבר הכנסת אקוניס, תודה רבה. מיקי לוי, אתה אישית, כל שבוע, כמה רפש זרקת. חבר הכנסת אמסלם, לא שאלתי אותך. כאילו עכשיו באת מהירח.

הם לא קראו לו בנימין, הם קראו לו ביבי. הם לא קראו לו בשם הפרטי. אתה לא מתבייש, קוראים לו "יא נוכל". זה לא נכון. אני לא יכול להגיד את השם. בן אדם נוכל. שכחת? לא, לא שכחתי. ביבי, לא בנימין. תודה רבה לכולם. אולי נחזיר את השפיות לבית הזה? אולי מספיק עם הדברים האלה?

תודה רבה, חבר הכנסת אמסלם.

חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב, זה לא מוסיף, תאמין לי. חבר הכנסת קריב. חבר הכנסת קריב, זה לא מוסיף. אני עכשיו מחזיר את השעון להתחלה.

אני אחזור חזרה, בשביל שגם חבר הכנסת קריב ישמע. אני אאפס ותתחיל. היום ממשלת מדושני העונג של בנט, לפיד וליברמן אישרה את התקציב הלבן, כששר האוצר ליברמן מסתובב אל תוך הלילה במסדרונות הממשלה עם כוס יין לבן ואומר לכולם "גן עדן" ורומס בדרך לגן העדן את האנשים החלשים ביותר בחברה: את נושא התחבורה הציבורית בפריפריה, את הקשישים, את החולים שנזקקים לביקור רופא, את המשפחות ברוכות הילדים שלא יהיה להן לחם להביע הביתה בגלל הגזרות החדשות. ממשלת מדושני העונג, הם חזקים על חלשים. בגלל זה הם מטילה מס על המשפחות ברוכות הילדים שקונות לכבוד שבת שתייה מתוקה, במקום להטיל מס על שתייה שמזיקה הרבה יותר, כמו ויסקי, וודקה יקרה, יין לבן. חלילה וחס, אסור לנגוע במשקאות הללו. אותה משפחה שקונה את הסופר-דרינק או את המשקה לכבוד שבת להביא לילדים שלה, שם צריך לחנך אותה מחדש. המכנה המשותף לכל הגזרות, תיקחו את כל המיסים מתחילתם ועד סופם, יש להם מכנה משותף אחד חוץ מזה שקוראים להם מיסים: כולם נופלים על השכבות החלשות ועל המשפחות החלשות במדינת ישראל. אני לא אעבור על כולם, תבדוק אתם ותראו. כל המיסים, מהחשמל ועד החקלאות, כולם זה המשפחות החלשות, אם זה החקלאות בקו העימות ואם זה כל הדברים האחרים,

שכבר פרסמו את זה ואני לא אחזור בשביל לא לבזבז את הזמן: מחירי החשמל, תחבורה ציבורית,

ביקור רופא, שתייה מתוקה, מוצרים חד-פעמיים, וגם פוגעים בחקלאים, במקום לקחת מאלה שיש להם. אם חסר באמת כסף, בוא נטיל מיסים על עיזבון, בוא נטיל מיסים על מוצרי יוקרה, בוא נשים מס על רווחי העתק של חברות הענק. חלילה וחס, אסור לנגוע, זה פוגע בצמיחה, אבל כשנותנים את כל המיסים על החלשים זה כן טוב.

שמעתי את הבשורה הגדולה, את הזעקה שיצאה היום: יש סוף-סוף תקציב למדינת ישראל אחרי שנים שלא היה תקציב. רפורמות אדירות, וכל אחד מוסיף עוד מילים על הרפורמות. אז אני רוצה שגם חברי הכנסת ידעו את האמת: כמעט כל הרפורמות, חוץ מהמיסים והגזרות הקשות, כל הרפורמות שהממשלה הזאת מתפארת בהן שהיא העבירה אותן, את כולן אנחנו הכנו. אני הקטן, לא שר כלכלי בכיר, אני שר הפנים,

שר הפנים,

אנחנו הכנו אותו, עם כל הכבוד.

תקשיב טוב ותצחק מתחת למסכה: את הסיפור של המטרו אנחנו הכנו, את כל האנרגיה הירוקה אנחנו הכנו, את כל הרגולציה ורישוי העסקים אנחנו הכנו. אתם לא נקפתם אצבע, חוץ מהגזרות על המשפחות החלשות, שאתה יודע שלא יצביעו בשבילך ואתה לא סופר אותן. מי שרימה את הבוחרים שלו מסוגל לפגוע גם בכל השכבות. תמשיך לצחוק, זה מה שיש לך לעשות. את תוכנית סינגפור הוא עשה. כן, בטח.

אומר שאתם מצביעים על המטרו בעד? דוד אמסלם (הליכוד): הוא צוחק על זה שעם שישה מנדטים הוא ראש ממשלה,

זו ממשלה שמנותקת מהעם, והתקציב נגד העם. זה התקציב הכי אנטי-חברתי שהיה כאן כבר שנים רבות. שים מסכה על כל הפנים, שלא יזהו אותך. מה עם הספר שחיברת? רק אדם שמסוגל להתנתק מהמצביעים שלו ומכל ההבטחות שלו בלי להסתכל לאחור יכול לעמוד בראשות ממשלה שמעבירה תקציב כזה מנותק מעם ישראל ומהצרכים שלו, ועוד לשבח את עצמו על הגזרות הללו. הממשלה הזאת מחריבה את כל ההישגים הגדולים שהבאנו לפריפריה בכל השנים האחרונות: את תוכנית הביטחון התזונתי, שדאגה לנצרכי המזון, לאנשים החלשים ביותר בחברה, את הוזלת החשמל, את ההנחה בתחבורה הציבורית, את ההשקעה הגדולה בפריפריה ובעידוד הצמיחה והפיתוח שם. אני מבטיח, בעזרת השם, שאנחנו נפעל בכל כוחנו לסכל את התקציב הזה, ואני מתחייב שגם אם חלילה וחס הגזרות הללו יעברו, אנחנו נבטל אותן ביום הראשון שנחזור לשלטון. ואני רוצה לומר לניר אורבך: ניר,

אנחנו לא מכירים באופן אישי, אבל בכל זאת, אני שמעתי שאתה אדם שומר תורה ומצוות וירא שמיים. אני רוצה לומר לך, אם אתה רוצה להבין את המשמעות של ההחלטה היום, תשמע את הרבנית מרב מיכאלי, איך שהיא פתחה בישיבת הסיעה שלה, אמת,

ביטלנו את המונופול על הכשרות, נבטל את המונופול הנישואים. תחיה עם זה על מצפונך, אדוני היקר, ותמשיך ללכת להופעות של אברהם פריד. תודה רבה לחבר הכנסת דרעי.

חבר הכנסת גפני, בבקשה. בורא פרי הגפן, בורא פרי הגפן. בורא פרי הגפן. אביב הגיע, גפן בא. אדוני היושב-ראש,

כך פניתי? אתה אמרת: גנץ הוא הבובה של ביבי. אבל כך פניתי אליו כשהוא ישב ממול? בוודאי.

לא הבנתי. אתה צעקת הכי הרבה פה. בבקשה, חבר הכנסת גפני, ארבע דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראש הממשלה נפתלי בנט, אני הודיתי לקדוש ברוך הוא על זה שהקורונה עזבה אותנו בזכות העזרה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ובזכות החיסונים שהביא בנימין נתניהו, שאנחנו מאוד שמחנו על כך, תמכנו בזה, והקורונה ירדה לפחות מחמישה מאומתים ביום.

הקורונה עזבה אותנו. עד שעלתה הממשלה שלך, ואז התחילה הקורונה במהירות שיא לעלות חזרה. ממשלה שאי-אפשר לדרוש שום דבר, ממשלה בלי סייעתא דשמיא, שמדברת על נישואים אזרחיים ומדברת שלא תהיה כשרות ומדברת על זה שזו לא תהיה בעצם מדינה יהודית אלא תהיה מדינה ככל המדינות,

אז מה אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ומבקשים? אנחנו מבקשים, אנחנו רוצים שאנשים לא ייפגעו. אבל הקורונה הזאת הגיעה בגלל הממשלה הזאת. הממשלה לא עשתה דבר על מנת שהקורונה לא תבוא. ואני שואל, אני אתמול התחסנתי, ואני שואל: למה חודש דשדשתם כשהיה ברור שהחיסונים הוזמנו, אפילו שולמו? למה חיכיתם חודש שלם, שזה יעלה ללמעלה מ-2,000 מאומתים ביום?

למה דשדשתם, בגלל שלא ידעתם לקבל החלטה?

הקדוש ברוך הוא לא חנן אותך, אדוני ראש הממשלה, בכישורים של ראש ממשלה, אבל אם ככה, היית צריך להתייעץ עם נתניהו לפחות, אם לא עם מישהו אחר. מה עשית?

חודש שלם לא נתת שיהיו חיסונים.

למה אפשרת את הקורונה הזאת? מה עשו ומה חטאו תושבי ישראל, מה?

אני מבקש לומר, היות שיש לי רק ארבע דקות, אני מבקש לומר את הכול טלגרפית. אני ראיתי השבוע שרוסיה של פוטין, רק מתנשא כמוך שלא מבין כותב ספר על הקורונה.

שרוסיה של פוטין לא אפשרה לישראל להפציץ בסוריה. מה שהיה אצל נתניהו, הוא פשוט היה נוסע אליו, לפוטין, היה מדבר איתו, כן צריך, לא צריך, היה קשר בין ישראל לרוסיה, והמשמעות המדינית של הקשר הזה, היה קשר שאנחנו, האזרחים, כולנו חשבנו שזה דבר חיובי. ועכשיו נאלמת דום, אין ראש ממשלה אצלנו שמדבר עם פוטין, אין קשר עם רוסיה.

מאפשרים רק למדינות ערב להיות איתו בקשר. אתה לא מתאים להיות ראש ממשלה, אל תהיה. ואני רוצה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר, נפתלי בנט אמר, וגם אילת שקד, שאין ברירה, היה צריך להקים ממשלת שמאל, מכיוון שאחרת היינו הולכים לבחירות חמישיות.

אני בתמימותי חשבתי שאולי הוא באמת מתכוון לזה. ואז, מה היה צריך לקרות? היה צריך לקרות שתקום ממשלה, והממשלה הזאת לא תפגע בכל האחרים. קמה ממשלה, ולא עושה כלום. הביאה תקציב רע שפוגע בקשישים, בחלשים, בנכים, בנשים, בכולם, אבל דבר אחד היא עושה, היא פוגעת בנושאים הדתיים. היא פוגעת בזה שיהודי בישראל לא יוכל לאכול כשר. כשהוא יראה הכשר הוא לא יוכל לקבל, אומרת יושבת-ראש מפלגת העבודה, אמרת את זה, הרב דרעי,

מתחילים עם הכשרות, ממשיכים בנישואים אזרחיים, הולכים לפגוע בגיור, הולכים לפגוע בהכול. אם באת, נפתלי בנט, כדי למנוע בחירות חמישיות, למה הדבר היחיד שאתה עושה זה לפגוע בכל הנושאים הדתיים? למה?

התשובה היא שלזה התכוונת לכתחילה. רצית ממשלה של לעשות, תודה. אתה לא יודע לעשות כלום, רק לפגוע בנושאים הדתיים של דת ומדינה, של הדברים החיוניים והחשובים למדינה יהודית. תודה רבה.

חבר הכנסת שיין, בבקשה. בנט, מה כתוב בעמ' 122 בספר? שישה מנדטים, תהיה ראש ממשלה. חבר הכנסת אמסלם, חבר הכנסת,

מנסור עבאס, אולי תביא לנו 6 מיליארד לתחבורה הציבורית? תודה רבה. תודה.

בבקשה, ארבע דקות. תביא לנו איזה כמה מיליונים,

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אמסלם. אדוני ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, חבריי חברי הכנסת, שישה שבועות אני נמצא בבית הזה, וזעקות הגעוואלד רק הולכות ועולות. מהיום הראשון שהגעתי לבית הזה, אלה שיושבים מולי זועקים זעקות שבר על הרס היהדות, הרס המדינה, הרס הכלכלה, עוד בטרם נכנסה הממשלה. אני פשוט עוד לא ראיתי דבר כזה. ודברי הבלע שנשמעים בבית, עם חוסר הכבוד לעם ולמדינה, הם בלתי נסבלים. חבר הכנסת פינדרוס. חבר הכנסת פינדרוס, איתך עוד אבוא חשבון. רגע, תמתין.

ודבר נוסף שמאוד חשוב לומר: במשך כל אותה תקופה אנחנו שומעים פה חילול השם ממש. בבית הזה אנחנו שומעים שימוש נלוז בביטויים שאני לא רוצה לחזור עליהם, על מנת לכבד את אומריהם, למרות שהם לא ראויים לכבוד, אמירות יוצאות דופן בבוטות, אמירות יוצאות דופן בגסות רוח. יושב כאן לפניכם ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט, שהקים ממשלה והגיע להסכם קואליציוני ובנה תקציב בזמן שאתם לא הגשתם תקציב שנים כה רבות. ראש ממשלת ההונאה, הנוכל. נוכל ושקרן. אם היה לך קצת כבוד, אתה לא מתבייש, חוק נורבגי? ואתם אמרתם, אפילו בהצבעות, כמו שאמרתי לחברי גפני,

נוכל, רמאי,

אתה לא מתבייש? חבר הכנסת אמסלם, קריאה ראשונה. אין בעיה? אתה לא מתבייש? חבר הכנסת אמסלם, אני לא רוצה להוציא. מי הוא שיגיד לנו מה לעשות? חברת הכנסת שטרית. באמת, חברת הכנסת שטרית, כמו שאפשרתי לחברת

תגיד לו, מה זה ההתנשאות הזו? תעלו אחר כך ותענו לו. הבנו.

חבריי היקרים, אותה ברית שנכתבה כאילו היא מה שנתפס, ימין מלא מלא, הוכחה כברית שקרית. ראש הממשלה לשעבר שיושב כאן, חבר

אני רוצה לומר קודם כול לממשלת ישראל ולעומד בראשה,

ברכות על התקציב שיבוא לדיון בכנסת כמו שצריך. שנית, לדעתי, גבהות הלב צריכה רגע לקחת מקום שונה ולהתחיל בהידברות נכונה על כל הדברים שקיימים כאן בעם ישראל. ולכן אני פונה אליכם, חבריי חברי האופוזיציה, שרבים מכם הם חבריי ממש: שנו את הסגנון, כי הוא לא מוסיף לכנסת ישראל.

תודה רבה. אתם קואליציה של מנותקים. אין חלשים בחברה שלא פגעתם בהם. אתה עומד כאן ומדבר מילים גבוהות. פגעתם בכל הפריפריה, בכל החלשים. חבר הכנסת קרעי,

הוא לא יודע, הוא לא מכיר ברעבו של הרעב. הוא פשוט לא היה פה בשבע השנים האחרונות, הוא לא

בנורבגי הוא בא. הוא לא שמע את הקללות קודם, שקיללתם אותנו פה כמעט עשר שנים. מזל שהוא לא היה פה בשבע השנים האחרונות, באמת.

מנסור, אבל כמה

אני לא מתחיל לפני שאתה מדבר כדי לא לקחת לך אפילו שנייה אחת אלא יתרון של כמה שניות. דודי, עכשיו אני. קצת, קצת לקולה ביום שישי. אדוני יושב-ראש הכנסת, ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, כל הכבוד, כל הכבוד. אני רוצה לדבר על אחדות, כמו הרבה מאוד מונחים שיש מי שנושא אותם בגאון אבל יוצק להם תוכן הפוך לחלוטין מהתוכן האמיתי שלהם, וכמובן התוצאה שמתקבלת היא תוצאה הפוכה. אחדות, כדי שהיא תתקיים, חייבת להיבנות סביב משהו,

אנחנו בני אדם שונים, עם אופי שונה ורצונות שונים ואינטרסים שונים, ומה שמאפשר לנו להפוך לחברה ולייצר איזושהי אחדות זה שאנחנו מתכנסים סביב מכנה משותף: סביב זהות, סביב תרבות, סביב מורשת, סביב היסטוריה, סביב הסכמות משותפות, אבל סביב תוכן. אחדות שהיא ריקה מתוכן היא פיקציה, אחדות שנבנית על איזשהו אינטרס רגעי, מקומי, לא יכולה להחזיק מעמד. אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אנחנו בנינו אחדות במדינת ישראל בעם היהודי במשך הרבה מאוד שנים סביב אתוס מכונן של ציונות, של יהדות, של רצון להקים ולבנות ולפתח ולחזק מדינה יהודית דמוקרטית, ובשנים האחרונות מתרחש תהליך, אדוני היושב-ראש, מאוד מאוד מסוכן: אתוס הדו-קיום כובש את האתוס הציוני המכונן ולא מאפשר לייצר אחדות אמיתית.

שה"קיפוח" של ערביי ישראל, במירכאות כפולות ומכופלות, הוא לא קיפוח תקציבי, הקיפוח הבסיסי של ערביי ישראל זה שהם לא שותפים לאתוס המכונן של המדינה היהודית, של שיבת עם ישראל לארצו אחרי אלפיים שנות גלות ונדודים וכינון ריבונות יהודית מחודשת ועצמאית. אין לנו תרבות משותפת וזהות והיסטוריה וערכים. וכשיש ניסיונות, מקימים עכשיו ממשלה וקוראים לה ממשלת אחדות, אבל היא למעשה בנויה עם אנשים שאין לנו יכולת לבנות אחדות אמיתית איתם, אז בונים אחדות פיקטיבית. ומה קורה? כשאין אחדות אמיתית, אז גם אחדות שכביכול אמורה להתקיים בין אנשים שיש להם אתוס מכונן משותף,

אנחנו מסתכלים על התקציב. תקציב תמיד הרי משקף סולם עדיפויות ערכי של חברה,

השמיכה הקצרה. אין אף פעם כסף להכול, אני ממש מסיים. תמיד תקציב משקף. אנחנו מסתכלים על התקציב הזה, יש בו הרבה מאוד אלמנטים בעייתיים ושליליים. אני כל הזמן אומר שבנט לא שם הכול בצד, הוא שם רק את ערכי הימין והציונות הדתית בצד, ונותן לערכים אחרים לבוא לידי ביטוי. אין לי

אבל מין איזו מוסכמה כזאת שערכי שמאל הם לא שנויים במחלוקת אז אפשר לקדם אותם. כשאנחנו מדברים על לשים את כל מה שבמחלוקת בצד, זה איכשהו רק ערכים של ימין והערכים של הזהות היהודית של מדינת ישראל. אבל זה בעיקר תקציב שאין בו בריח תיכון,

כל אחד נטרל את השני. אי-אפשר לייצר אחדות פיקטיבית שאיננה אחדות מטרה. אחדות אמיתית תיבנה ותיכונן בעם ישראל, בעזרת השם, רק כשהיא תהיה סביב אחדות המטרה,

כפי שאמרתי, אפשר לעשות עם יהודים ששותפים לאתוס ולמטרה, ולא עם מי שהם, מה לעשות, אנטי-ציונים וכופרים בזכות של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית עצמאית וריבונית.

תודה רבה. אפשר להגיד גם הכול בנחת, כמו שעשה חבר הכנסת סמוטריץ'. הוא לא מרגיש טוב. הוא לא מרגיש טוב. הוא מרגיש טוב. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.

מתנצל, בבקשה.

אתה תרוויח את הזמן. אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, מכובדי ראש הממשלה נפתלי בנט, לפני ימים מספר הצעתי כאן בכנסת הצעה מאוד חברתית ואנושית, שבאה כתוצאה מאסונות שהתרחשו ביישובים הערביים, חיים כץ, אתה מפריע לי.

אני מבקש ממך, כי זה נושא כואב, מה שאני מדבר. על מה אתה מדבר? בגלל חיבורי חשמל פיראטיים, משפחת עליאן בבית צפאפא נשרפה, וגם האבא והאימא איבדו את חייהם. גם משפחת כיוף בעוספיא, לפני כמה שנים, ואתה מכיר את המקרה באופן אישי, נספו,

אימא והילדה הקטנה בת השש, בגלל חיבור פיראטי. פעם היה צו, קראו לו "צו משה שחל", שחיבר בתים לחשמל בלי טופס 4. טופס 4 זה היתר אכלוס. למים, למשל,

מחברים כל בית, ללא קשר לחשמל, והם מצרכים חיוניים. אבל חשמל, מה הסכנה? שכשאתה מחבר חיבור פיראטי, הבית יכול להישרף, וזה קורה וזה קרה. אני הבאתי את ההצעה הזאת ושוחחתי עם ראשי הקואליציה ועם השרים, והם גילו רצון טוב לבוא לקראתי ולקבל את זה בהצעה טרומית, בקריאה הטרומית, בתנאי שאתחייב להמשיך ולתאם לאחר מכן עם הקואליציה.

כמקובל, אבל בסופו של דבר, ולמה זה לא עבר? בסופו של דבר זה לא עבר, והחלטתי שלא להביא את זה להצבעה.

החוק הזה חשוב לי כמו שהוא חשוב למשפחות רבות. אני חבר כנסת ותיק, מכובדי ראש הממשלה, דקה. אני העברתי עד היום, תירגעו. אני רוצה להעביר את החוק, לא רוצה לריב.

יש לי שאלה: אמרת שדיברת עם ראשי הקואליציה. למה

אני רוצה להעביר את החוק. אני רוצה להביא מזור לאנשים. אני חבר כנסת ותיק. העברתי עד היום כ-20 חוקים, אדוני ראש הממשלה. רוב החוקים היו בשנים האחרונות, שבהן אתה היית שר חינוך, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו היה ראש ממשלה והאופוזיציה היום הייתה בקואליציה. החוק עובר כאשר יש הידברות. עשיתי את ההידברות הנדרשת, והייתי בטוח שזה יעבור, אבל בסופו של דבר החלטתי, גם בתיאום עם יושב-ראש הכנסת ועם שרת האנרגיה קארין, לדחות את זה בשבוע. אני מבקש ממך כראש ממשלה להסיר את כל המכשולים והרגישויות ולהעביר את החוק, להסכים להעביר את החוק בקריאה טרומית, תוך התחייבות שאני אתאם עם הקואליציה והממשלה, כדי לחסוך בחיי האנשים. האובדן שהיה היה יותר מדי.

תודה רבה. חבר הכנסת רז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כך צריך לפנות, אדוני ראש הממשלה, אדוני ראש האופוזיציה,

שרות, חברות הכנסת, חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח את דבריי בהבעת שאט נפש מפשע השנאה הנורא כלפי בתי הכנסת בבני ברק. אני בטוח שרשויות אכיפת החוק ישימו את ידיהן על הפושעים בהקדם ויטפלו בהם בחומרת הדין. אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לברך אותך על אישור התקציב, דבר פשוט כזה שפעם ראשונה קורה אחרי שנים, על התוספת המשמעותית לתקציב הבריאות, על ההחלטה החשובה לעבור לכלכלה דלת פחמן.

אני רוצה לברך על הממשלה השונה כל כך, שבה עובדים בשותפות ובהידברות יהודים וערבים, שמאל וימין. זה כל כך חשוב.

אני רוצה לברך על חידוש, על העלאת החשמל אתה מברך? אתה מברך על העלאת החשמל? אני רוצה לברך על חידוש והידוק הקשר עם ממלכת ירדן, לאחר שהרסה אותו הממשלה הקודמת. אני רוצה להודות לחברי השר עיסאווי פריג', שחידש את הקשר עם הרשות הפלסטינית, הפגיש את שר הבריאות ניצן הורוביץ' עם שרת הבריאות הפלסטינית, את השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג עם השר להגנת הסביבה הפלסטיני, וגם שרים אחרים בממשלה, כמו שר הביטחון והשר לביטחון הפנים ואחרים, שחידשו את הקשר עם הרשות הפלסטינית. אני רוצה לברך את שר החוץ לפיד, שמשפר את הקשר עם העולם. הוא זכה להופיע, לראשונה מזה רבע מאה, בפני שרי החוץ של אירופה, פתח את שגרירות ישראל באמירויות. אגב, אדוני ראש הממשלה, אני רוצה,

הרשה לי להביע, את חששי מההסכם, שמענו, מהסכם בין קטאר לבין חברת Red-Med והשלכתו על הסביבה. אני מאוד מודאג מההשלכה על הסביבה של הסכם כזה שמוביל נפט, הופך את ישראל לצינור נפט. אדוני ראש הממשלה, אני סמוך ובטוח שאתה, כמוני, לא רוצה שנחיה בעולם שבו ילד קטן חוטף חמישה כדורים בגב ונהרג בלי שאיש יתעניין בכך. יש עיתונים שאפילו לא פרסמו את זה. אני פונה אליך להתערב כדי לעצור את ההרג בשטחים הכבושים. רק בשבוע האחרון נהרגו ארבעה פלסטינים חפים מפשע שם. אני גם בטוח, אדוני ראש הממשלה, שאתה לא רוצה שבעולם שבו אנו חיים, בעיר שבה אנחנו חיים, בירושלים, תאבד ילדה את ביתה בחסות חוק גזעני ומיושן, תמצא את עצמה ברחוב. זה מה שעלול לקרות בשייח' ג'ראח אם המדינה תתעקש על פינוי המשפחות הפלסטיניות משם. אני שמח על רוח הפשרה שנושבת היום מבית המשפט העליון, שבאה לפתור את הפרשה העגומה הזו, שמביכה כל כך את מדינת ישראל,

בדומה לממשלת הפשרה הזו. אדוני ראש הממשלה, אולי אתה ואני לא מסכימים על המינוח, אבל אני חושש שהכיבוש בשטחים מקהה לנו את החושים, שאנחנו מדברים על גלידה במקום על הרג של ילדים. בכך אנחנו מאבדים כל רגש כלפי הזולת ואנושיותו. אנחנו יכולים לעשות מהלכים מדיניים מרחיקי לכת, אתם איבדתם כל רגש.

ביחד עם כל העולם הערבי מסביב, אבל כל עוד לא נגיע לפתרון קבע צודק ובר-קיימא עם הפלסטינים, שום מדיניות חוץ וביטחון לא תסתיר את העוולות, וגם לא תביא לנו ביטחון. אתם איבדתם את השפיות. תודה רבה. לך זה לא היה מלכתחילה. חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה. לך זה לא היה מלכתחילה. אתם משלמים להם להגיע, נותנים להם את הכול, אויבים שלנו. תגיד לי, השר, חבר הכנסת עבאס, אתה רשום. אתה מוותר? בבקשה. יועז, אתה,

איך אתה מסכים שהם יעלו, איך אתה מסכים, דרך אגב, אם הוא רוצה לעלות את המחיר של השתייה, שיעלה את המחיר של הסוכר, יותר טוב, זה יותר מזיק. אוה, הינה ראש הממשלה בפועל. מנסור, תן לנו, אוה, הינה ראש הממשלה בפועל.

אדוני היושב-ראש, מנסור עבאס, ראש הממשלה בפועל, תן לנו כמה בשורות.

אדוני ראש הממשלה נפתלי בנט, ראש האופוזיציה.

למדתי ממך, ככה, בקטנה, אני מדבר 10% ממך.

מה שאתה צברת בחודש ימים, גם בשנתיים לא הייתי מגיע. שמונה שעות אתה עמדת פה עם נעלי ספורט ודיברת.

אתה יכול לעמוד שמונה שעות ולדבר בצורה תרבותית. אתה מוזמן. מה, אני לא מדבר בצורה תרבותית?

אז איך אני מדבר?

אני מתחיל לך את הזמן מהתחלה. בבקשה, חבר הכנסת עבאס.

רשימת האיחוד הערבי): כמובן שגם אני מברך את ראש הממשלה על החלטת הממשלה שהעבירה את תקציב המדינה, וגם על החלטת הממשלה על תוכנית כלכלית-חברתית ועל תוכנית נוספת למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. אנחנו חיכינו זמן רב לשתי ההחלטות האלה, לא רק בתקופתה של הממשלה הנוכחית אלא גם בתקופתה של הממשלה היוצאת, הקודמת. אנחנו כמובן זוכרים שהתוכנית הכלכלית 922 הוארכה בשנה ולא חודשה כתוכנית בפני עצמה, וגם התוכנית למיגור הפשיעה והאלימות, הוחלט על התוכנית הזאת והיא לא תוקצבה כראוי. רציתי להגיד שזאת הפעם הראשונה שאנחנו כמפלגה ערבית שותפים להעברת תקציב וכמובן לגיבוש שלו, לפחות בחלקים שנוגעים אלינו ולחלקים שנוגעים לחברה האזרחית בכלל. אבל נזכרתי שב-1998, ממשלה יהודית-פלסטינית אתה מסכים, לא?

זאת ממשלת ישראל.

ממשלת ישראל. אתה לא פלסטיני?

למה עזוב? תענה פעם, אמיתי. חבר הכנסת אמסלם, בשלוש דקות ארבע פעמים.

נזכרתי שב-1998 גם תקציב המדינה, אתם יודעים מי היה ברשות הממשלה וממשלת מי הייתה ב-1998, תקציב המדינה עבר בקריאה ראשונה גם בקולותיהם של חברי מפלגת רע"מ, אנחנו, אז זאת לא הפעם הראשונה שתקציב המדינה עובר בקולות של מפלגת רע"מ. אבל איך אתה נותן לתקציב כזה,

מי שעשה את התקדים זה מפלגת הליכוד. תקציב שפוגע בחלשים ככה, איך אתה נותן להם לפגוע?

מנסור עבאס, אתה פתחת בזה שאתה משבח את עצמך.

אני לא שיבחתי את עצמי. אתה משבח את ראש הממשלה. לא נהוג. לא, אני בירכתי את ראש הממשלה.

תן לאחרים לשבח אותך. את התוכניות, אתה לא צריך לשבח אותו, הוא צריך אותך בכל מקרה, עזוב. חבר הכנסת אשר. אתה ישבת בחדר

מה שקרא לו ראש הממשלה "מס עבאס" והגיב שר הביטחון בנימין גנץ, שזה מס, זה אכן.

עזוב אותך, ספר לציבור הערבי מה קיבלת. אתה יכול לבדוק את החלטת הממשלה. תדבר, הינה, יש שם מצלמה. דבר לערבים, מה

קיבלתי תוכנית למיגור הפשיעה והאלימות בסך 2.5 מיליארד.

אני מפרט.

2.5 מיליארד שקל לחמש שנים.

תוכנית כלכלית-חברתית לחמש שנים. כמה? 30 מיליארד שקל, מה כולל? מה כולל? כולל המגזר הדרוזי, מה כולל? המגזר הערבי, מה בפנים? הבדואים בצפון, למה, אתם לא כמו כל האזרחים? הבדואים בדרום, מה כולל? כולל חינוך, כולל רווחה, כולל תעסוקה, כולל תעשייה.

כולל הכול, כולל הייטק. חבר הכנסת עבאס. מה מפריע לכם? כמה לבדואים בדרום? מה כואב לכם?

למה כואב לכם?

תקשיב לי. אני חשבתי שאתם אזרחים של מדינת ישראל, טוב. לפני כמה חודשים, אין הבדלה בין ערבים ליהודים, אבל הם היו צריכים אותך, אני יודע שמה שאני אומר כואב לך, דוד. לפני כמה חודשים ראש הממשלה, בוא תגיד לנו, בנגב, מה קיבלת בנגב? לפני כמה חודשים ראש הממשלה בכבודו ובעצמו, אבל שאלתם שאלה. שאלת שאלה, תן לי להשלים. רק רגע. שאלתם שאלה?

לפני כמה חודשים ראש הממשלה בכבודו ובעצמו, אתה מוכר,

אז רק שנייה, אז אם קיבלתם אותו דבר, אז מה עשית? חבר הכנסת אמסלם, די. אז מה?

שאלת, די. או שהוא משיב או שלא. בבקשה.

עלתה פה חברת הכנסת מירי רגב והתגאתה לפני כמה חודשים שהיא מקדמת תוכנית לתחבורה הערבית בתוך היישובים בסך 20 מיליארד שקל והיא הזמינה את ראשי הרשויות, והלכה עם זה. רק 20 מיליארד שקל, גם ראש הממשלה לשעבר עשה מסיבת עיתונאים והכריז על תוכנית למיגור הפשיעה והאלימות. למה כואב לכם שהממשלה הזאת מקבלת החלטות לטובת כל אזרחי המדינה, בתוכם האזרחים הערבים? מנסור, אבל זה כואב כי מי שמשלם את זה זה החלשים. חבר הכנסת קרעי, די.

חבר הכנסת מולה, הוא פירט. חוץ מזה, יש ספר תקציב, אתה יכול לפנות לספר התקציב, הכול מפורט. אני שאלתי אותו שאלה, שיענה לי. חבר הכנסת עבאס, משפט סיום, בבקשה. חבר הכנסת פטין מולה, מנסור עבאס ומפלגת רע"מ דאגו גם לעדה הדרוזית, ומתוך התקציב הזה השגנו 3 מיליארד שקל לעדה הדרוזית. אתה דאגת לעצמך. אנחנו, לא חסר לנו שתדאג לנו. אתה, אין לך זכות לדבר עלינו.

לא הצלחת להשיג את הסכום,

לבחור בך. אף אחד לא נתן לך, תודה רבה לחבר הכנסת עבאס. חבר הכנסת יברקן,

זה בכיס שלך. חבר הכנסת יברקן, בבקשה. חבר הכנסת קרעי, תודה. תזמין אותו לכוס קפה

רק בסוף השבוע האחרון נשרפו שלושה בתי עסק בחצור הגלילית. המדינה צריכה להיאבק בחירוף נפש נגד העבריינים

53 מיליארד שקלים. מדוע האזרחים צריכים לשלם את כל זה? במקום להוריד מיסים, הממשלה מעלה אותם.

וכל זה על חשבון משלם המיסים. אדוני ראש הממשלה חבר הכנסת בנט, אני אשמח לתשומת ליבך. משפט סיכום, בבקשה. ראש הממשלה בנט, אתה יודע שאני מכבד את כל ראשי הממשלה שנמצאים והיו במדינת ישראל, משום שכל ממשלה היא גם ממשלה שלי,

אבל שר החוץ יאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי, עשה מעשה שפגע בכל היהודים במדינת ישראל בכך שהשווה את האנטישמיות לכל מעשה פשע שנגרם בעולם. הרי כמו במלחמת האזרחים בסוריה, תודה רבה.

או זריקת, משפט סיכום. אתה הרבה אחרי.

הדובר שלפניי דיבר כמעט עשר דקות, אז תן לי לסיים,

גם לדובר שלפניך הפריעו.

לי, אפילו אף אחד, תן לי לסיים, אדוני.

תן לי לסיים, ברשותך, במשפט. אתה לא יכול לקטוע אותי, אתה יכול.

אני יכול, ב. דקה אחרי הזמן. הדובר שדיבר לפניי דיבר עשר דקות ואני הייתי שם. אז לפחות,

אני לא עושה איתך דין וחשבון,

תן לי להשלים משפט. האם זה בגלל שדיברתי על סגן היושב-ראש שלך? לא, חס וחלילה, כי דיברת ללא הפרעות. בבקשה תסיים. אז תרשה לי להעביר את המסר. שר החוץ של מדינת ישראל רוצה להחזיר את ארגון אונסק"ו, את ישראל לארגון אונסק"ו, ארגון אנטישמי שאפילו ארצות הברית יצאה ממנו בגלל שהוא אנטישמי כלפי ישראל וכנגד העם היהודי כולו. היום ממשלת ישראל מסכנת את אזרחיה כשיש בה חברים,

חברי כנסת שלא מאמינים במדינת ישראל, תודה.

ומאמינים גם בכל אזרחיה.

תודה רבה, חבר הכנסת יברקן. ואתה לא פייר, אדוני היושב-ראש.

תרשה לי לרדת ולסיים את זה בצורה מכובדת. בבקשה, כבר ארבע פעמים. אתה לא יכול לקרוא לי ארבע פעמים, כי כשאתה נותן לכולם,

חבר הכנסת יברקן, אני לא עושה איתך משא ומתן. בבקשה לרדת. מנסור עבאס, ידידי, תודה. כל הכבוד. מה שצבאות ערב לא עשו בכל מלחמות ישראל, אתה עשית את זה עם חמישה חברי כנסת: כבשת את ישראל. מה? מה הוא אמר?

אמרתי שמה שכל צבאות ערב וכל מלחמות ישראל לא עשו, עשה את זה חבר כנסת אחד: כבש את מדינת ישראל. חבר הכנסת יברקן, צא, בבקשה. תתבייש לך. לא מדברים ככה על מפלגה במדינת ישראל. תתבייש לך. תתבייש לך. לא מדברים ככה על פוליטיקאים פה, תתבייש לך.

חבר הכנסת יברקן, קריאה ראשונה. שב, בבקשה.

זה אתם עושים, חבר הכנסת יברקן, קריאה שנייה.

עזוב, אני מציע לך, חבר הכנסת יברקן, קריאה שנייה.

בבקשה. חבר הכנסת, בבקשה

בוודאי שהקשבתי. בוודאי שהקשבתי. הוא דיבר על מנסור עבאס. נכון, מנסור זה ראש הממשלה, לא הקשבת.

אני אזמין את שניכם לקפה. שש דקות לרשותך.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני יושב-ראש סיעת הליכוד מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר ובעתיד,

חבריי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, אני חייבת להחמיא לך: אתה פוליטיקאי אחר. הכוח שלך אינו בקסם האישיותי שלך ולא ביכולת שלך לשכנע ולגייס אמון, גם לא באמינות וגם לא בערכים, אלא בדיוק ההפך, סוד הכוח שלך הוא בהיעדר הבושה, בציניות חוצת גבולות ובחוסר המוחלט של הערכים שהצגת מעל כל במה אפשרית. במדינה שנקרעת ביו יהודי לדמוקרטי, אתה, נפתלי בנט, הצלחת בכישרון רב לייצר חיבור מלאכותי בין ימין לשמאל, וזאת באמצעות מעשה שהוא גם לא יהודי וגם לא דמוקרטי, גם לא כשר, ובעיקר, מסריח. בדרכך לפסגת הפוליטיקה הישראלית, כאדם חובש כיפה, הפרת כמעט כל אחד ואחד מעשרת הדיברות של המוסר היהודי: שיקרת לבוחריך, גנבת קולות, גנבת דעת, ויותר מכול, חמדת את תפקיד ראש הממשלה. כתבת ספר, אני לא יודעת אם זה נכון או לא, עדיין דנים בזה בבית המשפט עם אודי רייטר, "איך מנצחים מגפה". קיבלת מדינה ללא מגפה, עם שישה חולי קורונה, והיום יש בישראל 18,422 חולים פעילים, נכון לעכשיו, יכול להיות שאפילו יותר. ככה מנצחים קורונה? ברור שלא. כמזכ"ל מועצת יש"ע אמרת: "בנייה היא מבחן למנהיגותו של ראש הממשלה. האם יהפוך את ישראל לגרורה אמריקאית, או שיישאר ראש ממשלה גאה ועצמאי". מה עשית? פינית יהודים מהיישוב אדוריים, הקפאת בנייה, הולכת שולל את המתיישבים באביתר, הצבעת בכנסת נגד הסדרת ההתיישבות הצעירה, מינית את סעיד אלחרומי ליושב-ראש ועדת הפנים ואת אבתיסאם, לוועדת חוץ וביטחון. אתמול שמעתי ריאיון של מזכ"ל מפלגת העבודה שאמר שגם רבין לא היה ממנה אותה לוועדת חוץ וביטחון, אבל אתה מינית אותה, המשכת להסדיר את היישובים הבדואיים בנגב כיישובי קבע והפקרת את יישובי היהודים, הצבעת נגד הצעת החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון.

דיברת על עצמך כמשיח שיציל את ישראל מבחירות חמישיות. אתה הרי יודע שזה לא נכון. הרי לו לפיד לא היה מזהה שאתה חוליה חלשה, הוא לא היה מציע לך את רשות הממשלה, והיית הולך לא רק לבחירות חמישיות, היית הולך לבחירות חמישיות ושישיות ואף שביעיות. זה לא שמעניין אותך השינוי, השיסוי, הפילוג וכל השיט הזה, כמו שלא עניין אותך כלכלה וקורונה. מעניין אותך רק נפתלי בנט. כפי שאמר מנחם בגין, עליו השלום,

בישיבת הכנסת השמינית: "אין שום ספק שבימי המשבר הללו ציפה הרוב המכריע של עמנו לממשלת ליכוד לאומי", ואתה הבאת לו "ממשלת עלבון לאומי".

ואיך שכחנו מהמיסים, מיסים עליך ישראל, מיסים שלא היו מעולם. אתם מעלים מיסים כדי לתת כמובן מיליארדים לעבאס. צריך להביא כסף, אז מה עשיתם?

אדוני, לא נסכם את הדברים במכבסת מילים,

אמרת מעל כל במה: לא תהיה העלאת מיסים, אבל היטלים כלכליים על שתייה, כלים חד-פעמיים, ביקור רופא, כניסה לגוש דן, אפליקציות ועוד ועוד, זאת לא התייקרות, אדוני, זו העלאת מיסים. ובמי אתה בעצם פוגע? במי אתם פוגעים? בכל אלה שהממשלה העשירה והמנותקת שלכם לא מייצגת, במעמד הביניים, בשכבות החלשות, בשכונות ובפריפריה. ועוד לא דיברנו על הממשלה הצרה ביותר, שיש בה כל כך הרבה נורבגים, שעולה למדינה כל כך הרבה כסף, מיליונים רבים. יכולנו לבנות במיליונים האלה בתי חולים, השכלה גבוהה לילדי הפריפריה, לשכונות, לנוער בסיכון, לנערות בסיכון וכו' וכו', ובעבור מה? שאתה תהיה ראש ממשלה עם שישה מנדטים. בשבילי כליכודניקית ואשת המחנה הלאומי אין שום תירוץ שיכול להצדיק את המעשים הללו. אין חומר חיטוי, עדיין לא המציאו חומר חיטוי שיכול להלבין את מה שאתה עושה, ואין דבק שיכול להדביק את רסיסי האמון. אתה יודע, אדוני ראש הממשלה, איינשטיין אמר שאפשר לפרק פצצת אטום אבל אי-אפשר לפרק סטיגמה. הסטיגמה הזאת תוביל אותך בכל חייך, בעיקר הפוליטיים.

אדוני ראש הממשלה, הבאת לפוליטיקה את מוסר ההייטק. אני מכירה את מוסר ההייטק: באת עם רעיון, הקמת חברה, פיתחת מוצר, ואז מכרת לכל המרבה במחיר כדי להמשיך לפרויקט הבא שלך. הבעיה היא שכעת הגה המדינה נמצא בידיים שלך, ואני ועוד הרבה חברים שלי ממש חוששים שהמכירה הבאה תכלול גם אותנו. רק היום שמענו את מרב מיכאלי, וגם שמענו את עבאס באמצעי התקשורת. מה אמרה מרב מיכאלי? מרב מיכאלי אמרה: כמו שביטלנו הבוקר בחוק ההסדרים את המונופול על הכשרות, כך הגיע הזמן לבטל את המונופול על הנישואים בישראל. הגדיל ואמר גם מנסור עבאס בראיון לרדיו א-נאס: הממשלה הזו לא תשרוד בלי הרשימה הערבית המאוחדת. לך, אדוני ראש הממשלה, אני אומרת: אוי ליום הזה שתצטרך לתת את הדין, לא לבוחרים, כי את הבוחרים בימין מזמן הזנחת, את הדין למדינת ישראל. יכול להיות שאתה עכשיו ראש הממשלה, אבל בעתיד, משפט סיום. אני לא יודעת איך יקראו לך. בוודאי לא יקראו לך "אדוני ראש הממשלה". תודה רבה, חברת הכנסת שטרית. חברת הכנסת פינטו, בבקשה. חברת הכנסת פינטו,

היא לא צריכה מיקרופון. בבקשה, ארבע דקות.

להלן תרגומם: אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני ראש הממשלה נפתלי בנט, חבריי חברי הכנסת, לא תכננתי לעלות ולדבר בדיון הזה, אבל ראיתי את כל חברי האופוזיציה נואמים נאומים מלאי פתוס, ועדיין לא הפנימו שבישראל יש ממשלה שעובדת, מתפקדת, בראשות ראש הממשלה נפתלי בנט, שאוהב כל אחד ואחת מעם ישראל, עושה לילות כימים למען העם. ואני חייבת להגיד: די, נמאס. כשאני הייתי מחוץ לכנסת ואתם הייתם בממשלה, אתם זרקתם אנשים עם מוגבלויות לנבכי הביורוקרטיה. אנשים ששאפו לעזרה, ביקשו,

איפה הייתם? הייתם טובים בדיבורים, נופת צופים, אבל במעשים, שום דבר. כולכם עסקתם בחיבור ראש האופוזיציה לכיסאו. משרדי ממשלה ששיוועו למנהיגות, לממשלה ושרים מתפקדים הפכו למוזיאונים. העבודה שלכם העלתה אבק. ואז הגענו, ממשלה חדשה,

עם ראש ממשלה מצוין,

מחברת, יודעת לשתף פעולה מצוין בין המשרדים, ללא מלחמות קרדיטים ואגו, עבודה למען כולם ללא הבדל דת, גזע, מין. רק היום הקצבנו 6 מיליון שקלים להנגשה פיזית של קווי אוטובוס בין-עירוניים, נושא שהיה תקוע שנים במשמרת שלכם. הנגשה בתחום החינוך, הנגשה בתחום הבריאות, איפה אתם הייתם? שום דבר. אני מאמינה שאזרחי מדינת ישראל מתבוננים,

רואים את התקציב שעבר בממשלה ובקרוב בכנסת, ולא מאמינים שפשוט יש ממשלה שמתפקדת בלי ספינים, בלי שטיקים ובלי תרגילים. אז ימים יגידו. חובת ההוכחה היא עלינו, ואנחנו נעשה עבודה מצוינת. אם לשפוט לפי הנעשה עד כה, אני מאמינה בכולנו. יהיה פה טוב לכולנו.

תודה רבה לחברת הכנסת פינטו. חבר הכנסת מכלוף זוהר, בבקשה.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

ברשותכם, אגדה מעניינת שאיש מכם לא היה מאמין שאגדה כזאת יכולה בכלל להתרחש. היה הייתה ממלכה קסומה בארץ כנען שליהודים הובטחה, והיה בה שליט יחיד, מלך כל-יכול שרצה הכול וקיבל הכול. למלך קראו מנסור עבאס, והמלך החליט להטיל מס, מס עבאס. למי שלא יודע, זהו מס כבד מאוד שהעם היה צריך לשלם בשביל שהמלך יוכל להמשיך ולשלוט.

תאוותיו של המלך היו מרובות מאוד, והפקיד שלו, בנט, תמיד העניק למלך שלו כבוד. 53 תאוות היו למלך, כל תאווה הייתה שווה מיליארד, הכול כדי שבנט יוכל להיות ראש ממשלה באי נפרד. ואיך הפקיד בנט לא חש שאותו עם ישראל נטש? איך הוא לא מבין שלשבת בארמון זה לא באמת אומר שאתה אכן בשלטון? זוהי אגדה שלא חשבנו שתתקיים, אבל חברים, תאמינו או לא, האגדה הזו הפכה למציאות. האיש בתמונה, אסור לך,

ראש הממשלה בפועל, מנסור עבאס, שמופיע עם החץ האדום, חבר הכנסת זוהר. חבר הכנסת זוהר.

אתם צריכים לדעת את זה. חבר הכנסת זוהר, נו באמת. ולכן אני אומר, חברים, דבר אחד ברור: אנחנו נדאג שהתקציב שהיה אמור לעבור לטובת אזרחי ישראל יעבור לטובת אזרחי ישראל ולא בעבור ראש הממשלה בפועל מנסור עבאס ומועצת השורא שאותה הוא מייצג. הפעם שילמנו 53 מיליארד שקל כדי שאתה, נפתלי בנט, תוכל להמשיך להיות ראש ממשלה בכאילו, לא באמת. ואני שואל אותך, נפתלי: מה יהיה התשלום הבא שאנחנו נצטרך לשלם בשבילך? על מה אזרחי ישראל ייאלצו לוותר כדי שאתה תישאר בכיסא שאתה כל כך התאהבת בו? בעזרת השם, נעשה הכול כדי למנוע את התשלום הבא שלך למנסור עבאס וחבריו. בעזרת השם, נעשה כל מה שצריך כדי להפיל את הממשלה הרעה והמסוכנת הזו בהקדם האפשרי.

תודה רבה לחבר הכנסת זוהר. חבר הכנסת שר הביטחון בנימין גנץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חזקה, על בריתות אסטרטגיות, על חוסן אסטרטגי, על החוסן האזרחי, על הלכידות הפנימית שלנו וגם על בניין כוח. הבוקר אישרנו בממשלה את תקציב המדינה, כולל חיזוק מרכיבי ביטחון שנשחקו במשך שנים, שלוש שנים שבהן מערכת הביטחון ניהלה את עצמה בחוסר ודאות, שלוש שנים שבהן צרכים פוליטיים ואישיים פגעו בביטחון המדינה.

נקדם את מיגון הצפון, נביא לתקצוב היסטורי של רפורמה עבור נכי צה"ל וניתן מענה לתוכניות מבצעיות קריטיות. אנו מתמודדים עם מגוון אתגרים, ובראשם האיום האיראני, שמרים את ראשו כל העת.

תחת התליין ראיסי, שייכנס לתפקידו השבוע, תהיה מסוכנת יותר, תהיה מסוכנת יותר לעולם משהייתה עד כה, הרסנית יותר לאזור משהייתה עד כה, ותשאף להפוך לאיום קיומי על ישראל. אנחנו נפעל כדי להסיר כל איום שכזה.

מכובדיי, התוקפנות של איראן באזור בכלל ובחזית הימית בפרט הולכת ומחריפה. במאי 2019 פגעה איראן בארבע ספינות בין-לאומיות מול חופי פוג'יירה באמצעות מוקשים, ביוני היא תקפה מכליות יפניות באותו אזור, ביולי כוחותיה פשטו על הספינה הבריטית סטנה אימפרו וחטפו אותה, בינואר 2020 איראן השתלטה על מכלית קוריאנית במפרץ הפרסי, בשנה האחרונה היו לא פחות מחמש פגיעות של איראן בספינות בין-לאומיות, חלקן באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים מתאבדים תוצרת התעשייה הצבאית האיראנית. כך קרה עם האונייה לורי בחודש מרץ, כך קרה בתקיפת הייפריון ריי באפריל, כך עם הספינה טינדול לפני כחודש. כטב"מים איראניים שוגרו גם לעבר מתקני נפט בסעודיה כמה פעמים, ובראשם עומדת התקיפה הנרחבת עם עשרות כטב"מי נפץ וטילי שיוט על מתקני הנפט של חברת עראמקו. התקיפה האחרונה, של המרסר סטריט, שהביאה לרצח שני אזרחים שלא היו מעורבים בלחימה, בניגוד לחוק הבין-לאומי ולמוסר האנושי, היא עליית מדרגה בהסלמה של איראן, שמשגרת כלי טיס בלתי מאוישים בכוונה לפגוע ולהרוג אזרחים. אני מבקש להשתתף בצער בריטניה ורומניה על ההרג הנפשע של אזרחיהן. זו בדיוק הסיבה שחייבים לפעול כעת מול איראן, שלא רק חותרת לגרעין צבאי אלא גם מביאה למרוץ חימוש מסוכן ומכוונת לפורר את היציבות במזרח התיכון לכדי מיליציות טרור שיחזיקו מאות כטב"מים באיראן, בתימן, בעיראק ובמדינות נוספות,

תוצרת התעשייה האיראנית, כולם מאיימים על המרחב ביבשה, באוויר ובים. זה איננו איום עתידי אלא סכנה מוחשית ומיידית. אז למה מכרתם את הביטחון שלנו? ישראל מחזיקה במגוון כלים, ישראל מחזיקה במגוון כלים ואפשרויות כדי להגן על אזרחיה, ואנחנו נבוא חשבון עם כל מי שמבקש לפגוע בנו בזמן, במקום ובדרכים שמשרתות אותנו ואת ביטחוננו.

מנסור עבאס לא ייתן לך, אך מכובדיי, אתה שר הביטחון בגלל מנסור עבאס. חבר הכנסת אמסלם. אך מכובדיי, כדאי שתבינו,

חיילי צה"ל מחבלים. אתה צריך להגן על חיילי צה"ל. זה לא רק עניין ישראלי.

קורא לחיילי צה"ל, מכנה אותם "מחבלים". אתה שר הביטחון של מדינת ישראל, צריך להגן על החיילים. הוא שם אותך שר הביטחון וקורא לחיילים "מחבלים". איך אתה עולה פה?

אני חוזר ברשותכם לעניין האיראני, ואני קובע, אתה, לעניין הזה אתה לא יודע לענות. שזה איננו רק עניין ישראלי. העולם כולו, שרואה את תוצאות התוקפנות של איראן, יש פרוטקציה לחברי, חייב לפעול, וכל הסכם, ככל שיהיה כזה עם איראן, חייב להתבסס גם על הסרת האיום שלה על המרחב ופגיעתה בחפים מפשע ובכלכלה העולמית. עוד מרחב שבו איראן פועלת הוא לבנון.

בחסות המשבר, איראן מחמשת ומחזקת את חיזבאללה. בפגישתי עם שרת ההגנה של צרפת בשבוע שעבר אמרתי לה שישראל נכונה לתת כל סיוע לעם הלבנוני שנלקח בשבי בידי חיזבאללה, ושישראל תאפשר כל סיוע הומניטרי, כולל משטחה, ובלבד שהוא לא יאפשר את חיזוק היכולות הצבאיות של חיזבאללה. אנו פועלים בעזה וביהודה ושומרון ומרחיבים את מספר העובדים הפלסטינים בישראל, מחזקים את העצמאות האזרחית של הרשות הפלסטינית ועובדים ביחד עם בני בריתנו ממצרים ומדינות נוספות כדי לייצב ולעצב את המצב גם בדרום.

לצד המשך המאמצים שלנו להשיב את הבנים שלנו הנמצאים בשבי החמאס. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ככל שאתם מקשיבים, כמי שעומד בראש מערכת הביטחון אני מבטיח שנמשיך לבצר את ביטחונה ועליונותה הביטחונית של מדינת ישראל ולשמור על לכידותה, על חוסנה הפנימי, שהוא חלק בלתי נפרד מהביטחון הלאומי שלנו.

תודה רבה לשר הביטחון. אני פונה לשני הצדדים, חברי הכנסת, גם לצד הזה וגם לצד הזה: אני מזמין את ראש הממשלה ולאחר מכן את חבר הכנסת בנימין נתניהו ראש האופוזיציה. בבקשה שמרו על שקט.

אני רוצה להעביר את הנאומים האלה בשקט מופתי. בבקשה לא להפריע, כי אני לא אאפשר זאת. ראש הממשלה, בבקשה.

אני רוצה להזכיר לך שאתה בקריאה שנייה. ראשונה.

אני מתקן את עצמי.

מיקי,

חבר הכנסת אמסלם, מזכיר לך שאתה בקריאה שנייה. אין בעיה.

אבל אתה לא הפסקת לצעוק. חבר הכנסת אמסלם, תתכבד ותצא החוצה, בבקשה. אז אתה, אל תספר לנו מה אתה עשית. תודה רבה. בבקשה תצא החוצה. פעלת פה בבריונות תמיד. אתה בריון ותישאר בריון. אבל תספר לנו מה כתוב בעמ' 122. חבר הכנסת קרעי, קריאה שנייה. לא, זה חשוב לדעת. קריאה שנייה.

בעמוד 122?

הוא אמר שמי שיקרא את עמ' 122 ידע לא איך לנצח מגפה אלא איך למנוע אותה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת מכל הצדדים, אתמול, הבוקר,

קרה משהו שלא קרה זה כמה שנים, שנים ארוכות.

העברנו תקציב, חבר הכנסת כץ, קריאה ראשונה.

משפט ראשון שקר. העברנו תקציב בישראל. ממשלה של, חברים. חבר הכנסת קרעי, קריאה ראשונה.

חבר הכנסת קרעי, קריאה שנייה. חבר הכנסת אשר, קריאה ראשונה. בבקשה.

לא ישנתי זה 36 שעות, אבל באותן 36 שעות, עשינו מה שאתם לא עשיתם 36 חודשים: העברנו תקציב במבחן התוצאה. חבר הכנסת מלכיאלי, ראשונה.

חבר הכנסת בוסו, חבר הכנסת מלכיאלי, די. חברת הכנסת גולן, שבי, בבקשה. כנראה שלא שמעת את הבקשה שלי. קריאה ראשונה. בבקשה שבי. אני?

ביקשתי שקט משני הצדדים. בבקשה. אני רואה שיש פה הרבה הטפות מימין, כביכול. ימין זה לא שנאת השמאל, ימין זה אהבת ארץ ישראל, אהבת עם ישראל. ימין זה לא רעל שיורים מהשפתיים,

ימין זה חיבור. ימין, ימין אמיתי מקדש את שם השם ולא מחלל את שם השם. אף אחד, אפילו לא מאי גולן, חברת הכנסת גולן, לא תטיף לי לא על אהבת ישראל, לא על תרומה למדינה. ימין זה עבאס. אף אחד. עבאס זה הימין החדש. כולנו עם ישראל. חבר הכנסת, פעם שנייה.

עכשיו, יותר מזה, חברת הכנסת גולן, שנייה, חבל. נפתלי, למה, חבר הכנסת בן גביר, ראשונה. בנט, אתה שכחת מה זה ימין. חבר הכנסת קיש, ראשונה.

ביקשתי. אבל האמת שזה לא העניין של ימין ושמאל, כי אני אגיד לכם מה גיליתי, ידעתי, כי אני משרת במילואים עם אנשי שמאל, אני שירתי ועבדתי בהייטק עם אנשים מהצד השני: השמאל אוהב את עם ישראל ואת ארץ ישראל לא פחות מהימין.

זאת עובדה. ויש פה ממשלה, ולכן הקו שראינו פה בשעה האחרונה, קו שלוקח סכין ומנסה בכוח לייצר את הקיטוב, זו לא הדרך. זה מה שפירק את המדינה הקודמת שלנו.

בדיוק זה. עכשיו, הסיבה, לו, אריה היקר, אריה היקר, ישבת אצלי בבית, אירחתי אותך כמו שצריך, נשמור מה שהיה שם שם. יש לך מזל שאני שומר, מה שאנחנו יודעים, מה שצריך.

אם זה היה תלוי בכם, היינו עכשיו לא בתקציב אלא במהלך הבחירות החמישיות, כי לו הייתם מעבירים תקציב, לא היו בחירות, אתם הייתם בממשלה. חבר הכנסת מלכיאלי, שנייה. אבל בחרתם לא להעביר תקציב, כי המטרה לא הייתה טובת המדינה אלא פוליטיקה. שלוש שנים, מסיבות לא ענייניות, באמת, אין פה בן אדם אחד, מסיבות לא ענייניות ישראל התנהלה בלי תקציב.

חבר הכנסת אבוטבול, ראשונה.

כשלתם בלהעביר תקציב, ואנחנו הצלחנו. חבר הכנסת אבוטבול, שנייה. כשלתם, והצלחנו. מבחן התוצאה. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה החוצה. תתבייש לך. תודה. בבקשה החוצה, חבר הכנסת אבוטבול. הייתה כבר שלישית? עוד לא הייתה שלישית, הייתה שלישית? ואני חייב לומר שזה התקציב של חיילי צה"ל. הייתה כבר שלישית? עוד לא הייתה

שחששו כל השנים לייצר את התחרות כי צריך להילחם בקבוצות אינטרס.

(חבר הכנסת משה אבוטבול יוצא מאולם המליאה.) זה התקציב שמגדיל ב-2 מיליארד שקלים את תקציב הבריאות שהרעבתם והרעבתם והרעבתם.

חברת הכנסת גולן, את בשנייה, להזכיר לך. של אותם ישראלים שבגלל ההזנחה עומדים בפקקים איומים ונוראים שאתם יצרתם במשך השנים. זה התקציב שיאפשר מדברים חברתית? בואו נדבר חברתית. לפתוח תחרות ולהוריד את מחירי הירקות והפירות זה הדבר הכי חברתי שיש. זה הדבר החברתי. לשלוח ילדים לאכול אוכל מעובד, להשמין, לחלות, זה דבר אנטי-חברתי. אבל לא היה לכם את האומץ, ולנו יש את האומץ. חבר הכנסת בוסו, שנייה. מתי נסעת בפעם האחרונה בתחבורה ציבורית? מתי? אתם ממשלה של מנותקים. אין קבוצה של חלשים שלא פגעתם בהם. תתבייש לך. חבר הכנסת קרעי, חבר הכנסת קרעי, תצא בבקשה החוצה. תתבייש לך. זו ממשלה של מנותקים, קרעי,

(חבר הכנסת שלמה קרעי יוצא מאולם המליאה.) אני לא מבין, יש המון הוצאות. למה לא הכנסתם לתקציב? למה לא העברתם תקציב? חבר הכנסת כץ, חברת הכנסת דיסטל, בבקשה.

חבר הכנסת כץ, אתה מאלץ אותי להוציא אותך. פעם שלישית, בבקשה החוצה. אתה מטיל עליהם מס על כניסה לתל אביב,

בבקשה, (חבר הכנסת אופיר כץ יוצא מאולם המליאה.) כשמחירי המזון ומחירי המסעדות מאמירים בגלל שחיתות מוסדית,

בהיריון, במערך כשרות, ואנחנו באים באומץ,

ומייצרים תחרות, מייצרים, למה אתם קופצים? חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת גפני, פעם ראשונה. חבר הכנסת גפני, קריאה שנייה.

אנחנו מחיים את הבריאות. חבר הכנסת גפני, בבקשה להוציא אותו החוצה. שלוש הבשורות, חבר הכנסת גפני, נאלצתי.

בבקשה לך, תודה.

בבקשה החוצה. בושה. חברת הכנסת גולן, שבי. שבי. תתבייש לך. איש נאלח. חברת הכנסת שטרית. (חבר הכנסת משה גפני יוצא מאולם המליאה.) בשביל אינטרס אישי לעוד בחירות. בואו נפרק את העם בעוד בחירות, שישיות ושביעיות ושמיניות, העיקר האינטרס האישי. העיקר האינטרס האישי. אתה משקר. אתה שקרן. אתה משקר.

זה בר גיורא וזה הסיקריקים, הסיקריקים שמסתובבים עם הנפט ועם הדלק, אתה ניסית להיות ראש ממשלה, עשית את הכול. ומדליקים את ממגורות המזון. אתה חתיכת שקרן.

אנחנו מביאים פעולות, ואתם, בחירות. חברת הכנסת רגב, שבי. חברת הכנסת רגב, שבי.

חבר הכנסת אשר, שנייה. תראו, אני באמת הואשמתי פה שביליתי עשור מחיי בעולם העסקי. זה נכון, מודה באשמה. מודה באשמה. אכן, העסקתי עובדים. חבר הכנסת אזולאי.

אז בואו נדבר על מבחן התוצאה. אי-אפשר לשמוע שקרים ושנאה.

במבחן התוצאה, בעזה במשך 12 שנה הבלגתם מול רקטות. לא קרה כלום, עוד רקטות ועוד רקטות. אצלנו, על בלון אנחנו תוקפים. במשך 12 שנה, במבחן התוצאה, תקשיבו טוב, חברת הכנסת דיסטל,

ירשתם לבנון, חבר הכנסת ביטון, ראשונה. לפני 12 שנה, והותרם לבנון עם חיזבאללה ועם פי עשרה טילים על כל נקודה בישראל.

איזה הישג, איזה ביטחון. ואת כל ההזנחה הזאת הותרתם לנו, ובגלל זה, אני אומר לכם, תקציב הביטחון הוא ענק, ולא בדיעבד, מלכתחילה, חברת הכנסת שטרית, שנייה.

שר הביטחון ואני, דרשנו וקיבלנו לסגור פערים,

כדי לבנות את החומות. אתם יודעים את האמת. חברת הכנסת גולן, בבקשה החוצה.

אתם יודעים את האמת. אני פוגש עוד בן אדם ועוד בן אדם,

שאומר שהשאירו פה, חברת הכנסת גולן,

למי אתה נואם? ראש ממשלה בלי ציבור. את מי אתה מייצג, בבקשה להוציא אותה, סדרנים. בבקשה להוציא אותה עכשיו. אף אחד לא מקשיב לך. נכנס לפה ומשפיל את הראש למטה, די, נו. חברת הכנסת גולן, ביקשתי שתקבלי את זה, אין בעיה.

תקציב ביטחון גדול בא על חשבון דברים אחרים, זה נכון. אזרחי ישראל, מאז הקמת המדינה אנחנו משלמים מחיר מסוים באיכות החיים שלנו כדי לשמור על הביטחון. זה הדיל שלנו, ואשרינו שזכינו לחיות במדינה חזקה ולהגן על עצמנו בכוחות עצמנו. אני מאמין שעוצמתה הצבאית של ישראל חייבת להיות בכמה דרגות מעל אויבינו. הירושה שהושארה לנו, וכולם רואים את זה, ואיראן נמצאת בשלב המתקדם ביותר של פרויקט הגרעין שלה. סיפורים.

כמה דיבורים, וכשאתה מרים את המכסה, אבל אנחנו נטפל, כי אנחנו יודעים מה לעשות. וללכת ולריב לא מביא תוצאות. תראו מה קרה במערכה הבין-לאומית: בסוף השבוע, פתאום אמריקה מתייצבת, פתאום אנגליה. אבל ללכת ולריב כאשר בינתיים איראן דוהרת קדימה זה חוסר אחריות לאומית. אנחנו נטפל בזה. חוסר אחריות, וזאת המורשת שאתם מותירים, ואנחנו נתקן. מילים לא מזיזות, מילים לא מזיזות לאף אחד, ואנחנו יודעים את האמת. ושקרים?

חברת הכנסת דיסטל, אני ממש מתאפק. מה לעשות? 12 שנה טילים וטילים וטילים על עוטף עזה. אצל חיזבאללה: מילים, מילים. טילים מול מילים. היית שר ביטחון. חברת הכנסת לוי אבקסיס. חברת הכנסת רגב, ראשונה. את הפער הבלתי-נסבל שנפער בבניין הכוח הביטחוני של צה"ל אנחנו משלימים בתקציב הזה. מי שצריך לדעת, יודע. אגרת גודש לקחתם מהחלשים ביותר.

חבר הכנסת ארבל, איפה היית? ברוך הבא. בבקשה שקט. וכל זה עולה הרבה כסף,

אבל זאת השקעה שמבטיחה את מקומה של ישראל,

אדוני היושב-ראש, אני מסתדר. כמעצמה אזורית לשנים הבאות.

וכן, לריב עם ירדן על כלום, ובגלל זה לאבד את נהריים, זה לא מדינאות.

מסרתם את נהריים לירדן סתם,

אני אומר את זה באחריות.

חברת הכנסת רגב, קריאה שנייה. הולך, עכשיו לקול נדרי ולתפילת יום כיפור.

חברת הכנסת רגב, בבקשה. חברת הכנסת

עיקרון נוסף שאני גאה בו מאוד בתקציב החדש שלנו:

תחרות ותחרות. החיים בישראל חייבים להיות קלים יותר.

אבל זה דורש, חבר הכנסת כהן, היית שר אך לפני יומיים. העם מפקיד בידינו את הכוח להילחם ולא להיות איך אומרים? בכיס של,

פוקדים במפלגות כאלה ואחרות, שבגלל זה, למשל, במשך 12 שנה לא העברתם את התקנות העות'מאניות, ואנחנו עשינו את זה בשישה שבועות,

כי אתם פוחדים, ואנחנו עושים. חברת הכנסת לוי, תעלי ותגידי. מי הייתה שרת המשפטים? הנוכלת המתחסדת. חברת הכנסת רגב, את בשנייה. אני מתאפק שלא להוציא אותך, חברת הכנסת רגב. תראו, זה ההבדל בין מנהיגות מובילה, זוג הנוכלים בנט ושקד.

מי שפוחד מלתת מילה טובה, לפרגן למי שסביבו,

מר בנט, ראית את הסקרים בסוף השבוע? מי שבמשך שנות דור רץ לקחת, גם ממך, את הקרדיט, וגם ממך וגם ממך. מכירים את זה הרי כולכם, תמיד קיטרתם בחוץ. חברת

כי אנחנו עושים,

אנחנו בונים את המדינה לבנה אחר לבנה,

יוצרים, עושים. נותנים אוטונומיה למנהלים, מה ששרת החינוך עושה. אנחנו סוף-סוף תקצבנו את המטרו, ולא יצרנו איזה מריבה מלאכותית בין ישראל הראשונה, לישראל השנייה. מה זה ישראל הראשונה והשנייה? יש ישראל אחת, של כל עם ישראל. תפסיקו עם זה. ישראל מאוחדת, ישראל ביחד.

אני מבקש להפסיק, הצד הזה. מספיק עם זה, ישראל אחת, ישראל שתיים, ישראל שלוש. כולנו עם אחד. מספיק עם זה, מה זה? אתה לא,

ככה החרבתם, האנשים, לא אתם, ואני בטוח שזה מסיבות פוליטיות. אני לא מעלה על דעתי שאתם מאמינים לדברים שאתם אומרים. אני נותן לכם את מידת הזכות. אני יודע שאתם יודעים שגם בצד הזה אוהבים את עם ישראל לא פחות מכם, וגם מה שחברי הכנסת החרדים אומרים לאחד מחברי הכנסת אצלנו.

חברת הכנסת דיסטל, די.

פעם שלישית. כל כך בעדינות התייחסתי אליך. בבקשה צאי החוצה. ואני אגיד עוד משהו: אף אחד פה, לא פה,

אף אחד לא אוחז במונופול לא על מורשת ישראל, לא על היהדות, לא על הלאומיות, רק שאלה אחת. למה אמרת לי: אני אגנוב מהשמאל ואביא לימין, אם כולנו אחד? לא, אף אחד לא יטיף לי ולאף אחד פה מה זאת אהבת ישראל. למה, (חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן יוצאת מאולם המליאה.) כולם אוהבים את עם ישראל,

אף אחד לא יטיף, אף אחד לא יטיף לנו.

לא מאמינים לך למילה אחת. חבר הכנסת קיש. אף אחד מכם.

אין לך לגיטימציה.

אתם משימים את עצמכם נגד הממלכה, הממלכתיות, כי זה משרת כמה אנשים.

אני ממליץ לכולם לצאת לראות סרט קולנוע שנקרא "אגדת חורבן", על החודשים האחרונים של שלהי ימי בית שני. ואתם תראו, תראו. תפתחו את הספרים, תראו בדיוק כמה בר גיורא צדק וכמה יוחנן מגוש חלב צדק. מרוב צדק הם שרפו אחד לשני את מאגרי המזון. זאת לא הדרך. לא באנו לפה חזרה בשביל לקרוע את העם.

חברת הכנסת לוי. חבר הכנסת אשר, אתה בשנייה, אני מזכיר לך. לגבי התקציב, אני יכול לומר, אחרי עשר שנים בממשלות ישראל:

זה התקציב הנועז ביותר, החזק ביותר, החברתי ביותר, הצודק ביותר.

מטרו לדורות, אנחנו מטפלים בפשיטת הרגל של הגמלאים, שאם לא נטפל בהעלאת גיל הפרישה לנשים, לא יהיה כסף.

כן, זה לא נוח. אנחנו מורידים את מחירי הפירות והירקות עם פיצוי ועם תמיכה ישירה, חברת הכנסת לוי, את בשנייה.

אנחנו פותחים את התחרות לתמרוקים,

ולאופניים כדי שכן,

גם ילד משכבות חלשות, את חקלאי ישראל הפקרתם. יוכל להרשות לעצמו אופניים.

מה קרה? מה קרה?

אנחנו יוצרים תחרות בכשרות, כי אתה יודע,

אנחנו יודעים מה הולך שם. זה לא קידוש השם. זה לא קידוש השם, תתבייש לך. תתבייש לך. אתה לא אוכל כשר. זה קומבינות שהולכים לשים להן סוף.

אשתך, טרפה.

חבר הכנסת ארבל. על מה אתה מדבר? קריאה שנייה.

קריאה שנייה, חבר הכנסת ארבל.

חבר הכנסת ארבל, אל תכריח אותי, בבקשה ממך. אפשר קריאות ביניים. אי-אפשר לנאום מהמקום. שישטוף את הפה שלו, שישתה מים,

ושפותחת את כלכלת ישראל ואת החברה הישראלית לתחרות ולצמיחה. בעזרת השם נעביר את זה. תודה רבה. תודה רבה לראש הממשלה. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה. שקט, בבקשה. אני מבקש מהצד הזה, אל תכריחו אותי להוציא חברי כנסת בבקשה. אתם תאפשרו לחבר הכנסת נתניהו להגיד את אשר הוא רוצה להגיד. בבקשה לשמור על שקט ועל נימוס. תודה רבה. בבקשה, אדוני. אפשר להכניס את האנשים שהוצאו החוצה. אפשר להכניס פנימה את אלה שהוצאו, בבקשה.

בבקשה, יוכנסו החברים. בבקשה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני מבקש לפתוח בברכה: מברך את הספורטאים שלנו על הישגים אדירים באולימפיאדת טוקיו. הבאתם הרבה גאווה לכולנו, הרבה כבוד למדינה שלנו. אבל, חבריי חברי הכנסת, בזמן שהספורטאים שלנו מביאים הישגים עולמיים, הממשלה הנוכחית מצטיינת במחיקת הישגים עולמיים. אם הייתה אולימפיאדה לכישלונות בין-לאומיים, הממשלה הזאת הייתה משיגה לפחות עוד שלוש מדליות זהב: מדליית זהב לבנט על כישלון עולמי בקורונה, מדליית זהב ללפיד על כישלון עולמי מול איראן, מדליית זהב לליברמן, 6,000 מתים במשמרת שלך. על כישלון עולמי בכלכלה, העלאת מיסים, העלאת מחירים, פגיעה כלכלית בכל אחד ואחד מאזרחי ישראל, במיוחד במעמד הביניים ובמעמד הסוציו-כלכלי הנמוך. נתחיל במדליה הראשונה: מדליית זהב לבנט, שיא עולמי בכישלון בקורונה. עבר תקציב, הממשלה הנוכחית קיבלה מאיתנו את מדינת ישראל כשהיא במצב הטוב ביותר בעולם. די, אנחנו, 6,200 מתים, בנט הצליח,

בתוך שישה שבועות להפוך מדינה עם כמעט אפס נדבקים ביום למדינה עם יותר מ-2,000 נדבקים ביום.

המדינה שלנו, שדורגה באחד המקומות הראשונים בעולם בהצלחה נגד הקורונה, בתוך שישה שבועות הידרדרה למצב שהיא נמצאת בתחתית העשירייה השנייה בטיפול בקורונה. שישה שבועות. היא גם תצא ראשונה.

על כישלון כל כך גדול, כל כך מהיר, בוודאי שמגיעה לבנט מדליה, ולא רק לו אלא גם לראש הממשלה בפועל יאיר לפיד. ללפיד מגיעה מדלית זהב על הכישלון מול איראן. בתוך שבוע שבוע מאז הקמת הממשלה הוא כבר הסכים, ואני אומר לכם את זה פעם אחר פעם, זה דבר מדהים, הוא הסכים למדיניות של "אין הפתעות" כלפי ארצות הברית, מדיניות שבהכרח תפגע בהמשך בחופש הפעולה שלנו. הוא התחייב לאמריקנים לדווח מראש על כל פעולה צבאית של ישראל נגד איראן. עכשיו אני אשאל אתכם: מה אתם חושבים שיקרה כשהאמריקנים יחתמו? וזה ייקח קצת זמן, אבל זה יקרה, ייתנו לראיסי להיכנס, עוד דברים יקרו, אבל בסופו של דבר הם יחתמו על הסכם.

לא על הסכם חדש, על הסכם ישן עם הבטחה להסכם חדש,

וממשלת ישראל תבוא ותגיד להם: אנחנו רוצים לעשות,

אם בכלל ירצו, אנחנו רוצים לפעול מול יעד כזה ויעד אחר בתוכנית הגרעין האיראנית. מן הסתם האמריקנים יגידו: יש הסכם, ההסכם הזה שומר על הביטחון של כולנו. זו השקפתם, לא השקפתי, אני מקווה שגם לא השקפתנו. הם פשוט יגידו: אל תתקפו, ואז הממשלה הזאת, שהתחייבה ל"אין הפתעות", תמצא את עצמה במצב שהיא נמצאת בעימות הכרחי עם ארצות הברית. וגרוע מכך, ואני יודע על מה אני מדבר, המידע שיימסר לאמריקה יכול למצוא את עצמו, כי זה טיבו של עולם, מודלף לאמצעי תקשורת מרכזיים בארצות הברית

ובדרך זו יסוכלו פעולות הסיכול שלנו. זאת הסיבה שבמשך כל העשור האחרון סירבתי, אני חייב להגיד לכם, בנימוס, אבל סירבתי לבקשות חוזרות ונשנות של נשיאים אמריקנים למדיניות של "אין הפתעות" בעניין הגרעין האיראני. אני גם רוצה להגיד לכם: לפעמים דיווחתי על פעולות מראש ולפעמים לא דיווחתי על פעולות מראש,

לא הסכמתי להתחייב תמיד להודיע להם מראש. לכך סירבתי. חוץ מעל ה-F-35. ומדובר, כמובן, בעניין קיומי לישראל. כשיש לך עניין קיומי לישראל ייתכנו גם ייתכנו הפתעות. ואני אומר לכם, צריך לפעמים הפתעות. ואתם, תוך שבועות, כמה שבועות בלבד, הפכתם אותנו בעניין הזה, בפעילות מבצעית שקשורה בגרעין האיראני, הפכתם אותנו למעין מדינת חסות עם חובת דיווח. אם אין לנו עצמאות לפעול נגד איום קיומי זה נגדנו, אין לנו עצמאות בכלל בעניין החיוני ביותר לביטחוננו ועתידנו.

הקו שלהם, חבר הכנסת פרוש. אני עוד אתייחס, אני עוד אתייחס, נו, מה יהיה? אני עוד אתייחס להרכב המפלגתי, די. של הממשלה הזאת, אבל אני אגיד לך, חבר הכנסת אייכלר, אני רוצה להגיד לך משהו.

פרוש, סליחה. אתם לובשים, מה זה משנה? אותו דבר. כולם עם זקן אותו דבר. מה אכפת לך איך קוראים להם?

אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת פרוש, גם עם כל הכשלים, שתכף אפרט, גם עם כל הקלקולים, ההונאות, הטפות המוסר האבסורדיות האלה ממי שהלך והונה עד השמיים את כל אזרחי ישראל, גם עם כל הדברים האלה הייתי אומר ניחא, כי אם הם היו מטפלים בדבר העיקרי שקובע את עתידנו, את קיומנו, למנוע, להבטיח שאיראן לא תתחמש בנשק גרעיני הייתי אומר: ניחא, יש דברים כאלה,

אבל כשל בהבטחת החיים והבריאות בקורונה, זינוק אדיר, הבאנו את המדינה למצב אדיר. כמה הם חיכו? שישה שבועות, למה? הרי הזמנו מיליוני חיסונים, שילמנו עבורם עוד בתקופה שלי. כל מה שהיה צריך זה להביא אותם. אז עכשיו, שכחת, עכשיו אני קורא, בבקשה, בבקשה לשמור על שקט.

אני מבקש שקט.

חברת הכנסת שיר, קריאה ראשונה, די. חברת הכנסת רגב, את מפריעה לראש מפלגתך. בבקשה. באין ציפור שיר אומרים שקרים. אני חייב להגיד לכן, כן, ובדקנו גם את מצב התמותה בישראל לעומת יתר מדינות ה-OECD, ואנחנו באופן יחסי נמצאים בתחתית הרשימה. חבר הכנסת, כדאי שגם את זה תבדקו. אבל דבר אחד חשוב, שקר. חבר הכנסת. דבר אחד חשוב: הרי מה אומרים התועמלנים שלכם בתקשורת המלטפת?

הם אומרים: טוב, אבל תראו,

שמעתי עכשיו את בנט אומר אותו הדבר, איראן התקדמה. אלמלא הפעולות שלנו, לאיראן כבר היה ארסנל שלם של פצצות גרעין,

והפעולות שלנו, הן בשדה המבצעי והן בשדה המדיני וההסברתי, מנעו מאיראן את השגת ארסנל פצצות גרעין, ואני חושב שכל אחד יודע את זה. אם אתם רוצים לדעת מי רוצה את זה הכי הרבה, רם יודע את זה הכי הרבה, די, חברת הכנסת בן ארי. איראן יודעת את זה, ולכן איראן שמחה. העיר טהראן צהלה ושמחה,

ושמחה כשהיא שמעה על תוצאות הקמת הממשלה הזאת, והם יודעים למה. הממשלה שותקת מול הדהירה של איראן להסכם הגרעין המסוכן. אין ערך, לצערי, אני אומר את זה לחבריי פה, אין שום ערך למה שנאמר לארצות הברית בחדרי-חדרים אם זה לא מלווה במסע ציבורי רב עוצמה. תלמדו את מה שכבר אנחנו יודעים מז'בוטינסקי כל כך הרבה שנים, את תורת הלחץ. זה לא עובד, כי זה לא משנה מיהו המנהיג. הוא יכול להיות מנהיג

הכי פרו-ציוני. זה יכול להיות בלפור, הוא אומר. אם אין וקטור נגדי לווקטור שדוחף לפעולות נגד הציונות, הווקטור נגד הציונות גובר, והווקטור היחידי שבסופו של דבר מכריע בדעת הקהל העולמית והאמריקנית זה הלחץ הציבורי שאנחנו מפעילים, לא שיחות עם פקידים כאן או פקידים שם, אלא לחץ, שיחות שמלוות בלחץ, במסע הסברה חזק ושיטתי בדעת הקהל האמריקאית נגד הסכם הגרעין, אני אומר, בלחץ נגד הסכם הגרעין אם מתנגדים לו. כשאני עמדתי והתנגדתי והחזקתי, סליחה על הביטוי, את הלפיד של ההתנגדות מעלה מעלה בקונגרס האמריקני, יאיר לפיד כמובן תקף אותי, אבל זה מה שיצר שם את ההתנגדות שהביאה למדיניות התקיפה של הנשיא טראמפ כשהוא נכנס לשם, ואלמלא ההתנגדות הזאת היו אומרים: טוב, הישראלים מוכנים לקבל את ההסכם הזה, אז מה אתם רוצים?

חבר הכנסת בן ברק,

יתר על כן, הייתי צריך להתגבר לא רק על ההתנגדות של המעצמות בשביל הנשיא האמריקני, הייתי צריך להתגבר גם על התנגדות לא מבוטלת של אנשים בתוך הממסד הישראלי. ולכן אני אומר, אם אתם רוצים להתנגד להסכם הגרעין, ולדעתי חזרה להסכם המקורי זו סכנת נפשות למדינת ישראל, אתם חייבים ללוות את ההתנגדות הזאת במסע ציבורי רחב, שיטתי, עוצמתי, בדעת הקהל ובקונגרס האמריקני, כי אין תחליף לכך. בכל מקרה, אתם הפכתם במדיניות שלכם של "אין הפתעות" וחדרי-חדרים, הפכתם את החזרה האמריקנית להסכם הגרעין לדבר קל ביותר, ועל כך מגיעה לכם מדליית זהב על מחדל מדיני וביטחוני ראשון במעלה. אגב, חבר הכנסת רז פה? אה, נטש אותנו דווקא כשאני רוצה. הוא פה.

אמרת, אולי כדבר שמתקן, מחפה על כך, ששר החוץ לפיד נפגש לראשונה עם ראשי, או יותר נכון שרי החוץ, של האיחוד האירופי, אחרי עשרות שנים שלא היה. ב-11 בדצמבר 2017, חבר הכנסת רז, פגשתי את כל שרי החוץ של האיחוד האירופי. הם ביקשו לשמוע על הגישה החדשה והשונה שלנו להשגת שלום, שלום תמורת שלום במזרח התיכון, כפי שנפגשתי עם רבים מהם אחר כך, כשהם רצו לשמוע על ההישגים שלנו בנושא הקורונה. בכל אופן, כולם היום מרגישים את החולשה, את השינוי,

ממשלת שינוי, ממשלה של חולשה ובלבול מול ההתחמשות האיראנית, מול הדהירה האיראנית. הם מרגישים את זה בכל מקום, בריאד, בוושינגטון, באבו דאבי ובראש ובראשונה בטהראן. עכשיו אנחנו מגיעים למדליית הזהב האחרונה. היא מגיעה לאביגדור ליברמן, על הישג נדיר בהתעמלות קרקע, פליק-פלאק מרהיב שאני לא יודע אם ארטיום היה מסוגל לעשות אותו, וארטיום מסוגל להרבה, כפי שראינו.

אני יכול להחזיק אתכם כאן שעות ארוכות עם כל המחדלים, אבל אני רוצה להתנקז לעיקר. ובכן, פליק-פלאק מרהיב בהתעמלות קרקע אחרי, אתה יודע שעבאס אמר

השר חמד עמאר,

ראש האופוזיציה, אתה תקבל מדליית זהב על דמגוגיה, בזה אין שום ספק. לא יאומן, בדמגוגיה אתה מס' אחת.

חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. חבר הכנסת חמד עמאר, זה לא מכובד לשר.

רק לפני כמה שבועות, טוב מאוד שעבאס, בבית שלך.

השר חמד, תקשיב רגע. רק לפני כמה שבועות,

אם אתם רוצים מספר מדויק, אביגדור ליברמן אומר,

הוא מסביר כמה זה רע להעלות מיסים, ועכשיו הוא מעלה מיסים.

ובנוסף, אתם פוגעים פגיעה חמורה ואנושה, ויכול להיות שרבת-שנים, ייקח לנו הרבה שנים לתקן את זה, בחקלאים בחקלאות הישראלית ובשכבות חלשות שאין להן מענה אחר. עוד מיסים ועוד מיסים ועוד מיסים, והכול, למה? רק כדי לממן, רק כדי לממן, לממן סכום עתק של 53, או 33, מיליארדי שקלים שהבטחתם למנסור עבאס, והבטחתם את זה כי אחרת לא תהיה לכם ממשלה. למה אזרחי ישראל צריכים לשלם את המיסים האלה, את המחיר הזה, את מס עבאס? רק כדי, למה?

רק כדי להשאיר אתכם בשלטון. מאיפה הדבר הזה? חברת הכנסת בן ארי. אדוני היושב-ראש, קוראים לה מירב בן ארי, אם אתה רוצה לקרוא לה לסדר. קוראים לה מירב בן ארי. אתה לא מתבייש? איך אתם לא מתביישים? חבר הכנסת ארבל, אל תעזור לי. תתביישו לכם. בחיים לא ראיתי דבר כזה. חברת הכנסת מירב בן ארי,

תירגעו. אני הייתי מסכים, אתם יודעים מה? בשולי הדברים הייתי רוצה שהצד הזה יפריע כמו הצד הזה.

חבל שאתה עושה את זה, חבר הכנסת עבאס, בבקשה, קריאה ראשונה. אתה דיברת, מעבר לשקרים שלך,

חבר הכנסת עבאס, שב, בבקשה. אני מבקש, חבר הכנסת סובה. חבר הכנסת עבאס, אם יש לך הודעה אישית, אני אאפשר

חבר הכנסת קיש, אתה מפריע לראש מפלגתך.

חברת הכנסת גולן, את מפריעה לחבר הכנסת נתניהו. מעולם לא הייתי מוכן, וגם אמרתי את זה,

להקים ממשלה שתלויה בתמיכה אקטיבית שלכם או בהימנעות. ואמרתי: מיסים כאלה או סכומים כאלה זה לא רציני.

אתם מעוותים את הדבר, כי אתם צריכים להצדיק את מה שלא ניתן להצדיק, את ההישענות של הממשלה הזאת בצורה מוחלטת,

על מפלגה אסלאמית, כשיש רשת ביטחון נוספת, והיא ניתנת כמובן על ידי המשותפת. זה מה שקרה פה. בן-גוריון לא היה מוכן לעשות את זה, רבין לא היה מוכן לעשות את זה, פרס לא היה מוכן לעשות את זה, אני לא הייתי מוכן לעשות את זה, אחרת אנחנו היינו יושבים פה ולא אתם. אבל אתם עשיתם את זה ואתם מוכרים להם לא רק כסף אלא גם את הנגב, גם את הנגב כולו. חברת הכנסת לסקי, קריאה ראשונה.

מספיק. אתם תאפשרו לחבר הכנסת נתניהו להגיד את דברו, זה הכול. חברת הכנסת רוזין, קריאה שנייה. אדוני היושב-ראש,

אם אתה לא שמת לב, אל תעיר לי, אני דיברתי אל מיכל רוזין. אל תעיר לי, בבקשה. יש שם שתיים. אל תעזור לי, נראה לי שאני מסתדר היטב, לא? אדוני היושב-ראש, יש פה 30 נורבגים. חברי הכנסת, אני לא הייתי מעלה מיסים. הייתי ראש ממשלה שהוריד מיסים בעקביות, כפי שהורדתי מיסים לאורך כל שנות כהונתי. ואכן, זה מה שעשינו רק עכשיו, במשבר הקורונה: אני, יחד עם שר האוצר ישראל כץ, הורדנו מיסים. הורדנו מיסים, נתנו מענקים לעסקים ולמעסיקים, המרצנו את הכלכלה. חברת הכנסת שיר, קריאה ראשונה. המרצנו את הכלכלה, עזרנו לאזרחים.

חברת הכנסת שיר, קריאה שנייה. הממשלה הזאת עושה בדיוק את ההפך: היא מטילה על אזרחי ישראל גזרות כלכליות קשות. במקום להעלות מיסים, הממשלה צריכה להוריד מיסים, לעודד תחרות, להוריד חסמים, להוריד רגולציה ולהשאיר יותר כסף בכיסם של האזרחים. ועכשיו הם מביאים את הדבר הזה שהם קוראים לו תקציב. זה תקציב? זה תקציב נעדר בשורות. זה תקציב של גזרות. די, חברת הכנסת לסקי. חבר הכנסת ולדימיר, די. בשביל זה הקמתם ממשלה, להעביר תקציב כזה? זה מראה או שאתם לא מבינים שום דבר בכלכלה או שאתם פשוט נתונים בכיס של עבאס, וזאת האמת, אתם נתונים בכיס של עבאס. חברי הכנסת, חבר הכנסת אשר, נדמה לי שאתה מפריע לראש האופוזיציה, וחבל. חברי הכנסת, אין ספק שהממשלה הנוכחית היא שיאנית עולמית בכישלונות, כל כך הרבה כישלונות בזמן כל כך קצר: נכשלתם במאבק נגד הקורונה, אתם נכשלים במאבק נגד איראן ונכשלתם בכלכלה. כולם רואים שהקמתם ממשלה עם גורמים אנטי-ציוניים ואתם תלויים על בלימה בעבאס, שהוא ראש הממשלה האמיתי, ובמשותפת, שהיא רשת הביטחון שלכם, שעליה אתם סומכים, ובלעדיהם לא יישק דבר. וכולם גם רואים דבר נוסף: הייתי בסוף השבוע בחוף בנתניה, הלכתי שם במקומות שאני מניח שחלק מהאנשים פה לא היו רוצים ללכת בהם.

היה שם, אני לא מגזים, שיטפון של אנשים שבאו לחזק אותי, והם העירו הערה שסיפרתי עליה בסיעת הליכוד. הם רואים ומשבחים את הכוח המלוכד של האופוזיציה המאוחדת שלנו. הם מעירים על זה. הם אומרים: תמשיכו, תלכו בדרך הזאת, תושיעו את עם ישראל ואת מדינת ישראל. והם מבינים שבתוך זמן קצר אנחנו הפלנו את הממשלה הזאת בחוקים, יום אחר יום. אני אומר לכם, אני פה כמה עשרות שנים, ודבר כזה אני עוד לא ראיתי, לא ראיתי נפילה של ממשלה בצמידות להקמתה כפי שאני רואה כאן.

אני רוצה להבטיח לכם, אזרחי ישראל, שאנחנו נמשיך בדרך הזאת עד שנפיל את הממשלה הכושלת הזאת ונחזור להוביל את המדינה בדרך שלנו, דרך של הישגים והצלחות, דרך של עוצמה ודרך של מנהיגות מוכחת. אני מאוד מודה לכם.

תודה רבה לראש האופוזיציה חבר הכנסת נתניהו. די. עכשיו גם מוחאים כפיים? חברת הכנסת רגב, בבקשה, די. לך אני מוכנה לומר "כבוד היושב-ראש", לעומת ראש הממשלה.

תבואי אליי, אני מכבד אותך, אני מזמין אותך לכוס קפה, אני אסביר לך הכול.

תודה רבה. לפני שנעבור להצבעה, חבריי חברי הכנסת, ראש הממשלה, נעלה את זכרו של חבר הכנסת, האלוף במילואים יהושע שגיא. אני מקבל בברכה את המשפחה.

חבריי חברי הכנסת,

במגוון תפקידים רחב. במלחמת ששת הימים ובמלחמת ההתשה היה קצין המודיעין של פיקוד דרום. במלחמת יום הכיפורים, שפרצה בזמן כהונתו כמפקד בית הספר למודיעין, מונה במינוי חירום לקמ"ן אוגדה 143, שעשתה חיל ותרמה רבות למאמץ המלחמתי תחת פיקודו של אריאל שרון, זכרו לברכה. בפברואר 1979 מונה לתפקיד הבכיר של ראש אמ"ן. לאחר 31 שנים פשט את המדים, ובשנת 1988 נבחר לכנסת השתים-עשרה מטעם מפלגת הליכוד. בכנסת כיהן בוועדת הפנים והגנת הסביבה וכן בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. לאחר מכן נבחר למועצת העיר בת ים וכיהן כסגן ראש העיר בשנים 1989 1993. לאחר מכן נבחר פעמיים לעמוד בראש העיר בת ים וכיהן בתפקיד עד שנת 2003. באותה שנה מונה לשגריר ישראל בפיליפינים, ומילא את התפקיד עד 2007. בחודש פברואר האחרון הלך לעולמו בגיל 87. יהי זכרו ברוך. חבר הכנסת צחי הנגבי יישא דברים לזכרו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, חנה שגיא והמשפחה, יהושע שגיא נבחר לכנסת ברשימת הליכוד,

בשנת 1988. שירתנו יחד באותה כנסת. גם ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו נבחר ב-1988. אבל מהר מאוד הסתבר ליהושע שהפעילות הפרלמנטרית השגרתית קטנה על מידותיו. הוא היה איש של הכרעות גדולות ושל עשייה מוחשית. למשכן הגיע לאחר עשורים של תרומה מפוארת לביטחון המדינה. כמי שהתגייס לצה"ל כשהמדינה שלנו הייתה בת שלוש שנות עצמאות בלבד, זכה יהושע להיות שותף במבחנים הגורליים לעצם קיומה של ישראל. במהרה המפקדים של יהושע זיהו את יכולותיו המרשימות, והוא בלט בכל זירה שבה שירת כקצין, קצין מודיעין: במלחמת סיני, במלחמת ששת הימים, במלחמת ההתשה, במלחמת יום הכיפורים. שגיא ניצב בצמתים קריטיים של קבלת ההחלטות. תרומתו להבנת שדה הקרב והראייה האסטרטגית שבה ניחן הביאו אותו לפסגת התחום המודיעיני, ראש אגף המודיעין בצה"ל. ראש אמ"ן הראשון שצמח מתוך שורות חיל המודיעין. תקופת כהונתו בתפקיד זה הייתה מן הסוערות והמאתגרות בדברי ימי אגף המודיעין: תקיפת הכור הגרעיני בעיראק, מלחמת לבנון הראשונה, הסכם השלום עם מצרים והנסיגה מחצי האי סיני. חבריו למטה הכללי בשנות כהונתו כראש אמ"ן העידו עליו שהוא מפקד שקול, קר רוח, ידען, שאינו נרתע מהבעת עמדות חדות ובהירות גם כשהן סותרות את אלה של הממונים עליו, הרמטכ"ל, שר הביטחון וראש הממשלה. כראש אמ"ן היו ליהושע שגיא הישגים רבים שהשפיעו על ביטחון המדינה לדורות, ובראשם ההחלטה להכניס את אגף המודיעין לעידן הלוויין, שהעשיר ומעשיר את יכולות האיסוף וההתרעה של זרועות הביטחון של ישראל עד היום, ולעתיד לשנים רבות. אחרי כהונה אחת בכנסת יהושע מצא את המקום שהלם יותר את הדחף שלו לעשייה. בשנת 1993 הוא נבחר לראשות העיר בת ים, הוביל את העיר עשר שנים, ובכל יום עסק ביצירה ובבנייה ובפיתוח. אדוני, אפשר להשקיט? אם אפשר לבקש שקט. חברים בצד הזה של האולם, בצד הקואליציה, שקט, בבקשה.

בכל יום בעשר השנים האלה יהושע שגיא עסק ביצירה, בבנייה, בפיתוח, באיכות החיים של למעלה מ-100,000 ישראלים. אלו היו שנות הקליטה הגדולה של העולים מברית המועצות לשעבר,

בעצמו בן לאב שעלה מרוסיה, נרתם למשימה הלאומית במלוא התנופה, האנרגיה והניסיון שצבר. עד היום העיר בת ים היא העיר שבה אחוז העולים מברית המועצות הוא הגבוה ביותר מבין כל ערי ישראל. יהושע שגיא הוסיף לתרום למדינה גם לאחר שסיים את הפרק המוניציפלי בחייו, והפעם במישור הדיפלומטי, כשגריר ישראל בפיליפינים. בשם חבריי בליכוד ובשם חבריי בכנסת אנחנו מחבקים את חנה ואת המשפחה ומעלים על נס את זכרו של חבר הכנסת יהושע שגיא,

מפקד, אלוף בצבא ההגנה לישראל, מנהיג ציבור מוערך ואהוב ובן נאמן לעמו ולארצו. יהי זכרו ברוך. תודה רבה לשר צחי הנגבי. אנחנו נעבור להצבעה על העמדה שהציג ראש הממשלה. בבקשה לשבת. חברי הכנסת, נא לתפוס את המקומות, בבקשה. חברת הכנסת סילמן, את ביקשת ממני שמית או אלקטרונית? בשם הממשלה.

אלקטרונית?

חברי הכנסת, נא לתפוס את המקומות. אני עובר להצבעה.

הם רוצים, דקה. אמרת "אני עובר להצבעה".

המקומות. הצבעה. הודעת ראש הממשלה נתקבלה.

60, נגד, 56. אני קובע שעמדת הממשלה היא שהתקבלה. יש שני חברי כנסת שביקשו הודעה אישית. הראשון שבהם, חבר הכנסת אקוניס.

אתה עדיין מבקש?

בבקשה. לרשותך עד חמש דקות, בבקשה. זה יהיה הרבה פחות, אדוני היושב-ראש. אדוני, אני רוצה להודות לך על שאפשרת לי הודעה אישית קצרה, אבל בעיקרה היא להעמיד דברים על דיוקם. כאשר אני ירדתי מן הדוכן בנאום ב-40 חתימות, אתה הערת לי, זאת זכותך, כמובן, על כי קראתי בשמו של ראש הממשלה נפתלי בנט, וכי לדבר הזה אין תקדים במליאת הכנסת.

או לא היה. אמרתי מתוך נימוס.

ובכן, אני רוצה, לא אמרתי את המילה "תקדים", לא.

אז לפרוטוקול אני רוצה שחברות וחברי הכנסת, ובעיקר לפרוטוקול, רק מן הכנסת הקודמת, אדוני היושב-ראש, יאיר לפיד: "ביבי הוא לא העניין", ביבי פעם שנייה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי עמדה כאן במשך דקות ארוכות וקראה, וראש הממשלה בנימין נתניהו מכהן בתפקידו: ביבי, ביבי, ביבי. הוא היה נוכח? בחלק מהפעמים הוא היה נוכח, אדוני היושב-ראש, בחלק לא. שר הבריאות חבר הכנסת ניצן הורביץ:

של ביבי"; מרב מיכאלי, חברת הכנסת והיום שרת התחבורה, נדמה לי: "ביבי כבר לא",

יכולתם כבר קודם"; אחמד טיבי ואחרים. אדוני, אינני דוגל בשיטה הזאת. אני חושב שהדיון פה צריך להיות פרלמנטרי, ממלכתי, נימוסי. מכבד. מכבד ומכובד. וגם בדבריי לראש הממשלה בנט לא היו בוודאי אמירות מעליבות ופוגעניות.

אבל זה היה חלק מן השיח הפרלמנטרי. אם כולנו

נחדול מן הדבר אשר לדאבון הלב, אני באמת אומר את זה בצער,

היה תקדים בכנסת הקודמת, נדמה לי שגם בכנסת העשרים, חבר הכנסת אבידר, אתה מפריע לחבר הכנסת אקוניס.

גם בכנסת העשרים וגם בכנסת את התשע-עשרה. אני חושב שהציבור מצפה זאת מאיתנו, אדוני היושב-ראש. הוא צופה בנו בהמוניו.

מאות אלפים רואים את השידור הזה. ואני עוד מן המנומסים שבאולם הזה. מאוד, אפילו.

תודה רבה לחבר הכנסת אקוניס. חבר הכנסת עבאס, מוותר. בסדר גמור. תודה רבה.

אנחנו נמשיך בסדר-היום. סעיף 5, המלצת הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין מצב חירום. יציג את המלצת הוועדה המשותפת יו"ר הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין מצב חירום חבר הכנסת רם בן ברק,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפני המליאה את המלצות הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט בעניין הכרזה על מצב חירום בהתאם לסעיף 69 לתקנון הכנסת. משמעותה המרכזית של ההכרזה היא הסמכת הממשלה להתקין תקנות שעת חירום, שבכוחן אף לגבור על חקיקת הכנסת, ותוקפן עד שלושה חודשים. עם פרוץ משבר הקורונה הרבתה הממשלה להשתמש בכלי זה עד שנחקקה חקיקה ראשית של הכנסת שהסדירה את סמכויותיה של הממשלה לצורך המאבק בקורונה. פרט לכך, מיעטה הממשלה בשני העשורים האחרונים להשתמש בתקנות שעת חירום, וגם במהלך השנה האחרונה היא לא עשתה זאת. ההשלכה השנייה של ההכרזה נובעת מפרקטיקה שהייתה נהוגה בעשורים הראשונים למדינה, שבמהלכם נחקקו חוקים וצווים שונים שנקבע בהם כי יעמדו בתוקף כל עוד ההכרזה על מצב החירום בתוקף. בחוקים ובצווים השונים נקבעו הסדרים חיוניים הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה כלכלית. אם הכנסת לא תשוב ותכריז על מצב חירום, ההסדרים החיוניים האלה יפקעו. הסדרים אלה כוללים בין היתר את חוק המעצרים המינהליים ואת החקיקה המסדירה תפיסת מקרקעין בשעת חירום. לצידם יש גם צווים שהוצאו מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, שאף הוא חוק שתוקפו מותנה בהכרזה על מצב חירום. אף שאין קשר ישיר בין הצווים לבין מצב החירום, עדיין יש בהם צורך, שכן הם מסדירים ענפים שונים במשק, כגון יהלומים, דבש, מעליות ותמרוקים. כדי שנוכל להביא לביטולו של מצב החירום יש ליצור הסדרים חקיקתיים חלופיים שינתקו את זיקתם של החוקים והצווים האלה מהכרזה על מצב חירום. במשך שנים רבות הוזנח הנושא, אולם במהלך העשור האחרון פיקחה הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה באופן הדוק ביותר על עבודת הממשלה,

חלה התקדמות בנושא. בשנת 2009 עמדו בתוקף תשעה חוקים ו-165 צווים שתוקפם מותנה במצב חירום, ואילו כיום עומדים בתוקף חמישה חוקים ו-16 צווים בלבד. בשנים האחרונות, נוכח המשבר הפוליטי, הכנסת לא הייתה פעילה בצורה מלאה, ולכן רוב מהלכי החקיקה בנושא נבלמו. גם במהלך 2020, כאשר הכנסת חידשה את פעילותה, תשומת הלב ניתנה בעיקר לחקיקה בענייני הקורונה, ונושאים אחרים נזנחו. לכן הפעילות לקידום החקיקה הייתה מעטה יותר מבעבר.

ניתן לציין חמישה צווים בתחום הגז הביתי שהוסדרו בשנה שעברה, עם חקיקתו של חוק הגז הפחמימני המעובה. במהלך דיוני הוועדה המשותפת הייתה תמימות דעים בקרב חברי הוועדה באשר לבעייתיות שבהמשך ההכרזה ובאשר לצורך לסיומה. מדינה, ובוודאי מדינה דמוקרטית, אינה יכולה להרשות לעצמה להיות שרויה במצב חירום במשך תקופה כה ממושכת, במיוחד כאשר ההכרזה מקנה לממשלה סמכויות כה נרחבות. יחד עם זאת, הוועדה לא הייתה יכולה להתעלם מכך שעדיין נותרו חמישה חוקים ו-16 צווים חיוניים שאין באפשרותנו לבטל בעת הזו.

ומאחר שההכרזה הנוכחית עתידה לפקוע בעוד כחודש וחצי, ב-11 בספטמבר, ועד מועד זה לא ניתן יהיה להשלים את מהלכי החקיקה הדרושים, החליטה הוועדה להמליץ לכנסת להכריז על מצב חירום עד 2 באוגוסט 2022. יחד עם זאת, אין בכוונתנו לקפוא על השמרים. במהלך השנה הקרובה נחדש את הפיקוח ההדוק של הוועדה המשותפת שהיה נהוג בעבר, והשיג תוצאות, ונקיים ישיבות מעקב כדי לוודא שהמשרדים עושים את כל הדרוש לקדם את החקיקה הדרושה לשם ביטול מצב החירום. פניתי גם לשרים הרלוונטיים, למי שלא פניתי אני עוד אפנה, ואני פונה אליהם גם מעל במה זו: שר המשפטים, שר הביטחון, שרת התחבורה, שרת הכלכלה, שר הבריאות, שרת האנרגיה, שר החקלאות והשרה להגנת הסביבה, סיום מצב החירום הוא אינטרס של כולנו, ועל כולנו להיות שותפים פעילים בכך.

הוועדה ממליצה להאריך את תוקף ההכרזה עד יום ה' באב התשפ"ב, 2 באוגוסט 2022. אבקש מחברי הכנסת, קואליציה ואופוזיציה, לאשר את המלצת הוועדה. היא חיונית לחיים במדינה.

חבר הכנסת פרוש, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

לא משנה איזה צד היה באופוזיציה ומי היה בקואליציה.

לא יודע מי זה האופוזיציה.

שאפשר לומר שהייתה פה אחדות דעים בעניין הזה והיו מאפשרים להכריז על מצב חירום. אבל השאלה שלי היא דווקא כעת, כאשר יש ממשלה, והממשלה הזו עורכת שינויים, כן לטעמי או לא לטעמי, אבל הממשלה הזו עורכת שינויים,

אני לא מאמין שזה היה עובר אם הסקטור האחר היה מקבל איזושהי הבטחה של 500 מיליון שקל כל שנה בתקציב, בלי בקרה, בלי קריטריונים, אבל מנסור עבאס קיבל 500 מיליון שקל לשנה על כל מיני דברים שהוא חושב שהוא ישיג אותם. הבנייה היום היא ללא מעצורים. לא רק שהבנייה היא ללא מעצורים, יש גם הפסקת הריסות. תקנו אותי, חבר הכנסת ביטן, יש היום הפסקת הריסות? מתנהלים מול רע"מ, מול הקבוצה הזו, הקבוצה האחרת: יהרסו או לא יהרסו? יבטיחו או לא יבטיחו? אני מפרגן למי שלא הורסים לו את הבית שלו, ממש מפרגן. שיהיה לו כל טוב, שיהיה לו בית. עיני לא צרה על הדבר הזה. אני חושב שהבנייה הלא-חוקית הזו, חוץ מהרעיון שהוא לא מקובל עלינו, ההשתלטות, לגנוב כאילו עוד קרקעות, להשתלט על קרקעות של יהודים, יש בעיה של צפיפות גדולה במגזר הערבי. יש צפיפות גדולה. אני מכיר את הדברים האלה, וגם בבתי משפט נאמרים הדברים האלה, שבמזרח ירושלים יש הרבה צפיפות אצל הערבים ובנייה לא חוקית, ואני אומר, להבדיל אצל יהודים, חלק מהם אצל החרדים, שיש ציבור גדול, יש לנו בנייה לא חוקית. אם זו הסיבה, ולכאורה זו הסיבה העיקרית שיש בנייה לא חוקית, אז למה רק לערבים יש כאלה פריבילגיות? איך היועץ המשפטי לממשלה מגן על מדיניות שאומרת: אצל הערבים לא נהרוס בנייה לא חוקית, אצל הערבים נאפשר בלי תכנון עקרוני, בלי תוכנית מתאר, אבל אצל היהודים זה לא יהיה? אני חושב שאם יש קריטריון, והצפיפות היא קריטריון, זה מקובל. דבר נוסף שאני לא מבין, אמר פה יושב-ראש הוועדה שיש עוד חודש וחצי לדבר הזה, וחודש וחצי לא יספיק. בסדר, חודש וחצי לא יספיק, שלושה חודשים, ארבעה חודשים. למה הממשלה מבקשת שנה שלמה? היא מבקשת עד ה' באב תשפ"ב, כמעט שנה שלמה.

תודה רבה לחבר הכנסת פרוש. חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת מרגי, מוותר, חברת הכנסת ברק, אינה נוכחת, חבר הכנסת סעדי, אינו נוכח. חבר הכנסת מעוז. סליחה, אני מתנצל,

בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, המחזה הזה, הסוריאליסטי, חוזר על עצמו מדי שנה כאשר הוועדה המשותפת לוועדת חוץ וביטחון וועדת חוקה מקיימת דיון, ובתום הדיון יש הצבעה, ואז ממליצים למליאה על הארכת מצב החירום במדינת ישראל. אני השתתפתי בדיון בוועדת חוקה ובוועדת חוץ וביטחון, בוועדה המשותפת מטעם ועדת חוקה, חברי יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון רם בן ברק, אני חושב שאני היחיד שם שהתנגד. ואני מסביר בקצרה שהסיבה העיקרית היא בדיוק מה שאמרת כאן מעל לדוכן, חבר הכנסת רם בן ברק, שהסמכות הזאת, כבוד היושב-ראש, שניתנת לממשלה לחוקק תקנות שעת חירום שגוברות על הכול, וראינו בשנה האחרונה, בשנת הקורונה, איך הממשלה הקודמת השתמשה באופן סיטונאי בתקנות שעת חירום עד כדי כך שבג"ץ אמר: עד כאן,

ואמר: אי-אפשר להשתמש בתקנות שעת חירום, תחוקקו חקיקה רגילה. כבוד היושב-ראש, היותר-חמור זה שמכוח ההכרזה הזאת על מצב חירום, ואת זה אמר גם חברי רם בן ברק, עדיין משתמשים במעצרים מינהליים, ואני אמרתי בוועדה, ואני חוזר ואומר: בחודשים האחרונים ישנה עלייה מטאורית, כבוד סגן שר הביטחון, היו 270 עצורים מינהליים, היום כמעט בשלושה חודשים אנחנו הגענו ליותר מ-500, 40 הם תושבי ואזרחי המדינה, כעשרה אזרחי המדינה, במעצר מינהלי. איך אתם רוצים שאנחנו נצביע בעד? אם יש מישהו שעבר על החוק, תמיד אנחנו אומרים: תחקרו אותו ותגישו כתב אישום, אבל מעצרים מינהליים, לא ולא, קל וחומר כלפי אזרחי המדינה הערבים.

גם. אנחנו נגד, העמדה שלנו ברורה, הייתה ונשארת: אנחנו נגד מעצרים מינהליים לכל אחד, ערבים כיהודים, אבל הממשלה והמשטרה והשב"כ, אדוני היושב-ראש, משתמשים לרוב, ב-99% מהמקרים, במעצרים מינהליים נגד ערבים ונגד פלסטינים תושבי הרשות הפלסטינית, ולכן אנחנו לא יכולים להסכים ולהצביע בעד הארכת מצב החירום. תודה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. יעלה ויבוא חבר הכנסת אבי מעוז. כן,

יש הבדל משמעותי, סגן שר הביטחון. תודה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לנצל את הדיון לדבר קצת על הרפורמה בחקלאות. כאשר פקידי האוצר מנסים להוביל רפורמה בחקלאות, מן הראוי להזכיר כמה דברים בסיסיים.

אני, שר החקלאות. תכף נראה. החקלאות במדינת ישראל היא אחד מהניסים היותר-גדולים בתוך נס שיבת ציון. ארץ שעמדה בשיממונה במשך מאות שנים, נותנת פירותיה בעין יפה לבניה שחזרו אליה, והם מוציאים ממנה יבול עצום בכל קנה מידה עולמי. במקביל, אותם בנים, במוחם היהודי היצירתי, מביאים ברכה בהמצאותיהם לכל החקלאות בעולם. למה כל כך חשובה החקלאות בישראל? כי כפי שכותב מרן הרב קוק זצ"ל, "החקלאות הלוא היא אצל כל העמים רק גורם כלכלי חיוני פשוט, אבל העם אשר הנושא שלו כולו הוא קודש-קודשים וארצו ושפתו וכל ערכיו כולם קודש הם, הרי גם חקלאותו כולה היא ספוגת קודש". כי מדינה הנתונה בסכנה קיומית קבועה אינה יכולה לתלות את עתידה ביבוא בתחום חיוני כל כך כמו המזון. אנחנו חייבים להיות עצמאיים לגמרי מבחינת המזון, כי את גבולות המדינה מאכלסים יישובים חקלאיים, מעט אנשים המחזיקים עשרות ומאות אלפי דונמים, וההכרח להגן על העיבוד ועל כל חבל ארץ גורם לצבא להגן על הגבולות. כי מתוך השטחים הירוקים בארץ, כ-60% מעובדים על ידי חקלאים, והשאר הוא חורש טבעי. קריסת החקלאות משמעותה שגם צפון הארץ ייראה כמו הנגב בחודשי הקיץ. אם הממשלה רוצה להוריד מחירים על ידי תחרות, היא צריכה להעניק את מלוא התנאים לחקלאי ישראל כדי שיוכלו להתחרות במחירי המים, בזמינות עובדים לחקלאות, בתשלומים על העובדים ובתנאי השכר שלהם,

בהגדרת החקלאות כצורך לאומי קיומי. לא פלא שהרפורמה הזאת נעשית דווקא בכהונתה של ממשלה כל כך מנותקת מכל ערך לאומי ויהודי. בנושאים כה מהותיים, שנוגעים בחוסנה של מדינת ישראל, ביכולת העמידה העצמאית שלה ובאי-תלותה במדינות זרות, מי שצריך להוביל ולהכריע אלו בוודאי לא מי שנבחרו רק בשל השכלתם הכלכלית אבל את השכלתם הערכית רכשו במכונים של קרן וקסנר ודומיה.

היה לכאורה מראש הממשלה, שר האוצר ושר החקלאות שלא ייכנעו בכזאת קלות לממשלת העומק של מערכת הפקידות, שמגמתה היא להפוך אותנו למדינה ככל המדינות, לנתק אותנו מהזהות היהודית שלנו ומהקשר שלנו לארץ ישראל. אדוני שר החקלאות, את הרפורמה הזו מנסים לקדם פקידי האוצר כבר הרבה שנים, ורק אצלכם הם הצליחו. אפילו לקצת משילות, קצת ערכים וקצת זהות יהודית אי-אפשר לצפות מכם? תודה רבה. תודה, חבר הכנסת אבי מעוז. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חברת הכנסת רות וסרמן לנדה,

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב ליצמן, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה,

חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, סגן השר, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שרציתי לדבר על ענייני דיומא, אבל פשוט צף בליבי געגוע למשורר רבי דוד בוזגלו, שהשבוע היה יום פטירתו. רבי דוד בוזגלו עלה ממרוקו, והרב של ירושלים,

אמר שמדוד,

בוזגלו לא קם כדוד. היה משורר מיוחד במינו. הוא כתב רק בעברית? כתב גם בערבית, כתב גם בערבית, ויש לו שירים מופלאים גם על החיבור בין יהודים לערבים בחגיגת המימונה במרוקו. יש לו שיר נפלא, ואני אקריא אותו כאן לכבודו. בנו, פרופ' בוזגלו, הוא איש ספר ומתמטיקאי. הוא היה עיוור בסוף ימיו ועלה לכאן, לארץ. כשהוא עיוור, כשהוא מגיע לכאן לנמל, הוא כתב שיר לכבודה של ישראל עם עלייתו לארץ, וכך לשון השיר: "אך בך מולדתי / עמדתי / עמדתי / חייתה נפשי בגללך. / מבית מבית / כלאים / ונכאים / קורא לי דרור בנמלך. / מדור / לשכני / כרצוני / ניתן לי תחת צל צילך. / תושב תוך / רבצי / זו ארצי / על אף לוחצי / על פורצי / וחומסי / אשליך נעלי בהגרים / סיר רחצי. / זר לא יטמא גבולך / כל עומת שבא כן ילך / כי מלך על כל גואלך. / מכף גוזלך / הוא יצילך / וכיסא כבוד ינחילך אל נא תפחד / וכבר נפחד / אוהב שוחד / כולו רודף שלמונים שלמונים. // מלכי יושר / שופטי יושר / כמו מי קושר / על כל מפריחי יונים / על דגלי חונים. // בנים הבונים / גזית, לא לבנים / נקפו לא שנים / לא חלפו זמנים / בהם הוקם / בית חשמונים / אשר, לרגליו כשפנים / נרמסו חשמני / היוונים. / וכדוגלו / רב דגלו / חש חילו / שח קולו / סר צילו / בעוון מושלו. / כי שם שָׂם לו / חוק לכנוס הון שאינו לו / ועל חילו / הכביד עולו / עד קינא לו / דר בזבולו. / לא לכאלה חלק עם חבלו / ישורון ברוך מבנים / אשר רוזנים / עם סגנים / לשמו פונים ונפנים." השירה הזו היא שירה שבעצם מביאה הרבה מאוד מקורות מן התלמוד ומדברי הקדמונים, ויכלה לחבר, עוד במרוקו, אוכלוסיות רבות של מלומדים ושל אנשים פשוטי עם, שהתכנסו יחד לשמוע את שירתו של רבי דוד בוזגלו, התענגו גם על המקאמות שלו וגם על היכולות המופלאות שלו בכתיבה. המורשת המופלאה הזו, לצערי, לא מספיק מלומדת במוסדות החינוך בישראל. ראש הממשלה דהיום, כשהוא היה שר חינוך, קידם את דוח ארז ביטון, את דוח ועדת ביטון לחיזוק לימוד המורשת הזו במוסדות החינוך. הוא עוד לא יושם. פניתי גם לשרת החינוך בנושא הזה, בתקווה שהמורשת המפוארת הזו תבוא לידיעת כלל תלמידי ישראל. יהי זכרו ברוך.

תודה, חבר הכנסת משה ארבל. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. שלוש דקות, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הממשלה אמורה לאשר בימים האחרונים את המינויים של חבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו לשר בלי תיק ואת יאיר גולן ממרצ לסגן שרת הכלכלה. במהלך הכנסת הקודמת ביקרו השניים את הממשלה הקודמת כממשלה בזבזנית שמחלקת שוחד פוליטי, להגדרתם, ועכשיו, הכול שקט. השר עמר בר לב, בישיבת הממשלה, סירב להצביע על מינוי אלי אבידר ותקף: לא יכול להיות שלמפלגה עם שבעה מנדטים יש ארבעה שרים. יתכבד אלי אבידר וימתין ששטרן יפנה את מקומו. דברי טעם, אבל המינויים של אבידר וגולן אושרו, והממשלה החדשה ממשיכה להתנפח. עלות מינוי אבידר וגולן זה עוד כ-10 מיליון שקל בשנה. עלות הממשלה באופן כללי, מספר השרים וסגני השרים, מגיעה כבר ל-33 מיליון. והעלות, כ-193 מיליון שקל בשנה. לכך יש להוסיף עוד 25 מיליון שקל בשנה על 15 הח"כים החדשים שנכנסו במסגרת החוק הנורבגי. וזה לא נגמר בזה. הממשלה לא עוצרת במינויים המבוזבזים, ואחרי המינויים של אלי אבידר לשר ללא תיק ושל יאיר גולן לסגן שרת הכלכלה, מעדכן העיתונאי יהודה שלזינגר בבשורה רעה נוספת, שגם בכחול לבן שוקלים בימים אלה למצות את זכותם ולהשתמש בחוק הנורבגי המורחב שהעבירו, וזאת עבור בני גנץ או עבור סגן שר הביטחון אלון שוסטר, ואני אומר לך,

אולי גם עבור שניהם.

יש כסף מיותר במדינה. ומי שמחפש את הסיבה האמיתית לכל המינויים והבזבוזים, את התשובה לכך מספק לנו העיתונאי נחום ברנע ומסביר ש"ספק אם יש דרך להצדיק את ניפוח הממשלה. אלי אבידר הוא טיפוס ססגוני, בעל לשון חדה ודעות מקוריות. הוא זוכה עכשיו בתפקיד של שר רק משום שאיים על שלמות הקואליציה. מה זה אומר על כושר העמידה של לפיד ובנט? לא פחות חמור מינויו של יאיר גולן, לסגן שר במשרד הכלכלה". את זה אומר כמובן נחום ברנע. הוא לא מוצג כאיש ימין. ומה שקורה, וטוב שכך קורה: בימים האחרונים, בכל הרשתות החברתיות, מציפים תיעודים, סרטונים עם התבטאויות מביכות של חברי הממשלה הנוכחית נגד הממשלה הקודמת סביב סוגיית המינויים המיותרים. לדוגמה, בציוץ בטוויטר של שר החוץ יאיר לפיד, שכתב אז נגד סגן השר מיכאל ביטון, שלפני שנה היה שותף לממשלת נתניהו והיום חבר בממשלת לפיד-בנט, אז הוא כתב: "להיות 'שר ללא תיק במשרד הביטחון' זה להודות שאין לך עבודה, אבל להתפטר מהכנסת כדי לפנות זמן לזה שתוכל להמשיך לא לעשות כלום, זה כבר לגמרי חסר בושה".

אני רוצה לסיים באותו קטע מקמפיין הבחירות של לפיד, שבו הוא אמר: אימצו את המוסד המעוות של שר בלי תיק, אדם שיש לו נהג, לשכה, תקציב, נסיעות לחו"ל, רק דבר אחד אין לו, עבודה. תתביישו לכם, ממשלה רעה. תודה, חבר הכנסת משה אבוטבול. חבר כנסת אופיר כץ, אינו נוכח, חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת. חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, יושב בראש הישיבה הזו כדי לדבר על נושא ההסדרה של ההתיישבות הבדואית בנגב. יפה. יש לך מושג למה ההחלטה הזאת לא הגיעה עדיין לממשלה? מחכים כל הזמן. הרי ההחלטה מוכנה, עברו על טיוטות, הכינו, יש מפות, יש סימונים, למה זה לא עולה לממשלה? אתה יודע להסביר, אולי? יש לך מושג למה בעצם זה לא מגיע? יש לך סיבה? לא, אני שואלת אותך. אתה יושב בתוך החדרים, אתה מחזיק בהגה השלטון, אתה יושב עם ראש הממשלה ועם שרת הפנים ועם שר, מה זה? אלקין, מהו?

וכן הלאה. אז בטח אתה יודע מה הסיבה שזה עדיין לא עלה. מה הסיבה? זאת לא שעת שאלות. אבל אולי בכל זאת אתה תסכים להגיד לי. אני אחשוב איתך אחרי.

אנחנו יודעים שבממשלה הקודמת, את יכולה להפנות את השאלה הזאת לשר,

הינה, יש פה שר. כבוד השר, רגע, מי שר פה? גם עודד פורר שר, אלעזר שטרן. יש לך שני סגני שרים.

רגע, יאיר גולן הוא שר או לא שר? אני כבר מבולבלת.

יש מלא שרים פה. אני סגן שר, לא שר. אתה סגן, הבנתי. אז אולי השר עודד פורר יודע? יש גם את השר לשעבר בני בגין, חבר הכנסת בני בגין. לא, זה משהו אחר.

הינה, יש לי את עודד פורר, עליו אני סומכת.

למה לא מביאים עדיין את הסדרת התיישבות הבדואים לממשלה? למה זה מחכה כל הזמן? זה לא במשרד שלי.

אז אני אשאל שאלה אחרת. אם יעבירו את זה אליי,

ראינו שאורי אריאל, כשהוא היה שר החקלאות, נפגש עם, אז אני אשאל שאלה, האמת היא שהנציג שלכם באמת לא עשה עבודה מי יודע מה.

לכך שתוסדר ההתיישבות הבדואית בלי שתוסדר במקביל ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. ועכשיו אנחנו יודעים שיש החלטת ממשלה אחת מוכנה, אני ראיתי אותה, מוכנה, להסדרת שלושה יישובים בדואיים, ויש החלטה אחרת מוכנה, שהכין השר בני גנץ בתפקידו הקודם כשר הביטחון, וגם עכשיו הוא שר ביטחון, להסדרת ההתיישבות הצעירה ביו"ש,

ועכשיו השאלה היא למה לא מביאים את שתיהן ביחד. הרי בממשלה הקודמת נקבע שיביאו את שתיהן ביחד, כי אם אנחנו בעד הסדרה, אז למה לא להסדיר לכולם? איזו סיבה?

איזו סיבה יש לא להסדיר לכולם? אז אני רוצה להגיד: ממשלה שתסדיר יישובים בדואיים ותפקיר את ההתיישבות הצעירה, תודה. ביהודה ושומרון היא ממשלה בוגדנית שמפנה עורף לאזרחיה.

יעלה ויבוא חבר הכנסת אורי מקלב. אתה רוצה שחבר הכנסת סמי אבו שחאדה יעלה ואחר כך אתה? חבר הכנסת סמי, תרצה לעלות? מוותר. אז בבקשה, חבר הכנסת, ניסיתי לעזור לך. ככה מתנהג ראש הממשלה של כולם. וואי, וואי, הוא דואג, עבאס. אל תאמין לכל מילה, ראש הממשלה שלא פוגע בחלשים.

עבאס, לא להתלהב. אנחנו לא יכולים לבקר אותך. פעם החרדים, זה מה שהם היו באמת עושים, יודעים לתמרן בין הדרישות הקואליציוניות. הייתה להם היכולת להשפיע. אבל הפעם אנחנו לא משחקים במשחק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, עמד כאן ראש ממשלה ודיבר על התקציב ודיבר על כמה שהתקציב טוב. אבל כמה אפשר לזרות חול בעיני הציבור? כמה אפשר להגיד לציבור שיש כאן תקציב שמיטיב עם החברות, והחברה הכללית בישראל, ועם האוכלוסייה החלשה? כמה אפשר לבוא ולהגיד, כשאנחנו יודעים שחלק ממקורות התקציב נשענים על הכנסות ממיסוי, חלק ממימון הוצאות הממשלה בא מתחזית של מיליארדי שקלים שאמורים להגיע מהציבור? זה לא דבר שנעשה כמן מן השמיים. אם יש לך סעיף הכנסה, צריך לבצע את זה. צריך לבצע את זה, פירושו שאתה לוקח מהציבור. תחבורה ציבורית, כשאתה מתכנן, אתה לוקח חלק מהפיתוח בכך שאתה מצמצם את הסובסידיות,

הפירוש הוא שמחיר התחבורה,

יעלה 6.5 במקום 4.5,

אם זה לא מיסים, מה זה מיסים? זה דבר ברור, אי-אפשר להסתכל על זה אחרת, אי-אפשר להסביר את זה אחרת. זו המטרה, זו המסקנה, וזה מה שיהיה. בסופו של דבר, הציבור ישלם על זה ועל עוד הרבה דברים יותר כסף. אין ספק שאנחנו עומדים בפני גל של עליית מחירים גדול בכל ענפי המשק, בכולם: במזון, במוצרי החשמל, במוצרי הצריכה,

אין דבר שלא יעלה. זה יתווסף על הוצאות רבות שיהיו. מה זה מס על חד-פעמי? ואם אנחנו מדברים על משקאות קלים, מאיפה זה הגיע, מהבריאות זה הגיע? כל דבר שמגיע מבית היוצר של האוצר, אנחנו יודעים מה הכתובת. שם המשוואה לגזרות, למיסים, לכל מיני הסדרים כאלו ואחרים, היא הממשל.

כמה שיותר נכניס כסף, וזה מה שמכריע,

וזו המטרה. בסופו של דבר, האם אנחנו לא רוצים בריאות?

אתה קובע לי איך אני אוכל, מה אני אוכל. משקה דיאט הוא לא סוכר. על כל המשקאות תשלמו, כי זה דברים לא בריאים. תעשו על מסעדות ועל כבד אווז, כי זה דבר מאוד לא בריא, תעשו על סוכר, שמן. למה אתם מוכרים שמן וסוכר בלי מיסים? אין ספק שכל דבר שיש בו שמן וסוכר הוא דבר לא בריא. אתם הולכים על המשקאות הקלים, ושם שמתם את יהבכם, על מוצרי צריכה. תעשו על בתי מלון, על נסיעות לחוץ לארץ. שם לא מעיזים לעשות.

תלוי באמת בצריכה של השכבות החלשות, ולשם זה מכוון, וכמה שתנסו להסתיר את זה, בסופו של דבר, לא עוד הרבה זמן, הציבור ידע את האמת. והינה, אנחנו אומרים את זה עכשיו. הנושא של התקציב הוא תקציב חירום למדינת ישראל. תודה, חבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלי כהן, חבר הכנסת אופיר סופר, חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת ישראל אייכלר, חבר הכנסת יואב בן צור, חבר הכנסת דוד אמסלם, חבר הכנסת ינון אזולאי, חברת הכנסת מירב בן ארי, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, חבר הכנסת עמיחי שיקלי, חבר הכנסת איימן עודה, חבר הכנסת ישראל כץ, חבר הכנסת שמחה רוטמן, חברת הכנסת לימור מגן תלם, חבר הכנסת דוד ביטן. דוד, אנחנו נחכה לך עד שתגיע.

הזמן.

אני שמעתי היום ברדיו שאתה אמרת שבתקציב

קוימו. לא כל הצרכים. זה מה שאמרו לי שאמרת.

יש טיפול מקיף בנושאים, כאילו לא, אבל התקציב, 95% ממנו זה תקציב המשכי.

המשכי, כן. רוב התקציב הוא המשכי. יש מעט מאוד שינויים, אתה יודע את זה. זאת אומרת, בממשלת הליכוד, לפי מה שאתה אמרת, כל הצרכים קוימו, לפי דעתך. לא, זה לא מדויק. אני מצטט אותך. כן, בסדר. אם כך, לפי המצב הזה, בעצם לא קיבלת כלום היום. איפה ההסכם הקואליציוני שלך? איפה ה-53 מיליארד? זאת אומרת, מה שתמיד אמרתי לך מעל הבמה הזו, תמיד פניתי ואמרתי לך שאתה לא תקבל כמעט שום דבר, כי זו השיטה של האוצר. האוצר בונה על זה שממשלות מתחלפות מהר או שאין לך ברירה. הם עושים, הם מבטיחים ולא מקיימים. מה אמרתי לך? שהם יצבעו את כל הדברים שמקבל המגזר הערבי ויגידו לך: זה על ה-53 מיליארד. הזהרתי אותך מזה, ועכשיו לא נעים לך להגיד שלא קיבלת.

זה המצב, והם בונים על זה כל הזמן. אני מציע לך קודם כול שתבדוק טוב,

ותבדוק טוב מאוד אם נתנו לך או לא נתנו לך, כי הם לא נתנו לך, גם לפי מה שאתה אומר, אתה אומר את זה בעצמך, ואחרי שתעשה את זה נדבר, בסדר? כרגע זה מה שאני אומר.

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת ביטן, בנושא הזה,

אתה יכול להמשיך.

אני רוצה שיקיימו את ההסכם איתך. קודם כול, למגזר הערבי מגיע תקציבים. הדבר הכי חשוב שצריך לטפל במגזר הערבי זה הנושא של הכנופיות וכל מה שקורה שם. זה דבר שחשוב גם לנו. אנחנו צריכים לעשות הכול כדי שמה שקורה שם עם העבריינים ייפסק. זה אינטרס משותף של שנינו, לא רק שלך, גם שלנו. אני מקווה שהממשלה הזו תדע לעשות, כי אנחנו התכוונו לעשות שם דברים, ואתה יודע את זה, כי בשיחות איתך זה הדבר העיקרי שעלה, גם על ידיך וגם על ידינו. הוא מדבר בטלפון. טוב, אין בעיה. חשבתי שאתה מדבר אליי, כבוד סגן השר.

אתה לא חייב להיות איתי. חשבתי שאתה אומר לי משהו.

סגן שר יכול לשבת בכיסא.

מה שחשוב זה מי ישב שם אחר כך. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת דוד ביטן. ולגבי יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, אני אצביע בעד. שאלת אותי, אז אני עונה לך.

כל הליכוד יצביע בעד,

אני אצביע בעד. לא יודע, לא אמרנו מה נצביע. יכול להיות שהם לא יבואו.

אתה מצביע בעד מצב חירום? תלוי מה אתם מצביעים. תראו איזה ימים. יעלה ויבוא חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. בטח עופר נגד מצב חירום. אין מה לדבר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כתבה שפרסם ד"ר רונן ברגמן בידיעות אחרונות לפני

חושפת פיסה קטנה ממה שממשלות ישראל לדורותיהן ניסו להסתיר, מדיניות עינויים והרג מסודרת

והחלטות רצחניות שנתקבלו בדרגים הבכירים ביותר. לדברים אנו מתוודעים דרך סיפור החנינה לאנשי השב"כ אשר רצחו שניים מחוטפי קו 300 לאחר שאלו כבר נתפס ונאזקו. פרשת קו 300 היא אירוע שבו חטפו פלסטינים אוטובוס שעליו אזרחים ישראלים. לאחר משא ומתן ממושך פרצו הכוחות הישראליים לאוטובוס, הרגו שניים מהחוטפים, ובטעות גם בת ערובה. שני חוטפים נוספים נשארו בחיים ונלקחו על ידי השב"כ לשדה מבודד, ושם נרצחו באלימות באמצעות סלעים כדי לייצר מצג שווא כאילו נרצחו בלינץ' פרוע ולא באופן מתוכנן. חברי הכנסת, הזכות למשפט צדק עומדת לכל אדם ולא משנה כמה נתעב הפשע שלכאורה ביצע. הרג לשמו הוא רצח. גם אדם אשר נתפס בעת המעשה האיום והנורא ביותר זכאי לעמוד למשפט צדק. לכן, כאשר התפוצצה הפרשה בתקשורת, התעוררו הדים רבים בארץ ובעולם. רשויות החוק בארץ, ובתוכן יצחק זמיר, היועץ המשפטי לממשלה דאז, רצו לחקור את המקרה ואת ניסיונות הטיוח בידי בכירי השב"כ. לבסוף בישלה הנהגת המדינה, בהובלת ראשי הממשלה שמעון פרס ויצחק שמיר, חנינה לכל המעורבים, תוך החלפת היועץ המשפטי זמיר ביוסף חריש שסייע לקבור את העניין. כעת מתפרסם מדוע הוענקה אותה החנינה: בכירי השב"כ הכינו מסמך מפליל, "מסמך הגולגולות" שמו, הכולל פרטים על אודות שורה של מעשי חטיפה,

העלמת אנשים ורצח שנעשו בידי השב"כ, ברשות ובהוראה מראשי ממשלות לדורותיהם. העלאת המידע הזה על הכתב ככלי לסחיטה בידי ראשי השב"כ היא שדחפה את פרס, שמיר ובכירים אחרים לפעול להשגת החנינה מראש, שמא המידע שבמסמך הגולגולות ייחשף ויפתח תיבת פנדורה. כפי שכתבו פעילי שלום ישראלים עוד בשנת 1967, הכיבוש הישראלי על העם הפלסטיני יהפוך אותנו לטרוריסטים. וכך אכן קרה, שלטון צבאי הוביל להתנגדות, התנגדות הובילה לדיכוי אלים ולטרור מדינתי ממוסד, וחוזר חלילה. פשעי הכיבוש החמורים ביותר אינם עשבים שוטים כמו אלאור אזריה אלא אלפי מקרי עינויים, חטיפה ורצח,

שבוצעו בידי כוחות הכיבוש לגוניהם בהוראת הנהגת המדינה הבכירה.

הפשעים הללו, תרשה לי לסיים. משפט אחד קצר. הפשעים הללו אינם נחלת העבר. הם נוכחים וקיימים בחיינו גם כיום באופן שיטתי ומאורגן. בכל עת נתונה מוחזקים ומעונים מאות פלסטינים,

במרתפי השב"כ, במה שמכונה "מעצר מינהלי", וזה רק קצה הקרחון של פשעי הכיבוש.

את שלטון הדיקטטורה של השב"כ צריך לסיים, ומייד.

את משטר הכיבוש הרצחני חובה לחסל לאלתר, ושום מצב חירום כביכול לא מצדיק ולא מוצדק.

חבר הכנסת עופר כסיף.

חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח, חברת הכנסת דסטה גדי, אדוני היושב-ראש, עוד לא עשיתי שינוי מין.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, בדיון הקודם אמרתי איזה משהו שיכול להיות שאנשים הבינו לא נכון, וחשוב לי להבהיר את הנקודה הזאת, בעיקר בנוכחותך. אני חושב שתקציבים חברתיים חשובים למגזר הערבי, כמובן שהם חשובים, אבל לפני שהם חשובים לערבים, הם חשובים למדינת ישראל. ההשקעה באזרחי מדינת ישראל באשר הם היא חובה של כל ממשלה, וזה לא משנה שמאל או ימין. אני מאוד מעריך ומכבד אותך כמנהיג אמיץ,

בנוף הפוליטי, והלוואי שנזכה למנהיגים עם אומץ לב ציבורי,

תודה לך. וכשאמרתי קודם, על הדבר הזה שאמרתי קודם

שצבאות ערב לא הצליחו לכבוש את מדינת ישראל, מנסור עבאס עשה את זה עם ארבעה חברי כנסת, בעצם בממשלה,

ובעיניי, טוב מאוד שעשית זאת, משום שנותנים, אתה קיבלת,

ולכן אני מצדיע לך. אני רק חושב ש-53 מיליארד שקלים, אני רוצה להסביר מה זה אומר לאזרחי מדינת ישראל, ואני כמובן מברך על כל כסף שמושקע בנושא. אני רק חושב שהמהלכים הפוליטיים עבור הכסף הזה, כדי לשמר את הממשלה הזו, כדי להיות הבטחה לכך שרק שהיא לא תיפול, אני חושב שזה מעשה שפוגע,

בכל אזרחי מדינת ישראל מבחינה כלכלית. כדי שהציבור יבין, משרד הרווחה, התקציב השנתי שלו בשנת 2019 היה 10 מיליארד שקל, ביטחון הפנים, 19 מיליארד שקל, משרד הפנים, לפי מה שמופיע לי, זה מאוד מגוחך, כמעט חצי מיליארד שקל, משרד הדתות, 670 מיליון שקל, משרד השיכון, 5 מיליארד שקל,

373 מיליון שקל.

ה-53 מיליארד שקל בתקציב הקואליציוני הוא כמעט כל התקציב של השנה לכל המשרדים החברתיים שציינתי. על כן, אבל התוכנית היא לשנה אחת?

התוכנית של 53 מיליארד.

תקציב שנתי, אמרתי. התוכנית שלך, 53 מיליארד שקל?

אני לא יודע. בוא נשמע. זה מה שהציבור לא יודע. אתה חבר כנסת. מה, אתה לא יודע? אתם עכשיו מביאים לנו את התוכנית. אנחנו קוראים לזה תוכנית חומש,

תוכנית חומש קיימת עוד עכשיו. זה תוספת על התקציבים הקיימים.

מה שאתה מקבל עכשיו.

בממשלה הקודמת, אנחנו במשרד לביטחון הפנים,

אתה יודע כמה כסף השקענו בתוכנית, באגף שהקמנו?

תן לי להסביר לך. אה, הזמן אזל, אז תודה לך, חבר הכנסת גדי

מאחר שניהלנו דו-שיח, תרשה לי להשלים רק משפט.

והפעם אני רוצה להגיד משהו על החקלאים,

על תוכנית החקלאות. אני חושב שללא החקלאות, מדינת ישראל, התשתיות שלה לא היו קמות. החקלאים הם האנשים שסחבו את מדינת ישראל עד היום באלונקה, גם מבחינת תזונה וגם מבחינת הביטחון.

אני בא להגיד לך משהו, אני מתנגד לתוכנית, כי אתם פשוט, זאת תוכנית לא טובה.

אז תודה לך, חבר הכנסת גדי יברקן. אני אשמח מאוד, תודה. ואתה יודע, השר פורר, אתה יודע שאני מאוד ענייני,

ואני אשמח לעזור לך בנושא הזה. תודה לך. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת אריה דרעי, חבר הכנסת ניר ברקת, חבר הכנסת יעקב אשר, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, חבר הכנסת יואב גלנט, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, חבר הכנסת שלמה קרעי, אינו נוכח. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. אחרון הדוברים. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, היינו פה קודם,

לא תכננתי לדבר על הנושא. אבל יושב פה היושב-ראש, אני מציע לך לא להיכנס לזה. לי אין שום בעיה.

אם אתה לא רוצה, זו בעיה שלך, לא שלי. בסדר.

אני רוצה להגיד כמה מילים,

אפילו עכשיו אני מפעיל את, אני הייתי בכל הפגישות של חבר הכנסת מנסור עבאס בבלפור,

לא הייתה פגישה שהייתה בלעדיי.

הייתה פגישה אחת שלא היית שם.

אז אולי זה היה לפני שקיבלנו את המנדט, בעבר. מאז שקיבלנו את המנדט הייתי בכולן. יואב, אני לא רציתי להיכנס לזה ולא לדבר על בלפור.

אני רוצה לדבר על דבר אחד,

למה אתם גוררים אותי לבלפור? אני לא, לא, אני אגיד לך. חוץ מזה שרצית להביא קבלנים לשפץ את בלפור,

לשפץ? זה היה לשפץ או, אבל לא. בוא נדבר רגע על המהות, כי אני חושב שמילה אחת על המהות חייבים לומר לעם ישראל. אנחנו נפגשנו ועשינו שיחות,

אתה יודע שלראש הממשלה לשעבר נתניהו יש גם דאגה אמיתית לטובת, לטפל בבעיות של המגזר הערבי.

ופה אבל הגדול,

גם אתה פה ושומע את זה, אנחנו מעולם, שני דברים לא קרו מעולם: מעולם לא הבטחנו ולא אמרנו שניתן את הדברים השערורייתיים שאנחנו רואים אותם עכשיו בתקציב. זה, 1. והדבר השני, שכל הזמן אמר לך, גם אני אומר לך, שמעתי בקולו את ראש הממשלה לשעבר נתניהו אומר לך: אתם תהיו האצבעות, אם נצטרך אתכם מעל ל-61. מעולם לא אמרנו שנסתמך עליכם. אז אתה יודע,

אלה שני הדברים שהם המהות של האמת של כל מה שהיה בשיחות שלנו. אני אומר לך עוד פעם: אני מכבד בהחלט את המאבק שאתה עושה לטובת החברה הערבית. יש אכן דברים רבים שאנחנו שותפים להם, גם הטיפול באלימות בחברה הערבית, עשינו את הדברים האלה גם לפני, גם כשהיינו בתפקידים בממשלה הקודמת. אבל שני הדברים המרכזיים שהממשלה הזאת הפקירה, ואני אומר לך את דעתי האישית, הממשלה הזאת הפקירה ופוגעת בביטחון מדינת ישראל, פוגעת בזהות של מדינת ישראל: העובדה שנשענים על מפלגה שהיא אנטי-ציונית, מה לעשות? בזה אני חושב שאתה תסכים איתי, שזה לא הסיטואציה. גם החרדים הם אנטי-ציונים.

אני לא מסכים איתך על זה. מפלגה אנטי-ציונית, מקבלים תקציבים,

1. הדבר השני, הסכומים השערורייתיים שבסוף באו בחשבון. חבר הכנסת איימן עודה, אני אומר לך בצורה הכי ברורה: מעולם לא היה כזה מהלך בשום שיחה ובשום כלום, וזה הישג שייחשב,

אתם עשור בשלטון, והאלימות השתוללה אצלנו. על מה אתה מדבר? לפחות תשתקו.

אז אני יכול לומר לך שכנראה זה מפריע לך, כי גם אתה חלק מהקואליציה הזאת. אנחנו רואים איך הרשימה המשותפת, אנחנו אומרים שאנחנו חלק מזה, חבר הכנסת איימן עודה, יש לי שאלה פשוטה אליך: אתם, כל הרשימה המשותפת, ואני מבין את זה, משחקים בין האופוזיציה לקואליציה. זאת המציאות בכנסת ישראל. רגע, רגע, תן לי לומר לך משהו.

מקשיב

בבקשה.

יש שני צדדים: יש שאתה לפעמים מצביע לא עקרונית בשביל להפיל אותם, ויש הם, שמצביעים לא עקרונית רק בשביל להשאיר את הקואליציה. רק אנחנו מצביעים לפי המצפון שלנו. זאת האמת. אז אני אגיד לך את האמת. האמת שאנחנו בכנסת, הפיצול במגזר היהודי מביא את זה לכך שיש חצי מהמגזר שם וחצי מהמגזר שם והמגזר הערבי, שגם הוא מפוצל,

רק שנייה. הקשבתי לך, עכשיו תקשיב לי. המגזר הערבי, שגם הוא מפוצל, יש את מפלגת רע"מ, שהיא קובעת לקואליציה מתי הקואליציה תיפול או לא תיפול, ויש אתכם, שאתם מחליטים, כשאתם איתנו אנחנו מפילים אותם, כשמתאים לכם, וכשאתם איתם אז הם לא נופלים.

מה שקרה פה, אתה שואל אותי כמי שאכפת לו מהאינטרס הציוני,

דקה ואני מסיים. כמי שאכפת לו מהאינטרס הציוני, המשחק הזה של הפיצול בימין הוא רע מאוד למדינת ישראל. הכוח נמצא,

על לשון המאזניים, שזה או רע"מ או הרשימה המשותפת,

ואתם מכתיבים ביחד אינטרס אנטי-ציוני בהחלטות של הבית הזה, ואנחנו נילחם לתקן את זה. תודה, חבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה לסכם, ואחר כך נעבור להצבעה. אני רואה שחבר הכנסת יואב קיש יצא. אתה יוצא?

אתה חוזר?

אני רוצה לדעת מה העמדה שלכם בהצבעה.

כדי להירגע. אני, לדעתי, לא יודע, אבל אני בעד, בעיקרון. אוקיי, בסדר, יופי. תודה, אדוני היושב-ראש. קצר, קצר.

עד שניתנה בידי ההזדמנות לעמוד על הדוכן וכל עם ישראל צופה בי, אתה רוצה שזה יהיה מעט? אני רק רוצה להתייחס לדברים שאמר כאן ראש האופוזיציה בנימין נתניהו לגבי הסכם הגרעין עם איראן. אין להמעיט בנזק שעשה נתניהו מבחינת ההתקדמות האיראנית בגרעין. הנאום שלו בקונגרס והפיצול של הקונגרס, דמוקרטים ורפובליקנים, זה נזק בלתי הפיך למדינת ישראל. מאותו רגע שהוא נאם בקונגרס אנחנו היינו ממודרים לגמרי מהסכם הגרעין. ראש הממשלה ראה את ההסכם הזה יחד עם אזרחי מדינת ישראל בעיתון, עד כדי כך היה הנתק עם ארצות הברית. אחרי שטראמפ עלה לשלטון והוא ביקש ממנו לצאת מההסכם, לאיראנים היה משהו כמו 300 קילו אורניום מעושר ברמה נמוכה, אחרי שטראמפ סיים את התפקיד שלו היו להם 3 טונות אורניום מעושר. היום יש להם גם 60%. לכן, הפעולות שנתניהו עשה ומתגאה בהן, לצערי הרב, חלקן לפחות, קידמו את פרויקט הגרעין האיראני. אז תודה רבה לכולם. אני מקווה שתצביעו בעד הארכה, כי זה מה שצריך לעשות. תודה לחבר הכנסת רם בן ברק. מי שמעוניין מחברי הכנסת להצביע, נא לשבת במקומו. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על המלצת הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין מצב חירום. נא להצביע. המלצת הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט

מצב חירום נתקבלה.

איבדתם את הביטחון? אני פה רק לשמור שאתם מצביעים. 20 חברי כנסת בעד, שישה מתנגדים, אפס נמנעים. ההמלצה התקבלה. אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום, המלצת ועדת הכנסת בדבר הקמת ועדות מיוחדות. יציג את המלצת הוועדה יושב-ראש ועדת הכנסת ניר אורבך. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום, אני מקריא פה עכשיו הודעה, לפני שנעבור להמלצה על הקמת הוועדות המיוחדות, הודעה קצרה. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעות החוק הבאות לשם הכנתן לקריאה הראשונה: הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון, הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"א 2021, פ/718/24, של חברת הכנסת קרן ברק, הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון, הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"א 2021, פ/1785/24, של חברת עאידה תומא סלימאן, הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון, הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"א 2102, פ/1786/24, של חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי. כן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 108 לתקנון הכנסת, אני מתכבד להביא לאישור הכנסת את הצעת ועדת הכנסת להקמת חמש ועדות מיוחדות שיכהנו בכל תקופת כהונתה של הכנסת העשרים-וארבע. יושבי-ראש הוועדות יבחרו על ידי הוועדות עצמן לפי המלצת ועדת הכנסת. אבקש לציין כי בעת הדיון בוועדת הכנסת נאמר כי יוקמו שתי ועדות מיוחדות בראשות האופוזיציה בנושאים שעליהם יוסכם בין הקואליציה לאופוזיציה. טרם הגענו להסכמה, ולכן ההצעה שבפניכם עדיין לא כוללת את שתי הוועדות האמורות. אנחנו נביא אותן כשיוסכם. הוועדה הראשונה היא הוועדה המיוחדת לזכויות הילד. סמכויות הוועדה: הגנה על ילדים וקידום מעמד ילדים ובני נוער במטרה לממש את זכויותיהם ברוח האמנה הבין-לאומית לזכויות הילד, לרבות מימוש העקרונות של טובת הילד, אי-אפליה ועקרון השוויון, הזכות להתפתחות בתנאים נאותים והזכות של ילדים ובני נוער להשמיע את דעתם בעניינים הנוגעים להם וזכותם של ילדים ובני נוער נפגעי עבירה לטיפול ולשיקום הולם. הרכב הוועדה בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת על פי ההרכב הזה: סיעת הליכוד, שני חברים, סיעת יש עתיד, חברה אחת, יסמין פרידמן, סיעת ש"ס, חבר אחד, סיעת כחול לבן,

סיעת הרשימה המשותפת, חבר אחד, סיעת תקווה חדשה, חברה אחת, מיכל שיר, סיעת מרצ, חבר אחד, עלי סלאלחה, סיעת רע"מ, חבר אחד, סעיד אלחרומי. מוצע כי יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת מיכל שיר. הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, סמכויות הוועדה: 1. טיפול ומתן מענה שוטף לפניות הציבור שמגיעות לוועדה מאזרחים ומארגונים, 2. קיום קשר שוטף עם משרדי הממשלה ועם נציבי פניות ציבור בגופים שונים, תוך הבטחת זכויותיהם וסמכויותיהם לטיפול בפניות הציבור במוסדותיהם, 3. הסדרת נושא הטיפול בפניות הציבור במוסדות הממשלתיים והציבוריים לשם קביעת נורמות טיפול אחידות ככל האפשר בין הגופים שעוסקים בנושא, 4. שמירה והגנה על מקבלי שירותים ציבוריים, 5. יצירת שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה וגורמים שונים בניסיון להיטיב את השירות הניתן לאזרח, 6. קיום דיונים בנושאים מגוונים הנוגעים למצוקות הפרט, הצרכנים ומקבלי השירותים הציבוריים. הרכב הוועדה, בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד, שני חברים, סיעת יש עתיד, שני חברים, ענבר בזק וטטיאנה מזרסקי, סיעת ש"ס, חבר אחד, סיעת כחול לבן, חברה אחת, יעל רון בן משה, סיעת ימינה, חבר אחד, יום טוב חי כלפון, סיעת יהדות התורה, חבר אחד, סיעת ישראל ביתנו, חברה אחת, אלינה ברדץ יאלוב. מוצע כי יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת יעל רון בן משה. הוועדה המיוחדת לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים בישראל, סמכויות הוועדה: 1. מדיניות ציבורית, הסברתית וחינוכית ופעולות אכיפה לצמצום השימוש לרעה בסמים מסוכנים, 2. הליכי הטיפול ושיקום בהתמכרויות לסמים מסוכנים ולאלכוהול, 3. בחינת המדיניות הממשלתית והגישות השונות בנוגע להתמכרויות, 4. המשך ליווי והסדרת תחום הקנביס בישראל, אי-הפללה והמענים הרפואיים הנדרשים. הרכב הוועדה, בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת על פי ההרכב הבא:

שני חברים, סיעת יש עתיד, שני חברים, ענבר בזק וסימון דוידסון, סיעת כחול לבן, חבר אחד, אלון טל, סיעת ימינה, חברה אחת, עידית סילמן, סיעת העבודה, חבר אחד, רם שפע, סיעת יהדות התורה, חבר אחד,

מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת רם שפע. הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, סמכויות הוועדה: 1. פיקוח על העסקת ושהיית עובדות ועובדים זרים והנלווים אליהם, 2.תנאי שהייה ומעטפת סוציאלית של העובדים הזרים, לרבות שכר,

ביטוח בריאות והתנהלות מעסיקים, 3. התנהלות הממשלה ביחס להעסקת עובדים זרים, עבודת משטרת ההגירה וטיפול בבעיות הקשורות להיתר העסקה לעובדים, 4. השפעת העובדים הזרים על שוק העבודה והתעסוקה בישראל בדגש על ענפי הבנייה, החקלאות והסיעוד. הרכב הוועדה, בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד, שני חברים: סיעת יש עתיד,

ענבר בזק, סיעת ימינה, חברה אחת, שירלי פינטו קדוש, סיעת העבודה, חברה אחת, אבתיסאם מראענה, סיעת יהדות התורה,

סיעת ישראל ביתנו, חברה אחת, אלינה ברדץ יאלוב, סיעת הציונות הדתית, חבר אחד, סיעת תקווה חדשה, חברה אחת, מיכל שיר. מוצע כי יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת אבתיסאם מראענה. הוועדה האחרונה היא הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל. סמכויות הוועדה: פיקוח ומעקב אחר הפעולות הנדרשות לפי חוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד 2014, ובכלל זה פיקוח ומעקב אחר התקדמות הקמת הקרן והפעולות שנעשות להקמת מוסדות הקרן ומינוי נושאי המשרה בה, פיקוח ומעקב אחר הכנסות המדינה מההיטל על רווחי גז ונפט וצפי ההכנסות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים-וארבע, פיקוח ומעקב אחר ניהול נכסי הקרן על ידי בנק ישראל. הרכב הוועדה, בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד, שני חברים,

סיעת ש"ס, חבר אחד, סיעת העבודה, חבר אחד, סיעת ישראל ביתנו, חברה אחת, אלינה ברדץ יאלוב, סיעת הרשימה המשותפת, חבר אחד, סיעת מרצ,

מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת מוסי רז. אבקש כי הכנסת תאשר את הצעת ועדת הכנסת בדבר הרכב הוועדות המיוחדות וסמכויותיהן בכנסת העשרים-וארבע. תודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת ניר אורבך. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. תחילה, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח. חבר הכנסת משה אבוטבול,

בהזדמנות זו נכריז על נעילת רשימת הדוברים. נוסיף את חבר הכנסת איימן עודה,

אוריאל בוסו. אנחנו סוגרים את הרשימה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, במסגרת העלאת הזיכרונות של הציבור הרחב ותלונתם שחלק מהנבחרים לתפקידים הנחשקים נעשו פתאום סניליים וסובלים מאלצהיימר ושכחה קשה מדברים שאך לא מכבר הם אמרו את זה על אחרים, אז על אלי אבידר ואמירותיו כבר סיפרנו, ועל זיגזוגו של שר החוץ יאיר לפיד, שצחק על שר ללא תיק וכעת מצביע על כך ללא בושה. ללמדך כמה ערך המילה שווה שם אצל שרי הממשלה וחברי הקואליציה. גם ליאיר גולן נמצאו קטעים ישנים שבהם הוא תקף את הממשלה הקודמת על כך שהיא גדולה ומנופחת. לפני כשנה הוא תקף את אורלי לוי בציוץ שכעת התהפך עליו חזרה, וכתב: בעקבות מינויה לשרה לקידום קהילתי אחרי שהקריבה את עצמה על מנת להציל את השמאל מכליה, אורלי מפגינה שוב אומץ לב, הקרבה אישית ומסירות לאזרח הפשוט. ועל כל החגיגה הזאת יש את התגובה של התנועה לאיכות השלטון, ששואלת שאלות נוקבות: "למה צריך שר בלי תיק, שיגזול מיליוני שקלים בשנה לטובת לשכה,

עוזרים והוצאות שוטפות, על חשבון משלם המיסים הישראלי? למה צריך סגן חמישי במספר, במקום להוביל ממשלה רזה, חסכונית ויעילה, הממשלה הנוכחית ממשיכה לתפוח ולהתנפח ולחלק צ'ופרים לח"כים סוררים". ואם מסקרן אותנו מה התגובה על הביקורת הקשה של השר החדש המיועד חבר הכנסת אלי אבידר, אז ככה הוא מתייחס לביקורת על מינויו לשר והתפטרותו במסגרת החוק הנורבגי: "האופוזיציה יורה את כל מה שיש לה. לא מתרגש. עדיף שיבזבזו את האנרגיות עליי". והאחרון, שאינו חביב, אחראי לקופה הציבורית במדינה, שר האוצר,

כך מגיב שר האוצר: "מה שחשוב זה שהוא חבר בקואליציה וכל השאר זה פרטים לא מעניינים". מתה הבושה. הציבור בישראל חייב לראות את החגיגה הגדולה שקורית כאן בכנסת ובממשלה: מבזבזים מיליארדים של שקלים כדי לרצות. כל מי שרק מאיים לא להצביע, מקבל מייד או סגן שר או שר או כל תפקיד אחר, אבל רק שיתפטר בנורבגי, כדי שלא ישמש כאיום,

ושיהיה שקט תעשייתי. שקט זה רפש, אמר מישהו חכם. וזה רק מה שהקואליציה הזאת רוצה, ותפקידנו לגלות ולהראות קבל עם ועדה מיהם המנהיגים שלנו ואיך הם נוהגים לפתור בעיות. תאיים, תקבל שר או סגן שר ותתפטר בנורבגי. ומה יהיה, רבותיי, אם גם ההוא שייכנס בנורבגי עוד חודש יאיים? לא קרה כלום, נציע לו או שר או סגן שר, ושיתפטר בנורבגי. ככה פותרים בעיות. ואם זה לא נקרא לקנות שלטון בכסף, אז אני אשמח לשמוע על דרכים אחרות. ככה זה נפתר גם עם הוועדות. ככה מקפחים את חברי הקואליציה ונותנים להם פחות, ומצ'פרים ביושבי-ראש ובחברים, העיקר שכבר כמעט לכולם יש תפקיד. נשאר רק לשאול, אדוני היושב-ראש: אז מי נמצא כבר בקואליציה בלי תפקיד כדי שיהיה לנו עם מי לעבוד?

תודה, חבר הכנסת משה אבוטבול. יעלה ויבוא חבר הכנסת מאיר פרוש. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו כאופוזיציה בוודאי שמתנגדים להצעה של יושב-ראש הוועדה ניר אורבך. אני אומר זאת בכאב. לא שאני כל כך שמח על העובדה שאני לא משתתף כאחד מהאופוזיציה בדיוני הוועדה, אבל לנוכח ההתנהלות של הקואליציה, אנחנו באופוזיציה החלטנו שאנחנו לא משתתפים בדיוני הוועדה.

שכל אחד יודע גם מדוע ומהו עקב אכילס, מהי הנקודה המרכזית שבגללה האופוזיציה לא יכולה להסכים לחלוקה שהקואליציה מציעה. יכול להיות שזה בסוף עומד על אחד או שניים או שלושה דברים,

אחד או שניים או שלושה דברים שבעבר לא היו פה בבית הזה. לבוא לנסות לקבל נציגויות בוועדות מעבר לפרופורציה, מעבר לכוח, ולשנות את היחסיות בוועדות מול העודף שיש לקואליציה כאן במליאה זה דבר שמעוות את המציאות של התוצאות של הבחירות, והיו בחירות. זה לא סוד שכל אחד התאמץ, כל אחד השתדל וכל אחד הביא את מה שהיה לו. זו מזלה של הקואליציה הזאת שאין לה יותר מאשר 62 חברים, לא יותר מזה. ההפרש בינה לבין האופוזיציה ודאי שהוא לא מאותו סוג הפרש שמבקשים, למשל בוועדת כספים, לקבל העדפה של שניים או בוועדת הכנסת העדפה של שלושה. אנחנו בעד מנסור. לא נגנוב הצבעות. מנסור, די. הוא רק רצה לראות, יושב-ראש הישיבה רצה לראות אם אתם ערניים ומאזינים למה שאני אומר. נכון, אתה צודק.

אז אנחנו ערניים, ולא ניתן לכם שתגנבו את הכנסת הזאת, את הוועדות. לא ניתן לכם. תראה גם מי הצביע נגד.

פינדרוס. הוא הצביע נגד הנאום שלך. מה שאני רוצה לומר, תודה. חברים, בואו נחזור לממלכתיות. אדוני, משפט אחרון.

עשית הצבעה על מה שאמרתי ולא היו מתנגדים. מתנגד אחד היה. כולם הסכימו. תן לי רגע לומר לך. אני רק רוצה שתזכור, אתה, והקואליציה שתזכור: אסור לבן אדם שנראה לו לרגע שיש הכוח להשתמש בכוח יתר על המידה, למשוך את החבל

עוד, עוד. הדבר הזה יהיה בעוכריכם.

אי-אפשר לקחת, מכיוון שיש לי את הכוח, יש לי יושב-ראש כנסת, שהוא, בוא לא ניתן לו עכשיו ציונים, כי אין לי הרבה ציונים לתת, אבל להתנהלות,

יושב-ראש כנסת, הכול איך מתנהל. למשוך את החבל יותר מדי בגלל שיש לי את הכוח זה יהיה בעוכריכם.

אז תזכרו מה שאני אמרתי היום: זה יהיה בעוכריכם, ויהיה מהר.

תודה, חבר הכנסת מאיר פרוש. חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, גם אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חברת הכנסת מאי גולן, חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, חבר הכנסת יעקב ליצמן, חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם שמענו את "נאום הפיוס" שניסה לנאום כאן מר נפתלי בנט. רק אזכיר לו שב-2015 הוא השווה את חברי סיעת העבודה לחמאסניקים, גלי צה"ל זה סכין בגב החיילים, והוא בעצמו אמר שאם נתניהו ייפול על רקע החקירות, זה כמעט אפוקליפסה. אז קודם כול, ברור שאנשים משתנים, אבל אצל מר בנט כבר השינוי הוא לא שאלה, השאלה, בבוקר כמה השתנה, בצוהריים כמה ואחר הצוהריים כמה. אני שומע אותו כאן מעל הדוכן כשהוא מדבר על בשורה של תקציב. הלוואי שילד משדרות יקבל יחס של תוכי מרעננה.

אתה לוקח את הספר של התקציב, מעביר סעיף אחר סעיף. אתם יודעים, עכשיו שר האוצר ליברמן התראיין אצל יונית לוי בערוץ 12. היא אומרת לו: אתה הבטחת שלא תהיה העלאת מיסים,

והינה גזרות.

לקחתי את התקציב וקראתי על המתוקים, על השתייה, על התחבורה,

תגידו, הבן אדם הזה חי כאן בכדור הארץ איתנו? אין גזרות בתקציב? תחשבו על אותה אימא לארבעה, חמישה, שישה ילדים, מנסור, לא רק אזרחים שלי. הרי התקציב הזה חסם את הפריפריה. לא רק שהוא לא נותן הטבות לפריפריה ולדרום, למוחלשים, אלא אם תרצה להיכנס למרכז, תצטרך גם לשלם אגרת גודש. אל תבוא לגוש דן, לא רוצים אותך בכלל. אבל אותן משפחות מוחלשות שאתה ואני מכירים, שמשתמשות בתחבורה ציבורית,

או אדם שיש לו החזר מהעבודה או משפחה עם כמה ילדים. וההטבות שיש להם היום: משלמת משפחה 500 שקל בחודש, ישלמו 1,000 שקל, מחיר החשמל שאתה הולך לייקר ב-10%, 20%. הם אומרים: אין גזרות.

אמרתי, תחבורה ציבורית: 100%. תגידו, אנחנו חיים באותה מדינה,

מה הם מספרים לנו סיפורים? תיקח כסף מהעשירים, זה לא נמצא שם בכלל. יותר קל לקחת מהחלשים. כשאתה בקואליציה אתה לא יותר טוב מהם. לא נכון. איימן, כשאנחנו היינו לא היו כאלה גזרות על המוחלשים. אנחנו דואגים לאותו מקום. לא היה אדם חברתי, אף, לא עשיתם תקציב. עדיף לא לעשות תקציב כשזה תקציב כזה אכזר. תשאל את אותו בן אדם, תגיד לו: לא היה תקציב שלוש שנים.

ממשלת נתניהו נגד המוחלשים,

איימן, היום הציבור יודע שכשאתה בקואליציה, בכל שנותיה,

ואין ספק שאנחנו נראה את זה פעם אחר פעם לאזרחי מדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת אוריאל

חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, אנחנו ניתן לך הזדמנות, כי קראנו את השמות מהר מאוד. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להמשיך את השיחה בנושא הסדרת ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. אני רוצה להסביר למה הנושא הזה, חברי השר, כבוד השר

אני בטוחה שההתיישבות הצעירה קרובה וחשובה גם לליבך. אני רוצה להסביר לך למה זה מאוד מאוד דחוף לקבל את ההחלטה על הסדרת ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון עכשיו, בימים הקרובים, ואני אסביר. קודם כול, אנחנו יודעים שבקרוב צפויה פגישת B&B,

פגישת B&B, בנט את ביידן, צפויה להיות בקרוב, סביר להניח. מן הסתם B&B. חשבתי ביטן וביטון.

זאת פגישה שמתרחשת כל יום,

אבל B&B זאת חתיכת פגישה. אני מניחה שהיא תקרה בקרוב, אני מניחה שגם אתה חושב ככה. בפגישה הזאת ייקבעו הכללים, איך בעצם מתקדמת ההתיישבות ביהודה ושומרון, בין היתר,

זה אחד הדברים שייקבעו בפגישה הזאת. לכן חשוב מאוד מאוד, חברתי חברת הכנסת מיכל שיר, גם את היית פעילה מאוד בנושא ההתיישבות הצעירה, ואני מקווה שגם עכשיו תחזרי להיות פעילה בנושא הזה. את אימצת יישוב, ואני מקווה שתחזרי לאמץ יישוב. חשוב מאוד, מיכל שיר, שבכללים שייקבעו עכשיו בין ממשלת ישראל לבין הממשל בארצות הברית, יוחלט מראש שגם ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון תוסדר. זה לא דבר מופרך. זה קרה בממשלה הקודמת. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. בממשלה הקודמת, כשהנשיא טראמפ נכנס לתפקידו, אז היה סיכום. היה סיכום שהובא על ידי ראש הממשלה הקודם נתניהו עם הנשיא טראמפ, הובא לממשלה, הובא לקבינט, והסיכום הזה כלל גם איך בונים ביהודה ושומרון וגם איך מסדירים את ההתיישבות הצעירה. שני הדברים האלה היו כלולים, מיכל, היו כלולים, ואפילו נכנסו להחלטת קבינט, איך ההתיישבות הצעירה תוסדר. זה נכנס להחלטת קבינט. עכשיו, זה לא מופרך, אני רוצה לומר. זה לא מופרך בכלל.

לפחות ביחסי ישראל-ארצות הברית, אני לא יודעת ביחסי ישראל-עבאס, אבל ביחסי ישראל-ארצות הברית זה לא מופרך שניתן יהיה להסדיר את ההתיישבות הצעירה. את יודעת למה? אתה יודע למה, חברי עודד פורר?

משום שהכללים שלפיהם מה שנמצא על אדמות מדינה מוסדר, ואת זה יודע היטב חברנו חבר הכנסת והשר לשעבר בגין,

הם נקבעו בתקופת ממשל אובמה, נכון? בתקופת ממשל אובאמה. כבר אז סוכם שמה שנמצא על אדמות מדינה, כמובן, הכול על פי כל דין, אבל מה שנמצא על אדמות מדינה, ייעשה מאמץ להסדיר אותו. תודה. ייעשה מאמץ להסדיר אותו. תודה, חברת הכנסת סטרוק. ולכן זה לא מופרך שגם בתקופת ביידן, תודה, חברת הכנסת

יהיה סיכום של מה, תודה. שעל אדמות מדינה יוסדר.

חברת הכנסת מיכל וולדיגר,

לא, חבר הכנסת אלי

הקמת המדינה? מה זאת אומרת שקבוצת רוב מקדמת חוקים קולקטיביים לקבוצת הרוב ולא לקבוצת המיעוט? הרי בכל מדינה דמוקרטית המיעוט מקבל את הזכויות הקולקטיביות בשנה המכוננת, ואחר כך חלק מהדמוקרטיה היא לשמר את קבוצת המיעוט, את התרבות, את החינוך, את הדברים הקולקטיביים. רק במדינת ישראל מונעים מקבוצת המיעוט זכויות קולקטיביות ומקדמים רק לקבוצת הרוב. אתם אנשים שלא בטוחים בעצמכם, לא בטוחים בפרויקט שלכם. אתם אנשים, גרמתם עוול לעם שלם, לכן מנסים להצדיק את הדבר הזה גם עם תקנות שעת חירום, גם עם חוק הלאום, גם מבקשים מאחרים להכיר בכם. אין מדינה בעולם שעושה את זה. אין מדינה שמבקשת מאנשים אחרים להכיר בה וגם במבנה החוקתי הפנימי שלה, רק במדינת ישראל. יש פה משהו לא נורמלי, חברים, לא טבעי. כנראה שהפרויקט הוא אכן לא נורמלי ולא טבעי, והוא בא על חשבון עם אחר.

חבר הכנסת ישראל כץ,

חבר הכנסת שמחה רוטמן, חברת הכנסת לימור מגן תלם, חבר הכנסת דוד ביטן. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הרבה פעמים עומדים פה על הבימה הזאת אנשים מהקואליציה, מהאופוזיציה, וניכר שיש בין חלקם לפחות הסכמה דווקא על שקר, יותר מאחד, אבל אני אתמקד באחד, והוא האשמה שלנו ברשימה המשותפת כתומכי טרור. אז אני רוצה קודם כול להסביר בזמן הזה שיש לי לומר מה זה בעצם תומך טרור, מיהו תומך טרור, ואחר כך למי מתאים באמת הטייטל הזה. אז קודם כול, אני רוצה לקרוא לכם משהו, ציטוט, פחות או יותר. לוחמי גרילה אינם טרוריסטים, הם חיילים בלתי סדירים שנלחמים בכוחות צבא סדירים ולא באזרחים. למעשה, לוחמי גרילה הם ההפך הגמור מטרוריסטים. לעומת לוחמי הגרילה, היוצאים לקרב נגד כוחות צבאיים, שעל פי רוב הם חזקים מהם בהרבה, בוחרים הטרוריסטים לתקוף אזרחים חלשים וחסרי מגן: זקנים, נשים וטף, בעצם כל אדם, ובלבד שלא חיילים, עם אלה הם מנסים להימנע עד כמה שאפשר מעימות. את הדברים האלה שבהם הבחנה בין לוחמי גרילה לבין טרוריסטים כתב בספרו "הטרור, כיצד יוכל המערב לנצח", האדון בנימין נתניהו. והאדון בנימין נתניהו בעצם אומר במילים אחרות שטרור וטרוריסטים נוגעים לפגיעה באזרחים חפים מפשע בעוד לחימת גרילה היא כנגד כוחות צבאיים. לפי ההגדרה הזאת מי שתומך בכיבוש הוא הטרוריסט, לא מי שמתנגד לו. מי שמתנגד לו הוא לוחם גרילה. מי שנאבק נגד הכובש הצבאי הוא לוחם גרילה, לפי ההגדרה של נתניהו, ומי שפוגע בחפים מפשע הוא טרוריסט. ומי פוגע יותר מכולם בחפים מפשע? כן, משפט אחרון. עוד לא רץ בכלל הזמן, לא שמת. אז תשים לי עכשיו. עופר. לא היה זמן, מה לעשות? סלח לי. אבל לא היה, זה לא עבר. הסתכלתי על השעון, יש לי לפחות עוד דקה.

בסדר, קח לך משפט אחרון. כך שמי שתומך בטרור,

מי שהוא טרוריסט הוא מי שמיישם את הכיבוש, כי הכיבוש הוא נגד אזרחים חפים מפשע. רק בשבוע האחרון נרצחו פלסטינים בשטחים הכבושים, כולל ילדים. זה הטרור, אלה הטרוריסטים, ומי שבבית הזה תומך בהם הוא תומך טרור, ולא אלה שמתנגדים לכיבוש. כן, תודה. אנחנו גאים להתנגד לכיבוש. אנחנו אלה שמתנגדים לטרור כי אנחנו מתנגדים לכיבוש.

בואו נשים את האמת על השולחן. תודה, חבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת משה גפני, חבר הכנסת גדי יברקן, חבר הכנסת יריב לוין, חברת הכנסת גלית דיסטל, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת אריה דרעי, חבר הכנסת ניר ברקת, חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'; חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, חבר הכנסת יואב גלנט. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת רון כץ. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עופר ידידי, רק תיקון קל. את הכיבוש, אני עוד לא נולדתי, למיטב ההיסטוריה שאני לא למדתי בתלמוד תורה בחדר בירושלים, הכיבוש היה מהשלטון הירדני ולא מאזרחים. אבל זה בשביל האמת ההיסטורית, כשאתה מדבר על כיבוש.

יש הגדרה מאוד ברורה מהו כיבוש. אמרתי, הכיבוש היה מהירדנים ולא מאוכלוסייה אזרחית. אף אחד לא נלחם באוכלוסייה אזרחית. אבל זה סתם בשביל האמת ההיסטורית. ובעזה זו הייתה איזו מדינה, קראו לה מצרים אז,

אמרת שלא למדת. למה בכלל

ובגולן זו הייתה איזו מדינה, קראו לה סוריה. זה בשביל האמת ההיסטורית, אבל נדבר על זה עוד. אמרת שלא למדת, למה, בשביל מה? אמרת שאתה לא מבין בזה, דבר על משהו אחר.

אני בסוף אנהל איתך שיחה על זה. אני רוצה לומר משהו אחד, שאנחנו שוב נוכחים במושג של, אני אף פעם לא הבנתי את הפסוק "ימין שקר", אז כנראה שבשביל להיות שקרן צריך להיות ימני. עמדו פה קודם ודיברו בצורה כל כך נכבדת איך שהציעו ועדות לאופוזיציה במסגרת, אני רוצה רק לסבר את אוזני הקהל, לפחות מאזיני ערוץ הכנסת, שידעו מה הציעו לאופוזיציה. הציעו פיצול ועדות חובה בכנסת: את ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לפצל לבריאות ועבודה ורווחה, את ועדת הפנים לפצל לפנים וביטחון פנים, את ועדת הכלכלה לפצל לשירותים ייעודיים ומטרו ופרויקטים ועוד שתי ועדות, שכל הצעה שהועלתה שקשורה לאחת מהוועדות אמרו לא. הדבר היחיד שעוד לא אמרו עליו לא זה ניפוח בלונים וריקודי עם. אז אלה שתי הוועדות שהציעו לאופוזיציה, הקואליציה הנכבדת, שפעם ראשונה שאני זוכר,

שכל הוועדות ותתי-הוועדות ופיצולי הוועדות נכנסו להסכמים הקואליציוניים, וזו הייתה תשובת הקואליציה: מה לעשות, הבטחנו בהסכם הקואליציוני. אז לעמוד פה ולהגיד בממלכתיות כזאת: הצענו וניסינו והגענו ואנחנו מצטערים על ההחרמה, ולא רק זה, הגדילו לעשות והציעו לנו בוועדת המדע חברים לליכוד. במקום ועדת הכספים, ועדת הכנסת וועדת הכלכלה, ייתנו לכם ממש בג'נטלמניות בוועדת המדע ובוועדה למעמד האישה. כל הכבוד. בראבו לכם על הפרשנות שלכם לדמוקרטיה. אבל זה המשך, אני רוצה לומר, למופע האימים השקרי של ראש המפלגה שלהם, שעמד פה כאן קודם בדיון במופע שקרי, אין מילה אחת אמת, מדבר על תקציב של בשורה: בלי העלאות מיסים עם העלאות מיסים, קיצוצים,

הבטחות למפלגות,

כמו שיש בכל תקציב. אבל מה הבשורה? תקציב כזה היה אפשר להביא, תאמינו לי, מזמן, וכולם גם יודעים על מה הוא בא. כשבאו עם 411 מיליארד שקל, באו עם הסכמה פה עם רוב הסיעות בבית, כולל מהאופוזיציה, כולל מהאופוזיציה, ועשו את זה. לבוא לפה ולהציג: הבאנו בשורה לעם ישראל שמה, שמי שייסע לתל אביב יצטרך לשלם מס?

אני בעד שיכפילו את המס, לא כדאי לנסוע לעיר הזאת. שמה, שמי שישתמש בחד-פעמי ישלם יותר מס? שמשפחות ברוכות ילדים שנוסעות בתחבורה ציבורית ישלמו יותר? אלה הבשורות שהבאתם לעם ישראל? אחרי שהצלחתם להוכיח שאתם טובים בלהילחם בדת,

הצלחתם להוכיח שאתם טובים בלהילחם בחלשים.

תודה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת שלמה קרעי, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב קיש, אינו נוכח. יעלה ויסכם חבר הכנסת ניר אורבך. השר עודד פורר? לא צריך? חבר הכנסת עודד פורר. אני מוותר על, מוותר. חברי הכנסת,

אנחנו עוברים להצבעה על המלצת ועדת הכנסת בדבר הקמת ועדות מיוחדות. נא להצביע.

13 חברי כנסת בעד, שניים מתנגדים. אני קובע שהמלצת ועדת הכנסת בדבר הקמת ועדות מיוחדות התקבלה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה בדבר החלטתה להעביר מהמשרד לנושאים אסטרטגיים למשרד החוץ את שטח הפעולה של המשרד לנושאים אסטרטגיים, הכולל את הובלת המערכה נגד תופעת הדה-לגיטימציה והחרמות נגד ישראל כאמור בהחלטת ועדים השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב/30 מיום 13 באוקטובר 2015. אני חייב לקרוא את הכול? בבקשה. עודד, אנחנו מחזיקים לך מפה אצבעות, תודה. בבקשה, השר.

אדוני היושב-ראש, הכול, הכול, הכול,

אני מבין שעל פי חוות הדעת המשפטית אני צריך לקרוא את כל, אתה, אבל אני? בבקשה. ולכן אני, תעשה פיליבסטר לעצמך. אנחנו נתחיל בהקראת העברת הסמכויות. אני מבקש מהציבור שמאזין וגם מחברי הכנסת להיות קשובים לעניין, שלא נפספס פה עניין. אני מתכבד להודיעך ולהודיעכם, חברי הכנסת, כי הממשלה החליטה כדלקמן: בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר מהמשרד לנושאים אסטרטגיים למשרד החוץ את שטח הפעולה של המשרד לנושאים אסטרטגיים, הכולל את הובלת המערכה נגד תופעת הדה-לגיטימציה והחרמות נגד ישראל כאמור בהחלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב/30 מיום 13 באוקטובר 2015 ובהחלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב/188 מיום 8 במרץ 2017. בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, לבטל את המשרד לנושאים אסטרטגיים, ובהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה זו. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה ולקבוע כי השר יאיר לפיד יחדל לשמש שר לנושאים אסטרטגיים וימשיך לכהן כראש הממשלה החלופי ושר החוץ, ובהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד:

מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה זו. אני פשוט מקריא את כל ההודעות ברצף.

שר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר: הודעה על העברת שטח הפעולה של הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי ממשרד ראש הממשלה למשרד לשוויון חברתי: בהתאם לסעיפים 9(א)(11) ו-(ב) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד לשוויון חברתי את שטח הפעולה: הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי. הודעה על העברת שטח הפעולה של מרכז ההסברה ממשרד ראש הממשלה למשרד התרבות והספורט: בהתאם לסעיפים 9(א)(11) ו-(ב) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד התרבות והספורט את שטח הפעולה: מרכז ההסברה. אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה, בהתאם לסמכותה לפי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשר הממונה על ביצוע חוק העתיקות, התשל"ח 1978, כיום שר התרבות והספורט, את הסמכות הנתונה לפי סעיף 29(ג) לחוק העתיקות, התשל"ח 1978. בהתאם לסעיף האמור בחוק-היסוד, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה בדבר העברת סמכות זאת. בסדר, אלעזר?

השאלה אם אני יכול להתפלל שמונה עשרה. אתה עושה את זה בצורה מעניינת.

אני יכול להתפלל שמונה עשרה, חבר הכנסת, הבנתי. אני מתכבד להודיע על חלוקת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ואיחוד זרוע העבודה עם משרד הכלכלה והתעשייה ושינוי שם המשרד, העברת סמכויות הנתונות לפי חוק משר לשר והעברת שטח פעולה. אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה כדלקמן: א. בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, לחלק את משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,

ולאחד את חלקו עם משרד הכלכלה והתעשייה באופן הבא: זרוע העבודה, כהגדרתה בהחלטת ממשלה מס' 3318 מיום 31 בדצמבר 2017 בעניין ממונה על זרוע עבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ותיקון החלטת ממשלה, אשר כוללת את היחידות שנמנו בהחלטת ממשלה מס' 1754 מיום 31 ביולי 2016, ובכלל זה מינהל תעסוקת אוכלוסיות, תועבר למשרד הכלכלה והתעשייה, להוציא את התוכניות הבאות: תעסוקה נתמכת, תוכנית מעבר, כולל מגמה לעתיד ותוכנית ענ"ן, ותוכנית תעסוקה לרווחה מתוך מינהל תעסוקת אוכלוסיות, אשר ייוותרו במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה,

בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את הסמכויות הנתונות לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשרת הכלכלה והתעשייה, לפי החוקים ברשימה שלהלן: 1. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ"ד 1994, למעט הסמכות שניתנה לשר התעשייה והמסחר לפי סעיף 5(א)(2) לנוסחו של החוק בעת חקיקתו, 2. חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח 2008, 3. סעיף 5 לחוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, התשנ"ג 1993, ככל שהוא נוגע לביצוע הוראות סעיף 2 לחוק זה, 4. חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב 2012, 5. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 1954, 6. פקודת הבטיחות בעבודה , התש"ל 1970. עכשיו אני מבקש להיות קשובים, עידית, כי אנחנו עוברים לקטע המעניין. 7. סעיפים 7א,

63 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 1994, 8. סעיף 173(א)(1א) לחוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995, 9. חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט 1969, 10. חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט 1989, 11. חוק גיל פרישה, התשס"ד 2004, 12. חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב 2002, 13. חוק דמי מחלה, התשל"ו 1976, 14. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח 1998, 15. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד 1993, 16. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד),

17. חוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג), התש"ס 2000,

לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו 2015, לעניין מעון יום,

רק שתבין, אנחנו בתחילת הדרך, כן?

טוב שלא אני קורא את זה. כמה עמודים עוד יש לך? היינו יכולים לעבור את חצות. טוב שלא ביקשו ממנסור לקרוא. יש לי עוד, לא יודע.

דוד, בבקשה. חבר הכנסת דוד אמסלם, חבר הכנסת דוד ביטן.

חבר הכנסת ביטן, חבר הכנסת ביטן, חבר הכנסת ביטן, אחר כך אתה תשאל איזה חוק עבר, תקשיב כדי שתוכל להתייחס. תחת הסמכויות פה, וחבל.

זה חשוב. 36. חוק החברות, התשנ"ט 1999, 37. פקודת החברות , התשמ"ג 1983, 38. חוק חופשה שנתית, התשי"א 1951, 39. חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט 1949, 40. חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג 1953, 41. חוק חומרי נפץ, התשי"ד 1954, 42. חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993,

44. חוק החשמל, התשי"ד 1954, 45. סעיף 33 לחוק יישום הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה 1994, 46. חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה 1995, 47. חוק יישוב סכסוכי עבודה,

1957,

התש"ט 1949, 49. חוק הכניסה לישראל, התשי"ב 1952, 50. חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011, 51. חוק לימוד

בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה

אני

בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה בדבר החלטתה להעביר מהמשרד לחיזוק וקידום קהילתי למשרד לביטחון הפנים את שטח הפעולה של המטה המקצועי-אזרחי של המערך למניעת אלימות

בסוף תהיו 36 שרים.

ל"ו צדיקים. העברת סמכויות הנתונות לפי חוק משר לשר, העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד, ביטול משרד הדיגיטל הלאומי ושינוי חלוקת התפקידים בין השרים. אדוני היושב-ראש,

אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה כדלקמן: בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשר האוצר את הסמכויות הנתונות לשר הדיגיטל הלאומי לפי החוקים הבאים: 1. חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975, לרבות הסמכות לפי סעיף 59א(א) שהועברה מראש הממשלה לשר האוצר בהתאם להחלטת הממשלה מס' 42 מיום 31 במאי 2015, ומשר האוצר לשר הדיגיטל הלאומי בהתאם להחלטת הממשלה מס' 56 מיום 7 ביוני 2020, כך ששר האוצר יעמוד בראש ועדת שרים לענייני הפרטה, 2. סעיף 345לב לחוק החברות, התשנ"ט 1999, 3. סעיף 25 לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד 2004, בכל הנוגע לחברה בהפרטה או חברה ממשלתית או בת-ממשלתית, לרבות חברה שהופרטה. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את הסמכות לפי סעיף 59א(א) לחוק החברות הממשלתיות בעניין חברות בוועדת השרים להפרטה משר האוצר, שאליו הועברה בהתאם להחלטה 56, אל שר הכלכלה והתעשייה. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להעברת הסמכויות. בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד הדיגיטל הלאומי למשרד האוצר את שטח הפעולה של רשות החברות הממשלתיות. בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד הדיגיטל הלאומי למערך הדיגיטל הלאומי, הממוקם במשרד הכלכלה, והתעשייה את שטחי הפעולה: רשות התקשוב המשלתי ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, לבטל את משרד הדיגיטל הלאומי. בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה זו. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בי השרים, ולקבוע כי ראש הממשלה יחדל לשמש בתפקיד שר הדיגיטל הלאומי וימשיך לכהן כראש הממשלה וכשר ההתיישבות. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת

עכשיו אנחנו עוברים לשינוי שם משרד המדע והטכנולוגיה ולהעברת הסמכויות הנתונות על פי חוק משר לשר והעברת שטח הפעולה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה לשנות את שם משרד המדע והטכנולוגיה. המשרד ייקרא מעתה: משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. כמו כן החליטה

בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה את סמכויות שר הכלכלה והתעשייה שהוקנו לו בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד 1984. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להעברת סמכויות זו.

בהתאם לסעיפים 9(א)(11) ו-(ב) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה להעביר את שטח הפעולה המתייחס לפעילות וסמכויות יחידת המדען הראשי של משרד הכלכלה והתעשייה בכל הקשור לרשות החדשנות למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. אני מתכבד להודיע על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק משר לשר, העברת שטח פעולה ממשרד למשרד, ביטול משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה ושינוי בחלוקת התפקידים ביו השרים. אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה כדלקמן: 1. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה יועברו לשרת החינוך סמכויות שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה בתחום ההשכלה הגבוהה ובתחום ההשכלה המשלימה לפי חוקים אלה: א. בתחום ההשכלה הגבוהה: 1. חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1958, 2. חוק הלוואות לשכר לימוד,

3. חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח 2018, 4. חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז 2007, 5. חוק קרן וולף, התשל"ה 1975, 6. סעיף 5(ג) לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 1992, 7. סעיף 7א לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד 1994, והסמכות הנתונה לשר להכרה במוסדות לפי הגדרת מכינה קדם-אקדמית בסעיף 1 לחוק, 8. חלק א': מוסדות על תיכוניים, בסימן ז' לפרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, לעניין המוסדות הכלולים בפסקאות (1) עד (4) בהגדרת "מוסד על-תיכוני" בסעיף 19כז לחוק, שים לב, אדוני. 9. סעיף 2(א)(8) לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנ"ד 1994. ב. בתחום ההשכלה המשלימה: 1. חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער, התשע"א 2011, 2. חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן 1990, 3. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים, התשס"ח 2008, 4. חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על תיכוניים, התשס"ח 2008, 5. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט 2008. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה בדבר העברת סמכויות זו. זהו?

אבל לקראת הסוף. עד שהתרגלנו. בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה למשרד החינוך את שטחי הפעולה האלה בתחום ההשכלה המשלימה: א. אגף חינוך מבוגרים, לרבות האולפנים, השכלת מבוגרים וסיוע באמצעות מלגות ותמריצים למכינות קדם-אקדמיות לחינוך, ב. תחומי הפעילות של אגף קשרי חוץ ואונסק"ו, לרבות חינוך יהודי בתפוצות, כולל תוכניות חפציב"ה, חיל ומורשה, ג.

אם לא, אני מוכן להקריא שנית.

כן, משולב.

תודה לשר עודד פורר.

קריאה מהירה או שזה טבעי? טבעי. מהתפילות.

נדבר, נשוחח, אין בעיה. רבע שעה ועוד רבע שעה. כבוד היושב-ראש,

אין הרבה, אבל בסדר, בכל זאת נכבדה. אדוני היושב-ראש, תראה מה זה, לקח לו לקרוא, כמה זמן, 20 דקות?

ובעצם, בשביל מה הוא קרא? הרי לאט-לאט הם יחזירו את רוב המשרדים, אז בסוף הוא יצטרך לקרוא את זה עוד פעם,

בסדר הפוך.

מעניין מי קרא את זה כאשר עשו את

לא, אני אגיד לך, לא היו צריכים לקרוא הרבה, כי כל פעם עשו קצת. אבל זה נכון שבאמת להקים כל פעם משרדים חדשים,

גם לא לצורך אילוצים פוליטיים. לצערי הרב, זה קורה בכל הממשלות. גם מקימים משרדים על מנת לרצות כל מיני אנשים שרוצים תפקיד שר, כי כבר אף אחד לא מוכן להיות שר בלי תיק,

זה כבר לא בכבוד של אף אחד להיות שר בלי תיק, אז מחפשים לו איזה משהו, שהוא יגיד שהוא שר לעניין מסוים, ואז הוא לא שר בלי תיק. יש משרדים שבאמת קמו ולאט-לאט התפתחו עם הזמן, כמו משרד המודיעין.

זה התחיל להתפתח,

ואי-אפשר לדעת לאן זה יתקדם בסופו של דבר, כי ראש הממשלה, לא משנה מי, לא מוכן להעביר למשרד המודיעין לא את המוסד ולא את השב"כ. אם היה מסכים להעביר, אז המשרד הזה היה תופס נפח רציני, אבל זה לא מה שקורה כרגע, אז הוא רק חבר בקבינט ומביאים אותו לכל מיני התייעצויות. אבל יש משרדים שבאמת הקימו אותם רק כדי לעשות מה שאמרתי לך, שלא יהיה שר בלי תיק. אבל גם הם אמרו שהם סוגרים את המשרד לעניינים אסטרטגיים,

הם השאירו אותו לאבידר עכשיו, כי פתאום הוא קיבל את התפקיד.

אני אומר לך שחוץ מעניין מסוים או שניים, בסופו של דבר אתה רואה שהממשלה הזאת עושה הכול על מנת להישאר בשלטון. כי במשך הזמן, הם כבר לא מדברים על מה הם הולכים לעשות במדינה, אלא על כמה זמן נישאר. הם חושבים שהם ייבדקו על פי משך הזמן שהם יכהנו בתפקיד,

העיקר זה לעשות דברים למען המדינה, למען עם ישראל, למען כל המגזרים בישראל.

למען האזרחים. לאזרחים, כולל המגזר שלך, אין ספק בכלל. ואני אומר שבסופו של דבר זה מה שצריך לעשות,

ולכן אני אומר לך שאם יהיו להם אילוצים פוליטיים, הם יקימו את המשרדים האלה מחדש, על מנת לתת אותם לאנשים שיהיו שרים. אז זה מה שיהיה, ולכן, חבל שפורר קרא כל כך הרבה.

אני מקריא להם עכשיו באופן כללי, תסמנו את זה, ועוד חצי שנה אני אבוא ואחזיר חצי מהדברים האלה, ולכן לא צריך להתרגש. עכשיו, תראה מה קורה פה. למרות שזה היה מאוד ארוך, בסופו של דבר הם לא סגרו כמעט כלום. אז סגרו את משרד המים,

העבירו את משרד המים, אני חושב,

למשרד האנרגיה, למה שהיה פעם האנרגיה והמים. סגרו את המשרד שהיה של אורלי לוי, שבאמת היה משרד מיותר בסופו של דבר, המשרד לעניינים קהילתיים. זה משהו שמתאים יותר למשרד החינוך, למשרד הרווחה, אתה יודע. אתה דוקטור למה, כבודו? לרפואת שיניים.

אז אתה מסודר טוב אם אתה רופא שיניים,

אתה לא דוקטור לעבודה סוציאלית או משהו כזה, שם יש בעיה. אלה דברים שבדרך כלל מטפלים בהם או משרד הרווחה או משרד החינוך או רשות עירונית. רשות מקומית מטפלת בכל העניינים הקהילתיים בעיר ובשכונות השיקום ובדברים מהסוג הזה, אז באמת לא היה צריך שם משרד, אבל שאר הדברים, אפשר להתווכח עליהם. תראה כמה חוקים העבירו למשרד הרווחה. איך אתה יודע ששר הרווחה הוא שר חשוב בקואליציה? לפי, תראה מה זה,

העבירו לו 60 חוקים לטיפול. אני לא יודע אם יהיה לו זמן לטפל בכל כך הרבה חוקים. תראה מה זה, החוק הזה והחוק הזה והחוק הזה. ולכן אני אומר: לא צריך להתרגש מכל הדברים האלה. אז יצביעו, ועוד חצי שנה יחזרו להצביע בצורה אחרת.

בוא נתייחס קצת, אתה יודע, לכל מיני דברים שהממשלה הזאת טוענת שהיא עושה. אז קודם כול, אתה יודע, ממשלה וחברי כנסת זה לא מועדון חברים. לא הולכים, חלקם הולכים ביחד לשתות קפה, אבל לא צריכים להיות חברים. הם צריכים לעשות את מה שצריך

העובדה שאתה מסוכסך עם מישהו לא מונעת ממך להיות אצלו שר בממשלה. זה מה שקרה כשנתניהו היה בממשלה ובנט היה שר ושקד הייתה שרה. לא צריכים להיות חברים, אבל מה שצריכים לעשות בשביל ההרמוניה הפוליטית הם עושים. עשו ביחד. לכן מצחיק אותי שראש הממשלה מתגאה, ולא רק הוא, גם שרים אחרים וראשי מפלגות, שיש פרגון בתוך הממשלה,

ראש הממשלה מפרגן לשרים, השרים לראש הממשלה. זה לא מה שקובע. ואם הם מפרגנים, אז זה נכון? זה לא נכון גם כן. מפרגנים, אז כתוצאה מהפרגון מקבלים כותרת יפה, אבל מה הם אומרים? אנחנו מפרגנים אחד לשני, הינה, הצלחה של הממשלה. אתה מאמין שזו הצלחה של ממשלה, שמפרגנים? ואולי הם סתם אומרים דברים ומשקרים כדי לקבל כותרת בעיתון? אז לכן אני מתפלא על

זו לא הדרך לנהל ממשלה. הם צריכים לעשות דברים ולבצע דברים. גם אישור התקציב זה לא נחשב, מבחינתי, בממשלה.

תקציב היה ברור שהם יאשרו בממשלה. הסתדרו, אתה יודע, בסוף מסתדרים כולם. גם אתה הסתדרת, אין לך ברירה.

אחר כך אתה אומר: מה שלא קיבלתי אני אקבל בדרך. אתה יודע, יבואו עוד כל מיני חוקים שיצטרכו אותך אז אתה תגיד להם: רבותיי, רק רגע, מה עם זה ומה עם זה ומה עם זה?

לא עשיתם את זה שלוש שנים? לא עשינו, בגלל שהיו בעיות אחרות. עשינו טעות, דרך אגב. אז זה לא כזה קלי-קלות. אני מזכיר לך, עשינו טעות.

אני אמרתי את זה גם בטלוויזיה. לא פחדתי להגיד שנתניהו עשה טעות.

הוא לא היה מקבל שותף קואליציוני נוח כמו בני גנץ. אי-אפשר לקבל. הוא היה מאוד נוח, ודבר שני, בגלל זה אתה מבין שיש מניעים שונים. לא הייתה שום בעיה לעשות את הרוטציה. מה הייתה הבעיה? אצלנו, ניסנקורן הייתה הבעיה שלנו. הוא עשה את הכול על מנת לגרום ליריבויות בין הצדדים. הוא הפר,

הוא ייצר את כל העימותים האלה. נתניהו עשה טעות בכך שניצל את היריבויות האלה. הוא עשה טעות והוא יודע את זה היום, כי התוצאה הסופית הייתה שהוא היום לא ראש ממשלה. הוא היה יכול עדיין להיות היום ראש ממשלה אם הוא היה מקיים את הרוטציה. אני אמרתי בטלוויזיה ובכל מקום, לא התביישתי להגיד שהוא עשה טעות. והוא מודה בזה היום, דרך אגב, הוא יודע שהוא עשה. אבל אני אומר, לבד. אני עונה לך, לא מפחד לענות. אי-אפשר להאשים רק את הליכוד. אה, נכון, אתם הייתם באותו בית פוליטי. כן, הינה, עכשיו היא, עכשיו היא כועסת. למה כועסת? הוא יודע לחסל שותפים פוליטיים, אני תכף אתייחס למה שאת עשית, זה הסיפור, ובגלל זה גם לא נשארו איתו שותפים פוליטיים. עם, עכשיו את פה, איך אני מתחיל לדבר? לפי מי שנמצא. הוא נמצא, דיברתי איתו. עכשיו אני מדבר איתך. המצב הוא כזה: אי-אפשר להאשים רק את הליכוד ואת נתניהו במה שקרה עם בני גנץ.

כי אמרו לו: אל תמנה את

ידעו שניסנקורן יהיה מאוד בעייתי. והוא, בסוף ראית מה היו התפתחויות איתו.

הייתה לו אפשרות למנות את ניסנקורן לאוצר במקום למשפטים,

אתה זוכר שזה היה? והליכוד ביקש מישהו אחר, ביקש את שר התרבות והספורט,

כיוון שהוא בן אדם נוח ואמין. הם לא רצו. ניסנקורן השתלט על בני גנץ ורצה להיות שר המשפטים. הוא הפר את ההסכם ראשון. ברגע שהוא הפר את הסכם ולא הקים את הוועדה למינוי בכירים, לא הוקמה הוועדה הזאת. זה הכניס ללחץ את הליכוד בסופו של דבר ולכן נהיה בלגן. הבלגן היה הדדי, אבל אנחנו עשינו טעות. אמרתי: לא היינו מקבלים שותף קואליציוני נוח כמו בני גנץ, כי הוא בן אדם כזה שאפשר לדבר איתו. אתם רואים את זה גם עכשיו. הוא לא מפוצץ עניינים. לאט-לאט הוא נכנס לבעיה עם נתניהו והתחיל לפוצץ עניינים, וראה גם שזה טוב לו פוליטית, זה החזיר אותו לתמונה. לכן, זה לא רק אנחנו אשמים. אבל אני אומר, זה שאישרו תקציב זה לא אומר שום דבר. אני, דרך אגב, התפלאתי, באמת, חשבתי

נתתי להם פעם ייעוץ פוליטי ברדיו, לממשלה. אמרתי שלדעתי, אם הם רוצים לשרוד, הם לא צריכים לעשות חוק הסדרים מנופח, והם עשו חוק הסדרים מנופח. את תראי שהמון בעיות עכשיו, לא, חוק ההסדרים עכשיו, מנופח. לא, יחסית לא. כמה, היו מתכוונים לעשות ככה. היום יש לך, לא, לא, כמה, יש מלא רפורמות. רגע, בזה לא צריך להתגאות. מהרפורמות שיש בישראל לא יוצא כלום, רק בכותרת הן רפורמות.

את זוכרת שכחלון,

עשו כל כך הרבה רפורמות כדי להפחית את המחירים? המחירים ירדו?

אבל העבירו חוקים בכנסת. כשקוראים למשהו "רפורמה" זה לא אומר שזה עושה משהו, אז בואו נתחיל מזה כי הממשלה, היא אשמה בכך,

הליכוד, עבודה,

הממשלה אשמה בזה שהרפורמות לא מצליחות. מדוע? כי הם בונים רפורמות על חשבון אנשי עסקים, תעשיינים, חקלאים, כמו שאתה רואה עכשיו. בסופו של דבר אם הם לא יעשו, לא יכניסו יד לכיס,

לא יפחיתו את המס על הדלק, לא יורידו את מחיר הדלק ולא יורידו את המחיר הזה ולא יורידו את המחיר הזה,

הם צריכים לוותר על כספים ותקציבים שהם מקבלים והם לא מוותרים, אז בסוף לא יוצא כלום. כמה אתה יכול להעמיס על האנשים? גם עכשיו הם מדברים על רפורמות של הפחתת מחיר, נכון? הפחתת מוצרים, אבל לא יהיה.

הם מעלים את המס על הפחמן, היושב-ראש, למה אין שר? יש, יש, הוא הלך לשתות קפה, אני

לא נורא, לא נורא, אני לא צריך שר. זה עומד בתקנון? אנחנו נהנים יותר. הוא ביקש, בוא נגיד, מסיבה אישית אנושית. לא נורא, חבר'ה. וגם חבר הכנסת דוד הוא, אני, לא מפריע לי. לא מפריע לי. סלחן מבחינה זו. עכשיו עשו את המס, את יודע שהמס הזה הולך להעלות את מחיר החשמל ב-30%?

ואנחנו מקשיבים לו ומנהלים איתו דיון פורה.

הולך להעלות את מחיר החשמל ב-30%. את יודעת מה יקרה אם מחיר החשמל יעלה ב-30%? כל המחירים של המוצרים יעלו, נכון, כבודו? אז מה התוצאה? שכל מה שמדברים על הפחתת מחירים לא יקרה, כי בצד הרפורמות האלה הם עשו רפורמה אחרת שמעלה את המחיר באופן כזה שכל המחירים במדינה יעלו. אז עוד שנה לא תראי הפחתת מחירים, רק העלאת מחירים, אז איפה הרפורמה? או למשל הרפורמה בחקלאות. את יודעת, קחי את הנושא של הביצים,

יש היום משווקים גדולים מאוד שקונים מהיצרנים הקטנים שגרים ביישובי העימות, בכל מיני מקומות. מה יקרה אם לא יהיו מכסות ולא יהיו דברים כאלה? יש להם מספיק כסף,

כדי לעשות יבוא של ביצים מכל מיני מקומות בעולם. ביטן, רגע. לאט-לאט הם יהרסו את הקטנים. הקטנים יפסיקו לגדל ואז הם יישארו לבד ואז הם יקבעו את המחיר,

כדי לחזור רוורס ייקח עוד פעם שלוש, ארבע שנים. זאת אומרת, למה אני תמיד התנגדתי לרפורמה בנושא הביצים? רק בגלל העניין הזה. בסוף הגדולים יאכלו את הקטנים, הם יהיו לבד, ארבעה,

משקים גדולים, והם יקבעו את המחיר שלי ושלך, כי אין תחרות. אף אחד לא יכול למכור לך ביצה אחת במחיר מוזל. לכן כל השיטות האלה בישראל לא מצליחות להפחית מחירים. אני חשבתי,

את תראי איזה בלגן יהיה עם חוק ההסדרים בכנסת. מה נראה לך, שהוא יסכים לכל שטות שכתובה בחוק ההסדרים? עכשיו, בגדול, הוא אומר: בסדר. אחר כך זה מגיע לוועדה ומתחיל דיון בחוק. ואני חשבתי שאם הם רוצים באמת להחזיק מעמד, שיעשו חוק הסדרים, אתה יודע, רזה, לא יותר מדי, אבל, אני מזמינה אותך לוותמ"ל עכשיו. מה יש בוותמ"ל? יש דיון על הוותמ"ל. אני רואה שאתה נורא מתעניין בקרקע. מקריאים את החוק. אני אתייחס לוותמ"ל, אין לי שום בעיה. אני צריך למצוא דברים לדבר חצי שעה. היא נתנה לי עצה. לכן אני אומר שזה שמעבירים תקציב זה לא אומר כלום. זה גם לא דבר שיחזיק. הממשלה לא תחזיק מעמד,

בניגוד לאחרים, חושב שהעברת התקציב לא תגרום לממשלה להישאר יותר מדי זמן, כי אחרי שיעבירו את התקציב, מה הם יעשו?

יבואו עכשיו, בלי קשר לזה, יבוא מנסור, הם צריכים משהו לעשות. אבל כבר העבירו את התקציב, לא נשאר להם עוד הסכמות שהם יכולים להסכים. יבוא מנסור עבאס, יגיד: רק רגע, רבותיי, אתם הבטחתם לי 53 מיליארד. איפה הם?

בתקציב הם יגידו לו:

עזוב אותך, אנחנו ניתן לך, אל תדאג. תסכים להעביר ואחר כך ניתן. ברור שלא ייתנו,

ואז הוא יתחיל לריב איתם על דברים אחרים, ימצא סיבות. זאת אומרת, זה לא אומר שום דבר. או למשל, חס וחלילה, יהיה איזה משהו בעזה, אז מה נראה לך, שהוא ישב בשקט?

לא ישב. לכן אני אומר, יש התפתחויות, כל מיני התפתחויות, שהעתיד צופן בחובו, ולכן זה לא אומר שאם מעבירים תקציב אז הממשלה תישאר ארבע שנים. היא לא תישאר ולא כלום, כי הם יתחילו לריב בסוף, הבנת? יתחילו לריב.

כל מפלגה מושכת לכיוון אחר. פה המשיכות הן גדולות, קיצוניות, ולכן, במצב הזה, הם יתחילו להרגיש. כשהם יתחילו לריב אנחנו נשב פה ונחייך,

הממשלה תיפול. כך נפלו כל הממשלות, במריבות פנימיות, בדברים כאלה. בדרך כלל האופוזיציה, קשה לה להפיל ממשלה. הממשלה נופלת במריבות הפנימיות בתוך הממשלה,

אנחנו לא נוכל להפיל את הממשלה באי-אמון, כי צריך 61. אין לנו 61. אני לא רואה את מנסור עבאס ולא את הרשימה המשותפת תומכים באי-אמון כשראש הממשלה בהצבעה של האי-אמון זה בנימין נתניהו.

אבל יכול להיות שראש ממשלה באי-אמון כזה זה אריה דרעי. זה נכון. אריה דרעי יכול להיות, אבל ביבי לא. ולכן יהיה לנו מאוד קשה לעשות את זה באי-אמון. אבל אם הם יריבו הם יפילו אחד את השני. אנחנו רק נעזור להם. ועוד פעם תגידו: הינה, אתם עוזרים עכשיו למנסור עבאס.

אנחנו לא עושים איתו הסכם, אנחנו מצביעים מה שאנחנו רוצים. לפעמים זה עוזר לו, לפעמים זה לא עוזר לו. דרך אגב, אותו דבר הוא, הוא מצביע מה שהוא חושב, נגיד בחוק האזרחות. אבל אנחנו לא מסכמים אחד עם השני. כל אחד מצביע לפי האינטרסים שלו. בסוף הכול יכול לקרות. מה רצית להגיד לי? קודם כול, אין כמו הליכוד שעזר למנסור עבאס להגיע לאיפה שהוא נמצא היום.

עוד פעם, אנחנו מתחילים עוד פעם. תראי, מנסור אלוף. הוא עשה לכם בית ספר. הרי ביבי עלה וסיפר לנו סיפורי אלף לילה ולילה קודם על כל התהליכים. הוא היה האדריכל, הוא היה האדריכל של לבנות את כל המהלך הזה. אז תקשיבי, אולי הוא רופא שיניים, אבל הוא הוכיח שהוא סוחר, סוחר אמיתי.

הוא אמר לכם: אני ישבתי עכשיו עם הליכוד, קיבלתי א',

זה לא היה נכון, אבל אתם אמרתם לו: א', ב', ג'? קח את זה ועוד ד', ה', ו'. ביטן, על מי אתה עובד? נו, באמת. אז אני אומר, הצליח במשא ומתן להוציא דברים בזכות כללי מסחר פשוטים. כל הכבוד לו.

אני אדבר בלשון החוק.

אני עושה בכוונה, כי זה המצב. כך זה היה. הרי לא הבאת להם משהו מהליכוד, אומרים: הינה, הציעו לך את זה.

לא הבאת.

אבל כל הכבוד,

אני לא בא אליך בתלונות בעניין הזה. עשית מה שעשית.

בגלל זה ביבי הזמין אותו לבלפור? מי שהעלה, נתן לו לעבור את אחוז החסימה, זה

בסופו של דבר, מי שהכניס אותו, נתן לו עוד שני מנדטים, כי שניים היו לו, זה נתניהו. כשהוא עבר, אנחנו הפסדנו את השלטון. שאלה: אז בוא תסביר איך זה יכול להיות שהליכוד והציונות הדתית והחרדים מינו את מנסור עבאס להיות יושב-ראש הוועדה לענייני ערבים, שאחראית לכול במגזר הערבי?

לא בתוך משא ומתן? לא. במקרה הצבעתם בפעם הראשונה להעמיד מישהו מרע"מ כיושב-ראש הוועדה לענייני כלל הערבים? נו, באמת. קודם כול, זו ועדה ליומיים. קודם כול, זו ועדה ליומיים. די, ביטן, אבל אמרתי לך שהוא סוחר טוב.

אי-אפשר לעבוד על כולם כל הזמן. אפשר לעבוד על חלק, חלק מהזמן, מה זה שייך? תני לי רגע לענות לך. תני לי רגע לענות לך. מה זה רלוונטי,

הוועדה הזאת, יצא ממנה משהו? לא יצא ממנה כלום, אבל מכם יצא 53 מיליארד שקלים ו-13 יישובים במגזר הבדואי. אז הוא קיבל מאיתנו ועדה. זה כלום, ועדה. אין בזה שום, הוא ידע. ועדה שאמורה לדון

הנושאים, באלימות במגזר הערבי, בהשתלטות על השטחים של הבדואים בנגב. אבל הוא שיחק את המשחק פעם עם זה ופעם עם זה בוועדה המסדרת, ובסוף הוא קיבל כל מה שהוא רצה. תני לי רגע להסביר לך מה היה בבחירות. ואז אנחנו הפסדנו את השלטון,

לא, את שמעת את נתניהו היום. אבל נכון,

לא, אמרת. אני אומר לך, מה שאנחנו רצינו זה דברים אחרים.

ונתנו כל

אז אותך היא לא יכולה להאשים, כי היא צריכה אותך להצבעה הבאה. אותנו היא יכולה להאשים, להגיד שאנחנו אשמים. אנחנו לא נגד החוק שלך. אנחנו אמרנו שבאילוצים, כמו שיש אילוצים קואליציוניים, יש אילוצים אופוזיציוניים. אצלנו באופוזיציה חלק מהמפלגות לא הסכימו. כמו שאתה לא רצית, גם אצלנו לא רצו. נאלצנו להצביע איתם. אותו דבר אתה. היו צריכים לא להעלות, כי בהסכמים הקואליציוניים שלכם כתוב במפורש שזה לא יעלה. הם עשו תרגיל בהסכם. הם חשבו שכולם מטומטמים. הם עשו הסכם איתך, ועשו הסכם אתה ששם מותר ואצלך אסור.

ובמצב הזה שנוצר אתה קובע, כי אתה נגד ואתה הצבעת נגד, הליכוד הצביע נגד, כי לא הייתה לנו ברירה, בגלל שיש לנו מפלגות באופוזיציה, זו טעות, ביטן.

בדיוק כמו שלכם יש מפלגות בקואליציה, ואז זה נפל. אבל את היית צריכה לחשוב ולא לעשות שטויות. היית צריכה לדעת שאי-אפשר להביא את החוק,

עכשיו הוא נפל לחצי שנה. מה יצא לך מזה?

נכון או לא, מנסור? גם אתה אמרת לה: תדחי, נכון? אז את הופעת בטלוויזיה ביום שבת ואמרת: הליכוד אשם. אי-אפשר כל דבר, אנשים לא מטומטמים. אי-אפשר להאשים. הם לא יודעים את העובדות. אז אי-אפשר להאשים אותם כל הזמן.

בסוף אתה צריך לעמוד מול הבוחרים שלך ולהסביר למה הצבעת נגד החוק הזה למרות שהתחייבתם לזה בבחירות. עכשיו בואו נעבור נושא. אי-אפשר לדבר רק על הנושאים שלך. בואי נעבור רגע נושא, לא מנסור עבאס ולא זה.

אתה קיבלת מדליה. איזה מדליה? אני לא זוכר כבר, אבל ברהט נתנו לך מדליה על,

יש להם מדליות, חבל על הזמן. אבל מה חסר שם באולימפיאדה? מה זה מה חסר?

מה חסר? אתה אומר שלא ראית ואתה יודע מה חסר? כי קראתי בתקשורת הערבית שאין ייצוג ערבי במשלחת הישראלית.

קודם כול, בנושא של ספורט עולים הטובים ביותר. בסדר, אני לא מלין על זה. תן לי רגע. זה לא נושא דומה, של ייצוג או לא, כי אתה לא יכול ללכת אם לא עברת את המינימום לאולימפיאדה, אז מה זה משנה?

אני לא מתכוון לאפליה מתקנת בספורט, אחר כך יהיה לא נעים שם.

אבל זה אומר שהמדינה עדיין לא משקיעה בתחומי הספורט האולימפיים. תסתכל על קבוצת הכדורגל, בכדורגל יש נוכחות גם בליגה וגם בנבחרת. ברור, אבל המגזר הערבי לא משקיע במקצועות, אין לנו סיכוי, לא, אתה רוצה לצאת לאולימפיאדה.

אני אסביר לך, מנסור. צריכים לעשות אולימפיאדה לשמנים. אני וביטן נככב שם. מה קרה לך, אני והוא מקבלים בטוח זהב וכסף. תשמע, אני אגיד לך, אתה צודק בדבר אחד: ההשקעה. השאלה היא איזה מקצועות אולימפיים הציבור הערבי,

בדרך כלל זה ילדים שצריכים להעפיל, הם רוצים אותם.

אני חושב, משקיעים יותר באגרוף, נכון?

אז יכול להיות שצריך להשקיע באגרוף על מנת שיבואו צעירים ויוכלו לקבל מדליה בישראל. יכול להיות שאתה צודק בעניין הזה. זאת אומרת, צריך לבחור מקצועות שרוצים אותם במגזר, והם יכולים להגיע לתוצאות מאוד טובות. זה יכול להיות. אז צריך לפנות לוועד האולימפי ולהגיד להם לעשות את זה, בזה אתה צודק, אבל אתה לא יכול לשלוח מישהו שלא עבר את המינימום האולימפי.

בספורט אין דבר כזה אפליה מתקנת. בספורט אי-אפשר לעשות אפליה מתקנת. זה לא אוניברסיטה וזה לא משהו כזה. יכול להיות שנוציא עוד שתי מדליות. תראה איזה בלגן. בהתחלה היינו באופוריה גדולה, שילדה בת 19 קיבלה את הארד. כבר חשבנו שאנחנו הולכים לקבל 20 מדליות. כולם היו מבסוטים.

שהצליח מאוד באליפות עולם, באליפות אירופה,

היינו בטוחים שהוא יקבל לפחות שתי מדליות אישיות. הם עלו לרבע גמר, סליחה, היו בתחרות על הארד ולא הצליחו.

אחר כך נכנסנו לדיכאון בגלל שראינו שהמצב קשה, ואז באה הנבחרת, ניצחה את רוסיה וקיבלנו ארד. פתאום קיבלנו עכשיו זהב בהתעמלות, שזה מקצוע קשה, זה לא ג'ודו. יש אתלטיקה, שחייה והתעמלות, שזה המקצועות העיקריים. שם הוצאנו מדליית זהב. עכשיו יש את ההתעמלות האומנותית, שאנחנו מסוגלים להוציא שם,

יש את ריצת המרתון, ושם היא קיבלה תוצאות שיכולה להוציא גם מדליה. השאלה היא באיזה כושר היא תבוא לתחרות. זאת התחרות האחרונה באולימפיאדה, זאת התחרות שסוגרת את התחרויות. אני מקווה שהתוצאה תהיה טובה. בכל מקרה, עם כל הכבוד לכל הביקורת שהייתה,

הם עושים את המאמצים הכי גדולים להוציא מדליה. מה, הם לא רוצים להוציא מדליה, הצעירים האלה? ומה שמוציאים, ברכה, מצוין. לאיזה מדינה יש שליטה בזכייה במדליות? היום אוסטרליה, אוסטרליה? תשמע טוב, האמריקאים, משום מה, אם תראה את טבלת המדליות, הם אומנם גבוהים, מקום שני, אבל סין עברה אותם. ותראה, בשחייה, אוסטרליה הצליחה להשיג תוצאות מצוינות והרבה מאוד מדליות. בניגוד לעבר, שפעם, אני התפלאתי, שאלתי: איך יכול להיות דבר כזה, שגם באתלטיקה וגם בשחייה ארצות הברית ירדה? יחסית. אמרו לי: הם הפסיקו להשקיע. ההשקעה של ארצות הברית עכשיו בספורט הזה היא פחותה. הם משקיעים בכדורסל. ראית, במשחק הראשון באו כוכבי ה-NBA,

והפסידו נגד צרפת.

ספורט זה ספורט, אבל הם באמת הפתיעו לרעה. אין להם מוטיבציה. הם לא מקבלים מיליונים. הם הפתיעו לרעה בכל מה שקשור לשחייה.

גם באתלטיקה הם לא הצליחו מי יודע מה. תסתכל בריצת 100 מטר, גברים ונשים, ג'מייקה ניצחה את כל המדליות בנשים. איפה האמריקאיות שתמיד היו רצות? אין את זה. יש בעיה. מי השיאן היום ב-100 מטר?

אני לא יודע. לא ראיתי. השיאן לא מעכשיו, השיאן מלפני זה. מאיזה שנה? יש לך את השיאנית ב-100 מטר משנת 1988, 100 מטר נשים. אומרים שהריצה של השיא הייתה לא חוקית. האמריקאים אמרו שלא הייתה רוח גבית. הרוח גבית הייתה של 4 קשר ולכן זה לא חוקי, אבל האמריקאים אמרו שהשעון שבודק את זה התקלקל. ולכן מאמינים שקשה מאוד יהיה לשבור את השיא עולמי הזה, 10.49. עכשיו הצליחו לשבור את השיא האולימפי של אותה בחורה שעשתה את ה-10.49, 10.62, אז עשו 10.61, אבל להגיע ל-10.49 זה בעייתי. בוא נגיד, כשאני אראה שהישראלית רצה כל כך מהר, או שישראלי רץ כל כך מהר, אז נגיד עלא כיפאק. בוא נראה. וזה לא משנה אם זה יהודי או ערבי. הינה, אני אומר לך, לא משנה, העיקר שיבוא מישהו ויעשה את זה. סיימתי, אני רואה. תודה רבה. תודה רבה לדוד ביטן. תרגיש טוב, הרבה בריאות. חבר הכנסת אבי מעוז, אני מקווה שבחרת לך נושא, שנוכל ככה לנהל שיחה, כי אני לא ישנתי בלילה ואני בקושי מחזיק את עצמי, אז שיהיה מעניין, אבי. אבי, כתוב אצלי שאתה מדבר 45 דקות.

לא נטו. אדוני היושב-ראש, כנסת מאוד נכבדה, כבוד השר, כבוד השר המחליף או השר המשועמם, אני לא יודע, מה, אין עבודה במשרד?

איפה אמסלם?

מקווה, אדוני היושב-ראש, בפעם הקודמת היה מעניין, ואני מקווה שהפעם יהיה מעניין לא פחות. אני רוצה לדבר הפעם על הנדסת תודעה. זה נושא שקרוב מאוד לליבי, אני מקדיש לזה הרבה זמן, ואני רוצה להסביר איך אפשר להנדס ולעוות תודעה של ההמונים, לפי איזו שיטה. זאת שיטה מאוד מובנית, ומשתמשים בה, ואפשר להזיז תזוזות למקומות שנחשבו פעם בלתי קבילים לחלוטין. למשל קניבליזם, אדוני יודע שזה דבר שלא עולה על הדעת, אבל אפשר לשנות את דעת הקהל, שקניבליזם יהפוך להיות פופולרי ואפילו מוסרי. אחד המאפיינים המרכזיים של הפוסט-מודרניזם זה המרת ערכי הטוב והרע. ערכי האמת והשקר שהחברה האנושית האמינה בהם בתקופה המודרנית, להמיר אותם לשיח של נרטיבים, שבו לכל אחד ולכל חברה יש את הנרטיב שלו או שלה, ואין עדיפות לנרטיב אחד על משנהו. הבעיה היא שהתפיסה הזאת לא נשארת בתחום עולם הרוח והדעות, אלא היא גולשת אפילו לעולם המדע והמוסר, ואפילו ביחס לדברים הבסיסיים ביותר והכי מובנים מאליהם. וכל זה הוא רק לכאורה. למען האמת, מובילי הדעה הפרוגרסיביים דבקים באמיתות הפוסט-מודרניות שלהם בקנאות פנאטית חשוכה. הם לא בוחלים בשום דרך לבטל, להשתיק, להכפיש, לגנות, להוקיע ולהוציא אל מחוץ ללגיטימציה את כל מי שמעז לערער על תפיסותיהם ולדבוק בתפיסות השמרניות בדבר אמת ושקר וטוב ורע. יש תיאור הומוריסטי למציאות ההזויה הזו שנעשה בסרטון אמריקאי קצר בשם "מתמטיקה אלטרנטיבית".

בוא נעשה בחינה קצרה: 2 ועוד 2? 4. עוד מעט תראה שאתה טועה, אדוני. כן.

שיעור בבית הספר. המורה קוראת לתלמיד ואומרת לו: תראה, קיבלת אפס במבחן, אבל אל תיעלב.

כתבת ש-2 ועוד 2 שווה 22, אבל באמת זה 4 ולא 22. אמר לה הילד: לא,

2 ועוד 2 זה 22. המורה אומרת לו: בוא תראה, יש לי פה שתי אצבעות, שתי אצבעות, כלומר, שתי אצבעות ועוד שתי אצבעות, כמה זה יוצא? 22? הילד בוכה, טורק את הדלת ויוצא החוצה.

מגיעים ההורים, אומרים: אנחנו ההורים של הילד הזה.

אומרת המורה: הוא אמר ש-2 ועוד 2 זה 22. שואלים ההורים: ואז מה? אומרת המורה: זו טעות. אומרים ההורים: את לא פה בשביל לקבוע אם דבר זה נכון או לא, נאצית שכמותך. אומרת המורה: מה פירוש נאצית? האם 2 ועוד 2 זה לא 4? אומרים ההורים: אז מה את חושבת, שאת יודעת הכול? נדבר עם המנהל עלייך. האימא נותנת למורה סטירה ויוצאת מהחדר בקריאה: איזו חוצפה.

המנהל קורא למורה ואומר לה: אם כן, שמעתי שהייתה תקלה אצלך וצריך לטפל בזה. את צריכה להתנצל.

אני צריכה להתנצל על זה שקיבלתי סטירה? אומר המנהל: תראי, תתנצלי, תגידי שטעית, מה קרה? זה לא תפקידנו להחליט מה אמת ומה לא אמת. אל תדחי את ההשקפה של הילד. אומרת המורה: אבל זו לא השקפה, זו מתמטיקה. אומר המנהל: את מחשיבה את הילדים לאפס וזה לא טוב. מורה צריכה לכבד את הילדים ואת הדעות שלהם. אומרת המורה: אבל זה לא נכון. אומר המנהל: אז מה, אני טיפש ורק את החכמה? יום ד', הפגנה רבתי מחוץ לבית הספר שבו המורה מלמדת. מאות הורים עם שלטים בחוץ צועקים: תתנצלי, בושה. חלקם מעוצבנים ומתנפלים עליה, והשומר סוגר את הדלת ומציל אותה. הם צועקים: למה בכלל את מחנכת ילדים אם את שונאת ילדים?

קמה ועדה אקדמית גבוהה, יושבים בה אנשים מכובדים וחכמים, וזימנו את המורה לוועדה. אומרים לה: תראי, את צריכה לחזור בך, את צריכה להיות פתוחה לאפשרות שיש עוד תשובות. אומרת המורה: אבל זה לא אמת, זה טיפשי. אומרים המכובדים: וכי כל מי שלא מסכים איתך הוא טיפש? אומרת המורה: אבל יש רק תשובה אחת. אומרים לה: תחשבי מה תגיד התקשורת, לכן אנחנו משעים אותך זמנית עד שתחזרי בך

אומרת המורה: אתם משעים אותי מהעבודה? אומרים המכובדים: כן, את הבאת את זה על עצמך.

המורה אורזת את כל הציוד שלה מבית הספר וחוזרת הביתה, פותחת טלוויזיה ושומעת: אם כן, מאזינים יקרים, תיק 22, יש שם מורה קיצונית קומוניסטית שמפירה את זכויות החירות של התלמידים, מתנהגת באליטיסטיות ודורכת על התלמידים התמימים. ואתם שואלים את עצמכם למה? בגלל שהיא טוענת שהתשובה שלהם לא נכונה. המורה מתעצבנת ומחליפה ערוץ. ושוב שומעת: אם כן, תיק 22, אנחנו הבאנו כמה מלומדים. מה אתה אומר, פרופ' א'? "2 ועוד 2 זה 4". ואתה, פרופ' ב', מה אתה אומר? "2 ועוד 2 זה 22". יופי, כך צריך להיות. צריך דיון בריא. המורה מחליפה ערוץ ושומעת את הקריין מדבר בטלוויזיה: אם את כל כך שונאת את אמריקה לכי ללמד בבית ספר קומוניסטי בצרפת. סוגרת את הטלוויזיה והולכת לישון. ביום השביעי המנהל מתקשר למורה: את מוזמנת לבית הספר. היא אומרת: טוב,

באה לבית הספר ורואה סוללה של עיתונאים, מצלמות והמון אנשים. אומר לה המנהל: תראי, אנחנו באנו לקראתך פה ואנחנו מקבלים את דעתך, אבל את גם צריכה לקבל את הדעות של האחרים. ניסינו, אבל את מתעקשת. את צריכה קצת פתיחות אקדמית. אבל בכל זאת אנחנו באים לקראתך, אנחנו נשלם לך את המשכורת של החודש הזה, 2,000 דולר, וגם את המשכורת של החודש הבא, עוד 2,000 דולר, אז הינה, קחי 4,000 דולר. המורה אומרת: לא, לא, 2,000 דולר ועוד 2,000 דולר זה 22,000 דולר. אוה, טוב. אדוני היושב-ראש, הסיפור אולי משעשע, אבל המציאות הזויה וכואבת. רק אביא כמה דוגמאות, ואחרי זה אתייחס למה שקורה בארץ. דוגמה אחת: פרופסור בבית הספר לרפואה באוניברסיטת קליפורניה עצר במהלך שיעור על מנת להתנצל על כך שאמר את המילים "כשאישה בהיריון", מה שאומר שרק נשים יכולות להיכנס להריון. הוא התנצל מעומק ליבו, ואמר שלא הייתה לו כוונה לפגוע באף אחד. מציאות שקרתה, פרופסור בבית הספר לרפואה באוניברסיטת קליפורניה. בוויקיפדיה, הוויקיפדיה היא מקור מידע עבור חלק ניכר מהמין האנושי בחברה המערבית. היא מגדירה את עצמה כמיזם רב-לשוני לחיבור אנציקלופדיה שיתופית חופשית ומהימנה.

לארי סנגר, ממייסדי ויקיפדיה, פרסם בזמן האחרון מאמר מטלטל על ההטעיה וחוסר הנייטרליות של ויקיפדיה. כשאני אומר "בזמן האחרון", זה לפני חודש בערך. במאמר הוא סוקר כמה דוגמאות של אירועים משמעותיים שקרו בשנים האחרונות בארצות הברית ובעולם ושל ויכוחים ערכיים שמסעירים את החברה המערבית. הוא מראה כיצד התיאור שלהם בוויקיפדיה היה מוטה בצורה משמעותית לצד אחד, ובאופן מפתיע ביותר זה לא היה הצד השמרני. וכך הוא כותב במסקנת המאמר, ואדוני, זה אחד שייסד את הוויקיפדיה. ככה הוא כותב,

נושאים שנויים במחלוקת אלה הם בדיוק המקום שבו עלינו לצפות לראות יחס הוגן לדעות חלופיות בוויקיפדיה, אבל אנחנו לא רואים זאת. לא שזה חדש, אבל זה חוזר על עצמו. ויקיפדיה מסרבת להיות נייטרלית, ולכן מדיניות נקודת המבט הנייטרלית שלה היא מס השפתיים שכולו חרפה וצביעות. עורכי ויקיפדיה מוטים כל כך, שהערכים שהם עורכים נראים יותר כמו תעמולה מאשר תוכן עיוני ראוי לציון. מקורות מידע מרכזיים רבים של שמרנים או של בעלי דעות מנוגדות מוחרמים בוויקיפדיה. רק מקורות פרוגרסיביים וגלובליסטים וידידותיים לפרוגרסיביזם הגלובליסטי מותרים בוויקיפדיה. הם פשוט משתלטים בבלעדיות על מה שראוי בעיניהם לחשיבה. הם רוצים לקבוע את גבולות הדיון, והם רוצים לומר לכם איך

ואני ממשיך לצטט: מסיבות אלה, כך כותב מייסד הוויקיפדיה, לא מופרך לומר שוויקיפדיה, כמו מוסדות מוטים פוליטית מאוד נוספים רבים בעולם הדיגיטל האמיד שלנו, הפכה עצמה למעין משטרת מחשבות שאוזקת למעשה כל נקודת מבט שמרנית שהיא חולקת עליה. דמוקרטיה לא יכולה לשגשג בתנאים כאלה. אני טוען, כך טוען אותו לארי סנגר, ממייסדי הוויקיפדיה, אני טוען, הוא אומר, שוויקיפדיה הפכה ליריבה של הדמוקרטיה הבריאה.

סוף ציטוט ממאמר שהוא כתב. מן העבר השני, מקרה שלישי, התפרסם לפני כשלוש שנים, על שלושה אקדמאים אמריקאים שערכו ניסוי. עכשיו אני מגיע לאקדמיה. חשבנו שכל העולם הזה ששייך להבניות החברתיות הוא לא במדע, כי המדע הוא אמת מוחלטת,

התפרסם לפני כשלוש שנים על שלושה אקדמאים אמריקאים שערכו ניסוי: הם שלחו 20 מאמרים שבנויים כמאמרים אקדמיים לכתבי עת נחשבים בתחום מדעי הרוח,

שהמאמרים עסקו בנושאים הזויים והכילו טענות מגוחכות, כמו למשל מאמר על תשתית לאסטרונומיה פמיניסטית, שבו טענו כי האסטרונומיה היא מדע גברי שיש לתקנו על ידי שילוב של אסטרולוגיה פמיניסטית, או מאמר על תרבות האונס של כלבים בפארקים, שאחת ממסקנותיו הייתה שיש לאמן גברים עם קולר ורצועה, כמו כלבים, כדי ללמדם להפסיק להתנהג באלימות. את המאמרים, 20 מאמרים, אני מזכיר, הם בנו בצורה אקדמית מקובלת, ובאופן שידבר בשפה הליברלית ה"נכונה", במירכאות. המאמרים זכו לשבחים. שבעה מהם התקבלו לפרסום, עוד כמה היו בתהליך, ורק שישה, מתוך 20, רק שישה נפסלו. השניים שהזכרתי, על האסטרונומיה הפמיניסטית ועל תרבות האונס של כלבים בפארקים, השניים שהזכרתי קודם התקבלו לפרסום, ואני מזכיר: בכתבי עת ידועים.

הוא דרך אחת שבה מועלמות דעות ואמיתות מסוימות, בעוד אחרות, אלו הנאורות והנכונות, מועלות על נס. ישנה דרך נוספת, שהיא דרך שהיא משלימה את הדרכים שראינו עד עכשיו, ועל הדרך הזאת אני רוצה להרחיב מעט,

מוכרת כהזזת חלון אוברטון, ותכף אני אסביר. ישנה דרך נוספת ומשלימה של מובילי הדעה הפרוגרסיבית, והיא מהלך ארוך טווח של השפעה על הדעות הרווחות בחברה, מה שמוכר כהזזת

חלון אוברטון הוא טווח הרעיונות המקובל בשיח הציבורי, שנקרא על שמו של המהנדס ג'וזף אוברטון. אוברטון היה מהנדס חשמל ומשפטן שכיהן כסגן נשיא במכון מחקר וחינוך במישיגן. לפני 18 שנים, בגיל 43, הוא נהרג בתאונת מטוס. על פי המודל של אוברטון, כל רעיון, רעיון חברתי, כל רעיון, נמצא על ציר שהנקודות שלו הן חמש נקודות, וכל נקודה נקראת חלון, ואתה פשוט צריך להזיז את הרעיון מהחלון הכי נמוך אל החלון הכי גבוה, ותכף נסביר את זה. הנקודות שלו הן חמישה. חמש.

צודק, תודה. בשביל זה יש שר תורן במליאה. חמש נקודות, צודק. חמש הנקודות: נקודה ראשונה, בלתי מתקבל על הדעת. זה רעיון שהוא בלתי מתקבל על הדעת, לאחר מכן הרעיון עובר לחלון שנקרא רעיון קיצוני, לאחר מכן הרעיון הופך להיות קביל, לאחר מכן הרעיון הופך להיות הגיוני, לבסוף הרעיון הופך להיות פופולרי. כל מה שנדרש לפי מודל זה כדי להכשיר רעיון מסוים או כדי לפסול רעיון אחר הוא לדאוג להזיז את הרעיון על הציר. אם יש רעיון מקובל ואתה רוצה לפסול אותו, תזיז אותו מהחלון הפופולרי על הציר עד שהוא יהיה בלתי מתקבל על הדעת. אם אתה רוצה להכשיר רעיון מסוים, תזיז אותו על הציר מהחלון של בלתי מתקבל על הדעת על הציר עד שהרעיון יהיה פופולרי. דבר זה של הזזת הרעיונות על הציר נעשה כמובן בצורה שתהיה סמויה מן העין. התהליך כולו הוא תהליך של הנדסת תודעה סמויה מן העין שבה הציבור, הקהל, עובר מרעיון בלתי מתקבל על הדעת לרעיון פופולרי. בלוגר רוסי הדגים לפני כשבע שנים, תן לנו למשל דוגמה.

בלוגר רוסי הדגים לפני כשבע שנים איך מודל אוברטון יכול לעבוד על כל רעיון שנראה מופרך לגמרי למוסר ולהיגיון האנושי, כמו למשל, אדוני היושב-ראש, בפתיחת דבריי אמרתי שנדבר על קניבליזם, נכון? הרעיון של קניבליזם כרגע הוא בלתי מתקבל על הדעת. הוא נמצא בחלון התחתון של הבלתי-מתקבל על הדעת. קניבליזם לא מקובל כיום בשום מקום בעולם המערבי, והוא נחשב לטאבו שאין לעבור עליו. זה שלב בלתי מתקבל על הדעת, או בניסוח של מודל אוברטון, הוא נמצא בחלון אפס הזדמנויות,

יש לו אפס הזדמנויות לפרוץ את המסגרת הזאת של החלון שבה הוא נמצא.

בשורה של צעדים איטיים ונחושים אפשר בהחלט להפוך את הקניבליזם לאפשרי. מה הצעד הראשון שנעשה? נגיד שאנחנו רוצים להפוך את הקניבליזם לדבר אפשרי. הצעד הראשון, אנחנו נארגן כינוס מדעי בנושא אנתרופולוגיה של מנהגים אקזוטיים בפולינזיה. למדע מותר לדון על כל דבר. כבר הזכרנו את אותם 14 מאמרים מדעיים הזויים לחלוטין שנכנסו לתוך כתבי עת אקדמיים ידועים. לאחר הכנס, אחרי שארגנו את הכנס המדעי, יתפרסמו ציטוטים ומסקנות, ופרופסור אחד יתראיין לכלי תקשורת ויספר על האקזוטיקה והחן שבמנהגים הפראיים של תושבי פולינזיה,

בלי שתשימו לב, או בלי שנשים לב, החלון של אוברטון התחיל לזוז. ואני מזכיר שאנחנו צריכים לעבור מהבלתי-מתקבל על הדעת, לפופולרי. לקיצוני, עד לפופולרי, מטאבו שאסור לדבר עליו לנושא שנחקר במסגרת אקדמית מכובדת. הצעד השני, מה נעשה בתור צעד שני? יהיה שינוי השם, תוך גינוי אלו שמסרבים לעסוק בנושא מטעמי מוסר. הרי אי-אפשר להתעלם מהמדע, ואחרי שעשינו כינוס מדעי, זה הופך להיות מדעי, ומי שיסרב לעסוק בנושא יוכרז כמתנשא וצבוע. כדי לנתק את הדיון האקדמי מהדעות הקדומות, חייבים להמציא שם אלגנטי לקניבליזם, כדי שכל מיני מתחסדים צרי אופקים לא ישפטו את העוסקים בנושא ויקראו להם בשמות גנאי המתחילים באות ק'. ההכרח לשינוי השם לפי אוברטון מגיע מכך שאי-אפשר להמשיך להשתמש במונח קניבליזם בגלל האסוציאציות שהוא מעורר. חייבים להמציא לו שם מכובד יותר, שיסתיר את המהות האמיתית של התופעה. לכן נבחר כתחליף את המונח הלטיני אנתרופופגיה. בסדר, שינינו את השם. זה כבר שם לטיני, שם מכובד, עושה רושם מדעי.

צריך להביא הוכחה מהעבר הרחוק לכך שאנתרופופגיה יכולה להיות לגיטימית בהחלט בתנאים מסוימים.

אנחנו לוקחים את התופעה, שהייתה בלתי מתקבלת על הדעת, והפכנו אותה לתופעה קיצונית, אבל היא תופעה שמקובלת במקרים מסוימים, בתנאים מסוימים. אפשר לספר את האגדה על האם המסורה שנתנה לילדיה המתים מצמא לשתות את דמה שלה, או להיזכר במקרה שבו קברניט מטוס שהתרסק אפשר לצוות המטוס לאכול פצוע שכבר נטה למות כדי שכל הניצולים לא יגוועו ברעב. בשלב השלישי, אחרי שעברנו את שני השלבים האלה, אנחנו עברנו מבלתי מתקבל על הדעת לקיצוני. עכשיו אנחנו נעבור לקביל,

אנחנו נעבור לקביל ולאחר מכן נגיע להגיוני ופופולרי. בשלב השלישי הדיון בנושא כבר הופך לגיטימי לחלוטין. כך למשל טענות שלפיהן אין שום נזק מדעי באכילת בשר אדם, סברות שהחשק לאכילת בני אדם הוא גנטי ואפילו רעיונות כי לאנשים חופשיים יש זכות להחליט לבד מה הם יאכלו או שמישהו יאכל אותם, מזיזים את העיסוק בנושא לשלב הרציונלי, והשלב הרציונלי הוא השלב ההגיוני שבו אכילת אדם נשקלת כבר בפועל. לאנשים השפויים, מה נעשה עם אנשים שפויים שעדיין רוצים לאחוז באמת ורוצים לאחוז במציאות? האנשים השפויים, שמתנגדים לתופעה, כבר אפשר לכנות אותם או לקרוא להם שמרנים רדיקליים. הם לא מוכנים להשתנות, הם עדיין בתפיסות המיושנות, מסרבים לקבל הוכחות מדעיות לכך שלאכול אנשים זה דבר נורמלי. הם מוקעים כפשיסטים, צרי אופקים, שמסרבים לקבל את השונה ונידונים לבוז וללעג התקשורת. אדוני נזכר קצת במה שעושים. השלב הבא, הרי אנחנו צריכים להעלות אותו על ציר אוברטון, אנחנו צריכים להעלות אותו מההגיוני, מהרציונלי, למקובל.

לאחר מכן לפופולרי. קודם כול למקובל. השלב הבא הוא להעלות את הנושא לסדר-היום הציבורי דרך כלי התקשורת. בסרטים מופיעות דמויות של אנשים שאוכלים אנשים אחרים, שירים נוגים העוסקים בנושא זוכים למאות אלפי צפיות, ובעיתונות נחשפים בכתבות שער אומנים, במאים ואנשים ידועים שחושפים לראשונה כי הינה, גם הם אוהבים לאכול בשר אדם. בשלב הזה העיסוק בקניבליזם הוא כבר ראוי וכשר לחלוטין, והדרך לשלב החמישי והאחרון, שהוא חקיקה והסדרת אכילת אנשים בחוק, היא ראויה ומתבקשת. קבוצות לוביסטיות בממשלה מתאגדות ופועלות לשינוי החוק, משאלי עם מוכיחים שישנו אחוז גבוה של תומכים בתהליך לגליזציה של קניבליזם מתפרסמים, ופוליטיקאים מתחילים לרכוב על הגל ולהנפיק הצהרות שגם הם תומכים במתן זכויות לכולם, גם לאלו שאכלו פעם מישהו או חולמים על היום שבו יאכלו מישהו. בשלב האחרון, הרי אנחנו צריכים להעלות אותו מהשלב המקובל לשלב הפופולרי, הציבור כבר נשבר: מי אמר שזה כל כך נורא בעצם? גם אנשים שבעומק ליבם מזדעזעים משבירת כל חוקי המוסר האנושי, בניגוד לכל היגיון, מפחדים להביע את דעתם בקול כדי שלא יוקעו כקיצוניים שמתנגדים לזכויות אדם. הם שותקים ועומדים מנגד כשחוקים האוסרים איסור אכילת אדם נחקקים, ותוהים איך ייתכן שמה שהיה בגדר טאבו מאז ומתמיד הפך פתאום לסמל הקדמה והליברליזם ומוגדר כנורמלי לחלוטין. ברוך הבא, אדוני השר.

אנחנו נברך את השר יועז הנדל. שר התקשורת. הוא פספס, אבל הוא מחונן. אנחנו מדברים על הנדסת תודעה. הוא יודע בדיוק על מה אני מדבר. נכון, הוא עסק בזה. כל אחד עוסק בזה מתישהו. אני מניח שהוא מכיר את הרקע, ואני מניח שהוא קרא על אוברטון,

אני מוכן brief קצר, אבל אחרי 45 הדקות שלי. לא, לא, אני כבר אחרי האמצע. אחרי רבע שעה. זה מה שנשאר? כן, זה מה שנשאר.

כבר חצי שעה.

לא כל אחד, אדוני השר. עוברים משלב לשלב, בלתי מתקבל, רעיון קיצוני, קביל, מקובל ופופולרי.

עברנו על ציר אוברטון מהשלב של בלתי מתקבל על הדעת מול אפס חלון הזדמנויות.

אין לי ברירה. יש לנו ניסיון עם היושב-ראש. הוא מאזין ומקשיב. אנחנו בדו-שיח, וזה טוב. הוא מפרה אותי, וגם אני מניח שזה מפרה את אדוני היושב-ראש ואת כל המאזינים. הייתה לנו שיחה בשבוע שעבר על "אדון", ובסופו של דבר סיכמנו שגם אם אני אומר לו "אדוני" או הוא אומר לי "אדוני", זה מטעמי נימוס, אני לא האדון שלו והוא לא האדון שלי. הוא הקשיב, וכמו שהוא מקשיב עכשיו, הוא הקשיב גם בפעם הקודמת,

ולכן היום אנחנו אומרים אחד לשני "אדוני" בפה מלא, בלי להסס או לתת להם את המובנים האחרים. נכון, אדוני היושב-ראש. כל מה שדיברתי עכשיו עוד לא קרה ביחס לקניבליזם, אבל ביחס לנושאים אחרים זה קרה וקורה. כך לדוגמה, למרות שהמפלגה הקומוניסטית רצחה עשרות מיליוני איש במדינות שבהן עלתה לשלטון ובעבר אנשים בארצות הברית הועמדו לדין בשל אהדתם לקומוניזם, כיום הקומוניזם זוכה לאהדה ולסלחנות באמריקה. דמותו של צ'ה גווארה, שהרעיב למוות אלפים מבני עמו ורדף אותם, מודפסת על חולצות שנמכרות בהמוניהן. אפילו מאו דזה דונג, דיקטטור שידיו מגואלות בדמם של עשרות מיליונים ממתנגדיו, זוכה להערצה בקרב חוגים מסוימים. הסיבה העיקרית לכך היא נוכחות ופעילות של אנשי אקדמיה מובילים באמריקה שהיו בעמדות כוח אקדמיות וארגנו כנסים ודיונים באוניברסיטאות בזכות הקומוניזם.

אקדמיה, אשר כונו "אסכולת פרנקפורט", גם כתבו ספרים שבהם המשיכו לדון בקומוניזם ובמרקסיזם כאופציה חברתית לגיטימית. כיום הקומוניזם נחשב בחלק גדול מחוגי החברה לרעיון רומנטי שכשל שלא באשמתו.

חבריי חברי הכנסת ואדוני השר, אני רוצה לדבר על תופעה, שאני מבקש, הנאום שלי נשמע פה, אני לא רוצה להיות נביא ואני לא בן נביא, והנבואה,

מאז שחרב הבית ניתנה לשוטים, אבל אני רוצה לדבר על תופעה שאני חושש שבארץ זה השלב הבא: פדופיליה. פדופיליה היא תופעה מתועבת שנחשבת לטאבו? בישראל עדיין כן. אדוני ישמע את אזהרתי מעל במה זו: בארץ היא עדיין תופעה מתועבת, אבל כנראה שכבר לא בכל מקום. לפני כן, בעולם, מה המצב? יש מדינות שכבר, בבקשה. בהולנד פסק בית משפט לפני 15 שנה שמפלגת אהבת אחים, שמכשירה חלק מתופעות הפדופיליה, יכולה להתמודד בבחירות. השופט קבע בפסיקתו: יש לראות את חופש הביטוי וחופש ההתאגדות כיסודות הדמוקרטיה, ולמפלגת אהבת אחים יש גם זכות לחופש כזה. בשבדיה, לפני כ-11 שנה, פוליטיקאי הביע את עמדתו בדבר הכשרה של צריכת חומרים פדופיליים. אגודת העיתונאים פרסמה תמיכה בעמדתו בטענה שהגבלה על פורנוגרפיה עם ילדים עלולה לגרום בעתיד צנזורה על יצירות אמנות שונות שבהן מופיעים ילדים. השלב הבא היה שבירחון אקדמי פורסם מחקר שלפיו ניצול מיני של ילדים פחת בצ'כיה, לאחר שהחוק התיר, אחרי 1989, החזקה ושימוש בחומרי תועבה לילדים. לפני חלון אוברטון, השלב הבא הוא שינוי השם.

ב-2011 התקיים בבולטימור בארצות הברית כינוס בהשתתפות אנשים מתחום הרפואה. באותו כינוס השם פדופיליה, שנושא קונוטציה שלילית, כבר נמחק. התופעה קיבלה שם אלגנטי יותר. אדוני יודע מה השם? לא. הפדופיליה נקראת "אנשים הנמשכים לקטינים". מה רע בזה? אם אנשים שנמשכים לבני מינם אין בזה שום רע, מה רע באנשים שנמשכים לקטינים? הקריאה שיצאה מהכינוס דרשה שלא לראות בפדופילים פושעים או סוטים. "לא צריך להניח", זה ציטוט, "שמבוגרים שנמשכים לקטינים מתעללים בילדים או שהדחפים המיניים שלהם אינם נשלטים". לא צריך להניח כך. כשיום אחד פדופיל כזה יתקבל ויהיה מורה בכיתה א', תבינו. אדוני היושב-ראש, תזכרו מה אמרתי פה. תזכרו גם את היום. תבינו איפה זה התחיל. יש סימנים בארץ שיש קבוצות או מגמות כאלה? אני אומר שמכיוון שנטייתנו בארץ היא לחקות את מה שקורה בתרבות המערב, ומכיוון שאנחנו כבר הכנסנו לפה כל מיני אג'נדות, ואדוני בוודאי יודע על מה אני מדבר, והן היום נחשבות לא רק ללגיטימיות אלא מעבירים חוקים ובית משפט תומך בדברים האלה, אני אומר לאדוני שתחושתי היא שהשלב הבא הוא הכשרת הפדופיליה או הכשרת המבוגרים הנמשכים לקטינים. אחת השיטות המקובלות להזזת חלון אוברטון כדי לקדם אג'נדות פוליטיות, שנפוצה בישראל, היא הקמת מכוני חשיבה שמפיצים מסמכים שעטופים בדיונים אקדמיים-מדעיים. כך אותו מכון מקדם אג'נדה חברתית או מדינית מסוימת. ככה, אדוני, אני מגיע לאקטואליה. אני עברתי ועד עכשיו הראיתי את השיטה. אמרתי ממה אני חושש: אני מאוד חושש מהדבר הזה, מהפדופיליה, אפשר להעיר הערה, אדוני? כן, בוודאי. דווקא פדופיליה לאורך השנים הפכה להיות תופעה יותר מוקצה, אם אתה בודק את צרפת של שנות החמישים והארבעים לעומת היחס לפדופיליה היום. והיחס לקהילה הלהט"בית הפך להיות לגיטימי. זה בדיוק הפוך ממה שאתה מציג.

שהיחס לקהילה הלהט"בית הפך להיות מקובל בכל בעולם על פי ציר אוברטון, ואני אומר שהשלב הבא של אוברטון יהיה הפדופיליה. אבל התנועה היא הפוכה. פדופיליה הוקצתה, לא לא לא. הינה, דיברתי על שבדיה ודיברתי על הולנד ודיברתי על העולם המערבי, שהיום מכשיר פדופיליה. ואדוני, ניפגש בעוד 15 שנה, בבריאות טובה, לא יודע אם מעל במה זו, אני מקווה שלא, ואנחנו נמשיך בדיון. אני מברך על התחלפות היושב-ראש. בבקשה, מכובדי. ברשותך, אני אמשיך לשבת ולשמוע. אני מסיים בעוד שש דקות וחצי, כבר פחות. אני עכשיו בסיום דבריי. השיטה הזאת של הנדסה ועיוות התודעה על פי אותה שיטה הכשירו את הסכמי אוסלו ואת ערפאת וחבר המחבלים שלו, תוך מכבסת, בגלל זה נשארת? רציתי להגיד משהו טוב כשהחלפת אותי. אדוני, יש מה שקרוי טיימינג.

לא אני בחרתי, לא אני תכננתי. אללה כביר, אלוהים גדול. הכול מן אללה. הכול מהקדוש ברוך הוא. ככה הכשירו את הסכמי אוסלו ואת ערפאת וחבר המחבלים שלו, תוך מכבסת מילים על פרטנרים במקום מחבלים, שטחים במקום יהודה ושומרון, ואפילו קורבנות שלום במקום נרצחי טרור. את המחיר שילמנו כולנו בדם. הגיע הזמן שהציבור במדינת ישראל יפקח את עיניו. גורמים פרוגרסיביים, חסרי זהות יהודית ולאומית וחסרי אחריות, פועלים בתהליך של הנדסת ועיוות תודעה ושטיפת מוח שנמשך כבר שנים, במימון של מדינות זרות וקרנות עוינות, כמו למשל הקרן לישראל חדשה, כדי למחוק כל זהות אישית, משפחתית, דתית ולאומית. כך הם פועלים להנדס ולעוות תודעה, כמו שהצגתי בתחילת נאומי, נגד מה שכל ילד קטן יודע מינקותו. הם פועלים כאילו אין איש ואין אישה,

איש או אישה, החלוקות האלה אלו רק חלוקות שנוצרו בהבניה חברתית. כך הם פועלים להנדס ולעוות תודעה נגד המבנה הבסיסי ביותר שמקיים את האנושות מאז בריאת העולם: המשפחה, כאילו משפחה זה לאו דווקא אבא, אימא וילדים, כאילו יש עוד דרכים ליצור חיים ולהיות חוליה בשרשרת הדורות, כאילו ילד לא צריך שיהיו לו אב ואם, כאילו אין זכויות לילדים. הילדים נרמסים, וזה כבר קשור להחלטת בג"ץ על הפונדקאות, אבל לא ניכנס לזה כרגע.

אותם גורמים פרוגרסיביים חסרי זהות יהודית ולאומית וחסרי אחריות פועלים להנדס ולעוות את התודעה, למשל דרך מתווה הכותל, כאילו התורה שבעל פה והפירוש המקובל מדורי-דורות הם רק דרך אחת ביהדות. כאילו ליהדות יש כמה דרכים. כאילו יש עוד דרכים, לא פחות לגיטימיות, כמו דרכי השקר של התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית. ואני רוצה לומר, זה לא במובן האישי כלפי הרפורמים או הקונסרבטיבים, באופן אישי. זה כלפי התנועות שלהם, כאילו ישנם זרמים ביהדות. כל זה כחלק מהניסיון לפגוע במעמדה של תורת ישראל בכלל ובזהות היהודית של מדינת ישראל בפרט. כך, אותם גורמים פרוגרסיביים, חסרי זהות יהודית ולאומית וחסרי אחריות, פועלים במלוא הכוח להנדס ולעוות את התודעה, כאילו עם ישראל הוא עם ככל העמים וכאילו כל דיבור על ייחודו וייעודו של עם ישראל הוא סוג של פשיזם ולאומנות.

במגמה ברורה ומוצהרת להפוך את מדינת ישראל למדינת

עם ישראל חי. זהותה היהודית והלאומית של מדינת ישראל תתחזק, בסופו של דבר, אבל מצער, מאוד מצער ומאוד כואב, הנזק שהתהליכים הללו מחוללים ויחוללו.

אתה יודע מה הבסיס של האמירה "כל אזרחיה", מדינה של כל אזרחיה? זה נאמר לגבי מדינות דמוקרטיות רבות בעולם. השוויון בין האזרחים הוא בבסיס האמירה.

מה הטענה שלך נגד האמירה הזו? אני טוען שאנחנו בעם ישראל יודעים להבדיל. לא הכול שווה.

לא כולם שווים, לדעתך. למשל, איש ואישה הם לא שווים. איש זה איש ואישה זה אישה. למשל, הם שווים. אתה יכול להגיד שהם שונים, אבל הם שווים, אמורים להיות שווים.

מה זה שווים? אז אם אתה מדבר על זכויות, אני אומר: לא הכול שווה. יש הבדל בין קודש לחול. יש הבדל בין קודש לחול. אנחנו יודעים להבדיל בין קודש לחול. בכל מוצאי שבת אנחנו אומרים ברכת המבדיל: המבדיל בין אור לחושך. יש הבדל בין אור וחושך. יש הבדל, אז היהודים זה קודש וערבים זה חול. הם אור, לא לא לא, אני לא אומר. יש הבדל בין אור לחושך. אנחנו אומרים את זה בברכת המבדיל כל מוצאי שבת, המבדיל בין אור לחושך,

לא, ד"ר אחמד. הכוונה של אבי זה לא עכשיו חשוב מה אור ומה חושך, מה טוב ומה רע. הכוונה: שאתה צריך להודות שיש שוני, והשוני הזה מחייב אי-שוויון. זה בדיוק מה שאמרתי. הוא אמר: גבר ואישה הם לא שווים. אני מחיתי על כך ואמרתי: הם שונים אבל הם שווים. אתה אומר: בגלל השוני, אני ואתה לא שווים. שווים, מאיזו בחינה? אין לי את הזכות ללדת ילדים. אני לא יכול להיכנס להיריון. זה לא שולל ממנה את הזכות להיות שווה.

היא שווה מאיזו

יש הגורסים, ואני רופא שעסק בתחום הזה של הלידות, שבגלל ההיריון והכאבים וזה, היא אמורה להיות שווה קצת יותר. ודאי, היא שווה. היא סובלת יותר. אתה לא יודע, אדוני, כמה אני מכבד את אשתי. אתה לא יודע כמה אני מכבד את אשתי.

ואני מכבד כל אישה בעולם. אתה ואשתך שווים? לא, לא. אשתי היא אישה והיא יולדת, היא אם ילדיי, ואני איש, ואנחנו לא שווים. איזה שוויון יש בינינו? הלוואי שאני אזכה להגיע למדרגתה של אשתי.

היא רופאת שיניים, ואנחנו שווים. ולעיתים אני חושב שהיא עדיפה עליי. ודאי, אז אתה רואה שאתם לא שווים. היא עדיפה עליך. מי עושה כלים בבית?

אבל אדוני, ד"ר אחמד, ככה הוא סותר. אבי, אבי, תגיד לו: ככה הוא סותר את עצמו. הוא בהתחלה אמר שאנחנו שווים,

אמרתי, אמרתי שהם שווים אבל היא עדיפה עליי. אוה, השתמשתי במילה "עדיפה",

במילה "עדיפה". אני יצאתי מנקודה הנחה שאני והיא שווים, והיא עדיפה. למה היא עדיפה? כי היריון של תשעה חודשים,

הוא הזכיר את המילים "מי עושה כלים",

אני לא נושא כלים ולא עושה כלים, ואשתי לא עושה כלים ולא נושאת כלים.

אתה משתמש, אז לפעמים בסיטואציות מסוימות היא עדיפה עליי, אבל אנחנו שווים. סליחה שהפסקתי אותך,

אתה משתמש במילה "עדיף", ואני רוצה להימנע מהעדיף. אני לא אומר מי עדיף על מה. לכל אחד יש תפקיד משלו. מי עדיף על מה, אדם או בהמה? לא. אני חושב שהרחקת לכת בדוגמה. למה?

אני אגיד לך איפה אני גם משתמש במילה "עדיף". הגדרת המדינה כמדינה יהודית, ויועז יודע להתווכח בנושא הזה, התווכחנו לא אחת,

אדוני אומר שאני לא יודע להתווכח בנושא הזה?

היה לי ניסיון איתו, זה היסטורי. תרשו לי לסגת. אני נסוג מה, נהניתי מאוד, אדוני. להתראות בחברותא הבאה. אני מעדיף שאתה תגיד: אני נסוג.

זה היה פולמוס של יבנה וחכמיה. הגדרת מדינה יהודית ודמוקרטית: דמוקרטית אומרת שכולם שווים, שאני, אתה והוא שווים, אבל יהודית אומרת by definition, על פי הגדרה, ששלמה עדיף על אחמד כי הוא יהודי ואני ערבי, ואני בחיים לא אקבל את זה. לא לא לא, ואני לא אומר את זה. במובן הפרטי, במובן, תאמר לו: בך בחר השם להיות לו לעם סגולה.

לא לא לא, אני לא מסכים. במובן הפרטי אין עדיפות לי ואין עדיפות לך. במובן הלאומי, ארצנו שלנו היא ארצנו, היא של עם ישראל. היא הנותנת.

מדינתנו היא מדינה יהודית והיא שייכת ללאום היהודי.

זה מחייב לסיים את הנאום שלך מיידית. בבקשה, אני מסיים, אדוני, כי זמני תם. הגישה של, ממקום חילוני, של מדינת לאום.

אבל בוא נסכם שאני בחיים לא אקבל שאחד מכם יהיה עדיף עליי בגלל שאתם יהודים ואני ערבי ואתם יותר טובים ממני.

לא, אדוני. אתה דיברת על עדיפות, לא אני. כן, זה קשור. אני מדבר על זה. אתה דיברת על עדיפות, לא אני.

השאלה זה זכויות לאומיות, לא אחד מול אחד, לא אני מולך, אלא זכויות לאום.

גם אני ממך, על פי הגדרת המדינה כמדינה יהודית, אתה עדיף עליי, גם מבחינה פרסונלית וגם מבחינת לאום. לא לא לא. כלאום, לא.

העדיפות האישית שלך נגזרת מהעדיפות הלאומית שלך, כי המדינה מוגדרת כמדינה יהודית. לא לא לא, בשום אופן לא. זכויות לאומיות,

זכויות פרטיות, הזכויות שלך שוות לשלי. זה הוויכוח הנוקב ביותר בינינו לגבי זכויות קולקטיביות. תודה רבה.

בך בחר השם לעם להיות עם סגולה.

חבר הכנסת בוסו, אני מקווה שתציג גישה אחרת, של יהדות ספרד, למשל. היה פה פולמוס מרתק, חבר הכנסת מעוז. אתה ומנסור עבאס ביחד זה באמת צמד תנאים. אם לא היית במשותפת, היית בש"ס, אה? אני לא יודע אם עדיף מנסור עבאס או אחמד. כל אחד, גם לאחמד יש יכולת להתווכח. לא, לא. לך על עבאס, יש לו הרבה כסף. לך על עבאס, כסף.

מודה שהוא היה יותר טוב ממני, יוסי שריד,

כן, גם יוסי שריד היה רטוריקן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, שמכבד אותנו בשעה זו,

בתורנותך. בתורנותך.

המעלה שלנו היא שגם כשהשרים התפטרו בנורבגי, אנחנו דואגים שיהיו במשכן, בתורנויות לפחות, שלא תשכחו איך מגיעים לפה.

בעדה הנורבגית, אנחנו מקבלים את זה בהכלה ובהבנה. אגב, זו עדה חדשה בישראל, העדה הנורבגית. הגשנו בקשה: לפחות דגל אחד של נורבגיה. לא מכובד. שליש. אני, נורבגיה. נורבגיה, כן. אני תומך בהתלהבות, בוסו, בבקשה שלך. משותף. קודם כול, האמת היא שבשעה זו גם בני משפחתי יושבים, צופים ומסתכלים. אמרו: אנחנו קצת בחופש, בואו נראה מה עושים בשעות אלו בכנסת. אבא לא נמצא בבית. אגב, קודם יצאתי לאיזה ריאיון ברדיו וישר התקשרו אליי ואמרו לי: חסרים רק ארבעה במשכן, ואתה אחד מהם.

גם בזה יש מעקב. הבן הקטן שלי,

לא חווה את אבא שלו בחופש. הרי אצלנו החופש הוא שלושה שבועות, וביום ראשון בשבוע הבא הוא מתחיל את הלימודים. אבל הוא מספיק חכם להבין שהדברים שאני מדבר,

יגיעו גם אליו והוא יבין. קודם כול, אתמול לקחתי את אימא שלי, שתהיה בריאה ותאריך ימים, לעשות חיסון שלישי.

בהוראת גדולי ישראל, הרבנים אמרו: אנחנו לא שואלים שאלות, סמוכים ובטוחים שזה יהיה לבריאות ולרפואה. מעבר לכך שכבר מזמן מזמן נאמר שהיה צריך להביא את החיסון השלישי, והוא הפתרון לפחות לאוכלוסייה שנמצאת מעל. אפתח בציוץ אחד שבאמת, ככה, נגע לליבי. קראתי קודם ציוץ של, יש שדרן רדיו, באמת, קוראים לו "שר השמחה עמי מימון". מעבר לזה שהוא שדרן רדיו, יש לו שעה של חסד בצוהריים, ואני מכיר את התוכנית הזאת מקרוב, בהיותי איש ציבור. כסגן ראש העיר נעזרתי לא פעם אחת בדברים שהוא עושה. אז הוא כתב פוסט: ליברמן, לא יעזרו לך כל הגזרות נגד הציבור החלש. אנחנו נמשיך לעזור אחד לשני. אנחנו עם מאוחד, עושים רצון השם יתברך, מקיימים את "ואהבת לרעך כמוך" בשמחה. נמשיך בכל הכוח. אין על העם שלנו. ובקשר למה הגיע הציוץ הזה? אז אני אקריא לכם הודעה באמת נוגעת ללב: שלום מר עמי מימון היקר והחביב. ברצוני לשתף אותך בכך שאחי הקטן, בן זקונים, עם סמיילי של בכי, נפטר באסון מירון. אין מילים לתאר את הכאב והאובדן העצום. ההורים שלי ממש מתקשים לישון מרוב צער, ואת זה באמת קשה לעזוב. אבל חשבתי שהמיטות שלהם והמזרונים הכל-כך ישנים גם לא תורמים לדבר, ממש לא נוחים. אם אתה מכיר בעל חנות רהיטים שרוצה לתרום חדר שינה להורים שלי, זה יהיה ממש חסד עצום.

ומייד הודעה, אחר כך תמונה של חדר מרוהט, ואז הודעה מרגשת: תודה רבה לך. תזכה למצוות. היום הגיע חדר השינה להורים. השם יברך אותך וייתן לך שפע של ברכה,

אושר ושמחה עד בלי די.

החסד מוטמע וטמון בתוכו של עמי לא מהיום ולא מכבר, והוא גם חווה בצד האישי אובדן ולימד אותנו פרק באמונה. ובמה הדברים אמורים? על מה דברים מדברים, כשאמרו קודם: סוף-סוף הוגש תקציב? ומה הבשורה האמיתית? אז עמד פה ראש הממשלה נפתלי בנט, והוא דאג לחזור על המספר: 36 שעות לא ישן בלילה בשל הטיפול בתקציב. זה תקציב שאזרחי ישראל הולכים להישאר ערים בגללו שנים רבות עם נדודי שינה. אז אני רוצה להגיד לך:

בעניין הכסף, זהו הנושא היחיד שמחבר אתכם בממשלה הזאת.

יכול לקנות לך וילה, אבל לא בית חם. 36 שעות ברוטו. הוא עשה את מה ש-72 שנה אנחנו מנסים, בשביל עם ישראל.

כסף יכול לקנות לך וילה, אבל לא בית חם. כסף יכול לקנות לך מיטה מתכווננת, אבל לא שינה טובה. כסף יכול לקנות לך שעון יוקרתי, אבל לא זמן. כסף יכול לקנות לך אנציקלופדיה,

כסף יכול לקנות לך תפקיד בכיר, אבל לא הערכה. כסף יכול לקנות לך תרופה, אבל לא בריאות. כסף יכול לקנות לך דם, אבל לא חיים. אבל הכסף זה לא הכול. הוא יכול לגרום להרבה סבל וכאב, בדיוק כפי שאתה עושה לשכבות החלשות בפריפריה. אז העברת את כל הכספים לאן שאתה רוצה. והבאתי קצת מהצעת התקציב שמונחת כאן לפנינו, טיפה מהפרקים.

קצת חבל אולי שמנסור הלך,

מנסור ישב במשך כל הלילה במשרד ראש הממשלה לוודא שהכספים שהובטחו יגיעו, אבל הוא לא שם לב שביד אחת הוא לקח כסף וביד השנייה הוא כייס את הציבור שלו מהכיס בדברים הטריוויאליים שהולכים להיות. אתה, אחמד, ומנסור, ואני, ועוד הרבה מהבית הזה, מטפלים בדיוק באותו ציבור מוחלש. נשלם יותר על החשמל. רק על החשמל? בוא אני אקריא לך כמה פרקים.

הצעת תקציב המדינה לשנים 2021 2022. יש כאן כמה פרקים. אבל אתה יודע מה מדהים?

יש פרק שהכותרת שלו: קיצור תורים וייעול, ניצול מקורות מערכת הבריאות הציבורית. בוא'נה, זה נשמע התייעלות יפהפייה. מה טמון בפנים? קבעת תור אצל רופא, ואם לא הגעת, ייגבו ממך לא רק את מה ששילמת, עד 50 שקל קנס. אמר את זה קודם,

שר האוצר ליברמן בטלוויזיה, ייתנו קנס למי שמבטל תור. ממשלת גזרות וקנסות, זה משהו חדש שלא ידענו. אבל לך תדע למה הוא ביטל. הרי אנשים שקובעים תור מחכים. השתתפות עצמית שגובה קופת החולים, מ-6.45% ל-6.80%. אלה דברים, מי נמצא בקופת החולים? מי שאין לו את הבריאות הפרטית ואת הרופא הפרטי ליד הבית, מוחלשים. שורה אחת. שורה שנייה, ייעול מערכת תעריפי האוטובוסים ותיקון עיוותים היסטוריים. אתם יודעים מה זה לגבי האוטובוסים? אני אקריא לכם את זה. קודם כול, לגבי מערכת החינוך, זה היה הפרק הקודם. הם קוראים לזה: התאמות בתקציב משרד החינוך. הרי הייתה החלטה להתחיל חינוך חובה מגיל אפס עד שלוש והלאה, להעלות. הצעת המחליטים: החלתו של החוק תידחה בארבע שנות לימוד משנת הלימודים. ובסוף אנחנו רואים את הקיצוצים שיש במשרד החינוך, בניגוד למה שסיפרו לנו. אבל את מי מעניין חינוך חינם ומימון מגיל אפס עד שלוש? את הפריפריה. את המוחלשים שלא יכולים לתת מורים פרטיים וגננות. וזה ייתן חיסכון, 240 מיליון ש"ח. ממשיכים הלאה. אמרתי: ייעול מערכת תעריפי האוטובוסים ותיקון עיוותים היסטוריים. מוצע לייצר מדיניות הנחות חדשה שתביא משטר,

זה ניסוח חדש, בלשון האוצר, משטר תעריפי פשוט ושקוף. אבל במסגרת זו יבוטלו הסדרי נסיעה ייחודיים, מוצע לבטל את הנחת הערך הצבור בטעינת הכרטיסים.

משפחה שמשלמת היום 500-400 שקל בחודש בממוצע בתחבורה לרב-קו ולנסיעות תשלם 1,000 שקל. זה עלייה של 100% לפחות. עכשיו, מי נוסע בתחבורה ציבורית? או שאתה עובד מדינה או עובד עירייה ואתה מקבל החזר נסיעות מלא או שאתה משפחה ברוכת ילדים. הרי רוב הצרכנים, אתה יודע מה קורה באוטובוסים מבחינת הציבור החרדי והציבור המוחלש, הפריפריה. אין שם שתיים-שלוש מכוניות לכל משפחה, וגם אם יש, לא יכולים לקחת את כל המשפחה ברוכת הילדים. והם ישלמו בכיס. אז אתה יודע מה, אם היית נותן להם כרגע איזו קצבה מסוימת מול הדבר הזה, אבל אתה חותך להם פרוסה אחר פרוסה בכל הפרמטרים. נמשיך לפרק הבא. אמרנו אוטובוסים, אמרנו חינוך. הפחתת השימוש בכלים חד-פעמיים מפלסטיק,

לדאוג לסביבה. כמובן, בסוף החיסכון, אם זה רק לדאוג לסביבה, אז איך זה חיסכון למדינה? החיסכון נותן 600 מיליון ש"ח בשנה.

ממספרים שיש לי, 24% מהחד-פעמי במדינת ישראל צורך הציבור החרדי ומשפחות ברוכות ילדים, 14% בערך המגזר הערבי. אבל משהו אחד הם לא אמרו,

לא דיברו על הצריכה של החד-פעמי במערכת הביטחון. אתה יודע איזו כמות של חד-פעמי. הרי החיילים לא יתחיל לשטוף כלים.

המדינה תשלם בכיס אחד ותוציא בצד שני או שייתנו פטור למערכת הביטחון בנושא הזה?

תוזיל את המים, כי אתה הולך לשטוף הרבה. החיילים לא משתמשים בחד-פעמי.

אני צריך לקבל את זה במספרים, במערכת הביטחון. אבל תוזיל את המים עכשיו למשפחה. אני צריך עכשיו לקנות יותר צלחות, שבת, יום חול. תוזיל את המים, כי אתה עכשיו הולך לשטוף כלים. מי משתמש?

שלושה שרוולים של כוסות חד-פעמיות של מים קרים היום עולים 10 שקלים, יעלו 30 ש"ח.

הם נותנים פה מספרים כאילו במילימטרים, פרמטרים של גדלים של חד-פעמי.

אין בכלל את הכלים הדקים האלה במערכת של החד-פעמי, וזה גם מסוכן וגם לא בריא. אבל שוב, נזק.

לאותן משפחות. קידום אורח חיים בריא: ליטר משקה, 1.30 שקלים תוספת. קוקה קולה עולה להם היום 6.5 שקלים,

יעלה 9 שקל. אתה רוצה לקדם אורח חיים בריא, חבר'ה, 1 בינואר 2021, אתה מתחיל את הדברים האלה.

בבת אחת לקחת את כל המשפחות ולהגיד להן: חבר'ה,

לא יהיו לכם לא כלים חד-פעמיים, לא תחבורה ציבורית כמו שצריך,

ייקור החשמל,

שאתה יכול להגיע ל-15%, ועושים גודש כשתרצה להיכנס למרכז ואתה מהפריפריה, אתה גם תשלם גודש. לא תשקיע בפריפריה וגם לא תיכנס למרכז. אם תבוא, אתה תשלם על זה.

איזו בשורה הבאתם לציבור בתקציב הזה? שומעת אימא לארבעה,

והיא רואה גזרה אחר גזרה: בבריאות היא תשלם יותר, בחשמל יותר, גם בחינוך, כי דחית את היישום של החוק, ועוד ועוד ועוד דברים. יש כאן פרקים שזה אפילו לא נוגע רק למשפחות. דחייה של ההנגשה, הבאתם חברת כנסת שמייצגת לפחות את הקהילה שצריכה הנגשה, ודוחים את היישום הזה בעוד כמה שנים, כי אין כסף. צריך למצוא לזה משאבים ממקומות אחרים. אומר שר האוצר קודם בערוץ 12: איזה גזרות יש? אני לא יודע על מה אתם מדברים. אנחנו מחפשים לתת לאנשים חינוך בריא, חיים בריאים וכו'. אומרת לו יונית לוי: אני קוראת את ספר התקציב שאישרתם. באיזה מצפון שרי הממשלה יכולים לשבת ולאשר כזה דבר? אתה יודע מה, קצת חמלה. אתה יכול ליישם ולתת כמה פרקים של כמה שנים, ארכה, אבל בבת אחת לתת את כל הדברים הללו?

אם זו בשורה אמיתית, שאתה אומר לאזרחי מדינת ישראל: שלוש שנים וחצי לא אישרתם תקציב ועכשיו אישרנו תקציב, איזו בשורה? זאת בשורת מוות, זאת בשורה אכזרית. אני שומע את ההורים, ובלי לדבר על המעונות, שזה כבר פרק שנשכח, כביכול. כביכול דחו את זה בחודשיים. משפחה ששילמה לילד במעון 800 שקלים תשלם 2,000 שקלים, ועוד ועוד גזרות. אגב, אמרו שלא ירד תקציב הישיבות.

משתי סיבות: א. יש את הגידול הטבעי, ולא ניתנה עליו תוספת, ב. התקציב הזה שרשום זה לפני הפלאט שעושים. הרי בסוף הלילה הוסיפו כמה מיליארדים, זה ייתן פלאט אחד שלם בכל תקציבי הממשלה. ברור שזה ירד. אז גם תקציבי הישיבות נפגעו. אין בשורה אמיתית של משהו שאתה יכול להגיד בו: כל הכבוד,

צריך לתת שאפו לממשלה. אתה יודע מה, השר הנדל? יכול להיות שאצלך זה לא משהו שנוגע, אבל נתת סיבים אופטיים,

לפחות משרדך הוא לא משהו כלכלי שיכול לפגוע באחרים. עשינו גם דברים אחרים, ויהיה צריך להסביר. אתה רוצה להכניס אותי לפינות? לא, אבל אתה באמת, גם בקדנציה הקודמת שלך כשר התקשורת,

לפחות אין לי משהו של בשורה שאני יכול להגיד שנגסת בציבור. אבל שאר הדברים? לא ראינו פתאום תוספת של מאות מיליונים לשר מאיר כהן, לשר הרווחה, על כל הבתים החמים, על בתים של נשים מוכות. אתה לא שומע איזה בשורה חברתית אחת שאתה יכול להגיד שיש כאן בשורה בתקציב.

זאת ממשלה שהביאה תקציב מנותק, לבן, שנמצא במרכז הארץ בלי לרדת לפריפריה. אתה יודע, היום שלחו צילומי מסך של הודעות של מפלגת ימינה לשעבר, שפעם קראה לעצמה ימינה. אם אתה רוצה הורדה של 20% בתקציבים, תצביע ימינה. אבל אמרתי, זאת הודעה אחת מני עשרות, זה מההבטחות שמר בנט אמר ולא יישם. לקחתי גם את הספר של נפתלי בנט, איך לנצח את הקורונה. כבר הרבה דיברו עליו, אבל חיפשתי פה בפרק. הוא אומר שסגר הוא אף פעם לא פתרון שעומד בפני עצמו: לצערי הממשלה נקטה את הפעולה הנדרשת אך נמנעה מהקמת מערך הקורונה וכו' וכו'. מרוב שחברי האופוזיציה עולים עם הספר,

אתם העליתם את המכירות של הספר.

אבל היום אני חושב שמשפטית צריך לאסוף אותו מהמדפים. זה פשוט סכנה לציבור, כי הוא נוגד את החלטות הממשלה. פעם זה היה, יש תקדים?

פעם הוא היה איש אופוזיציה, אז זה לא נגע, אבל היום הוא ראש ממשלה. אתה לוקח את הספר, אתה יכול לצאת נגד ראש ממשלה עם הספר. זה אסור משפטית, לדעתי. צריך לאסוף אותו. הצנזור הראשי צריך לתת החלטה בנושא. אבל אני רוצה להגיד לכם, וידעתי על זה מזמן,

היום כבר דיברו על זה בקבינט הקורונה:

הקרובים יהיה סגר, וסגר קשה. הוא גם יהיה סגר ארוך, כי לא יודעים לקבל החלטות כרגע. הקימו ועדות ותתי-ועדות. ועדת קורונה הקימו? זה היה בהצעה של הוועדות? אין ועדת קורונה, יש קבינט קורונה. האמת, אני ביקשתי להקים ועדת קורונה ובקשתי לא נענתה. לא צריכים. יש את שאשא ביטון, יש להם הכול. נפתלי בנט אמר: לא, קורונה לא מעניין. הוא אמר את זה והוא לא חוזר בו. הוא אמר: לא, קורונה לא מעניין. בסוף הספר הוא אומר משפט: זו איננה אמונה תמימה אלא אבחנה, הוא הזיז את הנקודה,

הוא אמר: לא, קורונה לא מעניין. טוב אתה, בוסו. אבל הוא אומר בספר משפט, תקשיבו, הוא הגדיל: זו איננה אמונה תמימה אלא אבחנה מפוכחת. זאת כבר לא אמונה, זה כבר חיזיון. עוד לא היה כזה ספר מטומטם שכולם עושים עליו דיונים. אבחנה מפוכחת, לא, תקשיב. משה, קראת אותו? קראתי את חלקו

אני רוצה להגיד לך שדווקא כשאני קורא אותו אני לא נרדם, כי אם קבלת ההחלטות נמצאת בידיו של מי שכתב את הספר,

אני לא אומר את זה עכשיו בציניות אלא אומר את זה ברצינות רבה. הלוואי על הספרים שלי כזה פולמוס. יועז, תציג את הספרים שלך.

תציג את הספרים שלך. אתה יודע מה, בלי לקרוא אותם אני בטוח שהם מגיעים ממקום יותר נורמלי,

יש נקודה אחת לקו זכות: הוא לא כתב את זה, הוא גנב את זה. יש תביעה שמתגלגלת. הוא פשוט לקח את הטקסט וגנב את הטקסט הזה ואמר.

חבר'ה, אין קבלת החלטות. כן להביא חיסון שלישי, לא להביא חיסון שלישי,

עומדת פה שרת התחבורה, שואל אותה כאן סגן שר הבריאות לשעבר יואב קיש ואומר לה: תגידי, הרי לפי כל הבדיקות, מי שנוחת עכשיו מטורקיה ומיוון, נכנסים ביום בממוצע 150 200 איש שהם חולי קורונה. כמובן שאם הם מקבלים בדיקה חיובית אז הם צריכים להיות בבית, אבל בינתיים הם יורדים בשדה התעופה והולכים לרכבות, מפזרים את הכול בכל הארץ. אז מה הבעיה לקבל החלטה שבתחנת בן-גוריון בשדה התעופה יש רק תחנת ירידה, הורדת נוסעים, בלי העלאת נוסעים? אז מה היא עונה לו? אנחנו מדינה דמוקרטית. תקשיב, זו תשובה של שרה בממשלה. תגיד לי, איך אתה יכול לחייב בן אדם לשים מסכה? אנחנו מדינה דמוקרטית. מי שירצה ישים מסכה ומי שירצה יתאבד. זאת תשובה של שרת התחבורה. אז מי נמצא בין מקבלי ההחלטות? אחת שאומרת שאנחנו מדינה דמוקרטית. איך הדמוקרטיה רלוונטית כאן לחיי אדם, לפיקוח נפש? אנשים מתים, אנשים חולים. תזלזל, לא תזלזל, אבל זאת תשובה? ושר הבריאות אומר: אצלי לא יהיה סגר, אני אמשיך. הכול בסדר, אבל מיום ליום החולים קשה, מספרם מוכפל.

יושב ראש הממשלה שאלו השותפים הבכירים שלו, והוא לא יכול לקבל החלטות בניגוד אליהם, לא רק שותף בכיר, הוא שר הבריאות. הוא עמד פה קודם, לפני כן, כשהוא היה איש אופוזיציה, הוא תקף כל החלטה של הממשלה, על זה בכלל אין מה לדבר, אבל היום, כשהוא עומד בקבלת ההחלטות, אנה אנו באים? אז לא מדאיג אתכם שמי שכתב את הספר היום, ולפחות קרא אותו, הוא ראש הממשלה שצריך לקבל את ההחלטות? בממשלה הקודמת,

בהגינות אמיתית, חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה, אמר שהממשלה הקודמת, שגם אתה היית שותף בה,

טיפלה לפחות בנושא הקורונה בצורה יותר מקצועית וממוקדת. ממש כל יום-יומיים קבינט הקורונה התכנס, וישיבת הממשלה, וראש הממשלה ישב ועשה עבודה. קיבל החלטה.

אבל הינה, קיבלתם מדינה עם שישה חולים ביום, והיום אנחנו נמצאים במספרים אסטרונומיים, וזה מכפיל את עצמו. אי-אפשר להתכחש לזה. אתה לא יכול להגיד שהגיע עכשיו פתאום משהו, אולי בנימין נתניהו ייבא עכשיו את הקורונה מחדש בשביל להאשים את הממשלה. אנחנו לא אי. בכל העולם יש. אבל גם אז היו כל מיני דלתות מסוימות ווריאנטים מסוימים, אבל ננקטו פעולות שחסמו, והצלחנו למגר. אתה היית חלק מההחלטות החיוביות האלה.

החברה החרדית, המגזר הערבי, אתה זוכר? שום דבר לא היה קשה. אורח החיים והדינמיקה השתנו,

אבל היום,

מישהו משבח את החברה הערבית או החרדית כשאין בהן חולים, לפחות באותם מספרים של הציבור הכללי? זה לא מעניין אף אחד, כי עכשיו זה כבר לא פוליטיקלי קורקט. מסתכלים על המקומות שבהם צריך לטפל, לא על המקומות לא ציונים לשבח.

תאמין לי, כשיגיעו החגים, הדבר העיקרי שיתקפו זה תפילות ובתי כנסת, וסגר אמיתי. ביום הראשון שתהיה דגירה אמיתית באחד המקומות אלה יהיו הכותרות, בגלל שנחמד תמיד להסיט את הדיון למקומות הללו. אין לי ציפייה מהתקשורת ואין לי ציפייה מאף אחד ממקבלי ההחלטות שלא יסיתו ויגידו, אבל זאת הדינמיקה של הדברים.

אני חושב ומתפלל, קודם כול מתפלל ומצפה, כולנו מתפללים על הקורונה הזאת, אבל מעבר לכך, שקבלת ההחלטות תהיה לפחות לא כמו הדברים שנכתבו כאן בספר, באופן מפחיד, באופן שלא תואם בכלל את צורת ההתמודדות שצריך להתמודד עם הקורונה. ומעבר לכך, אני סמוך ובטוח שאם החוקים שהיו צריכים לעשות בימים הללו, במקום לחוקק חוקים, לא דיברתי בכלל על רפורמת הכשרות,

שנכנסה כחלק מחוק ההסדרים. איך נושא הכשרות קשור לנושא הכלכלי? הרי חוק ההסדרים בסוף צריך להכיל בתוכו רכיבים כלכליים. אין שום הוכחה שרפורמת הכשרות תוזיל או תכניס כסף למדינה. קודם כול משפטית, צריך לבדוק מה השייכות. אז לכן אני מקווה שבסוף, את ההחלטות יקבלו. ומשהו אחד אחרון, לפחות בגלל הפיליבסטר והדיונים שלנו כאן בכנסת. הייתי צריך להשתתף היום במסיבת יום הולדת של רב קהילה אצלנו בפתח תקווה, הרב נסים אבו חצירא, שהגיע לגיל עגול, גיל 30,

אז הוא יסלח לי. לפחות הוא יודע שאני נלחם בשביל שהוא יוכל להמשיך לחיות את אורח חייו בצורה המקובלת כאיש חרדי ודתי וכאיש משפחה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת משה אבוטבול,

הצעה, המלצה בלבד. לא, אני הכנתי. הכנת 30 דקות? קצת יותר, אבל אני אגמד את זה ל-30 דקות. ממשה עד משה לא קם כמשה. אדוני היושב-ראש הקבוע, יורשה לי, היושב-ראש הקבוע, אני מנסה לקצץ בלוח הזמנים. לא, אני לא יודע. כבוד יושב-ראש הכנסת מר מיקי לוי, יורשה לי או לדבר, בבקשה, אני מתנצל. אתה אומר לנו לא להפנות גב.

אני מנסה לדבר אל ליבו של חבר הכנסת קרעי לצמצם,

לצמצם, כי אני מחזיק את

זה לפי משקל אצלי. פיליבסטר, והמערכות עובדות, זה חבל.

כי ההצבעה נקבעה ל-20:30, זה לא איזו הצבעה שאנחנו לא יודעים מתי. אם נסיים לפני וכל אחד יצמצם את מה שהוא אמור להגיד, אפשר יהיה לשחרר את עובדי הכנסת הביתה. שיקול מצוין. שיקול מצוין.

נוציא את הח"כים למנוחה, כי ממילא נקבעה הצבעה ל-20:30. הבקשה האישית שלי, להתחשב בעובדי הכנסת.

מכניס אותי למבוכה. אני רק מבטיח לך, אדוני היושב-ראש, שבתוך חצי שעה אני אקבל החלטה נכונה. הבנתי אותך, אבל בינתיים אני מדבר אל ליבו של חבר הכנסת קרעי. עד שיש לנו משהו לעשות, גם את זה אתם רוצים לגזול לנו, את המעט, את כבשת הרש הקטנה, לדבר? תנו לנו לפחות להביא לאומה, לעם היושב בציון, את הכאב והדאגה. חבר הכנסת אבוטבול, האומה מקשיבה לך. האומה מקשיבה. אוקיי, אנחנו מתחילים. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כל התקשורת מדווחת על המצב הקשה, והכותרות אומרות הכול. ממשלת הריפוי ממשיכה לפגוע בעם כדי לממן את המיליארדים להסכמים הקואליציוניים וכדי לממן את הרחבת הנורבגים. בעיתון כלכליסט מעדכנים אותנו שבאוצר מעוניינים לבטל הסדרים היסטוריים ולצמצם את הסבסוד לתחבורה הציבורית: "אגף התקציבים באוצר מעוניין להכניס לחוק ההסדרים רפורמה שתוביל לביטול התעריפים השרירותיים של נסיעות הרב-קו, ולהשוות את התעריפים לאלו של אפליקציות של התשלום. בנוסף, באוצר מבקשים לבטל את הנחת הערך הצבור הקיימת ברב-קו ומעניקה 20% הנחה לכל מי שרוכש ערך צבור. לצעד שהאוצר מתכנן יש מספר משמעויות.

מבנה התעריפים בתחבורה הציבורית בישראל יהיה אחיד, ויבוטלו ההסדרים ההיסטוריים שתגמלו אזורים מסוימים בארץ. כפי שפורסם" בעבר בעיתון "כלכליסט, במצב הנוכחי יש הבדלים עצומים בין מחירי הכרטיסים במקומות שונים בארץ: בעוד שכרטיס חופשי יומי בעיר טבריה עולה 4 שקלים, הסדר דומה של חופשי יומי בבית שאן עולה 13 שקלים" אף שניתן לטעון שבית שאן יותר קשורה לפריפריה מטבריה. "כמו כן יבוטלו הסדרים היסטוריים כמו חופשי-שנתי לנוער של מודיעין עילית וחופשי-חודשי לנוער ביתר עילית, הסדרים חריגים שלא קיימים בשום מקום אחר בארץ." זה, ראשית.

המהלך צפוי להוביל לכך ששיטת התמחור האחידה תהיה מבוססת על שיטת התמחור באפליקציות התשלום, שגם היא בעייתית ומסובכת. מודל התמחור של אפליקציות התשלום לכאורה פשוט יותר מזה של הרב-קו, שמכיל מאות מחירים והסדרים שונים, אך הוא עדיין" איננו ברור "ומלא ב'באגים'.

המחיר לצרכן מבוסס על שלושה קריטריונים: הראשון הוא מרחק הנסיעה, השני הוא כמות השימוש היומית והחודשית באפליקציה והשלישית היא מיקום התחנה" ששם עולה הצרכן. "שני הקריטריונים הראשונים מתכתבים זה עם זה: המחיר לפי מרחק הנסיעה מבוסס על בסיס שש טבעות מרחק, כאשר קיימת תקרת תשלום יומי לכל אחד מהטבעות. הקריטריון השלישי, שמתייחס לתחנת העלייה, נכנס לחישוב בעקבות דרישת שרת התחבורה הקודמת הגב' מירי רגב להנחה לפריפריה. המשמעות של הקריטריון הוא שמפת המדינה חולקה בגסות למרכז, פריפריה קרובה ופריפריה רחוקה, ונוסעים שיעלו בתחנות" של הפריפריה "יזכו למחיר מוזל בנסיעות בטווחים הקצרים מ-15 ק"מ. נכון להיום, משרד התחבורה מעולם לא פרסם לציבור באופן מסודר איזה אזור מוגדר כפריפריה קרובה או רחוקה ומי זכאי להנחה.

הצעד צפוי להביא לביטול הנחת הערך הצבור ברב-קו, שנהנים ממנה כל הנוסעים בתחבורה הציבורית. באוצר אומרים שההנחה הזו נוצרה במקור בשביל לשכנע אנשים לעבור מתשלום במזומן לשימוש בתשלום הרב-קו,

כשלא ניתן לשלם במזומן בתחבורה הציבורית, ההצדקה לא רלוונטית עוד. ביטול הנחת הערך הצבור ברב-קו צפויה לחסוך מיליונים רבים בשנה לקופת המדינה" על חשבון מי? על חשבון נוסעי התחבורה הציבורית מהשכבות החלשות שנהנו ממנה עד כה.

זה בתמצית בדיוק מה שהולך לקרות בכל הנושא הזה שדיברנו עליו, התחבורה הציבורית, עם הגזרה הזאת, שהרבה אנשים לא מבינים מדוע הממשלה הרעה הזאת לא מתחשבת באותם אלה שנהנים מתחבורה הציבורית. זה פרדוקס, כי בעצם כל הזמן הטיפו לנו לעזוב את התחבורה הפרטית, לעבור לציבורית, אבל עכשיו גם שם מגרזנים אותנו ולא מאפשרים לקבל את אותן סובסידיות ואותן השתתפויות שהמדינה עד כה נהגה להשתתף, עוד סוג של בושה לאותה ממשלה שיודעת לבזבז על שרים, סגני שרים, נורבגים. שם כבר הכסף מצוי, ומי שחסר לו קצת כסף מוזמן, לגשת למס עבאס, לבקש ממנו כמה מהמיליארדים האלה. הכול פתוח. עכשיו אני רוצה לקרוא שיר לשר המיסים, שהבטיח לפני הבחירות שלא יעלה את המיסים,

אנחנו מתבשרים בשורות מאוד מרות על הקיצוץ הנרחב והכואב דווקא לאוכלוסיות החלשות. אז איך אומרים אצלנו? שלפני הבחירות הקירות מדברים אל בני האדם, אחרי הבחירות האנשים מדברים אל הקירות, כך זה נראה. אז הינה, בבקשה, שירו של מוטי לאוטנר, השיר "שר המיסים": והינה עוד שינוי של ממשלת עבאס, המציאו תפקיד חדש, שר המס.

כשהמדינה עוד הייתה בהתחלה, היה שר אוצר שינהל את הכלכלה. לפעמים היה קפיטליסט, לפעמים סוציאליסט, אבל עכשיו נפלנו על קומוניסט. לא יודע מה עבר על נפתלי בנט שנתן לחתול לשמור על השמנת, אביגדור ליברמן, ההוא ממולדובה, שמחביא ערימת שרצים בתוך הכובע. מעלה מיסים על ימין ועל שמאל, בלי סיבה,

הוא יכול. ניחא אם המס היה רק על חד-פעמי, אבל היוקר עולה על בסיס יום-יומי.

ארנונה, חשמל ושתייה מתוקה, כל היום הארנק המרוקן חוטף עוד מכה. מילא אם הייתה סיבה טובה לשלם בגללה, אבל לא בשביל שנפתלי יהיה ראש ממשלה. אני לא יודע, אולי זה רק קוריוז שאיווט נולד ב-17 בתמוז.

אם אפשר שתעשה לנו שירות, אתה הרי ידוע גם כשר ההתפטרות. שים מכתב על השולחן, בזה אתה אלוף. לא משנה לאן, העיקר שמהאוצר כבר תעוף.

אז אנחנו רוצים קצת לקרוא מהגזרות של שר האוצר שבעצם חיכו לנו, ובואו נדבר קצת על זה: אביגדור ליברמן רק חודש במשרד האוצר, ושימו לב כמה האזרח הישראלי הולך לשלם. דבר ראשון, מס על קולה ומשקאות. אז אם עד היום החיילים היקרים שלנו בצמתים היו צריכים לשתות בטרמפיאדה איזה פחית קולה, ככה להתרענן לקראת הנסיעה הבאה לבסיס או לחזור קצת לבית, לחיקה של אימא האוהבת, אז תדעו לכם שקולה כבר לא בטוח שתוכלו לשתות, כי המיסים על הקוקה-קולה

וכדאי שאולי תביאו, חיילים יקרים, גם מימייה עם מים מהבסיס, כי שר האוצר לא מרשה לשתות קולה, תשכחו מהקולה. וגם כלים חד-פעמיים. אם עד היום היו משפחות שהיו נעזרות בכך, וזה היה באמת עוזר להן ונותן כל מיני פתרונות, בפרט במשפחות ברוכות הילדים, אז יש לנו כאן מס על כלים חד-פעמיים. תתכוננו, חברים. העלאת הארנונה ב-15%, גם זה מחכה לנו בתוך הגזרות של ממשלת ישראל, הממשלה האכזרית הזאת הצביעה על זה לפנות בוקר. מס הגודש המונפץ. אה, איזה שם יפה. מי שככה שומע את זה אומר: תשמע, זה נשמע מאוד חברתי. מס הגודש המונפץ. אבל זה אומר שאם אתה מגיע למדינת תל אביב, שם אתה כבר צריך לשלם יותר יקר, אם אתה כבר מגיע ורוצה להיכנס לשם.

שם נכנסים עם מס יותר מוגדל, כי אתה לא יכול להיכנס ככה חופשי לתוך תל אביב. יש לנו גם עוד מס של 35% על קרקעות לבנייה. גם זה מחכה לנו. אם עד היום הבנו שיש לנו בעיה מאוד קשה במדינת ישראל, שיש לנו חוסר בדירות, אף אחד לא שוכח את אותה מחאה שהייתה ברוטשילד, כמה אנשים היו שם זרוקים ברחובות כי אין להם דירות. במקום להביא תוכניות כאלה שיוכלו לתת יותר אפשרויות לבינוי ולדיור, אנחנו מתבשרים על מיסים על קרקעות. וכל דבר שרק מריח טיפ-טיפה צמיחה בכיוון הזה של בינוי ושיכון, אנחנו נעצרים וחוזרים אחורה. וכמובן, הדבר הידוע שנעשה באכזריות זה הביטול של הסבסוד של המעונות לנשים שבעליהן לומדים בכולל. מהרגע הזה שזה ייכנס לתוקף, נתנו לזה הארכה של חודשיים כדי לתת לנו התאוששות, אבל בהחלט, אותן נשים שרוצות לעבוד, תשכחו מהנושא הזה. איווט ליברמן לא מרשה לעבוד. הוא דיבר על צמיחה, אבל כנראה על כיוון אחר. שם בעצם אנחנו אמורים לצפות לגידול מאוד גדול של נשים שיעזבו את העבודה. זה בדיוק הפוך ממה שמצפים, לגרום לפריון עבודה על ידי זה שהם יעזבו את העבודה. נקבל בדיוק תוצאה הפוכה. אבל ככה זה כשפועלים משנאה. כדי לשנוא את אותם אלה שיושבים ולומדים תורה בתוך הכוללים, אז מונעים מהם את אותה הטבה של סבסוד המעונות, מה שמקובל בכל מקום, ועוד יותר, מנסים להגדיש את זה, לבוא ולהחריג את אלה שהם מהציונות הדתית. כלומר, לשים גם עין ואצבע בתוך העין, להראות: כן, אתם לא והם כן, להגביר את השנאה בתוך הציבור הישראלי, דבר כל כך מכוער, שמתאים רק לשר אוצר שהשנאה שלו לדת, לתורה וללומדי התורה עולה מיום ליום.

יש לנו את העלאת גיל הפרישה,

מס על יבוא מוצרים מחו"ל,

עד היום, אם היו משפחות שהיו נעזרות בנושא הזה, אז גם על זה יעלו מס, מס חדש על גז רכבים ומס עד 40% על ביטוחי בריאות פרטיים. יש פה הרבה הרבה מיסים שמחכים לנו, מחכים לכל אותם אנשים שעד היום חיו בשלווה מסוימת. באים ועוצרים להם את הכול ואומרים להם: אתם תצטרכו מהרגע הזה לשלם את כל מה שהבטחנו, 53 מיליארד שקלים שהבטיחה ממשלת בנט למנסור עבאס ולמפלגת רע"מ. כדי לממן את זה, מישהו צריך לממן את החוב הגדול שיצרו פה. תבינו, 53 מיליארד שקל, מה שלא נתנו במשך 70 שנות קיום המדינה לעולם התורה, לישיבות, לכוללים, פה פתאום אפשרי כבר לתת את זה, הכול בסדר, יש כסף. אבל אני באמת לא מבין למה מנסור לא שומע בקולי. אני אמרתו לו בפיליבסטר האחרון שהוא חייב לבקש מקדמות. שלא יסמוך על הממשלה הזאת, שיבקש חצי מהכסף, אפילו תוך חודש, שיכניסו לו את זה לתוך תוכנית מסודרת, כי בסופו של יום, שנייה אחרי שכבר ימצאו חלקי חילוף למפלגת רע"מ, הוא יכול לשכוח מהכסף הזה שהוא בנה עליו. ואנחנו חייבים להמשיך הלאה, להתריע ולדבר, להמשיך הלאה לשכנע את הציבור בישראל שהממשלה הזו היא ממשלה רעה. היא ממשלה שלא תיטיב עם אף אחד מהמגזרים. הייתה לי אתמול הזכות להיות באותה הפגנה של אותם חקלאים,

בכיכר ליד הכניסה לכנסת. אתה רואה את דם ליבם של אותם חקלאים, את אלה שהם מלח הארץ, שהלכו ועבדו במשך עשרות בשנים כדי להקים את החממות, לעבוד את אותן קרקעות, לתת אפשרות שאנחנו נוכל, בעזרת השם, לשבת בבית ולאכול את אותן עגבניות טעימות, את אותם מלפפונים, את אותם פירות, אותם ירקות, ופתאום, פתאום מקבלים החלטה כזאת מטופשת של רפורמה של להביא ולייבא מחוץ לארץ פירות וירקות ולגרום לכך שהם יתמוטטו עם הרפורמה הזאת. תבינו דבר אחד: לא מדובר פה במאבק דתי, אין פה שום קשר לענייני דת, אבל אתה רואה מרגע לרגע שבעצם הממשלה הזאת רבה עם כל המדינה, היא רבה עם הדתיים, היא רבה עם החיילים על המשקאות, היא רבה עכשיו עם החקלאים, היא תריב גם עם בעלי הביטוחים. אין מגזר שהיא לא מוכנה לריב איתו. זה דבר איום ונורא. אסור לנו להסכים לדבר הזה. צריכה לקום מחאה מאוד גדולה. ומתי המחאה תבוא ותקום? בדיוק באותו רגע שאנחנו נתחיל לבקש כל מיני דברים מהממשלה, ואז פתאום יבואו ויגידו לנו: אין כסף, אין אפשרות לכסף.

במצב כזה אני מאוד מאוד מציע לאותם אזרחים יקרים במדינת ישראל: בפעם הבאה שאחד מהשרים יבוא ויגיד שאין כסף לדבר כזה וכזה, תשלפו את כל הרשימות הארוכות, כמה עלה כל שר, כל סגן שר, וכל אחד שרק איים להציק לקואליציה הזאת מייד הציעו לו: אל תדאג, לא קרה שום דבר, אל תאיים עלינו, אתה תקבל שר, ואם הוא מאיים פחות חזק, הוא יקבל רק סגן שר.

יש לנו רק תנאי אחד: אתה חייב להתפטר כדי שייכנס נורבגי אחר במקומך. ולמה צריך להיכנס נורבגי? כדי שהם יוכלו בשקט לעשות כל מה שהם רוצים. אז תבינו שבעצם זאת לא ממשלה שבאה להיטיב עם העם. זו ממשלה שבאה לסדר ג'ובים. זאת ממשלה שבאה לתת רק דבר אחד: שקט לכל אותם אלה שנמצאים בתוך הכורסאות האלה, לאפשר להם, תוכלו בשקט לנהל את המדיניות שלכם. אחת ההחלטות שהממשלה רוצה גם כן לקיים, ועל זה אני באמת רוצה קצת לדבר, זו ההחלטה לנסות לפתוח בשבתות את התחבורה הציבורית ולנסות לקעקע את כל מה שעד היום, 70 שנה שמרו במדינה הזאת, את הכבוד לשבת המלכה. מנסים גם להרוס את חומות השבת.

כמה שהם מנסים להרוס את חומות השבת, אנחנו דווקא נקרא קטע מאוד מעניין של גב' תמר שניידר, מתוך עלון חשוב מאוד, עלון הידברות, "עונג שבת" של ארגון הידברות של הרב זמיר כהן. הם מספרים מה זה העניין של הברכה של שבת המלכה. בעוד שמנסים לקעקע, שרת התחבורה וכל הממשלה הרעה הזאת, בכל מיני רפורמות בתחבורה הציבורית כדי להפעיל אותה בשבת, או עסקים בשבת או כל דבר אחר, בואו נראה מה קורה לאדם שהחליט אחרת. אני קורא: החלטנו לסגור את העסק בשבת. הוא לא קרס, הוא מרוויח יותר. "כשתמיר כהן ועופר בנדלק ממושב דישון החליטו לסגור את עסק הטרקטורונים שלהם בשבת, הודיע להם רואה החשבון כי הם יגיעו בתוך שנה וחצי לפשיטת רגל". אך מה קרה מאז?

"כשתמיר כהן החליט לסגור את עסק הטרקטורונים שלו בשבת, הוא והשותף שלו, עופר, רעדו מפחד, אבל מראה פניה החולות של אימו, והידיעה שצעד כזה יגרום לה תחושת נחת גדולה הביאו אותו להחלטה כי אפילו אם לא יהיה לו אוכל בבית, הוא הולך על זה. רואה החשבון בדק עבורם באופן מדוקדק את מערך ההכנסות וההוצאות שלהם, והעריך שבתוך שנה וחצי הם יגיעו לפשיטת רגל. אבל מאז' הוא אומר: 'קרה לנו נס ואנחנו מאושרים מהמהלך הזה, אי-אפשר להסביר עד כמה'." "אין שבתות, אין חגים, אין חופש. לאורך 14 שנים ארוכות הופיעו תמיר ועופר לעבודה בכל יום בשנה מלבד יום כיפור. 'עבדנו קשה מאוד, ולא היה לנו יום חופש אחד', הוא נזכר. 'גם כשאחד מאיתנו כבר לקח חופשה, היו יכולות להיות לו הקפצות לא צפויות תוך כדי, בעקבות תקלות ועומס באתר. למרות כל העבודה הקשה והרווחים שגרפנו, לא הרגשתי שאני מצליח ליהנות מה"יש" ובאמת לנוח'." "כדי להבין את הרקע ממנו בא, מספר תמיר כי גדל בבית מסורתי. 'היינו הולכים לבית הכנסת ועושים קידוש בשבת, אבל ברגע שבגרנו, כל אחד פנה לכיוון שלו וההורים כיבדו את זה. כשבחרתי לנסוע בשבת בגיל 15, הם אמרו לי שהם עצמם לא נוסעים בשבת, אבל מקבלים את ההחלטה שלי. גם כאשר הקמתי את העסק, הם לא שמחו על העבודה בשבת, ואף הסבירו לי שאין ברכה בכסף כזה" של חילול שבת, "אבל המשיכו לכבד את דרכי ולקבל אותי כפי שאני. אגב, אנחנו שישה אחים, ועם הזמן שלושה מתוכנו חזרו בתשובה, ובכל זאת, עניין העבודה בשבת לא העיב מעולם על היחסים. הוריי רק המשיכו לטפטף לי בעדינות שכדאי לסגור את העסק בשבת,

המשכתי לעבוד, מתוך תחושה שבעסק תיירותי כמו שלי, אי-אפשר אחרת'." אז הוא נשאל: "איך הגיעה החלטה לסגור?" ואז הוא אומר: "בסוף ימיה, אימי חלתה בלוקמיה, וכאשר הבנתי את מצבה הקשה, החלטתי לעשות הכול כדי לגרום לה נחת. סיפרתי לה שאני הולך לסגור את העסק בשבת, והיא התרגשה בצורה לא רגילה. הדבר המדהים הוא, שעופר השותף שלי קיבל את ההחלטה במאת האחוזים ואפילו לא התווכח איתי עליה. זה היה מפחיד מאוד, אבל עשינו את זה בלב שלם. אחר כך הודענו על המהלך לרואה החשבון שלנו, והוא אמר לנו: 'רגע לפני שאתם סוגרים, תנו לפרק את כל המחזור של ההכנסות וההוצאות שלכם ולבדוק מה בדיוק אתם מרוויחים משבתות וחגים'. הוא חזר אלינו עם דוח מסודר, בו היה כתוב כי שליש מההכנסות שלנו הן מהימים האלה. הבנו שמדובר פה על הרבה מאוד כסף, ורואה החשבון הבהיר לנו כי מהלך כזה יוביל אותנו לסגירה של העסק. ובכל זאת, החלטנו ללכת על זה, יהיה מה שיהיה, העיקר לעשות נחת רוח לאימא ששוכבת בבית החולים". ואז הוא נשאל: "מה קרה מאז?" הוא אומר: "ובכן, לא רק שהעסק לא קרס, אלא הוא מרוויח אפילו יותר. זה משהו לא מוסבר מבחינתנו, ורואה חשבון אמר לנו שאת מה שהוא רואה בטרקטורונים של דישון לא לומדים גם באוניברסיטה". "ובכל זאת, יש לך איזה הסבר הגיוני לכך?" הוא נשאל. והוא אומר: "נראה לי שברגע שסגרנו בשבת, הבנו שאנחנו צריכים להשקיע ביום-יום את המאתיים אחוז. אבל זה לא רק זה, כי פתאום קרו כל מיני דברים, דרכם הרגשנו שאלוקים מדבר איתנו.

מייד אחרי הפעם הראשונה בה העסק היה סגור בשבת, הודיעה לנו חברת הביטוח כי מגיע לנו החזר כספי בסכום גדול מאוד. בהמשך, הקמנו מרכז מבקרים, בו אנחנו מוכרים מוצרים ייחודיים מהגליל, כמו יינות בוטיק, ריבות, שמן זית ועוד. אנשים שמסיימים את הטיול בטרקטורון, פונים לקנות את המוצרים שאי-אפשר להשיג בחנויות רגילות, ואנחנו רואים במרכז הזה ברכה גדולה. אפילו בתקופת הקורונה, לא עבדנו הרבה, אבל בחודשים בהם כן היינו פתוחים, אנשים עמדו פה בתור כאילו שאנחנו מחלקים אוכל בחינם. היה מדהים לראות את זה, הצלחנו לעבוד בצורה שפויה אפילו את התקופה הזאת". והוא מוסיף: "זכיתי באשתי, בילדים ובמנוחה". "אלא שהרווח הגדול ביותר מבחינתו של תמיר הוא דווקא המשפחה. 'זכיתי לקבל את אשתי, את הילדים, ואת זה שיש לי יום בשבוע להיות איתם, לנוח ולאגור כוחות, כל זאת, במקום להיות קבור בעבודה בשבת בלי הפסקה'.

ממשיכים לקוחות מסוימים לבקש מתמיר כי יספק להם את שירותיו בשבת, אך הם נענים תמיד בשלילה. 'פונים אלינו ארגונים עשירים, שמנסים לפתות אותנו בהצעות נדיבות מאוד כדי שנעשה להם אירועים בשבת'. הוא אומר. 'צריך להבין, שמדובר כאן באתר המוטורי הגדול בישראל, וכאשר מגיעה קבוצה של 100 משתתפים, אז אנחנו היחידים שיכולים לספק רייזרים לכולם. לכן רודפים אחרינו בהצעות שלא ייאמנו, אבל אותנו זה כבר לא מעניין. נוכחנו לדעת שהמרדף אחרי הכסף לא ייגמר לעולם, ולכן אנחנו שמחים בחלקנו, ואומרים אלף פעמים תודה לאלוקים על מה שיש לנו. מעבר לכך, אין תחליף ליום המנוחה המיוחד הזה בשבוע עם המשפחה, ועל זה אנחנו לא מוכנים לוותר גם עבור ההצעות המפתות האלה'." "בעקבות סגירת טרקטורוני דישון בשבת, הצליחו עסקים נוספים לעשות את הצעד. 'אחרי שסגרנו, פנה אליי בעלים של עסק תיירותי גדול ואמר לי: איזה אומץ, איך אתם לא מפחדים? גם הוא רצה לסגור בשבת, אבל ממש כמונו, רעד מפחד. אז סיפרתי לו איך עשינו את זה, ועם הזמן בכל פעם שנפגשנו, טפטפתי לו עוד קצת על הנושא. בסוף הוא סגר, העסק המשיך לעבוד, והוא מאושר עד הגג. יש עוד עסקים שסגרו אחרינו, וכולם שמחים על כך, סוף-סוף גם לנו יש יום בשבוע, לנוח בו ולהיות יחד עם המשפחה. בסופו של דבר, הכול אצלנו בראש, ומי שעושה את הצעד הנכון, ועובד גם כדי להשלים פערים במשך השבוע" לעולם לא מפסיד. אז ראינו מפה שלא רק שהעסק לא קרס, אלא אפילו מרוויח יותר. זה משהו לא מוסבר מבחינתנו. גם רואה החשבון שלנו לא מבין את זה. חברים יקרים, אדוני היושב-ראש, הסיפור המרגש הזה שסיפרתי בא להמחיש בדיוק את הרצון של הממשלה הרעה הזאת לנסות להפעיל דברים דווקא בשבת.

אפילו שחלקם חובשי כיפה. איפה זה נגמר אצלם בנושא הזה? אני קראתי את הסיפור המרגש הזה של עופר ושל תמיר רק כדי להראות שאפשר גם אחרת, אפשר לשמור שבת. אני כיושב-ראש השדולה למען שמירת השבת בכנסת, שחברים בה למעלה מ-30 חברי כנסת, בא להגיד לכם: תדעו לכם, מחילול שבת אין ברכה. אני קורא לשרת התחבורה, שחושבת שהיא תעשה כל מיני רפורמות להפעיל כל מיני תחנות ותחבורה בשבת: אני קורא לך לרדת מהתוכנית ההזויה הזאת. זה לא יעזור לך. אנחנו נילחם עד זוב דם שלא יהיה חילול שבת במרחב הציבורי. וכל הקריאות שלך בנושא הזה כדי לחלל את המדינה, לא ניתן את זה. אנחנו זוכרים לטובה את ראש הממשלה הנערץ מנחם בגין, שידע לעמוד על כך, לסגור את אל על בשבת. הוא ידע לעמוד בעוז ובגאון, ואמר את המשפט הנצחי הזה ששבת צריכה להישמר כי אנחנו במדינה יהודית. הוא ציין שאפילו בסלוניקי סגרו את הנמל בשבת בגלל שהיו יהודים שעבדו שם בשבת בנמל, לכן חייבים לכבד את השבת. כיבדו שם את השבת בסלוניקי, אז אם בסלוניקי ידעו לשמור שבת ולכבד את השבת, מה תגיד מדינת ישראל? מה אומרים במדינת ישראל והשרים שמנסים לחלן את המדינה? ויש שם שרים חובשי כיפה. לאן הגענו? איך הם לא מתביישים להביא כאלה רפורמות שמחללות את השבת, מחללות את הכשרות, מחללות את מוסד הנישואים, מחללות את קדושת הכותל המערבי? אין להם רגש, אין להם חמלה, איבדו כל זכר רוחני שעיצב את המדינה הזאת במשך עשרות בשנים. לאן הגענו? לאן נוביל את חרפתנו ואת בושתנו? איך הם לא מתביישים במדינה כזאת, יהודית, לגרום לכך שלא ייראה צביון יהודי? כמובן שאנחנו נמשיך הלאה, הנציגות התורנית, החרדית, המסורתית פה בתוך הכנסת, להזכיר לכל אחד ואחד מהיושבים פה בכיסאות העור האלה, שלא ישכחו לרגע, אבל לרגע שלא ישכחו שאנחנו במדינה יהודית, ובמדינה יהודית שומרים על הצביון היהודי. אנחנו לא ניתן שהמדינה תיראה מדינה, ככל הגויים עם ישראל. אנחנו נילחם על כך שהפרהסיה תיראה יהודית, כי זה מה שמצפים מאיתנו כשליחם של אותם ציבורים שבחרו בנו. אנחנו מקווים שהממשלה הזאת תתעשת, ואם הם לא מסוגלים לשמור על המדינה שהיא מדינה יהודית, הם מוזמנים כל אחד להתפטר ולהניח את המפתחות. תודה רבה לכולם.

עמדת בזמנים בצורה ברורה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' איננו, חבר הכנסת אופיר כץ, איננו. חבר הכנסת שלמה קרעי, חבל שהוא איננו.

הינה הוא פה. אמרתי, חבל שהוא איננו.

כי אני יודע מה הוא הולך לעשות. אז תתקן את זה בעברית. אני אסביר לציבור: רשום כאן שלוש שעות ו-20 דקות. חראם עליכ. חתכנו חלק מההסכמות.

אז קרעי ישנו, ישנו, לא איננו. בהצלחה. תייבש אותם, תן בראש. יש גם ספרים? יש הכול.

איתן מאוד רוצה לנהל את הישיבה בזמן השיעור של שלמה קרעי. הובטח שיעור מעניין מהאוניברסיטה. איך אפשר להפסיד דבר כזה? בבקשה, חבר הכנסת קרעי, כל הזמן לרשותך. איתן אוהב את כולם, אפילו חרדים.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, אזרחי ישראל.

יש פה עוד חברי כנסת באולם.

כל השאר או שרים או סגני שרים. סליחה רגע, רק שנייה אחת. אתה חבר כנסת? אחמד טיבי חבר כנסת? לא, הוא ראש הממשלה, אמרתם. לא, זה מנסור.

אני חבר כנסת? יש פה כבר שלושה. הוא צודק בכל מילה. הוא החלופי. תודה, אדוני היושב-ראש.

לא כל הערבים אותו דבר ולא כל החרדים אותו דבר. מכובדי השר. ולא כל הימנים אותו דבר.

גם זה נכון.

כי יש לך פה סיכוי לקבל פרס של מיליון דולר שמוצע על פתרון בעיות קשות, ואני מייד מתחיל לדבר. כמה לשים לך? 40 דקות, מה שסיכמנו. תעשה לו פלאט. חתכנו כבר פלאט. זה היה צריך להיות שלוש שעות ו-20 דקות. רגע, אני עוצר. בגלל שעובדי הכנסת צריכים להספיק ללכת לנוח עד 08:00, וההצבעה נקבעה ל-08:30, אז אנחנו נקצר הפעם.

את שאר הדברים שתכננתי לומר אני אומר, ויש לי הרבה מה לומר לכם. ויהיו עוד הרבה הזדמנויות.

היום אני רוצה לדבר על הדרך היצירתית של הממשלה הזו לפתור בעיות. במחקר שלי לתואר השני ולדוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון, בהנחייתו של חברי פרופ' דביר שבתאי, עסקתי בנושאים של חקר ביצועים ופיתוח אלגוריתמים לבעיות שבבסיסן נחשבות בעיות קשות. בעיות קשות, אדוני היושב-ראש, או בעיות שבסלנג שלנו נקראות בעיות NP-hard, הן בעיות שככל הידוע היום, לא ניתן למצוא להן פתרון בזמן סביר. זמן סביר במושגים שלנו יכול להיות גם עשרות שנים וגם מאות שנים, זה עדיין נחשב זמן סביר.

אנחנו כולנו התחלנו להכיר לאחרונה את המושג אקספוננציאלי בקורונה, אז כל עוד הזמן הוא לא אקספוננציאלי לפי גודל הקלט, אני לא רוצה באמת להיכנס יותר מדי לפרטים, זה עדיין נחשב זמן סביר. למעשה, השאלה אם קיים פתרון בזמן סביר לבעיות קשות שנחשבות NP-hard היא שאלה שהפרס שהוכרז עליה הוא מיליון דולר. רק לצורך ההמחשה, ניקח בעיה שנקראת בעיית החלוקה. בבעיה הזו יש n עצמים במשקל שונה ומעוניינים לחלק אותם בדיוק לשני חלקים. לדוגמה, נניח שיש לנו שתי משאיות והקיבולת של כל משאית היא 20 טונות ויש לנו אוסף של חפצים במשקל כולל של 40 טונות, וזה מדויק. אנחנו רוצים למצוא פתרון כזה שמחלק את החפצים בין שתי המשאיות כך שכל משאית תוביל בדיוק 20 טונות . על פניו, זו נראית בעיה פשוטה יחסית. אלפי מובילים פותרים בעיות כאלה לכאורה מדי יום ביומו. בכל שיעור, טיבי, זה אומנם לא רפואה, אבל יש כאן מחקר אמיתי שכדאי, אני מודה לאל שאיתן החליף אותי. בכל שיעור הייתי שואל את הסטודנטים: מה הבעיה הכל-כך קשה,

נבדוק את כל אפשרויות החלוקה ונגיע לפתרון. למה זאת נחשבת בעיה קשה שמי שיצליח למצוא אם ניתן לפתור אותה בזמן סביר או לא יקבל מיליון דולר? נניח מקרה פשוט לכאורה של 80 פריטים בסך הכול, ונניח גם מחשב-על שיודע להציב ולחשב את ערך הפתרון של כל חלוקה אפשרית כזאת בתוך מיליארדית השנייה, בתוך מיליארדית שנייה המחשב יודע להציב פתרון מסוים ולבדוק אם הוא פתרון אפשרי או לא. למעשה, אנחנו צריכים למצוא כאן תת-קבוצה של פריטים שתהווה חצי מהמשקל הכולל, 20 טון, ויתר הפריטים יהיו במשאית השנייה. כמה אפשרויות כאלה יש לנו לבדוק, כשאחת מהאפשרויות האלה, נניח שיש פתרון או שאין, זה בעצם לכל פריט לבדוק אם הפריט הראשון יהיה בקבוצה הזאת או לא יהיה בקבוצה, אם הוא יהיה או לא יהיה, גם לפריט השני, אם הפריט השני יהיה בקבוצה או לא יהיה בקבוצה, וכן הלאה וכן הלאה. יש כאן 2 בחזקת 80 אפשרויות לכל הקומבינציות האפשרויות של החלוקה של הפריטים בין שתי המשאיות. 2 בחזקת 80 זה כבר נשמע מספר מאוד מורכב, מספר מאוד גדול, ומשך הזמן שייקח למחשב-על, כאמור, שיכול לבדוק כל אפשרות לפתרון במיליארדית השנייה, חלוקה של 80 פריטים בין שתי משאיות,

מכובדי אדוני היושב-ראש,

80 פריטים, למצוא את החלוקה הנכונה בין שתי המשאיות, החלוקה האופטימלית. נניח שיש פתרון אחד.

השנייה.

מיליארדית השנייה לוקח להציב את אחד הפתרונות ולבדוק אם הוא פתרון נכון או לא נכון. כמה זמן ייקח לנו למצוא את הפתרון? נניח שיש פתרון אחד כזה.

80 פריטים, כמה זמן? 38 מיליון שנים. 38 מיליון שנים. זה 2 בחזקת n אפשרויות. אם תחלק את התוצאה במיליארד, כי זה מיליארדית שנייה, תחלק ב-60 שניות, ב-60 דקות, ב-24 שעות, ב-365 ימים, תגיע בקירוב ל-38 מיליון שנים שייקח למחשב-על למצוא את הפתרון האופטימלי לחלק 80 פריטים בין שתי משאיות. יש, כמובן, אלגוריתמי קירוב וכל מיני פתרונות פסאודו-פולינומיאליים שיכולים למצוא פתרונות מקורבים מאוד, אבל את הפתרון האופטימלי

זאת שאלה שהפתרון לה לא ידוע, האם קיים פתרון בזמן סביר לבעיה או לא. אנחנו מבינים שכמה עשרות שנים ביחס ל-38 מיליון שנה זה לא כל כך נורא. בעיה נוספת, שהיא למעשה בעיה כללית יותר מבעיית החלוקה שהזכרנו, היא "בעיית תרמיל הגב". שומע, אדוני השר,

"תרמיל הגב". אפשר להוכיח בקלות ש"בעיית תרמיל הגב" גם היא בעיה קשה באמצעות רדוקציה,

מבעיית החלוקה.

ההפחתה, בעצם לוקחים קלט של שתי הבעיות, ממירים קלט לקלט ומראים שאילו היה לנו פתרון לבעיה הזאת, היה לנו פתרון גם לבעיה הקודמת, וככה בעצם מוכיחים שגם הבעיה הזאת היא קשה. מה זה "בעיית תרמיל הגב"? היא בעצם בעייתו של כל מטייל ממיליוני המטיילים המסתובבים בעולם ונהנים מנפלאות הבריאה. לכל חפץ שרוצים לקחת איתנו לטיול יש נפח מסוים שהוא תופס בתוך התרמיל וערך מסוים בהתאם לחשיבות של אותו חפץ. המטרה היא למקסם את ערכי הפריטים בתרמיל תחת אילוץ הנפח, יש לנו נפח מוגבל בתרמיל.

בעיה קשה שלא ידוע אם ניתן למצוא לה פתרון בזמן סביר. הבעיות שאני עסקתי בהן במחקר שלי עוסקות בבעיות תזמון, Scheduling, בעיה שבה יש לנו סט משימות ואנחנו נדרשים להקצות את המשימות האלה לסט של משאבים מוגבלים, והמטרה היא להגיע לאופטימיזציה בהתאם לפונקציית מטרה כלשהי. למשל, אנחנו רוצים להשלים את כל המשימות הכי מהר שאפשר, זאת פונקציית מטרה, הכי מהר שאפשר. בכל אופן, הבנתם שאנחנו ניצבים כאן בפני בעיות,

כשיש לך סט משימות, מה הייתה המטרה? לתזמן אותו לסט של משאבים מוגבלים, כן? אין לי משאבים בלתי מוגבלים. יש לי למשל שורה של מכונות בקו ייצור, ואני רוצה לתזמן משימות שיש לי. כל מכונה יכולה לבצע סוגים שונים של פעולות על הג'ובים האלה, על המשימות, ואני רוצה לסיים את כל המשימות הכי מהר שאפשר. זאת פונקציית מטרה אחת. יש פונקציות מטרות שונות.

אם יש לי דדליין, אם אני צריך לספק את הפריטים בזמן מסוים, אז המטרה שלי תהיה לא לאחר או שהאיחור יהיה מינימלי. יש אין-סוף פונקציות מטרה, אבל בעיקרון, כל מה שמשותף לבעיות שהזכרתי זה שבבסיסן הן בעיות קשות שלא ידוע אם קיים פתרון בזמן סביר לבעיות האלה. סוגיית התזמון דומה ל"בעיית תרמיל הגב"? היא קשורה, יש קשר. אפשר להוכיח באמצעות הפחתה של קלט הבעיה בין בעיה לבעיה בבעיות ה-NP-complete האלה, בעיות ה-NP-hard,

קבוצה של בעיות סגורות שאפשר להוכיח שהן קשורות אחת לשנייה. אבל מה אני רוצה לומר לכם, אדוני השר?

לממשלת ההונאה שלנו, דרכים יצירתיות לפתור בעיות. עם הדרכים היצירתיות של לפיד ובנט הם עוד מסוגלים לקטוף את פרס מיליון הדולר שהקצו במכון קליי למתמטיקה לפתרון השאלה אם הבעיות הקשות האלה ניתנות לפתרון בזמן סביר. שאלה זו, אגב, נחשבת לאחת משבע בעיות המילניום. הרי תראו איזו ממשלה יצירתית: כל בעיה שיש לה היא פותרת ממש ברגע, בלי למצמץ. תרמיל הגב של הממשלה קטן מדי ואין מספיק מקום לשרים וסגנים שימקסמו את הערך? פשוט נקנה תרמיל גב גדול יותר. איזה פתרון מושחת ויצירתי,

עוד שר בלי תיק, עוד סגן שר בלי תכלית. אין שום בעיה, יש מקום ללא הגבלה. רוצים לסיים את המשימות בזמן קצר יותר? נהפוך את השירות הציבורי למשאב בלתי מוגבל על חשבון הציבור ואין שום בעיה, המשאבים הופכים להיות בלתי מוגבלים. אחלה פתרון, עוד שרים בלי תיק, עוד ג'ובים לחברה, עוד סמנכ"לים שלא ידעו בין ימינם לשמאלם והם נכנסים לתפקיד רק כי הם במקום 80 במפלגת תקווה חדשה. רוצים לחלק את הסמכויות והג'ובים לשני חלקים שווים בממשלה הפריטטית, בין שתי המשאיות, ולא מצליחים? נוסיף עוד עגלה נגררת שתגדיל את הקיבולת של המשאיות, נוסיף נורבגים שיהיו סרח עודף של הגוש שלהם בממשלה, נוסיף ג'ובים בוועדות החשובות ונרמוס את הדמוקרטיה. הכול אפשרי בממשלת השחיתות וההונאה הזאת. כל הבעיות הקשות נפתרו. מיליון דולר, או בעצם 53 מיליארד שקל על חשבון כולנו. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר למנסור עבאס, ראש הממשלה בפועל, שעובדים עליו. הרי כדי לממן את השוחד שנתנו לו כדי להיכנס לממשלה הם מטילים "מס עבאס", מס על שתייה, כי זה, אגב, לא רק "מס עבאס", זה "מס עבאס" והמס הנורבגי. יש כאן כמה מקצים שצריך לטפל בהם בבזבזנות ובשחיתות של הממשלה הזאת: מס על שתייה קלה, מס על החשמל, מס על הארנונה, מס על נטפליקס,

שהמס על המשכנתה שנכנס לחוק ההסדרים בסופו של דבר לא ייכנס. ההרגשה שלי היא שעדיין יש בקואליציה הזאת כאלה שיש להם לב שהוא לא לגמרי לב אבן, שהם עדיין לא מסוגלים להשית כאן גזרה שהיא חץ מדויק רק בלב של החלשים. להגדיל את הניקוד לזכאות למשכנתה מ-600 ל-2,000 זה דבר שלדעתי בסופו של דבר ליברמן לא יצליח להכניס לחוק ההסדרים. אדוני, מישהו צריך היה לבצע חקר ביצועים על מדינה ללא תקציב כל כך הרבה שנים, שזו בעיה מאוד קשה. על כן אני חושב שחקר הביצועים שאותו,

מכובדי, זה שהתקציב לא אושר בקריאה שנייה ושלישית, עדיין היה פה תקציב. התנהלנו כאן בשנת 2020 בתקציב המשכי. העצמאים קיבלו, המובטלים קיבלו, האוכלוסיות המוחלשות קיבלו. בטח ובטח שלא העלינו בדעתנו לממן את השחיתות של הממשלה באמצעות השתת מיסים רק על החלשים בחברה. וזה מה שקורה, ואני תכף אפרט את הדברים. בבקשה. ככל שמוחו המעוות והיצירתי של ליברמן מאפשר לו להתפרע ולפגוע בחלשים, ככה המיסים יותר יצירתיים ויותר פוגעניים. אבל מנסור,

המס הוא גם על הציבור שלך. בעצם, הם הבטיחו לך 53 מיליארד, אבל כמה מיליארדים הם מממנים מהדלת האחורית של הציבור שאתה מייצג. אל תוותר על זה, מנסור. אתה מסוגל לדרוש מהם שכל המיסים האלה לא יחולו על האחים המוסלמים. האמת, אדוני היושב-ראש, שאתמול הופתעתי. אני כבר לא סגור עד כמה כוחו של מנסור במותניו. יכול להיות שהמשותפת מזנבת בו, וכבר יש הרגשה שהיא ממש רצועת הביטחון של הממשלה הזאת.

היום אמר בריאיון: "אם נצטרך, נגייס בלי בושה ח"כים מהמשותפת שיתמכו בתקציב".

הוא אמר רק לפני שנה: "לידיעת כל כתבי החצר מרחוב בלפור, ישראל ביתנו תשתף פעולה עם איימן עודה ואחמד טיבי רק אחרי שעמית סגל יצטרף לבל"ד" כן, שחור על גבי לבן בחשבון הטוויטר של אביגדור ליברמן. אז כל הערכים וכל האידיאולוגיות, אנחנו כבר ידענו שהוא מכר את עצמו ומכר את נשמתו, אבל עדיין ניסה להציג את עצמו כאילו הוא ימני. אנחנו רואים שהכול קורס. אז אני לא סגור עד כמה כוחו של מנסור במותניו. אתמול שמעתי ההקלטה של אדם שחיקה את ליברמן. שמעת את ההקלטה הזאת? לא. אדם עשה חיקוי של ליברמן, התקשר למנסור ודרש ממנו בטלפון, אומר לו: מנסור, תשמע, אנחנו חייבים לרדת, לא יהיו 53 מיליארד, יהיו 25 מיליארד.

לא צעק, לא השתולל, לא אמר: אני אפיל את הממשלה, גם לא אמר כן. אבל הוא כזה הנהן בחצי הסכמה,

בוא ניפגש, אני צריך לראות. והוא דיבר איתו, אמר לו: תגיד לי, מה עם טיבי ועם המשותפת? ומנסור אומר לו בהקלטה, כשהוא חושב שזה ליברמן, הוא אומר לו: אני דיברתי עם טיבי בשבוע שעבר, אבל יש להם דרישות, אבל יש להם ככה, אבל יש להם פה. או שמנסור הפך להיות הנער השליח של הממשלה הזאת ופנצ'רתם לו לגמרי את הבלון, כי המשותפת כבר משתפת פעולה, או שמנסור וטיבי עובדים על כולנו בעיניים ופועלים יחד כנגד מדינת ישראל ועם זרוע ביצועית בממשלה ובקואליציה, כמו השוטר הטוב והשוטר הרע, כן? או שכמו שאמרתי, בממשלה המסוכנת הזאת אתם מוכנים כבר לשבת עם המשותפת, ועבאס כבר מרגיש שהוא לא בן יחיד, ואפשר להסתדר בלעדיו, ולכן חייבים להתפשר. בכל מקרה, כל אחת מהאפשרויות האלה מובילה אותנו לעברי פי פחת, אדוני היושב-ראש, ואנו, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים.

אדוני היושב-ראש, קראנו בפרשת השבוע "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה". חכמים אמרו: מה זה "והיה עקב תשמעון"? אלו מצוות שאדם דש בעקביו, שעליהן אדם צריך להקפיד כדי לזכות לכל הברכות. ואגב, תכף נדבר על מה שהממשלה הזאת באמת עושה, אבל כתבתי, מכיוון שהזמן התקצר, בתחילת הזמן כבר אתייחס לבקשות מהקהל. יש כאן בקשה, צריך להגיד לצופים שהפרשה הייתה פרשת ראה. פרשת עקב הייתה הפרשה. נכון, ראה תהיה בשבוע הבא. נכון. אז יש כאן בקשה מהצופים לאחל מזל טוב לפנינה סולומוביץ, בת 70. יש לה היום יום הולדת 70. ברכות לפנינה. כולנו מצטרפים. מכנסת ישראל הישר אליך. אז אמרנו, אדם צריך להקפיד על המצוות, יש עוד? יש עוד כמה, אבל קיצצתם לי משלוש שעות ל-40 דקות. אבל היא בת 70 היום, זה בהחלט משהו ששווה לעצור בשבילו את הנאום. מאיפה פנינה? אני לא יודע, לא כתוב. לא חשוב, בארץ ישראל. היא אחת ויחידה. פנינה סולומוביץ היא אחת ויחידה. יש לו עמוד פייסבוק פעיל ושם ציבור הנאמנים צופה בו באדיקות, ותמיד הוא שואב משם שאלות מהקהל, ומפנה אותן בדרך כלל לשרים או לאוויר, לחלל האולם. אדוני היושב-ראש, אנחנו במשרד התקשורת מקימים רשות חדשה לפיקוח על שידורי שלמה בערוץ הכנסת, לפי החוק החדש שלכם לפחות זה לא רישיון. היתר. אני רואה שלאט-לאט, אדוני השר, העסק מחלחל, כולל, גם זה יכול להיות. אגב, יש כבר 87 תגובות מהקהל בטוויטר. יש פה מישהו, אולי תעבירו לבנט, שמבקש לשאול את בנט מי סידר לו את העניבה היום. כנראה שהייתה, מההשתוללות שלו פה, מחוסר, משהו שם זז. לא מסתכלים על הקנקן. אולי נחזור תכף לקהל, אני רוצה להספיק לומר כמה דברים. פרשת השבוע, שקשורה בקשר הדוק,

גם הפרשה שקראנו וגם הפרשה הקרובה, ממש כאילו דופקת על החלונות של הממשלה ואומרת לכם: תתעוררו. אז אמרנו, כדי לזכות בכל הברכות, אדם צריך להקפיד על מצוות שהוא דש בעקביו. והממשלה הזאת, באמת בכאב אני אומר את זה, אמרתי את זה לפני שראיתי מה הם עושים, הממשלה דשה בעקביה את החלשים בחברה בלי למצמץ, בלי לחשוב פעמיים. אין כמעט סעיף בחוק ההסדרים ובתקציב שמגיע שלא פוגע בחלשים בחברה. מה אמר ליברמן רק לפני חודש וחצי? אנו מתנגדים להעלאת מיסים. לא תהיה השתוללות בנושא התקציב. לפני חודש וחצי. ועכשיו השתוללות, אדוני היושב-ראש, זאת ההגדרה המדויקת למה שליברמן עושה על החלשים. הוא משתולל על החלשים ללא רגישות,

חמלה חברתית. מעולם לא היה כאן, לפי מה שזקני המקום מספרים, חוק הסדרים שממש משתולל על החלשים. מס על משקאות ממותקים ועל חד-פעמי, לא סתם על חד-פעמי, אדוני היושב-ראש, לפי משקל. לא מייקרים את החד-פעמי באחוזים.

בנט, ברעננה, שמשתמש בכלים חד-פעמיים יקרים, שעולים אולי 200 שקל לקילו, כלים מפוארים, אז על הקילו הזה מוסיפים לו עוד 10 שקלים או 11 שקלים, אז במקום 200 הוא ישלם 211 שקלים, שזה בערך קצת יותר מ-5% ייקור.

מישהו משדרות או מהפריפריה או משפחה ברוכת ילדים, שמשתמשת בכלים החד-פעמי הפשוטים, שעולים להם 20 שקל לקילו חד-פעמי, ה-20 שקל האלה יהפכו ל-31, כי המס הוא לפי משקל, זאת אומרת ייקור של למעלה מ-50%. למען הסדר, צריך להגיד לטובת העיר רעננה, גם ברעננה יש אנשים רעבים. גם ברעננה יש אנשים, לא דיברתי על תושבי רעננה, דיברתי על בנט ברעננה. אבל הזכרת את רעננה, ואוהבים את רעננה.

הממשלה הזאת פוגעת בכל החלשים, לא משנה איפה הם גרים, בין שזה בנתיבות ובין שזה ברעננה.

לא אמרתי שהיא פוגעת, אמרתי שגם שם יש. הבנת את מה שהתכוונתי לומר.

עלייה במחירי החשמל וכל מה שהזכרתי קודם, ביטול סבסוד המעונות, ביטול ההנחות ברב-קו, אין לכם איך לממן את אלי אבידר, הפרזיט הזה, שר בלי תיק, שגם התפטר מהכנסת בנורבגי, ואתם מממנים אותו באמצעות ביטול ההנחות למשתמשי התחבורה הציבורית? לאיפה הגעתם? אין לכם בושה.

על כל זה אפשר היה לומר שזה איזה חוסר רגישות או סתם ממשלה של מנותקים, אבל מפרט אחד שהזכרתי קודם, שעולה על כולם, אפשר ללמוד על הכלל, אותו סעיף שמתעלל דווקא בחלשים: אותם אלו שהיו זכאים עד היום לקבל משכנתה בסבסוד מדינה עם ריביות נמוכות, כי בשוק החופשי הם היו מקבלים ריביות מאוד גבוהות, הם כבר לא יוכלו לקבל. העלו להם את הרף עד כדי כך שהחלשים ביותר ייזרקו לשוק של ריביות מוצצות דם. ומהסעיף הזה אנחנו מבינים שיש כאן לא סתם ממשלה מנותקת אלא ממשלה שיש בה שר אוצר שבחר להתעלל בחלשים בחברה. הם לא מעניינים אותו. הוא מונע מנקמה, הוא מונע משנאה לכל מי שלא חושב כמוהו ולכל מי שלא מתכון לבחור בו. אתה מאמין לכל הדברים האלה שאתה אומר? בהחלט, באמונה שלמה. אני רואה, אתה רואה את הדברים. אתה רואה, שום הצדקה כלכלית, אתה חושב שזו ההנעה שלו? מזה הוא מונע?

אחרת אין סיבה.

זאת הנאה מהנקמה, אולי. אולי זאת נקמה שהוא נהנה ממנה. אני לא יודע להסביר את זה. זה משהו שצריך ללכת לטיפול כדי להבין מה עומד מאחורי המוח הזה. חקר ביצועים ובעיות קשות.

מדעי הרוח שנמצאים כאן יכולים לפתור את זה. NP-hard,

כן. רק לפני שבועיים ממשלת הג'ובים המושחתת הזאת הפילה הצעת חוק שלי לביטול עמלת פירעון מוקדם, אותה אווזה שמטילה ביצי זהב לבנקים לאורך שנים ללא כל הצדקה כלכלית. העברת החוק הייתה מובילה לחיסכון של עשרות אלפי שקלים במחזורי המשכנתה ולשוק בריא ולתחרות גם לאורך חיי המשכנתה, ולא רק בעת לקיחתה. אולי, מכובדי השר, כדאי שתעביר איזה קורס מזורז, למרות שגם אצלך,

התחרות לא באמת רוקדת לה בכל פינה בתחומי המשרד שלך, אבל התחלת משהו. אלי כדאי שתעביר להם קורס בתחרות, בשוק חופשי, ולא בהטלת מיסים, מיסים ומיסים ורק פגיעה בחלשים בחברה. ככל שעובר הזמן אפילו האתרוג התקשורתי לממשלה הזו הולך ונסדק. אומנם המטרה המשותפת של כולם היא "רק לא ביבי",

זה עדיין קיים. אבל גם עיתונאי חצר מבינים לאט-לאט שעובדים עליהם בעיניים, שמה שמניע את הממשלה הזו ומרכיביה המרכזיים הוא השנאה לא רק לנתניהו אלא למה ולמי שהוא מייצג, אלו שבחרו בו, אותם שני מיליון האנשים שאמרו לסער ולבנט ולליברמן, אמרו להם "לא" בבחירות האחרונות, ורק על ידי גנבת קולם בידי צמד הנוכלים בנט ושקד ומכירת האידיאולוגיה של רבים משחקניה של הממשלה הזו קמה הממשלה. כאופוזיציה אנחנו מחויבים ועושים ככל יכולתנו להילחם בכל הכוח בממשלה הזו, ממשלה ערלת לב, ממשלה שמדרדרת את מדינת ישראל כמעט בכל תחום, כולל תחום הריפוי שעליו הכריזו ובו התהדרו. ממשלת הריפוי, אפילו במובן הפשטני של המילה, הריפוי, המצב הבריאותי של אזרחי ישראל, אפילו בזה נכשלו כישלון חרוץ. מארבעה מאומתים ביום, בתוך שישה שבועות, 2,400 מאומתים ביום.

מ-60,000% זה שיעור הגידול במספר המאומתים בתוך חודש וחצי. גם אם ייקח קצת זמן זה יקרה, בעזרת השם. בינתיים העם בישראל מפנים את היתרון של הניסיון האדיר של נתניהו, את חשיבותה ונחיצותה של ממשלה הומוגנית ולא מסוכסכת בינה לבין עצמה, והכי חשוב, ממשלה לגיטימית שקיבלה מנדט מהעם ולא גנבה אותו. על הממשלה הזו ושריה קראנו אתמול בפרשה: "והיה עקב תשמעון". אם לא תדושו בעקבכם את המסורת, אם לא תרמסו את החלשים בחברה, יש לכם סיכוי, אבל אם תמשיכו בהשתוללות הזו, אם תשימו עלינו אפיקורסים, עוכרי ישראל, אם תרמסו את החלשים בחברה ותגרמו צער לילדים הקטנים, תדעו כי השם אלוהינו, הוא עושה משפט יתום ואלמנה והוא יבוא עמכם חשבון. אם כבר הזכרנו את "והיה עקב תשמעון", אפשר לומר עוד כמה מילים בעניין הזה. אגב, השימוש במילה "עקב" ולא והיה אם תשמעון, הרי עקב זו בדרך כלל מילה שבאה למפרע, כמו שכתוב "עקב אשר שמע אברהם בְּקֹלִי" בגלל מה שהיה, כך וכך.

פה והיה, לעתיד, "עקב תשמעון". עקב זו מילה שהיא לא כל כך מתאימה. היה יותר נכון להשתמש במילים "והיה אם תשמעון", כמו שכתוב "והיה אם שמוע תשמעו",

מכאן הדרשה שחכמים אמרו: אלו מצוות שאדם דש בעקביו. כך מביא "שפתי חכמים". הפרשה ממשיכה ואומרת מה יקרה אם תשמעון.

"ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך", ובפסוק לאחר מכן: "לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך".

אתה אומר: "וברך פרי בטנך", זאת אומרת, פרי הבטן, שאלה הילדים שלך, הצאצאים, זה יהיה מבורך, אז למה צריך לאחר מכן לומר "לא יהיה בך עקר"? אם בירך פרי בטנך, אז ודאי שהוא לא יהיה עקר. לכן מפרש המדרש ואומר: "לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך". בדברים רבה הפסוק מדבר על דברי תורה. ו"בבהמתך" הכוונה בבהמין שלך, שאפילו אדם פשוט שבך יהיה מספיק פיקח כדי שידע מה להשיב לאפיקורוס. יש איזה סיפור על העניין הזה שאפילו הבהמין שלך, אפילו האנשים הפשוטים שבעם ישראל, יודעים להשיב. מסופר על רבי יהונתן אייבשיץ שידו תמיד הייתה על העליונה בוויכוחים עם הכומר. פעם אחת הכומר התייאש, אמר למלך,

הכומר התייאש, אמר למלך:

אדוני המלך, זה לא שרבי יהונתן אייבשיץ צודק,

הוא פשוט חכם מדי, לכן הוא מנצח אותי בוויכוח. יש לו שכל חריף, אבל אם תביא איזה עגלון פשוט, איזה יהודי פשוט מהרחוב, תראה שאני בקלות אצליח לשכנע אותו להמיר את דתו ולהיות נוצרי. יצאו לרחוב ועצרו עגלון יהודי שעבר שם והביאו אותו לפני המלך. המלך אומר לכומר: בבקשה, תפדל, בוא תנסה לשכנע אותו לעבור לנצרות. פנה אליו הכומר ואמר לו: תשמע, יהודי, אם תמיר את דתך אני גם אדאג לעולם הבא שלך שיהיה העולם הבא שלנו,

הרבה יותר טוב משלכם היהודים, וגם אני אתן לך ארנק זהובים. כך אמר הכומר לעגלון. העגלון אומר לו: תשמע, אדוני המלך, אני לא חכם גדול בדת, אין לי תשובות כדי להתווכח עם הכומר בדת, אבל מניסיוני המקצועי אני יכול להשיב לך. תשמע, מוסר השכל,

כך אומר העגלון הפשוט לכומר, אומר לו: אבא שלי, עליו השלום, היה עגלון מקצועי, הוא הגיע בזמן לשבת או שהעגלה נתקעה? לא, הגיעה. המלך אירח אותו כיד המלך, אל תדאג,

אמר לו: כמו שצריך, עם כוס קפה. לך תדע.

שאלתי אותו: מה זה כמו שצריך? אם דרעי אמר, הוא נתן ערבות על זה? דרעי, מה זה כמו שצריך? אמר לי: כוס קפה. אם דרעי לא נותן ערבות על הסיפור אני לא לוקח. בבקשה, אתה יכול לשאול אותו. ערבות של דרעי. ערבות של דרעי לא שווה כלום כשיש כמה מתחבאים בחניון שבאים והורסים אותה. כל אחד והערבות שלו. הרצפה תמיד עקומה.

הוא לא יכול לערוב לגנבים בלילה שמתחבאים בחניון ומפילים את הכול. הכול צפוי והרשות נתונה. אם לא היה את ליל החניונים,

כמו תקציב דו-שנתי. אם לא היה את ליל החניונים, היה, תקציב דו-שנתי.

אתה אחראי למילים שלך,

תודה שדרעי לא יכול להיות אחראי למיכל שיר, שנכנסה בנורבגי בזכות פיצוי מלא מלא שקיבלה, דאגו לה לחוק נורבגי על מלא, שגם במפלגה של שישה ייכנסו שלושה נורבגים, בגלל הפעולה בחניון, איכשהו תמיד יש תירוץ. איכשהו מישהו אחר אשם.

תראה, אתכם העובדות אף פעם לא מבלבלות. זה לא ייאמן.

כך לימדו אותי. העובדות לא מבלבלות אתכם. אז העגלון אומר לו: אבא שלי לימד אותי כך, הוא אמר לו: תקשיב,

אם יבוא אליך בן אדם עם סוס ויגיד לך: בוא נחליף את הסוסים בינינו, בוא נעשה החלפות סוסים ואני אוסיף לך גם כמה מטבעות זהב, אז תיזהר ממנו, אל תחליף איתו בשום אופן.

כי אם הוא רוצה לתת לך זהובים, כנראה לסוס שלו יש בעיה. לא סתם הוא רוצה להחליף סוס בסוס ורוצה להוסיף לך זהובים. אומר העגלון לכומר: אתה הצעת לי להחליף את העולם הבא שלי כיהודי בעולם הבא שלך ככומר, של הנוצרים, ועוד הוספת לי ארנק של זהובים. כנראה יש בעיה מאוד מאוד רצינית בעולם הבא שלכם. ליברמן ושאר עוכרי ישראל בממשלה הזו, ולא כולם,

יש עוכרי ישראל בממשלה הזו, אל תגיד לי לא, לא. רוצים לעקור את הדת.

בערבית, אנחנו קוראים בליל הסדר, יש את הסיפור על אברהם אבינו. אנחנו אומרים שבאו לנמרוד, אמרו לו על אברהם אבינו: (אמר בערבית ומתרגם:) הילד הזה שנולד יחריב את המלכות ויבטל את הדת. יש פה כאלה,

יש את ליברמן, יש את מיכאלי.

שמענו שמועה חדשה, שנכנס ברגע האחרון בחוק ההסדרים, מלכיאלי? מלכיאלי?

התחלנו עם כשרות, עברנו לשבת, קריב על בתי הדין הרבניים, תכף לא יישאר כלום, (חוזר על דבריו בערבית.) תשאל את המשותפת, יסבירו לך את התרגום. אתה יודע שבתקופה שעליה אתה מדבר, ערבית לא הייתה קיימת. לא, אבל אנחנו קוראים את הסיפור בערבית. לא אמרתי שזאת הייתה האמירה, אני סיפרתי מתוך הנוסטלגיה. אתה יודע, אם היית אומר לי אכדית, הייתי זורם,

קודם כול, אני לא בטוח שאתה צודק. מסופר על יוסף הצדיק שעלה, השפות השמיות היו מפיניקיה, מלוב. אתה יודע, כתוב על יוסף שכשהוא עלה לפני פרעה, אתה מכיר את המדרש, הוא היה צריך לעלות 70 מדרגות, ובכל מדרגה היה צריך לדבר איתו בשפה אחרת. אבל ערבית לא הייתה אז.

בכל מקרה, הם מנסים, ליברמן מנסה באמצעות גזרות כלכליות להכריח את החרדים להחליף את העולם הבא שלהם בגיהינום השמור לעוכרי ישראל כמוהו, אבל את מה שליברמן לא יודע, אפילו עגלון פשוט שבישראל יודע: לא מחליפים סוס בסוס תמורת ארנק של זהובים. ואמרתי שגם פרשת השבוע שנקרא באה ונותנת לכם מוסר השכל: "כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון, כי פתח תפתח את ידך לו" זה כפל: תרבה, תפתח. ועוד דבר, שגם רלוונטי לשנת השמיטה שהולכת ומתקרבת: "השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון, נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו". מה כל אריכות הלשון הזו? התורה אומרת לנו: גם כבן אדם פרטי, כשאתה רוצה להתייעל בתוכנית הכלכלית הפרטית שלך או בעסק שלך, ובטח ובטח כשאתה מנהל את מדינת ישראל, אל תתלה את כל הרעות החולות שלך בשברירים שאתה מחלק לעניים. לא הם גורמים לזה שאתה לא מרוויח.

אל ירע לבבך בתיתך לו, אל תאמר: בגלל הצדקה שאני נותן לעני, בגלל זה הרווחים שלי נמוכים.

וזה בדיוק מה שהממשלה הזו עושה, אדוני היושב-ראש, את כל הרעות החולות שלה היא משליכה על העניים והחלשים. בקיבוצים לא מעיזים לנגוע, בטייקונים בוודאי שלא, ואפילו לא בבנקים, שהמדינה נתנה להם מיליארדים בריבית אפס בשנת הקורונה, כי הם אמרו שאוי ואבוי,

והם הרוויחו למעלה מ-10 מיליארד שקלים רווח נקי, אבל בהם לא נוגעים. על מי ניתן מס? על החד-פעמי של העניים, על התחבורה הציבורית של מי שאין לו מספיק וכן הלאה וכן הלאה. ואפשר להבין את הממשלה.

יותר קל להתעסק עם מי שאין לו כמעט פתחון פה, עם מי שעסוק בהישרדות יום-יומית, מאשר להתעסק בכאלה שהלוביסטים שלהם ממלאים כאן את הכנסת וכל היום יושבים על השרים וכל היום דואגים שלא ייפגעו. אגב, קיבוצים ומושבים, גזרות על חקלאות. רפורמת החקלאות זה משהו אחר, זה לא קיבוצים. ועוד איך, בחוק הוותמ"ל. מי הם אותם חקלאים? מושבים וקיבוצים. רפורמת החקלאות נוגעת, הקיבוצים היום הם כבר לא חקלאים, הקיבוצים היום זה תעשייה של זהב. לא, גם הם, וגם בחוק הוותמ"ל.

אדוני היושב-ראש, כבר הגענו לקראת הסוף. אני רוצה לומר שבסיכומו של דבר, זאת ממשלה שאני לא מצליח למצוא לה אף נקודת זכות, שתהיה עבורה איזושהי זכות קיום. היא גם מקעקעת את היהדות, כמו שדיברנו עכשיו, התחלנו עם רפורמי, עברנו לכשרות, עוברים לשבת, נעבור לגיור ומדינת כל אזרחיה. ומחמוד עבאס צודק, גם לו מגיע חוק השבות, למה לא? איזה סממן יהודי יש במדינה הזאת שמגיעים ליהודים חוקים לאומיים משלהם? לא משאירים שום דבר. שירות צבאי, כי תאסור עליך מלחמה, לא תלין שכר,

גם דרוזים משרתים בצבא. שירות צבאי, פרוש. שירות צבאי, קרא בתורה.

באמת אנחנו ערב ראש חודש אלול, אדוני היושב-ראש, מכובדי השר. יש לנו גזרות כלכליות מפה עד להודעה חדשה, כל הגזרות הכלכליות שיש בתקציב הזה, ויש לנו 40 יום להתפלל: "אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו", אדוני היושב-ראש. אני מקווה מאוד שהתקציב הזה לא יעבור, שהממשלה הזו תיזרק לפח האשפה של ההיסטוריה ולא יישאר ממנה כלום.

רק משהו אחד לא הבנתי מכל הנאום, מה קרה לעגלון, אם הוא הגיע לשבת.

הוא הגיע או לא? אני לא יודע. לא, הוא היה אצל המלך. תמיד העגלון מאחר לשבת. הפעם זה היה ביום ראשון. הוא הפעם היה באירוח אצל המלך כיד המלך. אוקיי, בחזור הוא איחר לשבת.

לא הבנתי מה עמדתך בנושא הדיון, ביטול המשרד לנושאים אסטרטגיים. נושא הדיון זה ההחלטה לבטל את המשרד לנושאים אסטרטגיים. לא, זה דיון משולב, אדוני היושב-ראש. יש דיון משולב. אני אסביר לך איך זה קשור לדיון. לא, לא הבנתי מה עמדתך.

ביטול המשרד לעניינים אסטרטגיים? אני חושב שיותר חשוב לבטל את המשרד בלי תיק שנתתם לאלי אבידר, ובדרך יש עוד כמה משרדים לבטל, בהחלט. תודה. תודה לחבר הכנסת שלמה קרעי על הידע בנושא חקר ביצועים ובעיות קשות וה-NP-hard. אנחנו נזמין את חבר הכנסת מאיר פרוש.

בכבוד וברכה, יעלה ויבוא. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כאשר אנחנו צריכים לדבר על, בעצם היום זה יום אישור התקציב, למרות שעברה השעה 24:00 וזה כבר יום אחר.

היום זאת הייתה הכותרת,

אני בכל אופן רוצה להתייחס יותר לשאלת התקציב מאשר לשאלה שמתקיימת כרגע, הודעות הממשלה, להעביר מסעיף לסעיף או ממשרד למשרד, מאחריות של שר זה לשר אחר. כבר דובר, והזכירו את זה כאן, ואני לא חושב שדיברו על הנקודה שאני מבקש לומר: העילה האמיתית, למה רוצים לפגוע בכשרות. אנחנו כן יודעים למה. זה לא יפגע בכשרות שהציבור החרדי צורך ומאמין בה.

שאין להם כשרות של בד"ץ ומסתפקים גם בכשרות של הרבנות הראשית, לטעמנו הכשרות הזאת תיפגע, ואני לא נכנס כרגע לשאלה למה, אבל היא תיפגע. למה זה חשוב? זה חשוב לי כי ישראל ערבים זה לזה. חשוב לי שכל מי שאוכל יאכל כשר. זה חשוב לי, הדבר הזה. אני רוצה לומר לך שאחד מארבעת הדברים, אני מבין שתהיה כשרות של הרבנים שהוכשרו על ידי הרבנות. אם אתה גם ככה לא מאמין בכשרות הזאת, למה חשוב לך להשאיר אותה? זה ממש לא על רגל אחת. קודם כול אני רוצה לומר שאחד מארבעה הסעיפים, תקרא לזה עכשיו היהדות החרדית דאז, אז לא היו מפלגות אחרות, רק אגודת ישראל, ובעקבות זה שהאומות המאוחדות אמרו לבן-גוריון ולשרת: אתה אומר שאתה רוצה להקים בית לאומי לכל יהודי במדינת ישראל? יש עוד ארגונים פוליטיים, ואנחנו רוצים לשמוע אותם. מאחר שאגודת ישראל הייתה הארגון הפוליטי החרדי היחיד,

היא ייצגה את היהדות החרדית, והיא באה בדברים עם ראשי הסוכנות היהודית דאז. ומה מבקשים? לטעמנו אנחנו חושבים שכאשר יש שלטון בידי יהודים, השלטון צריך להתנהל לפי ההלכה. אבל אנחנו הרי נמצאים במציאות מסוימת, ואנחנו יודעים שיש רוב שלא הולך לחיות בדרך הזו,

תנו לנו, ליהדות החרדית, את האפשרויות, את המסגרות היהודיות, שאת אורח החיים החרדי אנחנו נוכל לנהל. וביקשנו גם כמה דברים מרכזיים. אתם רוצים לומר שזו המדינה של כל העם היהודי,

אנחנו מבקשים ארבעה דברים, ואלה הם ארבעת הדברים: שבת יהיה יום המנוחה השבועי של המדינה, נישואים וגירושים יהיו על פי ההלכה, כשרות בכל המטבחים של מדינת ישראל, כל אבא יוכל לחנך את ילדיו לפי מצפונו. אלה ארבעת הדברים שהם הסטטוס קוו, ועם זה באנו, אני אומר, המשלחת של אגודת ישראל לאומות המאוחדות, ובהם אז גם סבי, זיכרונו לברכה. מורנו רבי יעקב רוזנהיים היה נשיא אגודת ישראל העולמית, היה הארי גודמן, שהיה מזכיר אגודת ישראל באנגליה, והיה משה פרוש, סבי, זיכרונו לברכה, והם היו באו"ם ב-1948-1947. הם אמרו שהם מחפשים את הדרך שתהיה להם הבטחה שנותנים להם לחיות.

כשאני מדבר על כשרות, אז זאת לא כשרות כי לנו חשוב שתהיה כשרות כאן, חשוב לנו שכל מי שאוכל, לאו דווקא אני,

הרי אני לא אוכל פה במזנון מלכתחילה. לא אמרתי שזה לא כשר, לא אמרתי את זה, אבל אם אני אוכל פה בכנסת אז זה את האוכל שאני מקבל מהבית. אני לא אוכל פה. אולי היו בעבר שנים שישבתי ואכלתי במזנון. אני לא אוכל במזנון הבשרי,

כשרות, כל אחד עם ההקפדות שלו. יש הרבה יהודים חרדים שלא יאכלו בשר באולמות שמחה של קרובי משפחה שלהם בירושלים,

בערים חרדיות. זאת הקפדה. אבל ודאי שאנחנו מאוד מעוניינים שהכשרות תהיה כשרות, שכל יהודי ששם משהו בפה, שזה יהיה כשר. אבל כשרות, רק רגע, רק רגע. נצא מתוך נקודת הנחה אחת: מי שמוביל בבתי המשפט אלו שופטי בית המשפט העליון. הם קובעים את ההלכה, לא מישהו אחר. גם אם מישהו אחר חושב אחרת, שופטי בית המשפט העליון קובעים את ההלכה. בוא נסכם שנינו שגם אם אתה לא חושב שרב ראשי בישראל, ראש אבות בתי הדין, יש לו אותו מעמד כמו שופט בבית המשפט העליון או כמו נשיא בית המשפט העליון, בציבור החרדי הרב הראשי הוא האוטוריטה הכי גבוהה.

שר הדתות עושה מהלך כזה ולא בא בדברים עם מה שקרוי אהרן ברק או אסתר חיות או הגב' נאור, לא בא איתם בדברים, לצורך העניין שלנו הוא לא בא בדברים עם הרב לאו, לא בא בדברים עם הרב יצחק יוסף, אני לא צריך להסביר לך כבר גם מה. למה להיכנס לפרטים למה אותו רב בעיר הנידחת ההיא לא מוסמך לטעמה של הרבנות הראשית לתת את הכשרות? אתה תצא מתוך הנחה ותאמר שזה בסדר, אבל אסתר נאור של הרבנות החרדית, מרים נאור. מרים נאור,

אסתר חיות, כן. אסתר נאור, נכון. מרים נאור או הגב' חיות או אהרן ברק של הרבנות הראשית לא מסכימים למהלכים האלה. ולכן זה חשוב לנו. אבל מה כתוב שם?

שנוכל אפילו להוריד את יוקר המחיה, אם תהיה תחרות אז הכשרות תעלה פחות כסף. כאילו זורקים לי ככה: תדע, הרבנות הראשית, הכשרות, זה עולה אגרה, זה עולה כסף, זה מייקר את האוכל. אז אתה מבין? מצאת את השלושה, ארבעה שקלים שאולי יפחיתו כל אגרה. אם נניח זה יהיה פחות, זה מה שיציל את העניים פה. אני אביא לך את זה מהתחום המוניציפלי. אתה יודע מה זה להוציא היתר בנייה? בהחלט. אתה יודע כמה, אחרי שהוועדה לתכנון ובנייה מחליטה לאשר לבן אדם לבנות מרפסת, לא בניין בן 12 קומות, מרפסת, לא מרפסת, בניין של שלוש קומות, איזה מסמכים וטפסים הוא צריך למלא כדי לקבל את זה?

היטלים על דרכים. השבחות. אגף העתיקות, הנושא של האשפה רשימה ארוכה מאוד.

אנחנו יודעים שהדירה לא אמורה לעלות את הסכומים שהיא עולה,

חלק נכבד מהיוקר של הדירה זה אותן טופסולוגיות. זה לוקח זמן, ועל כל דבר אתה צריך מומחה. אתה לא יכול שאחד שאין לו ידע בגינון יביא לך תשובה על איך הגינון ייראה. אתה צריך גנן, אתה צריך אדם מקצועי. כל דבר כזה עולה כסף. אתה שמעת שמשרד הפנים יביא בחוק ההסדרים שכדי להוזיל את אגרת הבנייה וכדי שהדירה תהיה יותר זולה נוותר על חלק מהדברים? נוותר על כיבוי האש, כי נסמוך על זה שמכבי אש עושה סיור פעם בשנה שם, לא צריך שכל יום יבוא משגיח, שכל יום יבוא בן אדם לבדוק את זה, נסמוך על הגנן שעושה סיור אחת לשלוש שנים ברחוב שבו אני גר, או שהוא בכלל אף פעם לא בא, נסמוך עליו. למה צריך להביא עוד? וככה תבוא השרה שקד, שרת הפנים, ותביא איזושהי בשורה. מה הבשורה? שכשבן אדם הולך להוציא היתר בנייה לבניין של שלוש קומות הוא לא יצטרך לעבור את כל המכשולים האלה, ופחות ישלם אגרות. זה הרבה הרבה הרבה יותר כסף מאשר במתן הכשרות, ויפחית יוקר המחיה.

אבל היא עושה את זה, אדוני. היא עושה את זה. מי עושה את זה?

עכשיו מובילים את הרפורמה של רישוי עצמי.

עכשיו אדריכל יכול להוציא לעצמו את היתר הבנייה בלי כל הרשות המקומית. תאמין לי שגם אם היא אומרת שהיא עושה את זה, ייקח שנתיים במדינת ישראל עד שהיא תעשה רפורמה ושינוי בחוקים כך שלא נצטרך את כל הדברים האלה.

מוזכר כבר משהו גם לגבי רישוי עסקים. אני הייתי, דרך אגב, לא, רישוי עצמי.

הוצאת היתר על ידי האדריכל עצמו. אלה, גם על מעונות יום יוכלו להיות, בוא לא ניכנס לסוגיה הזו. אני אומר לך שזה לא יהיה בחודשיים הקרובים, אולי בשנתיים הקרובות,

אבל יכולת לצאת עם בשורה. אגב, גם עם התקנות עשינו שינוי גדול. עכשיו הרבה תקנות מקבלות פטור, לא צריך את כל הוויה דולורוזה וטופסולוגיה,

את זה עשינו בקדנציה הקודמת שלנו.

בתחרות של הכשרות לא הרווחנו הרבה כסף,

ליברמן צריך הרי להראות שהוא רב עם החרדים,

כדי להוריד את יוקר המחיה הוא, אני חייב, כשיש לי חצי שעה, לומר שהקטע הזה ודאי עוד לא לובן פה. אז על מי עובדים בעיניים?

האזרחים שכן שומעים והתעניינו: ליברמן חיפש משהו כדי להטיל בוץ על הציבור החרדי, והוא יודע שכשיגידו: זה יעלה לך פחות כסף, אז הוא יקנה את ליבם של אלה שלא מבינים בדיוק מה קורה.

אנחנו נעשה תחרות בכשרות, וזה יעלה פחות באגרות,

ואז המוצר או הבקבוק או קילו הבשר שתקנה או שקדי המרק שיקנו יעלו פחות כסף. ואני אומר שאם לממשלה הזו כל כך חשובים עשרה שקלים שמרוויחים על האגרות, שאולי יפחתו אם תהיה תחרות בכשרות, אפשר להפחית את כל ההיתרים שמבקשים כאשר מבקשים להוציא היתר בנייה. שם מדובר במאות ואלפי שקלים, אלא מאי? כשהממשלה תבוא ותגיד שאפשר להפחית באגרות בנייה, זה לא יהיה משהו נגד החרדים, לא ירוויחו שום דבר בקלפי, בקלפי מרוויחים אצל אלה שחשוב להם לפגוע בציבור החרדי על ידי זה שאומרים: אנחנו הולכים עכשיו לעשות תחרות בכשרות. אבל זאת הפתיחה שלי. מה זה אומר, שדיברתי כמה? שאני מדבר תשע דקות?

נשארו עוד תשע דקות או עוד 20 דקות? נשארו עוד תשע. לא, עכשיו אני מדבר רק עשר דקות, מדבר עשר דקות. אז אני רוצה לומר כך: אני גם לא יודע אם דיברו על מה שאני מבקש עכשיו לדבר. גם אם כן, חשוב שזה ייאמר. אתה יודע מה זה תוכנית סינגפור? זה היה בקמפיין הבחירות של ראש הממשלה. היה בקמפיין הבחירות של נפתלי בנט, ראש הממשלה. "עוד לפני" תוכנית סינגפור, זה של בנט, על מה דיברה תוכנית סינגפור? הורדת מיסים, הזנקת הכלכלה, שירות מעולה לאזרח. הוא מתחיל ככה את התוכנית שלו: "עוד לפני הקורונה הכלכלה הישראלית לא עבדה בשביל האזרחים העובדים. זוג צעיר עם ילדים ששירת את המדינה עובד קשה ומשלם מיסים, בקושי מצליח לגמור את החודש, ורק רואה את חלום הדירה מתרחק. ואז באה הקורונה ופשוט שמטה את הקרקע מתחת לרגליהם של כל אותם ישראלים

שהחזיקו את הראש מעל המים, אנחנו" אומר בנט, "לא רוצים לשים על הכלכלה פלסטר של מענקים בדרך ליציאה מהמשבר, אלא לזנק מתוך הדשדוש הזה לצמיחה אדירה, לעושר ענק לכל משפחה עובדת". מספר עוד משהו בנט: איך אפשר לרכוש את ליבם של ציבור המצביעים? "עד 2003 הייתה סינגפור, שהיא רק דוגמה אחת למדינה שממנה אפשר ללמוד, ברמת חיים דומה לשל ישראל במונחי תמ"ג לנפש. מרגע שהחילו" בסינגפור "סדרת רפורמות שהורידו את המיסים, ייעלו את המגזר הציבורי ופתחו את השווקים, כלכלת סינגפור המריאה ותושביה הפכו עשירים כמעט פי שניים מאיתנו. עכשיו", אומר בנט במערכת הבחירות, "תורנו. בישראל יש את כל המרכיבים הדרושים למדינה כדי להצליח: אנשים איכותיים, אומת סטרטאפ, חזון, יצירתיות ושאפתנות". כך נראית הצמיחה לנפש בסינגפור לעומת ישראל החל בשנות הורדת המס. "נהוג לחשוב", אומר בנט בתוכנית סינגפור, "שהמיסוי הגבוה בישראל מקורו רק או בעיקר בהוצאות הביטחון הגבוהות". טענה זו אינה בגלל ההוצאה הצבאית בסינגפור, כי סינגפור דומה לישראל. "בסינגפור יש ביטוח בריאות חובה לכולם. תקציב החינוך לתלמיד בסינגפור הוא כמעט פי ארבעה במונחי כוח קנייה מזה של ישראל. המיסוי הנמוך והכלכלה

והחופשית מייצרים בסינגפור עושר גדול, המיתרגם גם לתקציבים,

הוא ממשיך: "אנחנו מציגים בפניכם", כך בנט אמר, ומה שמתברר, עוד דקה נדבר על זה, בנט אומר כך בתוכנית שלו. דרך אגב, זו התוכנית שהיועץ ההוא טוען שזה שלו? לא, זה לא זה. זה משהו אחר. "אנחנו מציגים בפניכם", אומר בנט בתוכנית סינגפור,

שתיתן 'מכת חשמל'" אתה שומע? "מכת חשמל לכלכלה הישראלית, תחזיר את הסומק

לאחר שנה קשה של אבטלה וסגרים ותקפיץ אותנו למציאות אחרת לחלוטין, מציאות של שגשוג אישי, של מקומות עבודה והצלחה", ואחר כך הוא עובר הלאה הלאה ואומר: "משתלם לעבוד, קיצוץ חד במיסים לאזרחים העובדים: נחתוך את מס ההכנסה ב-15 נקודות האחוז בכל דרגת מס.

מעולם לא עשו את זה בישראל" כנראה לעולם לא יעשו את זה בממשלה הזו, "בכיס של משפחות עובדות יישאר הרבה הרבה יותר כסף, כלומר, המדרגה העליונה של 50% מס תרד ל-35%; מדרגת המס של 35% תרד ל-20%, וכך הלאה. נוריד את מס החברות, נילחם מלחמת חורמה בהון השחור" וזה יגרום לכך שיהיה הרבה יותר כסף בכיסים. אנחנו ניצור עם הפעולות האלה ביקוש ל-400,000 מקומות עבודה. ואז הוא גם מתחייב: יהיה חוק-יסוד,

של 22 משרדי ממשלה בלבד. לאף אחד לא אכפת שיש יותר משרדי ממשלה. הבעיה זה משרד ממשלתי? הוא רוצה לחסוך, אפשר לחסוך במנכ"ל של המשרד.

מה כאילו מנקר את העיניים, זה שיש משרד ממשלתי?

מנקר את העיניים זה שיש לך שר, פעם קראו לזה וולוו, יש לך שמונה עוזרים לשר, יש לך מנכ"ל המשרד, זה מה שמנקר את העיניים. אז מה חוק-יסוד? גם פה הוא לא דיבר ברור, אבל אני לא בטוח שיש היום חוק-יסוד שאין יותר מאשר 22 משרדים. יש יותר מ-22 משרדים. אפילו יוצרים משהו בשביל חבר הכנסת אבידר, לא? שהוא יהיה שר ללא תיק.

יהיה שר במשרד ראש הממשלה. כן, במשרד ראש הממשלה. כי יש ראש ממשלה, יש ח'ליפה, ויש עוד שר שיהיה במשרד ראש הממשלה, שישמור על האיזון בין ראש הממשלה לח'ליפה, כך נראה לי, שזה יהיה התפקיד שלו.

מה שמנקר את העיניים, יש הרבה יותר מאשר 22 שרים. "בפועל, התוכנית תייצר זינוק חד בהכנסות החברות והכנסות משלמי המיסים, וזינוק בצריכה הפרטית, כך שהעודף בהכנסות הממשלה יגדל בקצב הרבה יותר גבוה. את הכסף הזה לא נבזבז על הוצאות ממשלתיות מיותרות" כמו הנורבגי, למשל, "ותוכניות מפוקפקות, אלא נחזיר אותו לאזרחים באמצעות הורדת המיסים. התוכנית מתוכננת להתכנס ליעד החוב תוצר ארוך הטווח הלאומי בתוך שנים ספורות, ולשמור על מסגרות היציבות הפיסקלית ארוכות הטווח." ואז יש עוד כמה מילים. מי ירוויח מהתוכנית? כל האזרחים העובדים ירוויחו: "בטווח הארוך, כולם ייהנו. הורדת המיסים" שבנט מבטיח בתוכנית סינגפור "תועיל לכל הישראלים, בזכות הצמיחה שהיא תביא ומאות אלפי מקומות עבודה ייחודיים שייווצרו, לאחר יישום התוכנית יחל תהליך, שאותו ראינו במדינות אחרות,

ישראל תכפיל את התוצר לנפש מ-40,000 דולר לנפש ל-80,000 דולר.

כולנו נהיה עשירים פי שניים והמדינה כולה תזנק".

זו הבטחת הבחירות. מעבר לשאלה של ימין, שמאל וכדומה, בכל אופן כנראה שהציבור לא קנה את תוכנית סינגפור.

אז הוא היה מקבל יותר מאשר שבעה מנדטים. הציבור לא קנה את זה, אבל זו הייתה הבטחת הבחירות של בנט. הבטחת הבחירות של בנט הייתה שלא יהיו מיסים. אנחנו יודעים שהולכים להטיל מיסים על שתייה מתוקה, אנחנו יודעים שהולכים להטיל מיסים על כלים חד-פעמיים, הולכים לייקר את הארנונה. ארנונה גם נחשבת, בפקודת העיריות איך קוראים לארנונה? מס ארנונה. קוראים לזה היום אגרת אשפה, ויש מס ארנונה. אז יש לנו כבר ככה: יש לנו המיסים על שתייה מתוקה, חד-פעמי, ייקור הארנונה, מס גודש. נס שחמי כבר לא גר בתל אביב. כשהתחתנתי, הוא היה גר בתל אביב. אם הוא היה חי היום עם חמותי והייתי נוסע לתל אביב עם הילדים שלי,

12 ילדים, אנחנו נבוא לתל אביב, ועל כל אחד נשלם מס גודש? לא, זה לא מעכשיו, אדוני. לא עכשיו, בעוד כמה שנים. בסדר, הייתי בא עם נכדים, הייתי בא עם נינים. אתה יודע מה זה? משכורת של חבר כנסת לא הייתה מועילה ולא הייתה מספיקה לי כדי לשלם מס גודש כשאני נכנס עם אשתי והילדים והנכדים,

אבל מס גודש יש.

יש העלאה של מחיר התחבורה הציבורית, שזו שוב פגיעה בשכבות החלשות. הדלק הולך להתייקר. אדוני השר, אתה הרי נפגש עם ראש הממשלה.

איך אתה מסביר את הדבר הזה, אין הסבר. שראש ממשלה, מה יש, למה, חם? לא, מה זה שם? השכינה. 11 דקות. שנשארו לי? למה קודם אמרת תשע?

שתקצר. היה סיכום.

לא, היה סיכום שפחות, אבל ראיתי אותך מדבר בכזה להט, שהבאתי לך כבר את כל חצי השעה. אני רואה את השר, כל כך ערני.

לא נגמר לי הזמן. לא, אנחנו נמשיך את השיחה בהמשך.

האמת היא שהשר יועז ויתר על השר התורן הבא בתור. השר כל כך ערני, ואני שואל אותך: אנחנו יודעים שבנט אמר שיהיה עשר מעלות ימינה יותר, כן? לא הייתה לו ברירה, לא יכול היה להקים ממשלה אלא רק אם הוא לוקח את מפלגת העבודה, לוקח את מרצ, לוקח את בל"ד, רע"מ, את רע"מ הוא לקח. רע"מ.

בל"ד מהצד. ליברמן בתחום המדיני הפסיק לדבר. פעם ליברמן היה קיצוני, הוא זה שאמר שהוא לא ייתן לערבים, לא צריכים לתת להם זכות בחירה פה, שילכו למקום אחר, הוא יעשה להם טרנספר. פעם הוא היה הסמן הימני של הפוליטיקה הישראלית. היום ליברמן הוא הסמן הקיצוני שמדבר נגד הציבור החרדי.

את הקולות שלו מקבל היום מזה, כמו שרפול פעם דיבר נגד חרדים וקיבל שמונה מנדטים, כמו ששינוי כשהתפרקה,

כשטומי לפיד פתח אותה, היו לה שבעה מנדטים. שישה מנדטים.

אחר כך הם עשו, 15. 15, אבל אחר כך התפרקו לגמרי. הוא רב עם פורז. אבל יש גרעין של מנדטים שליברמן אומר: אני אהיה נגד החרדים ואז אני אקבל שישה-שבעה מנדטים. זה מה שיש לו היום. אז בנט,

שבעה מנדטים, והוא עושה ממשלה עם מפלגת העבודה,

אז יותר ימין מאשר ליכוד הוא לא. אבל יש לו עוד משהו. תשמע, התוכנית הרי כבשה לבבות. תוכנית סינגפור הייתה להיט בבחירות. זה היה רעיון של בנט לבד, לא של היועץ שלו, יש ויכוח אם הוא כן שילם,

תוכנית סינגפור. מי לא שמע על זה? גם היושב-ראש אמר לי שהוא שמע על זה. הייתה תוכנית, וכל המדינה השתוקקה לשמוע איך מקבלים ואיך התוצר לנפש יעלה מ-40,000 דולר לנפש ל-80,000 דולר, כשהמדינה תזנק, כך התוכנית הבטיחה. אבל הבסיס של התוכנית היה שלא מעלים מיסים. והינה, רק שבעה שבועות, פחות מימי ספירת העומר שיש לנו, 49 יום, פחות מזה. יש ממשלה, העבירו היום בבוקר, או אתמול, תקציב, והתקציב הזה מדבר על מיסים, כשתוכנית סינגפור הייתה כמו read my lips: לא תהיה העלאת מיסים.

אנחנו מרשים לעצמנו, כשיש לנו ראש ממשלה, הוא עומד בראש הפירמידה, זה שלא נותנים לו לנהל את העניינים זה ברור, כי כל אחד הוא מלך,

יש לך תקווה חדשה, זה מלך לבד, יש לך את ליברמן, הוא מלך לבד בישראל ביתנו. יש לך את גנץ, הוא בכלל מנותק, אני לא אדבר ליד היושב-ראש כי זה יכאב לו. אבל כל אחד מלך. הוא ראש הממשלה, הוא מייצג כלפי חוץ, הוא ראש הפירמידה, וההבטחות שלו הן הבטחות שווא, כאילו. לא מאמין, ראש ממשלה שיש לו הבטחות שווא, זה נראה הבטחות שווא. הרב פרוש, אתה תיתן לראש ממשלה שיהיו לו הבטחות שווא? שנים אתה הקפדת שיגידו פה אמת. לכן אני שואל אותך. זה לא עשר מעלות ימינה, זה גם לא תוכנית סינגפור, כי מעלים מיסים, אז מה נשאר, ריבונו של עולם? מה נשאר מכל הדבר הזה? אם זה תוכנית סינגפור מול תוכנית ההתנתקות, עדיף סינגפור. אנחנו לא מדברים על אריק שרון, כי הוא היה אתרוג. אני מאתרג אותו. אני חושב שאריק עשה את הדבר הכי נכון שיכול להיות,

אתה זוכר מי היה שר האוצר שלו אז? אתה יודע שהיו בעיות עם הכפר. היו בעיות. הוא זוכר. מי היה שר האוצר פרוש זוכר, היטב הוא זוכר, עד היום הוא זוכר. דווקא אריק שרון היה מאוד, ב-2003,

ב-2003 זה היה ביבי. אני הקמתי פה אוהל כשביבי, אמרתי לך שהוא זוכר. כשביבי העביר את תקציב 2003, עם כל הגזרות הכלכליות, אני צמתי פה 14 יום בחוץ. רק בלילה הייתי אוכל. לא הייתי שותה, לא מים ולא שום דבר. ישבתי פה באוהל מול בנק ישראל. אלפים באו להזדהות איתי. כשהוא הצביע בעד ההתנתקות, מה עשית?

אני חושב. כשהוא הצביע בעד ההתנתקות, מה עשיתם? בהתנתקות אני הייתי בגוש קטיף. אני הייתי

אני לא הצבעתי בעד ההתנתקות,

הוא היה

לא בגלל האופוזיציה. היית באופוזיציה.

אני לא הייתי בעד ההתנתקות. אני רוצה לספר לכם, אבל בינינו, הגזרות הכלכליות היו יותר קשות מאשר

אתה לא, המפלגה כן. כמובן שלא נתתי שהדבר הזה יגרום נזק לציבור שלי, אם הוא יכול לקבל שירות במשרד התחבורה, אז בא מישהו אחר מאגודת ישראל והיה שם סגן שר. אני, מאיר פרוש, על מצפוני, אמרתי: אני לא אשמש בתפקיד סגן שר בממשלה הזאת. אז אני גם לא בהתנתקות. וכשביבי הטיל גזרות, ביבי,

זה לא משנה בעיניי, אנחנו לא ימנים ולא שמאל, אנחנו אנשי תורה, יהדות, מסורתיים, זה מה שחשוב לנו. במקרה, הליכוד, המפלגה יותר קרובה למסורת ישראל מאשר אחרים, לכן אנחנו תומכים בצד הזה. אבל כשביבי עשה את מה שהוא עשה, אני הייתי בשביתת רעב פה, מחוץ לבניין, 14 יום. שבועיים ימים הייתי פה. לכן אני אומר, אתה כשר, אתה שר חרוץ, אני אומר לך, לא נעים לי לדבר בפניך, אבל מקצת שבחו מותר לומר. אתה שר חרוץ. זה לא מתאים לנו שבראש הפירמידה עומד אחד שגם בנושאים המדיניים, אני לא מדבר אם הוא כן מוצלח או לא מוצלח, יש בזה בעיה, לא פשוט הדבר הזה שרוסיה מודיעה לך משהו בעניין סוריה ושארצות הברית אחרת. אמר פה נתניהו בצדק: מה אתה, לפיד, רץ ומבטיח שכל פגיעה שתעשה באיראן או ביעדים באיראן, אתה תיידע קודם? איפה נשמע דבר כזה? אני לא מדבר על כן הצלחה, לא הצלחה, אני שואל: איך אנחנו יכולים להסכים? תן לי, זה הזמן שלי. איך אנחנו יכולים להסכים שבראש הפירמידה עומד אדם,

שבנושאים המדיניים הוא לא כמו שהבטיח לקהל, בנושאים הכלכליים זה לא כמו שהבטיח לקהל? הוא אמר שהוא ישמור על כל הנושאים של הציבור החרדי. אתה חושב שישמרו בתקציב על הנושאים של הציבור החרדי? אני חושב שהרגלתם אותנו בכך שראש ממשלה, שעומד בראש הפירמידה, לא דובר אמת. הוא אומר פעם אחת משהו אחד, 12 שנה התרגלנו. עכשיו סוף-סוף יש ממשלה שמנסה לעמוד בהבטחות. לא תמיד אפשר. אני לא רוצה להיות פה זה שמגן על נתניהו וזה לא תפקידי, אבל אני חושב שההגדרה שלך היא ממש לא נכונה. אני מדבר על דברים שאני זוכר, את הסיפוח הוא ביצע? הבטחת הבחירות של נתניהו הייתה סיפוח, לא?

ושינוי שיטת ממשל,

הייתה מסיבת עיתונאים עם כל שרי הליכוד, עם מפה. ושינוי שיטת הממשל. אני לא בא להגן על ביבי, אבל לפני ארבעה חודשים היו לנו בחירות, וראש ממשלה שמכהן עכשיו הבטיח שהוא יהיה יותר ימין מימין. לך תשאל את הימין אם הוא יותר ימין מימין. מועצת התכנון ביהודה ושומרון לא התכנסה מאז שהממשלה הזאת קמה. אם אתה רוצה לבנות היום מרפסת, בית,

זה עוד מהממשלה הקודמת, שהייתי חלק ממנה, צריך להגיד את האמת. אולי היא לא התכנסה בגלל שלא היה אכפת לך שהיא לא מתכנסת, אבל היום יש ממשלה מסודרת, וצריך שהיא תתכנס, אותה מועצה. תיתן לנו זמן, זה יקרה.

אז בזה לא ובזה לא ובזה לא, אז איך אנחנו יכולים להשלים עם המציאות הזאת, שירגילו אותנו להבטיח ולא לקיים? ועוד לזכות בתפקיד ראש הממשלה. הרב פרוש, אנחנו, מבחן התוצאה. הדבר הזה, קצרה בינתי מלהבין, ובושתי וגם נכלמתי שאני נמצא בקבוצה כזאת. תמצא לי את הדרך איך אני מרים פנים, איך אני מסביר לילדים שלי. איפה אתה נמצא בכלל? אתה נמצא בין אנשים שמבטיחים ומרמים? אומרים שסינגפור היא התוכנית הכי מועילה ועושים את ההפך ממה שכתוב בתוכנית סינגפור? עם מי אתה נמצא, אומרים לי. תגיד להם שבספר דברים, מה שאני צריך להגיד להם אני אומר להם, אבל אני שואל אותך, איך זה נראה לך שאני נמצא עם הילדים שלי והם שואלים אותי: תראה באיזה חבורה אתה נמצא? חבורה שרק לפני חודשיים אמרו שתהיה תוכנית שמובילה את הממשלה, ואחר כך משהו הפוך. לכן אני מציע שנזרז את הפלת הממשלה מה שיותר מהר ונגרום לבחירות, ומצבנו יבוא יותר מהר. בינתיים אנחנו בחודש אב, צריכים להתפלל שייבנה בית המקדש במהרה בימינו.

תודה רבה, אדוני. רק משהו אחד לא הבנתי: מה עמדתך בנושא הדיון, ביטול המשרד לנושאים אסטרטגיים? כואב לי על לפיד.

גנץ עשה לו את זה. יש ללפיד משרד עם אסטרטגיה. אסטרטגיה זה לא דבר שאפשר לוותר עליו. זה לא משהו שאברהם פורז היה או טומי לפיד, זה משהו יוקרתי. נמצא השר, שהוא השר לעניינים אסטרטגיים. עם התואר הזה אפשר לטוס בכל העולם. שמעתי גם, מי, שר הביטחון נסע לאנגליה או לצרפת? צרפת. לצרפת, עם מטוס ריק? כנראה שאתה לא היית לידו. אם היית לידו, היית אומר לו שזה לא מתאים. אני הייתי איתך פה. על כל פנים, איך הדבר הזה קורה? אז אתה בעד ביטול המשרד או נגד ביטול המשרד? חשוב לך הקול שלי? אני שואל מה עמדתך בנושא הדיון. עד מחר ב-08:30 אני יכול לתת לך תשובה?

אז עד מחר ב-08:30 אני אענה לך תשובה. אני מודה לך מאוד, חבר הכנסת מאיר פרוש. אני מודה לך על הזמן. לאור העובדה שהדוברים הבאים לא נמצאים, אנחנו נצא להפסקה. אדוני השר, ברשותך, חברי הכנסת, אנחנו נצא להפסקה. אני לא רוצה להיות בה סגן שר. מישהו שבא אחריי בתור במפלגה,

סגן שר

חברי הכנסת, בבקשה לתפוס

השר שטרן, השר שטרן, השר שטרן, בבקשה.

חברי הכנסת, בוקר טוב. היום יום שלישי. אני מתכבד להמשיך את המליאה שיצאה להפסקה. השר, בבקשה להמתין שנייה אחת. יש לי התחייבות קודמת לחבר הכנסת קרעי ואני מתכוון לכבד אותה. חבר הכנסת קרעי, בבקשה, לדוכן. קרעי, הולכים לישון איתך ומתעוררים איתך. חבר הכנסת קרעי, שלוש דקות לרשותך. ברגע שתתחיל לדבר אני אפעיל. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, אתמול דיברנו ארוכות על הפגיעה בציבור

פגיעה שלא נראתה כמותה. אבל מעבר לפגיעה באוכלוסייה, מעבר לפגיעה בחלשים, אתם פוגעים גם בחברים שלכם. זו ממשלה, אדוני היושב-ראש, שנודף ממנה ריח של אפליה, כאילו כל-כולה לא באה אלא לייצג את השבט הלבן, השוכן על אי בודד, מנותק ומנוכר, בין חדרה לגדרה. חבר הכנסת משה ארבל שלח מכתב בנוגע לשערורייה במפלגת העבודה. זה פשוט לא ייאמן. חברת הכנסת אמילי מואטי, חברת כנסת מוערכת ואהודה המשובצת במקום השני בסיעה אחרי היושבת-ראש, זוכה להתייחסות מבזה מצד היושבת-ראש שלה. חברת הכנסת מיכאלי חילקה תפקידים לכולם: נתנה לעמר בר לב את המשרד לביטחון פנים, לקחה שר חיצוני שלא נכנס בכלל לכנסת ונתנה לו את משרד התפוצות, נתנה למקום השלישי את ועדת החוקה, למקום הרביעי, את ועדת העבודה והרווחה, למקום החמישי, את רשות הסיעה, למקום השישי, לאותה אחת שלא רוצה לראות יהודים בכלל במדינת ישראל, את הוועדה לעובדים זרים, כנראה כדי שתטביע, את מדינת ישראל בעובדים זרים. רק למקום השני, לחברת הכנסת אמילי מואטי, לא נשאר.

השרה מיכאלי? למה את חושבת שהיא לא ראויה? למה את חושבת שהיא לא מספיק טובה? מה, העור שלה לא מספיק לבן בשבילך? יושבים, אולי היא לא מספיק שמאלנית בשבילך? היא לא מספיק מקפידה, לדבר באופן ההזוי שבו את, חבר הכנסת קריב. מכריחה את חברייך וחברותייך לסיעה לדבר? חבר הכנסת קריב, לאפשר, בטח, קריב, גם לך זה בסדר,

קיבלת ועדה, וגם אבתיסאם קיבלה ועדה. רק מס' שתיים בסיעה שלכם,

במקום שתהיו לויאליים ותגנו על הכבוד שלה, אתם לא מתביישים ועוד צועקים עליי. תצעקו על היושבת-ראש שלכם. בושה וחרפה.

את פשוט גזענית של שתיקה,

גזענית בלי לומר מילה,

גזענית במעשים,

ועם הרבה הרבה מילים לא יפות.

תתביישי לך. תתבייש. אל תתערב לנו בענייני, תודה רבה לחבר הכנסת קרעי. בוקר טוב. בבקשה להירגע. נא לתפוס את המקומות, כי אני מבקש לעבור להצבעה. בבקשה, נא לשבת. תודה רבה. בבקשה, אני ביקשתי שקט. אני מכבד את רצונו של השר לעלות.

העבודה. אני מציע לך ללכת לשם, לשבת שם ולחלק את התפקידים במפלגת העבודה.

אני חושב, לא צובט לך בלב? אדוני חבר הכנסת, אני חושב שמן הכבוד שכל מפלגה תחלק את התפקידים שלה איך שהיא רוצה. אנחנו לא מחלקים תפקידים למפלגות אחרות. אני מישראל ביתנו, ולא אתערב בעבודה ולא אתערב בליכוד ולא אתערב בשום מפלגה אחרת. אתמול שמעתי את ראש הממשלה, שמעתי את חברי הכנסת מהליכוד, מהאופוזיציה, שדיברו על התקציב. עכשיו שמעתי את חבר הכנסת שדיבר לפניי ודיבר גם על התקציב ועל הפגיעה באוכלוסיות החלשות. אני רוצה להסביר לכם מה זה פגיעה באוכלוסיות חלשות: כשאתה מגדיל עד 70% משכר מינימום לקשישים שמקבלים הבטחת הכנסה, אתה פוגע פגיעה אנושה בקשישים. אתה מוסיף להם קרוב ל-14% בשכר, שלא עשיתם את זה אף פעם, לא עשיתם את זה 12 שנים. אנחנו מוסיפים 14% לשכר של אותו קשיש, של אותו מקבל קצבה, של אותו מקבל קצבה שהיה משקיע את כל המשכורת שלו רק בתרופות, אנחנו באים ומוסיפים לו 14%. אנחנו כאן פוגעים בחלשים, פגיעה אנושה בחלשים, ברגע שאנחנו מוסיפים להם, לשכר שלהם, 14%. חברים, אני מציע לכם, לפני שאתם מתחילים לתקוף את התקציב, שתקראו את התקציב. אני מבטיח לכם ש-99.9% לא קראו את התקציב בכלל, רק היו ניזונים מהתקשורת והיו ניזונים מכל מיני שמועות. מי שרוצה להתעמק בתקציב, לקרוא את התקציב ולראות איזה תוכנית הכנו, בתוכנית למיגון הצפון, משנת 2018 אף אחד לא נגע. הייתה החלטה של שר הביטחון ליברמן למגן את הצפון, כשר ביטחון, על מנת לשמור על חיי אדם. ארבע שנים, שלוש וחצי שנים, אף אחד לא נגע בזה ואף אחד לא דיבר על זה, אף אחד לא השקיע שקל בנושא הזה. באנו ועשינו תוכנית עכשיו שבחמש השנים הקרובות יושקעו 2.5 מיליארד שקלים, ונמשיך עד שנגיע ל-5 מיליארד שקלים. כבר בשנת 2022 יושקעו 250 מיליון שקלים, בשנת 2023, 500 מיליון שקלים, ונמשיך הלאה. זה "אנחנו פוגעים בחלשים". אנחנו מאשרים רפורמה ברגולציה שהייתה קורעת את העסקים הקטנים, קורעת אותם, ממש קורעת אותם. אני אגיד לכם, אני אתן לכם רק דוגמה קטנה: פיקוד העורף מבקש שהדלת תיפתח החוצה, מכבי האש רוצה פנימה, ואז אחד דורש ככה ואחד דורש ככה,

אותו בעל עסק, איך יסתדר. כאשר מישהו רוצה לפתוח מסעדה קטנה, קטנה, מבקשים ממנו בקשות הכי קשות שיש. כך אנחנו פוגעים בחלשים. כאן אנחנו עוזרים לאותם עסקים קטנים. אתם כולכם יודעים מה יקרה במרכז הארץ בעוד כמה שנים עם הפקקים, תהיה שם קטסטרופה תחבורתית. לעבור ממקום למקום ייקח לך שעות. אני לא רוצה להגזים, אבל שעות ייקח לך. אנחנו אישרנו להתחיל במטרו בתקציב של 150 מיליארד שקל, מטרו בישראל, כאשר במדינות אחרות מתחילת המאה הקודמת כבר יש מטרו. במצרים, שקרובה אלינו, מתחילת המאה הקודמת יש מטרו, ואצלנו במדינת ישראל עדיין אין מטרו. ככה אנחנו פגענו באוכלוסייה החלשה. ההפך הוא הנכון. כאשר מוסיפים תקציב אדיר למשרד הבריאות, אנחנו פוגעים באוכלוסיות החלשות, כשאנחנו מוסיפים תקציב למשרד התחבורה, אנחנו פוגעים באוכלוסיות החלשות.

אנחנו מפתחים את התחבורה הציבורית, השקעה אדירה בתחבורה הציבורית: אוטובוסים חשמליים, לאפשר את התנועה, את התחבורה הציבורית במדינת ישראל. שנים רבות לא הושקע שם כסף, לא חידשו את הנושא של התחבורה הציבורית. במדינות רבות בעולם אתה לא משתמש בכלל באוטו הפרטי שלך, לא משתמש בכלל באוטו הפרטי שלך. במדינת ישראל בכל מקום ומקום אתה זז עם האוטו הפרטי שלך, בגלל שאין תחבורה ציבורית מפותחת במדינת ישראל. אם אני אמשיך לדבר, רק על התקציב ייקח לי שעות. אתמול שמעתי את ראש הממשלה לשעבר חבר הכנסת ביבי נתניהו מדבר על התקציב למגזר הערבי. האם המגזר הערבי לא אזרחי מדינת ישראל, אבו יאיר? הרי כל הפרסום שלך במגזר הערבי היה "אבו יאיר",

אתה התגאית שקראו לך וכינו אותך "אבו יאיר". פתאום תקציב למגזר הערבי זה פגיעה? אני לא רוצה להתחיל לדבר על כך שזו פגיעה בביטחון המדינה, לתת תקציב למגזר הערבי. תודה רבה. תודה רבה לשר חמד עמאר. בבקשה לשבת. בבקשה לשבת. תודה. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה בדבר ההחלטה לבטל את המשרד לנושאים אסטרטגיים, על פי בקשת מפלגת הליכוד, ההצבעה שמית. מזכירת הכנסת, בבקשה.

אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד

ינון אזולאי,

ישראל אייכלר,

אלחרומי,

דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק, בעד חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, נגד יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, נגד ניר ברקת,

בעד מאי גולן, נגד איתן גינזבורג,

יואב גלנט,

גילה גמליאל, אינה נוכח מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן,

אריה מכלוף דרעי, נגד צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, נגד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן,

מאיר כהן,

יום טוב חי כלפון,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד חיים כץ,

ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד יעקב ליצמן, נגד גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז,

אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי,

מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

עידית סילמן,

עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

נגד שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש,

יסמין פרידמן,

אביר קארה, בעד אלכס קושניר,

יואב קיש,

גלעד קריב,

שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, נגד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה לקרוא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת שלא היו נוכחים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש במליאה חבר כנסת שמזכירת הכנסת לא קראה בשמו?

סמי אבו שחאדה, נגד זהו. בבקשה לספור. תמה ההצבעה, תודה. נא לסכם את תוצאות ההצבעה. חברי הכנסת, להלן התוצאות: 56 בעד, 48 נגד. ההצעה עברה.

של הממשלה התקבלה. בבקשה לשבת. אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית. בבקשה לשבת. בבקשה לשבת. אנחנו עוברים להודעה השנייה, שמבקשת לקבוע כי השר יאיר לפיד יחדל לשמש כשר לנושאים אסטרטגיים וימשיך לכהן כראש הממשלה החלופי ושר החוץ. הצבעה. הודעת הממשלה על שינוי בחלוקת

נתקבלה. 55 בעד, ואני מוסיף את חבר הכנסת גינזבורג, זה 56, נגד, 48. הודעת הממשלה עברה. אני עובר לסעיף הבא.

על 2 ו-3 הייתה הודעה. אנחנו מצביעים על סעיף 4. בבקשה לעבור בלוח, אני ממתין, להעביר על הלוח את ההודעה עצמה: ההחלטה להעביר לשר הממונה על ביצוע חוק העתיקות, כיום שר התרבות והספורט, את הסמכות הנתונה לפי סעיף 29(ג) לחוק העתיקות. הצבעה. הודעת הממשלה על העברת סמכויות לשר

והספורט נתקבלה. בעד, 55, פלוס חבר הכנסת גינזבורג, 56, נגד, 48. הודעת הממשלה עברה. אני עובר לסעיף 5: זרוע העבודה, כהגדרתה בהחלטת ממשלה 3318 בעניין ממונה על זרוע עבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ותיקון החלטת ממשלה, אשר כוללת את היחידות שנמנו בהחלטת ממשלה 1754, ובכלל זה מינהל תעסוקת אוכלוסיות, תועבר למשרד הכלכלה והתעשייה, להוציא את התוכניות הבאות: תעסוקה נתמכת, תוכנית מעבר כולל מגמה לעתיד ותוכנית ענ"ן, ותוכנית תעסוקה לרווחה מתוך מינהל תעסוקת אוכלוסיות, אשר יוותרו במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הצבעה. הודעת הממשלה

בעד, 55, פלוס חבר הכנסת גינזבורג, 56,

50. הודעת הממשלה עברה. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטתה להעביר את הסמכויות הנתונות לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשרת הכלכלה והתעשייה, ישנה רשימה של נושאים בהמשך ההודעה עצמה, הצבעה. הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר העבודה, הרווחה והשירותים

והתעשייה נתקבלה. חבר הכנסת גינזבורג, זה נקלט?

56, יחד עם חבר כנסת גינזבורג,

51. הודעת הממשלה עברה. אני עובר לסעיף 6, לעבור את כל סעיפי המשנה בהודעה הקודמת, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) בבקשה לעבור על הלוח, כן, אני ממתין. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטתה להעביר לשרת האנרגיה את הסמכויות הנתונות לשרת משאבי המים לפי החוקים המפורטים, הצבעה. הודעת הממשלה על העברת סמכויות משרת משאבי המים לשרת האנרגיה נתקבלה. חבר הכנסת גינזבורג? אוקיי. 56 בעד, נגד, 51. ההודעה התקבלה. כן, נקלט.

יופי, תודה.

עוברים להודעה הבאה, תעדכנו, בבקשה. עדכנתם, יופי. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטתה לבטל את משרד משאבי המים,

הודעת הממשלה על ביטול משרד משאבי המים

בעד, 56, נגד 48. הודעת הממשלה התקבלה. אני עובר להודעה הבאה, בבקשה לעדכן את הלוח: הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטתה לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים ולקבוע כי השרה קארין אלהרר תחדל לשמש בתפקיד שרת משאבי המים ותמשיך לכהן כשרת האנרגיה,

מתי סוגרים את המשרד בלי תיק של אבידר? הודעת הממשלה על שינוי בחלוקת התפקידים בין השרים נתקבלה. בעד, 56, נגד, 51. הודעת הממשלה התקבלה. אנחנו עוברים לסעיף 7, להודעת הממשלה שמופיעה כשנייה,

וקידום קהילתי. הביטול ייכנס לתוקפו במועד שבו יאושר בכנסת חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, 2017, אשר יכלול את ההסדרים שלהלן וכן תיקונים משלימים ונוספים, ככל שיידרשו, לדעת השר לביטחון הפנים, הצבעה. הודעת הממשלה על ביטול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי נתקבלה. בעד, 56, נגד, 49. הודעת הממשלה התקבלה. אני עובר לסעיף הבא, הודעת הממשלה לפי סעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטתה לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה ולקבוע כי השר עמר בר לב יחדל לשמש כשר לחיזוק וקידום קהילתי וימשיך לכהן כשר לביטחון הפנים, וזאת במועד שבו ייכנס לתוקף ביטול המשרד,

הודעת הממשלה על שינוי בחלוקת התפקידים בין השרים נתקבלה. בעד, 56,

51. אני עובר לסעיף 8, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטתה להעביר לשר האוצר את הסמכויות הנתונות לשר הדיגיטל הלאומי, לא. על פי הסעיפים המפורטים, הצבעה. הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר הדיגיטל לשר האוצר נתקבלה.

נגד, 51. הודעת הממשלה עברה.

ל-31(ד). רק לעדכן את הלוח, בבקשה. אני ממתין.

הסברת לליברמן מה זה רב-קו או שהוא עדיין מנותק, כמו כל הממשלה המנותקת שלכם? מה קורה עם קרן וקסנר?

לך תפגין נגד עצמך. חבר הכנסת אבידר. מה קורה עם קרן וקסנר? חבר הכנסת אבידר, בוקר טוב. היא עדיין מגדלת אנשים כמוך. סבלנות, יש תקלה במוניטור. בבקשה לשמור על השקט. תודה. חבר כנסת קרעי, תזמין את אלי

תזמין אותו אתה, דוקטור להפסד בחירות אתה. לקחת מפלגה במצב הכי טוב והכשלת אותה. איזה כישרון, גאון אתה. אתה צריך לקבל פרופסורה

הודעת הממשלה על ביטול משרד הדיגיטל הלאומי נתקבלה. בעד, 55, נגד, 50. הודעת הממשלה התקבלה. מספיק. חבר הכנסת קרעי, תודה. די, שלמה, זה נגמר. חבר הכנסת

הודעת הממשלה על העברת סמכויות משרת הכלכלה והתעשייה לשרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה נתקבלה. בעד, 56, נגד, 50. הודעת הממשלה התקבלה. אני עובר לסעיף 10, בבקשה

תודה. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטתה, למה שלא נוכל לעקוב? בבקשה, כולם קיבלו את זה. אתה עכשיו הצבעת על האחרון בדף שלי. כולם קיבלו את הטפסים שאני מחזיק. זה על השולחן שלי, אבל שיחלקו, שנדע מה נעשה. זה חולק אתמול, אבל למי שחסר, אני מוכן, למי שחסר, זו ההצעה האחרונה,

אתה האחראי פה, אתה צריך לדאוג שלכל אחד יהיה חומר על השולחן. חבר הכנסת כץ, אתה צודק. אתמול בלילה הייתה חלוקה. אם הטפסים, אימא

אם הטפסים, אז יש פה בעיה. אני מתכבד לתת לך את שלי.

נא לשבת. אני עובר להצבעה הבאה, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטתה לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה ולקבוע כי השרה יפעת שאשא ביטון תחדל לשמש כשרת ההשכלה הגבוהה והמשלימה ותמשיך לכהן כשרת החינוך, הצבעה. עדיף כבר לשים, אולימפית ביחד עם אבידר המושחת, ברחת למפלגה מושחתת, ברחת לדיקטטור שמשפיל אותך ושם אותך שר בלי תיק. ושמתם את מכחישת הקורונה שרת החינוך.

56 בעד, נגד, 51. הודעת הממשלה עברה. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים היום, אני מתנצל, חברת הכנסת מואטי, את מוותרת על זכותך? חברת הכנסת מואטי, שביקשה להגיב על דבריו של חבר הכנסת קרעי, מוותרת על זכותה.